הכנסת, שלום. שלום גם לשר. שלום גם לאורחינו ביציע, ברוכים הבאים לכנסת. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. היום יום רביעי ט"ו בטבת התשפ"ה, 15 בינואר 2025, היום ה-467 למלחמה, שעודנה נמשכת, וזהו גם מניין הימים ש-98 מאחינו ואחיותינו, שניצבים כאן לנגד עינינו, עודם נמצאים בשבי, ואנחנו כולנו מתפללים לשובם המהיר למשפחותיהם. הנושא הראשון שעל סדר-היום הוא שאילתות דחופות, והשאילתה הראשונה היא של חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי לשר הבריאות, בנושא מחסור חריף בתרופות חיוניות בבתי המרקחת. אני מתכבד להזמין את שר הבריאות חבר הכנסת אוריאל בוסו אל הדוכן. את יכולה לגשת אל המיקרופון. אדוני היושב-ראש, שלום.

חברת הכנסת מזרסקי, בבקשה. תודה רבה. אדוני השר, מעל שבועיים, וחולים קשים אינם מקבלים תרופות חיוניות בשל בעיות מעבר לתוכנה חדשה של חברת נובולוג, המפיצה את התרופות האלה. ברצוני לשאול: 1. כיצד ייתכן שחברה אחת מרכזת את אספקת חלק מהתרופות ללא אלטרנטיבה? 2. מה המשרד מתכנן לעשות לפתרון המשבר ולהבטחת חיי אדם עכשיו ובעתיד?

בבקשה, השר. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, מכובדי, חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי,

השאילתה. חברת הכנסת מזרסקי, אני מציע שתשבי, ולאחר מכן,

תוכלי לשאול שאלת המשך. בבקשה. כפי שאמרתי, אז קודם כול אני אתייחס ככה רק מלמעלה בנגיעה, שאלו אותי אתמול. מערכת הבריאות מאז 7 באוקטובר באמת פועלת תחת תנאים מטורפים ועושה את הדברים היותר-גדולים, שאין להם אח ורע בעולם. גם בבוקר הזה ובשעות הגורליות הללו מערכת הבריאות כדרכה, באופן מקצועי, ערוכה ומוכנה ככל שתידרש, ונקווה שמחלקות השבים בבתי החולים הרלוונטיים יושמשו בקרוב בשביל שנוכל כבר, איך אומרים, להיפרד מהטלאי שנהפך לחלק בלתי נפרד מחיינו, שהתמונות הללו שנמצאות פה למעלה כבר לא יצטרכו להתנוסס, ויחזרו אלינו חיים ושאינם חיים, לידיים המסורות של מערכת הבריאות, בגוף ובנפש. זו התייחסותי המקצועית כמשרד הבריאות.

אבל חברת הכנסת מזרסקי, קודם כול אני רוצה להודות לך על הנושא החשוב הזה, שאנשים לא לגמרי מודעים אליו, וסתם כך על ההתייחסות שלך למערכת הבריאות באופן כללי והשליחות שלך. לגופן של השאלות, אני אתן רקע על תהליך הפצת התרופות לבתי מרקחת. תכשירים בישראל מופצים לבתי המרקחת באמצעות בתי מסחר לתרופות. ישנם כיום בישראל כחמישה בתי מסחר גדולים שמרכזים בפעילות שלהם את רוב התכשירים המופצים בישראל, נובולוג הוא אחד מבתי המסחר הללו. הפעילות הלוגיסטית בבתי מסחר אלה היא אוטומטית ומנוהלת באמצעות מערכות מחשוב שהן מערכות תכנון משאבים ארגוניות של ה-ERP, אשר מרכזת ומנהלת תהליכים עסקיים שונים בארגון כגון ניהול מלאי,

משאבי אנוש ועוד. בבתי מסחר מערכות אלו מהותיות בכל השלבים הלוגיסטיים, מקבלת הסחורה, ניהול המלאי, ניהול אצוות ופג תוקף, קבלת ההזמנות, ליקוט, ניהול סטטוסים, הכנת משלוחים,

קבלת החזרות והשמדות. חברת נובולוג נערכה תקופה ארוכה לשינוי מערכת ה-ERP שלה, כולל פנייה לבתי מרקחת לשם היערכות והגדלת המלאים לתקופת השבתה שבה היא לא תוכל לספק את ההזמנות. המועד האחרון שבו בוצעו אספקות לפני מועד החלפת המערכת היה 31 בדצמבר 2024, והעלייה לאוויר של המערכת החדשה היא ב-6 בינואר 2025. הדרישה של משרד הבריאות הייתה כי לאורך כל התהליך נובולוג תמשיך לספק בדחיפות הזמנות של תכשירים מצילי חיים, ועל פי אגף הרוקחות, מבדיקה מול החברה, החברה מוציאה הזמנות דחופות מאוד בעיקר של תכשירים מצילי חיים, משלוחים מהירים במוניות וכיוצא בזה. לגופן של שאלות, קודם כול שאלת לגבי הגורם האמון על אספקת תרופות, ההחלטה מי הגורם אשר יהיה נותן השירותים הלוגיסטיים של בית המסחר היא של בעל הרישום ויבואן התכשירים ארצה. מי שעושה את הרישום והתרופה מחליט דרך איזו חברת אספקה הוא יעשה את זה. - - - זו החלטה עסקית שמשרד הבריאות למעשה עדיין לא מתערב בה, כל עוד נותן השירותים של בית המסחר מאושר על ידי משרד הבריאות, בית מסחר אשר נמצא בהתקשרות עם בעל רישום שמרכז עבורו את כל הפעילות הלוגיסטית הקשורה בהפצת תכשירים,

ניהול מלאי, תקשורת עם בתי מרקחת,

אספקות, החזרות והשמדות, כולל פעילויות הקשורות לתהליכי איכות והבטחה, שנשמרת האיכות. תכשירים שמשווקים לאורך כל השלבים כך שאין סכנה לפגיעה בבריאות הציבור, תהליכים אלה כוללים גם קבלת דיווח על תופעות לוואי וריכוז תלונות איכות אם מתקבלות, כך שבעל הרישום יכול לנהל את איכות התכשירים גם לאחר השיווק, ובמידת הצורך לבצע החזרה מהשוק באופן אשר יגרום לפגיעה מינימלית בציבור המטופלים.

לגבי השאלה השנייה, מה המשרד מתכנן לעשות כפתרון למשבר ולהבטחת חיי אדם כעת וגם בעתיד, משרד הבריאות נמצא בקשר יום-יומי למעשה עם חברת נובולוג לקבלת סטטוס יומי על ההתקדמות בעלייה לאוויר של המערכת והתקדמות הפעולות לחזרה לשגרה. בהמשך לדרישה של משרד הבריאות לקדם פתרונות ומתן מענה למטופלים, נובולוג הכשירה עובדים נוספים להפצה דחופה של תרופות מצילות חיים, ועובדת 24/7 לסגירת פערים והפצה של הזמנות לבתי המרקחת, כולל קבלת אישור עבודה בשישי ושבת ממשרד העבודה. מדובר בתרופות מצילות חיים. לפי הסטטוס שהתקבל, החברה עתידה לחזור להיקף פעילות סדיר בתחילת השבוע הקרוב לאחר עבודה מרוכזת גם במהלך סוף השבוע. למרות שנובולוג התארגנה והתכוננה תקופה ארוכה לשינוי זה, האימפקט של בעיית זמינות התכשירים היה משמעותי.

משרד הבריאות ביקש מנובולוג לבצע ניתוח תהליכים, כמובן שאנחנו נלווה אותם, ותחקור האירוע, ולהעבירו למשרד הבריאות לשם למידה מערכתית למניעה של תקלות דומות במצבים דומים בעתיד אגב, של עוד בתי מסחר שיכולים להגיע לאותו מצב. חשוב לציין כי מאז אוקטובר 2023, עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, קיימת הנחיה של משרד הבריאות לקופות החולים ולבתי החולים להחזיק מלאי מוגדל המספיק לתקופה של לפחות חודש ימים כמלאי ברזל על מנת לצמצם מצבים של חוסר בתרופות עקב תקלות בהפצת תרופות בישראל.

קופות החולים מאפשרות למטופלים לאתר מלאי תכשירים בבתי מרקחת, זה קישור שמפורסם באתר משרד הבריאות, רשום שם: חיפוש מלאי תרופות בבתי מרקחת של קופות החולים, ואפשר למצוא. אבל אם כבר דיברנו על רוקחות, ברשותך עוד דקה אחת אני אספר שאנחנו עוסקים בתרופות ובעולם הרוקחות, צריך לשתף את חברי הכנסת בעשייה הענפה שמתבצעת בימים אלו במשרד הבריאות בתחום הרוקחות, ואת היית שותפה לחקיקה הזו על מנת לשפר את הטיפול הרוקחי שניתן לתושבי המדינה. המתווה החדש של הרוקחות גובש להקלה ושיפור הרגולציה הקיימת של בתי המרקחת והרוקחים בישראל וקידום טיפול רוקחי איכותי ונגישות למטופלים. בליבת המתווה מופיע העיקרון כי הרוקח הוא הבסיס המקצועי והמשאב החשוב ביותר בתחום הרוקחות, וכי יש מחסור אמיתי בתחום, את זה אנחנו יודעים. בהתאם, מוצע לתת לרוקחים סמכויות מתקדמות יותר ולהקל על העבודה הטכנית והביורוקרטית שהם עושים. לשם כך המשרד מקדם עיסוק חדש: טכנאי בית מרקחת, שיעשה את כל העבודה הלוגיסטית, טכנית וביורוקרטית, ויפנה את הרוקחים לעבודה קלינית של ייעוץ רוקחי, ואתם מכירים את זה, חלקכם כאן, מתן מרשמי רוקח, שיפור היענות למטופלים לטיפול התרופתי, שזה תיקון הפקודה שאושר בוועדת הבריאות לקריאה שנייה ושלישית, ואני מקווה שגם יושב-ראש הקואליציה יעלה את זה בימים הקרובים לקריאה שנייה ושלישית. מדובר בחוק שיש לו הסכמה. במסגרת המתווה המשרד מקדם הקלות רגולטוריות שכוללות מחשוב ניהול סמים מסוכנים בבתי מרקחת, הקלות בהקמה ובניהול בתי מרקחת מבחינת גדלים, הקלות בהכנסת טכנולוגיות חדשות לבתי מרקחת לממכר תכשירים ללא מרשם. במקביל אנחנו מקדמים תיקון של תקנות הסמים המסוכנים במסגרת המאבק של המשרד לצמצום מגפת האופיואידים שמתרחבת בשנים האחרונות בישראל, על מנת לבלום אותה, שלא תגיע לממדי התופעה בארצות הברית.

בימים אלה נכנסת מנהלת חדשה לתפקיד מנהלת אגף הרוקחות והרוקחת הארצית במשרד הבריאות, הגברת מירי טריינין, ואני מאחל לה הצלחה רבה בקידום מערכת הרוקחות. תודה רבה לשר. יש שאלת המשך? שאלת המשך. לאחר מכן שאלות נוספות לחברי הכנסת הלוי ועטאונה, כבר ביקשו חברי הכנסת הלוי ועטאונה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כפי שאמרת, לכל תכשיר רפואי קיים רישום ובעל רישום, בעצם עד עכשיו לא התערבתם ואתם לא מחייבים - - - בהפצה. לא מחייבים שבעל רישום יעשה התקשרות עם יותר מחברה אחת שעוסקת בהפצה ובשיווק של התרופה או תכשיר רפואי אחר. אז האם אתם שוקלים לחייב את בעל הרישום לעשות התקשרות עם חברה נוספת למקרים של חירום או שיבוש מערכות, כפי שקרה עכשיו?

נובולוג הודיעה מראש לבתי המרקחת, גם לבתי מרקחת פרטיים וחברות אחרות שקונות תרופות דרכה, שמ-23 בדצמבר עד 7 בינואר לא תהיה אספקה, אבל החל מ-8 בינואר תהיה אספקה רגילה. אתמול אנחנו היינו ב-14 בינואר והם עדיין לא התיישרו. אז האם יש באמת צורך לחייב לעשות התקשרות עם חברות נוספות?

עוד שנייה, השר. השאלות הנוספות של חברי הכנסת הלוי ועטאונה, ולאחר מכן השר ישיב במרוכז. בבקשה. מכובדי שר הבריאות, אני קמתי הבוקר, ממש לפני כמה דקות, האמת, אחרי שקמתי, אבל קמתי עם שמועה רעה ומסוכנת ולכן הזדרזתי לכאן לשאול אותך. אני עוקב בדאגה אחרי יישום חוק אונר"א, שעבר כאן במליאה ברוב גדול. אנחנו בוגרי הכסות ההומניטרית של הזרוע הצבאית של החמאס, ואני שמעתי שבבירת ישראל,

בירושלים, מי שהולך להחליף את אונר"א זה לא פחות מהסהר האדום. אני לא יודע אם זה הגיע לשולחנך, אני מניח שלא. אתה יודע, יש משנה: מחליף פרה בחמור. פה זה מחליף נבלה בטרפה. ואני אומר כאן: הסהר האדום היה שותף, שותף מלא, בפינויי נוח'בה, היה שותף מלא בהסתרה באמבולנסים, אגב, לא רק בעזה,

בהסתרה של מחבלים במסווה של אמבולנסים. הסהר האדום הוא אדום מדבר אחד, מדם חיילינו ומדם ילדינו. הסהר האדום או הצלב האדום?

ואני שואל ומבקש שתתערב. בשום אופן הסהר האדום לא צריך לקבל שום מכרז במדינת ישראל, לא לפני 7 באוקטובר, בטח לא אחרי 7 באוקטובר.

חבר הכנסת עטאונה, בבקשה. כבוד שר הבריאות, אני רציתי לשאול, ממחסור למחסור, על מחסור בתקנים לרופאים מומחים, מאות רופאים שסיימו את הסטאז' שלהם ולא מוצאים תקנים להתמחויות. אנחנו יודעים שיש משבר במערכת הבריאות, שיש מחסור ברופאים, יש עומס על המתמחים עצמם. מצד אחר, מאות סיימו את הסטאז' שלהם ואין תקנים כדי לקלוט אותם. מה התוכניות שלכם? האם יש תוכניות להגדיל את התקנים במיוחד בפריפריה? והשאלה השנייה, כבוד השר, היא לגבי העיכוב בבקשות הזכאות לבחינת הרישוי. הרבה סטודנטים, מאות סטודנטים, מגישים את הבקשות בפורטל של משרד הבריאות, והטיפול בהם מתעכב. הם נמצאים בלחץ ואין לוח זמנים, מתי הם יקבלו או לא יקבלו. יש תאריך קבוע למועד הבחינה, והסטודנטים בלחץ, ויש עיכוב בטיפול בבקשות האלה. את ההתייחסות שלך, בבקשה.

כבוד השר, בבקשה.

ברשותכם, על מה שאני יודע והתכוננתי ועל מה שאני יכול להשיב,

גם בקצרה.

לגבי שאלתך, חברת הכנסת מזרסקי, לשקול חברת הפצה נוספת או לחייב חברה נוספת לכל תרופה. אני מאמין ללא ספק שכשאנחנו מבקשים לבדוק את התהליך ומה קרה, זה הדליק נורה גם במשרד אצלנו. ויכול להיות שזה יהיה חלק מההחלטות של התחקור של האירוע הזהה. רק צריך לזכור תמיד שאם על ידי החלטה שאנחנו נחייב אותם לקחת חברת אספקה נוספת מה שיקרה בסוף זה שזה ייקר את התרופה, אז אנחנו נפגע בסוף באותם האנשים שרוצים לצרוך את התרופות.

לראות איך עושים את זה, איך מנהלים את זה, אם יודעים לנהל את זה. גם להם יש אינטרס, כי החברה מפסידה בסוף אם היא לא משווקת את התרופה שלה בזמן הזה. אבל כמו שאת אומרת, אנחנו בוודאי צריכים להסתכל על כך שהתרופות, בפרט תרופות מצילות חיים, יגיעו למטופלים. אז גם אם לא התערבנו בתהליך השינוע ותהליך האספקה, שזה עניין מסחרי, אנחנו ניכנס לנושא הזה, נבדוק ונלמד אותו יותר טוב.

אבל ללא ספק את הצבת כאן נקודה מאוד מאוד חשובה, ואנחנו לומדים אותה. לשאלתך, חבר הכנסת עמית הלוי, להחליף פרה בחמור,

אני לא מכיר את זה, אני גם לא קראתי את הכותרת הזו.

אנחנו יודעים מה חלקם של הסהר האדום בפעולות שנעשו

אני מאמין שזו יותר שאלה לדרג המדיני ושצריך להציף אותה יותר למעלה. אלה החלטות, ומשרד הבריאות בסוף עושה את הפעולות שמחויבות עליו כחוק ולא מעבר לכך. יושבים אצלך במשרד בירושלים, לא יכולים לסגור את המשרד. מכרז שמתנהל עכשיו, בימים האלה.

כשאנחנו מוציאים מכרז לאספקה, אני - - - משרד הבריאות. מכרז להחלפת המרפאות וטיפות החלב בירושלים שהיו בידי אונר"א. שירותי בריאות במקומות מסוימים, נכון. אני מכיר, ויודע על המכרז הזה. אני שומע מה אתה אומר. אני לא הכרתי את האירוע של מי נכנס ומי מתמודד.

בהחלט אבדוק את זה, ואני אשיב לך באופן פרטי. חבר הכנסת עטאונה, מחסור בתקנים. אני מאמין שבכל פעם שאני אעמוד פה, יהיה מי שישאל אות אותה השאלה על מחסור בתקנים. רפורמת יציב, כשהכניסו אותה מצד אחד עשו רפורמה, אבל לא נתנו אז את הדגש, מה המשמעות לאחר כמה שנים. וכרגע המשרד משקיע המון משאבים, כולל הכשרות לבוגרי רפורמות יציב, שיוכלו להשתלב ולהיכנס להתמחויות במקומות שהם לא התקבלו אליהם עד עכשיו, כי עדיין מדובר במקומות שלא נשארו מוכרים. אנחנו משתדלים, ולכן אנחנו בודקים, ואיפה שיש חוסר בתקנים אנחנו ממלאים אותם. זה לא בלתי מוגבל, התקנים שמחולקים. ובפרט בפריפריה,

אנחנו מנסים לגבות ולתת מענה. עיכוב בבקשות ואישורים באגף הרישוי אצלנו,

אני יודע שיש לוח זמנים מסוים. כמובן שנכנסה מנהלת חדשה, כפי שאמרתי כבר, שהחליפה את פרופ' יציב ואני אבדוק את הנתונים הללו. אבל אין מועדים לתשובות של הסטודנטים. בדרך כלל יש מועדים. מדובר בתחילת שנה, סוף שנה, הנושאים של האזרחות. יש כמה דברים שהם בעדיפויות כאלה ואחרות, אבל אני שומע מה אתה אומר. נבדוק אם יש זמנים מסוימים. חבר הכנסת עמית הלוי, אני יכול לומר לך מבלי להיכנס לפרטים הללו ספציפית לגבי הסהר האדום או התחליף של אונר"א: משרד הבריאות בוודאי בקשר עם גורמי הביטחון, לכל שירות שיצטרך לתת במזרח ירושלים, מי יעשה את זה ואיך יעשה. אני מודה לכם על השאלות החשובות הללו.

תודה רבה לשר הבריאות על המענה המפורט. והשאילתה הבאה היא של חבר הכנסת שמחה רוטמן לשר העבודה, בנושא: פגיעה בזכאות למעונות יום של משרתי המילואים בעקבות שירותם במבצע חרבות ברזל. ואני מתכבד להזמין את שר העבודה יואב בן צור אל הדוכן. חבר הכנסת רוטמן, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. משרתי המילואים מתלוננים על אי-קבלת זכאות למעונות יום מאחר שלא הספיקו להירשם ולהגיש את המסמכים עד תום הזמן להגשת המסמכים הנדרשים. ניסיונותיהם לקבל מענה מהמשרד לא צלחו. ברצוני לשאול: 1. האם המשרד שוקד על פתרון לזכאים ממשרתי המילואים? 2. מהם לוחות הזמנים לטיפול בסוגיה?

השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדי חבר הכנסת רוטמן, ראשית, אני רוצה להודות מקרב לב למשרתי המילואים, גיבורי החיל, על תרומתם הכבירה לביצור ביטחונה של מדינת ישראל. כבר בתקופה הראשונה של המלחמה פתחתי חמ"ל מיוחד בלשכתי למען משרתי המילואים, ובמסגרתו אף פרסמתי את מספר הטלפון האישי שלי בכלי התקשורת השונים וגם פה על דוכן הכנסת, כדי לתת מענה על מאות ואלפי פניות של חיילים במגוון רחב של תחומים כדוגמת פיטורים או פגיעה בתעסוקה, מעונות היום ועוד שלל נושאים שמשרד העבודה אמון עליהם. ואכן נתנו מענים על אלפי פניות במגוון רחב של נושאים, גם לכאלה שהתקשרו לטלפון שלי ב-02:00 כדי להרגיש איך זה לדבר עם שר. לגבי מעונות היום, ראשית נציין כי בכוונת המשרד לתת הטבות שונות למשרתי המילואים בתקופה האחרונה, הן באמצעות תוספת כספית לסכום הסבסוד החודשי והן במתן קדימויות מסוימות בקבלה למעונות יום מבוקשים. בנוסף, כדי להקל את הנטל הביורוקרטי על הורים אלה, המשרד פועל מול צה"ל כדי לקבל מידע על משרתי המילואים הרשומים במשרד. צה"ל והמשרד פועלים בשיתוף פעולה מלא ובמהירות האפשרית, והכול מתוך כוונה משותפת להיטיב עם משרתי המילואים. באשר לשאלתך על רישום למעונות היום, הרישום למעונות היום מתבצע במהלך חודש פברואר גם בשנה שעברה וגם השנה. הרישום יכול להתבצע על ידי אחד ההורים. תהליך הרישום קצר מאוד ופשוט, ואין צורך להגיש מסמכים כלל. כך שגם לחייל המשרת במילואים לא אמורה להיות בעיה ברישום, כי מדובר כאמור בתהליך אינטרנטי קצר ללא מסמכים. בשנה שעברה לא קיבלנו פניות בנושא כלל. אם יהיו מקרים כאלה בתקופת הרישום הקרובה נעשה מאמצים לסייע ככל הניתן. תהליך הרישום קצר מאוד ופשוט, ואין צורך להגיש מסמכים כלל. כך שגם לחייל המשרת במילואים לא אמורה להיות בעיה ברישום, כי מדובר כאמור בתהליך אינטרנטי קצר ללא מסמכים. בשנה שעברה לא קיבלנו פניות בנושא כלל. אם יהיו מקרים כאלה בתקופת הרישום הקרובה נעשה מאמצים לסייע ככל הניתן. תהליך הרישום קצר מאוד

רון כץ, הגעת, אתה מבקש להתנגד.

קצר מאוד ופשוט, ואין צורך להגיש מסמכים כלל. כך שגם לחייל המשרת במילואים לא אמורה להיות בעיה ברישום, כי מדובר כאמור בתהליך אינטרנטי קצר ללא מסמכים. בשנה

הינה, אני רואה שם בני נוער.

תדעו לכם שבכנסת שלנו רובם אנשים טובים,

מדי פעם,

אבל אנחנו משתדלים לתת לכם דוגמה,

נתחיל בכל זאת. אדוני היושב-ראש, חבריי חבר הכנסת, חבר הכנסת ינון אזולאי, שהסמיך אותך חבר הכנסת מישרקי להציג את הצעת החוק,

אני לא יודע לאיזו ועדה אמורה ללכת הצעת החוק הזאת, אבל ככל שההצעה הזאת תלך לוועדת הבריאות, אני סומך על חבר הכנסת מישרקי, הוא יודע להעביר אותן יפה מאוד, אצלו מה שנכנס בסופו של דבר מסתיים.

אני מתכבד להשיב להצעת חוק להגבלת השיווק של גז קצפת לצרכן, התשפ"ה 2024, של חבר הכנסת יוני מישרקי. מטרת הצעת החוק היא הגבלת מכירה ויבוא של גז קצפות לצרכן, כך שהשימוש בו יוגבל למטרותיו המקוריות בלבד. לצד שימושיו הלגיטימיים המותרים של גז זה, בין היתר בתחום הרוקחות,

מה שמוכר לציבור כגז צחוק, והמזון, קיימות קבוצות באוכלוסייה, כפי שציינת, שעושות בגז שימוש לרעה, בין היתר נוכח עלותו הנמוכה, זמינותו והשפעתו המיידית על המשתמשים, כאשר ההשפעה הזאת דומה במהותה להשפעותיהם של סמים. הצעת חוק זו באה במטרה לצמצם את היקף התופעה ובכך להפחית את שיעור המשתמשים בגז שלא לשימושו המקורי, ולהפחית באופן ניכר את הסיכונים והנזקים הבריאותיים המשמעותיים הנובעים ממנו. זאת מבלי להגביל את יתר השימושים הלגיטימיים בגז כאמור. הצעת החוק הזאת תואמת עדויות מקצועיות הן מטעם גורמי רפואה והן מטעם גורמי אכיפה, הגורסות כי תופעת השימוש לרעה בגז הקצפות, בעלייה מתמדת, במיוחד בקרב אוכלוסייה צעירה. שאיפתו של גז הקצפות מפתחת תלות בקרב המשתמשים וגורמת להשלכות בריאותיות מגוונות, מהשפעות חולפות כגון סחרחורות, אובדן הכרה, אשפוזים, פגיעות נירולוגיות משמעותיות בלתי הפיכות ולצערנו אף למוות. נושא השימוש לרעה בגז קצפות הוא נושא שנמצא בטיפול ובמעקב של משרד הבריאות זה זמן רב. במשרד הוקמו בנושא שולחנות עגולים ומתקיימים דיונים מקצועיים רבים עם מגוון משרדים וגורמי אכיפה כדי להביא לפתרונות שיביאו למיגור התופעה. זאת לצד שיתוף פעולה עם גורמי אכיפה בכלל ומשטרת ישראל בפרט, בפעולות גלויות וסמויות כאחד. שיתופי פעולה אלו מניבים פירות, עד עתה נתפסו אלפי יחידות של מכלי גז קצפות שהיו מיועדות להפצה במסיבות. לאור החשיבות הרבה בהגנה על בריאות הציבור מפני נזקי השימוש לרעה בגז הקצפות, ולצורך התמודדות עם בעיית ההתמכרות לו וההשלכות הבריאותיות המשמעותיות הנלוות לשימוש בו בעיקר בקרב צעירות וצעירים, החליטה השבוע ועדת השרים לענייני חקיקה לתמוך בהצעת החוק החשובה הזאת בקריאה הטרומית, בכפוף להסכמה של משרד הבריאות ומשרד המשפטים שההצעה תוחזר לוועדת השרים לפני הקריאה הראשונה.

לאור השיח והתיאומים עם המציע, בגלל שיש גם עניינים אחרים, שקשורים יותר לשיווק, מסחר וסימונים.

לאור השיח והתיאומים עם המציע, אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת בקריאה הטרומית. אני מבקש להודות לחבר הכנסת מישרקי, יושב-ראש ועדת הבריאות של הכנסת,

על קידום הצעת החוק החשובה והעלאת הנושא לסדר-היום של הכנסת והממשלה. ובכלל, על כל הפעולות והדברים שעושים הוא וכל הצוות המצוין של ועדת הבריאות. אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת.

תודה רבה לשר הבריאות. ביקשו להתנגד להצעת החוק, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום נמצאת איתנו? לא נמצאת. אם כן, חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, הפעם הראשונה שראיתי את הנושא הזה של גז קצפות הייתה לפני ארבע שנים בערך ביוון. הגעתי עם אשתי לאיזשהו מקום שנקרא זקינטוס,

יש גם הרבה מאוד ישראלים שנוסעים לשם, צעירים שנוסעים לבלות. ראיתי חבר'ה צעירים שמסתובבים עם בלונים,

כמו בלון רגיל של יום הולדת, ופשוט שואפים את התכולה שבתוך הבלון. לא הבנתי מה זה בהתחלה. התחלתי לבדוק עם החבר'ה הצעירים, והבנתי שהגז הזה, גז הקצפות, בעצם יש לו נוקר, הם שמים נוקר, ממלאים את הבלון בגז, ושואפים אותו. זה מאוד זול. בחו"ל זה עולה אירו,

בארץ מוכרים את זה בעשרה שקלים. הם שואפים את זה, ומה שקורה, הם מאבדים את התחושה שלהם, לא לגמרי את ההכרה, אבל את התפיסה שלהם במרחב, לכמה דקות. אחרי כמה דקות הם שואפים עוד אחד ועוד אחד, ואז מגיעים בסופו של - - - אדוני מסביר כבר דקה מדוע החוק מוצדק. רגע, אני אגיע לסוף. אם אדוני מתנגד, יביע את התנגדותו. אם אדוני מסכים, אז - - - אני אגיד לך, עליתי לפה כדי להעלות את המודעות לדבר הזה, בסדר? אבל לא לשם כך נועד מוסד ההתנגדות. אז אני אקח עוד 30 שניות ואני ארד. אני בוועדה למניעת סמים ואלכוהול, ודנו הרבה מאוד פעמים על כל מיני סמים שמגיעים לישראל,

גז קצפות. המשטרה העלתה את הנושא הזה, וזה פשוט חוקי במדינה. לכן, אחרי מה שקורה היום בכנסת הדבר הזה לא יהיה חוקי. אני קורא לכל הבניין הזה ולכל המדינה להבין שהנושא של התמכרויות במדינת ישראל הוא קריטי וחייבים לטפל בו. ופה אני ארד. אני מכבד את עמדתו של אדוני, אבל לא לשם כך נועד מוסד ההתנגדות.

חברי הכנסת המבקשים להתנגד להצעת חוק יקבלו את רשות הדיבור, יעלו, יביעו את התנגדותם. אבל לא מקובל לתמוך בהצעת חוק במוסד ההתנגדות.

אנחנו עוברים להצבעה, אלא אם כן המבקש מעוניין להשיב להתנגדות,

האופוזיציה ביקשה הצבעה שמית? כן. אם כן, ההצבעה תהיה שמית. נא לקרוא בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, בעד אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, אינה נוכחת שרון ניר, בעד אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן,

משתתפת בהצבעה מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת אנא קראי בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ,

משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי,

אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח

אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת

אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? אם כן, בבקשה.

בעד האם יש נוספים? לא. אם כן, תמה ההצבעה. נא למנות את הקולות. להלן תוצאות ההצבעה: 24 בעד, אין מתנגדים ואין

אני קובע כי הצעת חוק להגבלת השיווק של גז קצפות לצרכן, התשפ"ה 2024, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת הבריאות לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. נעבור כעת לנושא הבא שעל סדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (העסקת מתנדבים), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת צביקה פוגל, שאני מתכבד להזמין אל הדוכן לנמק את הצעתו.

עד עשר דקות, אדוני, לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג לפניכם את הצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר, המתמקדת בהעסקת מתנדבים. אדוני היושב-ראש, בכל שבועיים אני מכנס את הוועדה לביטחון לאומי לדיון מעקב אחר מצוקת הכליאה. בדיונים אני נחשף לנתונים המדאיגים של מספר הכלואים שעולה, אל מול הצפיפות והיעדר מקומות כליאה. שירות בתי הסוהר, אדוני היושב-ראש, חצה לא מזמן את רף 23,000 הכלואים. מדובר על עלייה של יותר מ-6,000 כלואים נוספים מאז מלחמת שמחת תורה, בעוד תקן הכליאה, אותו תקן שממנו נגזרות המשמעויות, נשאר על 14,500,

עלייה של כמעט 100%. תקן שאני קבעתי עוד כשר, העליתי את זה. אם אני לא טועה, זה היה 13, והעליתי ל-14.5. ועדיין שמרנו על 4.5 מטר לכל אסיר. שב"ס מעולם לא חווה עלייה דרמטית כזאת, חבריי חברי הכנסת, ולמרות זאת, בשירות בתי הסוהר עושים הכול על מנת להמשיך בשגרת הלחימה על אף הפערים הבלתי-נתפסים. בכל דיון אני מדגיש כי הדבר החשוב ביותר מכלל סעיפי הדיווח הוא ההגנה על לוחמי הכליאה, שחשופים מדי יום לסיכונים מצד ארגוני הפשיעה והטרור. אלה אותם לוחמים גיבורים שאף אחד מאיתנו לא רוצה להתחלף איתם, שנמצאים בחיכוך תמידי עם אסירים, אותם אסירים שאף אחד מאיתנו באמת לא רוצה לראות ברחוב או ליד בית הספר של הילד שלו. זו גם הסיבה שעברה כאן ביוזמתי, לפני קצת יותר מחודש, אדוני היושב-ראש, הצעה שמייחדת עבירה לתקיפת סוהר בדומה לתקיפת שוטר, וזו גם הסיבה שמונחת כאן במליאה הצעת חוק נוספת, שמטרתה להקנות סמכויות חשובות ללוחמי הכליאה כדי שיוכלו למלא את תפקידם בצורה טובה יותר ובצורה בטוחה יותר. חבריי חברי הכנסת, אחד הצרכים המרכזיים שמציג שירות בתי הסוהר, ואני מנסה לתת להם מענה במסגרת הצעת החוק הזו, הוא בעיית המשאב האנושי. שב"ס פתח בקמפיין מרשים ואכן מצליח להגדיל את שורותיו, אך לנוכח הצרכים האדירים, הגיוס לבדו אינו נותן מענה מספק. מוצע להסמיך את שירות בתי הסוהר להעסיק מתנדבים בעלי הכשרה מתאימה, וזאת בכדי להגדיל את הכוח המבצעי שיכול לתת מענה לתרחישים שונים. אדוני היושב-ראש, משהו אישי בעניין הזה: לפני חברותי כחבר כנסת הייתי 13 שנים מתנדב במשטרת ישראל כמפקד יחידת חילוץ, אני יודע כמה ערך ההתנדבות יכול למלא פערים שהממלכה לא מסוגלת למלא. הצורך מתחדד ביתר שאת בימים אלו, כשאנו רואים ניסיונות של האוצר לקצץ בין היתר גם בתקציבו של שירות בתי הסוהר. ההצעה הפשוטה הזו, המונחת בפניכם, יכולה להביא בשורה בדמות עשרות ואולי מאות לוחמים שיצטרפו למערך הלוחם בשירות בתי הסוהר בעלות זעומה. חבריי חברי הכנסת, לא מדובר בהצעה של קואליציה, לא מדובר בהתנגדות של אופוזיציה, שירות בתי הסוהר הוא של כולנו, ולכן אבקש את תמיכתכם בקריאה הטרומית.

תודה רבה. אני מתכבד להזמין את השר אוריאל בוסו להשיב על הצעת החוק בשם הממשלה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשם השר לביטחון לאומי אני משיב על הצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר. הצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר, התשפ"ד 2024, מבקשת לאפשר לשירות בתי הסוהר להסתייע במתנדבים במסגרת פעילותו. שירות בתי הסוהר הינו ארגון ביטחוני המחזיק במשמורת אלפי כלואים ביטחוניים ופליליים, ונדרש מדי יום לביצוע משימות רבות. בפקודת בתי הסוהר אין כיום הסדר חוקי המאפשר לשירות בתי הסוהר להפעיל מתנדבים בתחומי עיסוקו, למעט בהיבטים הנוגעים לשיקום אסירים וטיפול במשפחות אסירים. תקופת המלחמה ומצב החירום הכליאתי חידדו ביתר שאת את הצורך לאפשר לשירות בתי הסוהר להרחיב את פוטנציאל כוח האדם בשירות בתי הסוהר, לרבות באמצעות הסתייעות במתנדבים אשר יעמדו בקריטריונים שייקבעו לגיוס בהתאם לצורכי שירות בתי הסוהר, זאת הן בשגרה והן בעיתות חירום. מערך המתנדבים בשירות בתי הסוהר כמו בגופי ביטחון אחרים יסייע לשירות בתי הסוהר בעמידה במכלול המשימות השוטפות והמזדמנות מעת לעת. לאור האמור, אבקשכם לאשר את הצעת החוק הזו בקריאה הטרומית. אופיר - - - כן,

תודה לשר. ביקש להתנגד להצעת החוק חבר הכנסת נאור שירי, לא נמצא איתנו.

אנחנו נעבור להצביע על הצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (העסקת מתנדבים), התשפ"ד 2024. לבקשת האופוזיציה, ההצבעה תהיה שמית.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו,

מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל,

אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו משתתף בהצבעה אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה

אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת,

אינה משתתפת בהצבעה ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח

אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו משתתף בהצבעה עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח עפיף עבד,

איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה משתתפת בהצבעה מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו משתתף בהצבעה מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, אינה נוכחת נא להקריא את שמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר,

אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל,

שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי,

נוכח מיקי לוי,

אינו נוכח נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון, אינה נוכחת ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, נגד אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שמעוניינים להצביע וטרם הצביעו? אם כן, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אלמוג כהן, בעד אביחי בוארון, בעד בועז ביסמוט, בעד דן אילוז, בעד חוה אתי עטיה, בעד צגה מלקו בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד ניסים ואטורי, בעד

ששי גואטה, בעד שלום

תשעה נגד. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (העסקת מתנדבים),

אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדה לביטחון לאומי לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת,

הצעת החוק. בבקשה, לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג את הצעת החוק, שנועדה לספק מענה למציאות שהיה עדיף שלא תהיה. אנחנו יודעים שמערכות הביטחון הן מערכות גדולות, הן מערכות מורכבות. אנחנו נחשפנו פעמים רבות לסיטואציה שמידע לא מגיע, או מגיע בצורה מוטה. וזה דבר שקורה באופן טבעי בכל מערכת, זה אפילו לא עניין של האשמות נקודתיות של אדם זה או לאחר, או של עומד בראש מערכת זו או אחרת. זאת טיבה של מערכת גדולה. אנחנו זוכרים כולנו את הסיפור על התצפיתניות שהתריעו, על הנגדת בחיל המודיעין שהתריעה, והרבה מאוד פעמים, בסופו של דבר יש,

באנגלית קוראים לזה single point of failure. מספיק שאדם שעומד בראש הארגון לא מעוניין שמידע מסוים יעלה הלאה, בתום לב, אני אפילו לא חושד בו בזדון, אלא כי הוא באמת נמצא בקונספציה, הוא רואה את המידע והוא חושב שהוא לא רלוונטי, הוא חושב שיש מידע שהוא יותר רלוונטי. הוא מציף, ולפעמים גם יש עניין אחר, לפעמים הדרך הטובה ביותר לדאוג שמישהו לא יהיה חשוף למידע מסוים זה פשוט להציף אותו בהרבה מאוד מידע, ואז אתה אומר לו: נתתי לך את המידע,

איך לא קראת? בטח שלא קראתי, זה היה בשישה ארגזים, בארגז שלמטה. לכן היכולת של גורם מתוך המערכת לבוא ולהרים דגל ולהגיד: חבר'ה, יש פה שחיתות, יש פה נקודה עיוורת, יש פה משהו שלא מגיע למעלה, אני מסתכל על הדרג שלמעלה, שפועל, ועם המידע שעומד בפניי אני לא מבין איך כך הם פועלים, ויש לי הרגשה שהמידע לא הגיע אליהם.

יכול להיות במניעים שליליים, יכול להיות במניעים חיוביים. החוק הזה מנסה לבוא ולהגיד, הוא לא להתיר, לא להתיר איסור, לא להגיד: מותר לך. אלא לבוא ולהגיד: אם אתה בא ומוסר לגורם המדיני הבכיר, דהיינו לחבר קבינט, או לראש הממשלה, או ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון בכנסת, ואתה מעביר לו את המידע, והמידע הזה הוא באמת חיוני כמו חושף שחיתויות של מבקר המדינה, שאתה נותן לו אפשרות להציף מידע, גם אם זה לכאורה הדלפה, גם אם זאת עבירה פלילית,

להציף את זה. ואז מבקר המדינה אומר לו: שמע, יש לך חסינות, אני נותן לך חסינות מהדבר הזה, כי המידע שהבאת באמת רלוונטי,

הייתה לך סיבה בדבר הזה. באופן עקרוני זאת ההצעה, זה המנגנון.

אנחנו צריכים לוודא, מאחר שהמערכות הללו, בסופו של דבר, תחשוב על חייל, בוא ניתן דוגמה - - - רשימה סגורה, של מי שאפשר לדווח לו?

ההצעה מדברת על ראש הממשלה, חברי קבינט או יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון. עכשיו,

יכול להיות שיכולים לבוא ולהגיד: תשמעו, יש מידע שהוא מראש רק אצל ראש הממשלה, או רק לראש הממשלה מותר להיות חשוף.

בגלל שהפרטים, כל מקרה לגופו, אי-אפשר לקבוע את זה ככלל מראש, וזה מסוכן לקבוע את זה ככלל מראש. אמר לי את זה מקודם חבר הכנסת איזנקוט, ואני חושב שהוא צודק, זה מסוכן לקבוע כלל כזה גורף ולהגיד שכל אחד עכשיו ניגש. שמעתי את הביקורת הזאת מעוד חברי כנסת בקואליציה ובאופוזיציה, מסוכן לקבוע כלל שהכול מותר. נכון, אני מסכים, זה נכון, לכן צריך פה גורם עם שיקול דעת מדיני ביטחוני שיבוא ויגיד: שמע, זה כמו או צל"ש או טר"ש, אם באת והעדפת מידע סתם כדי להרגיש חשוב, כי אתה לא מבין כלום, יבוא הקבינט ויגיד: אדוני, יש מערכת משמעתית פלילית, תטפל בך, שלום ותודה, הבאת משהו שהוא באמת חיוני לביטחון, מנעת את 7 באוקטובר הבא, מנעת פדיחה מטורפת, מנעת משהו, הצפת מידע שבאמת הביא לתועלת, יבוא הקבינט ויגיד: אדוני, הוא מוגן על ידי, הבחור הזה, נכון, טכנית הוא עבר על החוק, טכנית הוא עבר על החוק, אבל יש לו הגנה.

למה הצעת החוק הזו כל כך מרגיזה את משרד המשפטים? כי הם רוצים לעשות את זה במחשכים. אני מבין למה היא מרגיזה את מערכת הביטחון, כל מערכת רוצה לשמור על ההיררכיה שלה, אני מבין את זה, אני לא כועס,

זה הגיוני לי. אבל למה משרד המשפטים התנגד? כי דה-פקטו מה שמשרד המשפטים עושה, הוא נותן את תעודת החסינות הזאת, רק עושה את זה בשקט. איך הוא עושה את זה בשקט? אם יש הדלפה לעיתונאי, איך קורה שאף אחד לא מועמד לדין על הדלפות? הרי כל הזמן יש הדלפות לעיתונאים, כי בייעוץ המשפטי לממשלה החליטו שהדלפות לעיתונאים זה דבר חשוב, אז מראש הם לא מאשרים פתיחת חקירה. אז הם לא באים ואומרים לך,

אתה תישא בדין הפלילי אבל תקבל חסינות כי היה חשוב, הם מראש לא מאשרים לפתוח בחקירה,

אם זה חשוב בעיניהם. אם זה חשוב בעיניך ובעיניי, זה לא אותו דבר. אם הם חושבים שמסירת מידע ליועץ המשפטי לממשלה כדי שהוא יוכל לחקור תיק, זה חשוב,

זה בסדר, זה לגיטימי, הם לא יפתחו בחקירה בכלל. כך, בדרך הזאת, תעודת החסינות היא אצלם, הם יחליטו, ויש להם עוד דרך לתעודת חסינות: גם אם חס ושלום קרתה טעות וכבר הוגש כתב אישום כי לא שמו לב לפני הגשת כתב האישום, והיועצת המשפטית לממשלה מכל סיבה שהיא חושבת שיש אינטרס ציבורי שהנושא לא יתברר, היא יכולה לעשות עיכוב הליכים ולעצור את התהליך, להגיד לבית המשפט stop, ובית משפט עוצר. הכול בידיים שלה. למה זה מרגיז אותה? כי זה יוצא ממנה פה, כי יכול להיות שהבעיה והצורך לחשוף הם בתוך מערכת המשפט, יכול להיות שיש מישהו שמסתובב עכשיו בפרקליטות הצבאית, לצורך העניין, והוא יודע מי הדליף את הסרטון של שדה תימן,

הוא היה יכול לבוא עכשיו לכנסת, לממשלה, לתקשורת,

פלוני אלמוני הדליף, והינה הראיות. אבל הוא לא עושה את זה, למה? כי הוא יודע שהוא יהיה חשוף להעמדה לדין, בידי מי? בידי הפצ"רית והיועמ"שית. אבל אם הוא היה יודע שהוא מביא את המידע הזה לקבינט והקבינט יכול לתת לו את תעודת החסינות,

ככה הם מחזיקים ושולטים במידע, ולכן הם מתנגדים. זאת אומרת אין פה ויכוח על העיקרון, גם היועצת המשפטית לממשלה סבורה שבמקרה כזה היא תוכל לעצור את העניין, רק היא רוצה את השליטה אצלה ולא בוועדת השרים. ואני אומר שכאשר עוסקים בנושא ביטחון, השליטה בתהליך הזה צריכה להיות בידיים של הקבינט. רק הם יקבעו מהו האינטרס הביטחוני של מדינת ישראל, רק הם יקבעו אם הדלפה או העברת מידע על מתריע בשער או חושף שחיתויות, רק הם יקבעו אם היא זכאית להגנה,

אחרת פעם נוספת אנחנו הופכים להיות מדינה שבה מותר לעבור על החוק. אין שום בעיה לעבור על החוק, בתנאי שעברת על החוק לכיוון הנכון, בתנאי שאתה בצד הנכון. עכשיו, המציאות הזאת, שלפיה השליטה בשאלה מתי עבירה על החוק הופכת להיות אירוע פלילי, משפטי, ומתי היא הופכת להיות "אה, נו, אז קרה" השליטה הזאת היא כוח אין סופי, שאין עליו שום בקרה ושום פיקוח. נזכרתי בזה היום, אדוני היושב-ראש,

חשוב לי שתקשיב כי אני יודע שאכפת לך. נזכרתי בזה היום. ישבתי היום בוועדת הכנסת, לא דיברתי על זה, שמעתי את חברי חבר הכנסת סעדה מדבר על הנושא של השופט עמית ומה שהתגלה בעניינו. נזכרתי שוועדת הכנסת, אותה ועדת כנסת, דנה בעבר בהסרת חסינות של השר כץ, שהיה צריך לעזוב את התפקיד שלו כדי לברר את העניין. היא דנה בהסרת חסינות, על מה? על זה שבדיון ועדה הוא לא גילה שאחד מהאנשים שדיברו בוועדה או נכחו בחדר הוא חבר שלו, כולם ידעו, אגב, רק שזה לא בפרוטוקול. כולם ידעו שהוא חבר, הוא גם הוצג כחבר, אבל לא ניתן גילוי נאות. זה לא נכון.

זה לא נכון.

קרא את כתב האישום. קרא את כתב האישום. זה לא נכון. קרא את כתב האישום.

קרא את כתב האישום.

קרא את כתב האישום.

זה היה חוק שהיה מיטיב עם ההשקעות שלו,

בדיון הוועדה הזה הטענה שהוא לא גילה הספיקה לכתב אישום על הפרת אמונים - - - - - הוא ניהל כספים. - - הספיקה לכתב אישום על הפרת אמונים. אז עכשיו טוענים פה חבריי באופוזיציה שהוא העביר חוק, טוענים שהוא העביר חוק, שהוא קיבל החלטה. לא, לא קיבל. בוועדה הובא חוק - - נכון, נכון. - - שעניינו של השר - - - נגע,

לא עניינו האישי, עניינו של החבר, לא נכון - - - - - הוא לא היה רק חבר - - - כספים. לא נכון, של החבר. שנייה, רק רגע, רק רגע, אבל אני זורם איתכם: נניח שאתם צודקים,

אבל נניח שאתם צודקים, נניח שבוועדה נעשה, וזה, שר עזב את תפקידו, ביקשו להגיש נגדו כתב אישום, ישבה ועדת הכנסת והחליטה שזה לא מצדיק ונתנה לו חסינות מפני הגשת כתב אישום וצדקה בכך, צדקה בכך, אבל היועצת המשפטית לממשלה, אז היועץ, היועץ המשפטי לממשלה רצה להגיש כתב אישום. שר איבד את תפקידו על הדבר הזה, נאלץ להתפטר. יושב שופט בבית המשפט העליון, דן בנושאים של עיריית תל אביב בזמן שעיריית תל אביב מושכת כתב אישום נגדו, מופיע בפניו עורך דין מהמשרד שמייצג, אותו, לא רק שהוא לא פוסל את עצמו, נניח שהוא הפעיל שיקול דעת, הוא גם לא נותן גילוי נאות, בניגוד לכללים. זו לא הפרת אמונים,

עיריית תל אביב משכה, ביטלה לכתב האישום - - לחתור לסיום. - - הגישו נגד כל הבניין, נגדו משכו. הוא דן בתיק שלה ונותן לה מיליונים, מכריע בערעור. אין גילוי נאות, אין פסילה, אין כלום.

מי ששולט בשאלה מה הופך להיות פלילי ומה הופך להיות לא פלילי - - תודה,

- - חייב לתת דין וחשבון לציבור. תודה רבה, אבקש את תמיכתכם. תודה רבה. אני מזמין את השר לשירותי דת, השר מיכאל מלכיאלי, להשיב בשם שר המשפטים. בבקשה, אדוני השר, לרשותך עשר דקות. תודה, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני עונה בשם שר המשפטים. הצעת חוק העונשין (תיקון, הגנה על חושפי שחיתויות ומתריעים בנסיבות ביטחוניות), התשפ"ה

של חבר הכנסת שמחה רוטמן קובעת סייג כללי לאחריות פלילית או משמעותית לכל עובד או חייל במערכת הביטחון בשל מסירת ידיעה לגורם מדיני בכיר, בכפוף לתנאים מסוימים. כמו כן, מוצע בהצעת החוק להסמיך את ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי להתערב בחקיקה פלילית ובהליכים משפטיים ובעבירות לפי פרק ז' לחוק העונשין, ככל שסברה שמתקיימים התנאים לתחולת הסייג האמור. בדברי ההסבר נאמר כי התיקון נועד להעניק הגנה פלילית לעובדי מערכת הביטחון והמודיעין וכן לחיילי צה"ל, במקרה שבו הם מעבירים מידע מודיעיני רגיש לראש הממשלה או לאחד מחברי ועדת השרים לענייני ביטחון, להלן: הקבינט, או ליו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כאשר הם רואים כי יש חשיבות עליונה בהבאת מידע בלתי ממודר לדרג מקבלי ההחלטות, ללא מעבר בצינורות המידע המקובלים. לאחר קבלת המידע המודיעיני, אם יסבור חבר הקבינט מקבל המידע כי יש במידע חשיבות ודחיפות, יביא את המידע לידיעת שאר חברי הקבינט. תיקון זה נועד להבטיח שראש הממשלה וחברי ועדת השרים יהיו חשופים למידע מודיעיני רלוונטי בלתי ממודר, כך שיוכלו לקבל תמונה מודיעינית שלמה ומדויקת ככל האפשר. חשיפה מלאה של מידע מודיעיני מאפשרת קבלת החלטות מושכלות ומקיפות. ממש מושכלות. תמסור בשמי לשר המשפטים: מושכלות אחלה, פגיעה בביטחון, במודיעין של מדינת ישראל.

למה לך? אנחנו עוזרים לכל אדם שחפץ בכך. בשם הרעות.

יש כאן אלוף, יש כאן רמטכ"ל, תשאל אותם.

- - אשר רק כשאני מגיע לפה אני קורא בעיון - - בושה. - - את הדברים, בבקיאות קודם, בעיון אחר כך. בא שר, מבקש טובה - - - אתה מקריא יפה. יפה.

בהתחשב בזה שאתה לא מאמין בדברים האלה, אתה מקריא יפה. לא, אני מאמין מאוד. ואתה גם לא מבין. אני אדם מאמין. לא, למה להגיד לא מבין? לא יפה. אני אומר לך, אתה לא מבין. לא, לא יפה.

למה להגיד לא מבין? רוטמן, הוא מחפש - - - רוטמן הוא פרוקסי. רוטמן הוא פרוקסי, אין מה לעשות. קודם כול, חבר הכנסת רוטמן הוא מגיש הצעת החוק. - - - והוא נתן כאן קודם נאום - - - באמת,

למדתם תרגיל. באמת לא מכבד את הממשלה.

כל מה שאתם לא רוצים שיעבור דרך העין של היועצת המשפטית לממשלה, אתם עושים אותו חוק פרטי, כאילו. זה יתנקם בכם בסוף. חבר הכנסת מיקי לוי, היות שאני משוכנע שאתה מאמין במאה אחוז במה שאמרת, אני, בעזרת השם, כשארד אני אבוא ואסביר לך למה זה עובד בצורה הזאת. החיוך שלך אומר דורשני. אני משוכנע שאתה גם תבין. עזוב אותך. אתה יודע כמה חוקים פרטיים שהיו צריכים להיות ממשלתיים מוגשים בחודשים האחרונים, אדוני השר? כי זאת הדרך היחידה להביא אותם לגמר בסוף. מיקי, תשמע, אני לא אוהב פה במקום להגיד שמות של האנשים, משתדל שלא. אני אספר לך דברים שקורים אצלי, תאמין לי, אני אפתח לך, הכול כתוב. אם היית יודע איך הדברים מתנהלים, באיזה דרך, גם אתה היית מודה להשם שיש את הדרך הזאת לבוא לכנסת. אתה שואל אותי אם זה לעניין, ודאי שלא. ודאי שלא. לפחות אתה ישר להגיד שזה לא לעניין. לא, ודאי שלא. בסוף, הרי השכל הישר, מה אומר? יש דרך, מה אתה מביא לפה? נכון? ככל שהחוק יותר כבד משקל,

ראוי שהוא יבוא ממשלתי.

אבל ככל שיש לך כחבר כנסת את תקרות הזכוכית שבונים לך, לשר יש פי 70 תקרות זכוכית. תשמע, מיקי, אתה היית חבר ממשלה,

היית במשרד האוצר לא מעט שנים, אתה יודע איך הדברים מתנהלים. כשאתה רוצה להוביל מדיניות,

יכול להיות שאתה מדבר שטויות, יכול להיות שאתה מדבר לא לעניין, ועכשיו אתה צריך לעבור דרך צינורות מקובלים, אז אתה עושה את זה. אבל הגאונים שיושבים בצינור אומרים לך: הדיון בעוד חמישה חודשים. עכשיו, בדיון הרבה פחות חשוב, כשמישהו החליט, יש לך עוד יומיים דיון,

חמישה חודשים אמור להסתכל על השמיים, שמישהו יחליט לפנות הזמן שלו. אתה צריך להודות להשם שיש לך דרך נוספת לקדם את המדיניות שלך. אני לא רוצה לשפוט אותך עכשיו. לא, אבל זאת האמת. זאת האמת. ואני עוד כמה דקות ארד לפה לספר לך סיפורים שתאמין לי, אתה לא תסכים עם החוק, תגיד לי: אתה טועה, אבל כשאתה תשמע את הדרך, מה האכילו אותי כשר, אתה תגיד תודה לדמוקרטיה הישראלית שיש דרכים נוספות. איזה משא ומתן עושים לך, אתה תדע, זאת האמת, כשבאים אליך אנשים שהם שומרי הסף. מיקי, וצריך להיות אמיתי. אני יכול לא להסכים עם שום חוק, אבל להיות באינטגריטי אמיתי מול התהליך, ועושים איתך משא ומתן: אם תסכים בחוק אחר נקדם לך את זה, לא תסכים, מה זה קשור? אם משפטי, בוא נזרום, לא משפטי,

תן מניעה,

תן מה שאתה רוצה. אבל תגיד לי מה לא טוב. עושים לך משא ומתן על חוקים אחרים. ככה מתנהלת לא רשות, אני לא אוהב, אתה יודע, אני, בקיצור, אבל בגדול, אני מסכים איתך.

תיקון זה נועד להבטיח שראש הממשלה וחברי ועדת השרים יהיו חשופים למידע מודיעיני רלוונטי בלתי ממודר כך שיוכלו לקבל תמונה מודיעינית שלמה ומדויקת ככל האפשר. חשיפה מלאה של המידע המודיעיני מאפשרת קבלת החלטות מושכלות ומקיפות, במיוחד כאשר מדובר בהחלטות הנוגעות לביטחון המדינה ולשמירה על חיי אדם. מאחר שכבר דנו בהצעת חוק דומה, של חבר הכנסת חנוך מלביצקי, ועדת השרים לענייני חקיקה קבעה כי היא תומכת בהצעת החוק הזאת בקריאה הטרומית, בכפוף לכך שבהמשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמת משרד ראש הממשלה ושר המשפטים.

למה להפסיק? - - - תראה, פעם אמרו לי - - - תמשיך. ימשיך אדוני השר.

אני רוצה לענות לרון, הוא צריך לדעת את הדברים. הוא רק העיר הערה. לא, זאת הערה חשובה. זאת הערה חשובה. פעם מישהו אמר לי: כשאתה בא ומגיש הצעת חוק ואומרים לך: בכפוף לזה, לזה ולזה, כשזה מגיע לסוף, תגיד תודה. לא, בתהליך. אז פה אומרים לך שצריך את הסכמת ראש הממשלה ושר המשפטים ובתיאום עם משרד הביטחון והמשרד לביטחון לאומי. אבל שר המשפטים פה.

כי כשהתחלתי הוא לא היה, אז אני ממלא את מקומו. תברך אותן, תלמידות.

תלמידות. אני אברך את התלמידות, תלמידות ישראל שהגיעו לכאן לבקר ולשמוע על הדמוקרטיה בישראל. בהצלחה. באמת, שלום, שלום, ושיהיה לכן בהצלחה. אני מקווה שלמדתן משהו. בנות אולפנה. בנות אולפנה.

שיהיה לכן בהצלחה. מאולפנה. אמרתי. מאחר שכבר דנו בהצעת חוק דומה של חבר הכנסת, ועדת השרים קבעה כי היא תומכת בהצעת החוק הזו בקריאה הטרומית, בכפוף לכך - - אתה תומך בהצעת החוק?

אני הייתי משוכנע שהיות שאני מקריא את זה כל כך יפה, לפחות אתה תשתכנע. אתה אומר - - - למה אני? מכל האופוזיציה דווקא אותי אתה שואל?

אני כל פעם בוחר מישהו לראות אם הוא, קארין למשל תמיד משתכנעת, ובסוף משהו שם,

מה אני יכול לעשות. היי. בוקר טוב. - - בכפוף לכך שבהמשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמת משרד ראש הממשלה ושר המשפטים, בתיאום עם משרד הביטחון והמשרד לביטחון לאומי. בנוסף קבעה הוועדה כי במידת הצורך תוחזר הצעת החוק לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה לפני הקריאה הראשונה. אופיר - - - תודה. לא, רגע, שנייה, יש לי עוד דקה, מה, זה המון.

יש גם מתנגד. אז מה אם יש מתנגד? ברור שיש מתנגד. לרדת? אז אני קורא להצביע בעד הצעת החוק. תודה רבה, אדוני השר. חבר הכנסת גדי איזנקוט ביקש להתנגד להצעת החוק.

בבקשה, לרשותך שלוש דקות. יושב-ראש הישיבה, כנסת נכבדה, בפתח הדברים אומר שאני מכיר את האישום נגד הנגד ואלי פלדשטיין ומכיר את הפרטים לעומק. כמובן שעומדת להם חזקת החפות, אבל צריך לומר שהאישום נגדם על סיכון ביטחון מקורות הוא חמור ביותר. אני יכול לומר שגם פגשתי את המשפחה, והמחשבה האישית שלי הייתה שנכון לשלוח בשלב מתקדם בתנאים מגבילים הביתה, וזה לא קשור לעניין. המידע שהוצג לשופטי בג"ץ השמרנים ביותר הביא אותם לקבל את ההחלטות האלה, זאת אומרת, הביטחון הלאומי עומד מעל הכול, ואפשר לסמוך על בג"ץ שיצביע באופן ענייני על חומרת הדברים שהובאו לפניהם. אני יכול להגיד את זה גם לגבי אותו פסק דין שצוטט פה בשבוע שעבר על הוראות הפתיחה באש ב-2018, כשבג"ץ עמד כחומה בצורה והחליט נכון, בניגוד לשקרים, בניגוד לשקרים שנשמעים.

חברי הכנסת, אני מבקש לשמור על השקט כאן כדי לאפשר לחבר הכנסת גדי איזנקוט להשלים את דבריו.

אי-אפשר לדבר ככה. אתה משתלט שם על הפרת הסדר? צריך סיוע? לא, אין לי אמצעים. אז קודם כול אני כבר חצי דקה מתעכב. הוא ייתן, הוא ייתן לך.

בבקשה. עצרתי את הזמן. אני יכול לספר לכם שהשגת העליונות המודיעינית של ישראל כרוכה במאמצים עילאיים של אלפי אנשים ובסיכון חיי לוחמים, ובקדנציה שלי כרמטכ"ל היה אחד כזה ששילם בחייו. זה לא נושא לפוליטיקה קטנה. החוק שמובא פה יאפשר לעשרות אלפי משרתים באמ"ן,

לשבור את שדרת הפיקוד ואת סדרי העבודה התקינים באופן שיפגע בעליונות המודיעינית. מתן סמכות לקבינט לעצור את הליכי המשפט, פוליטיזציה, פגיעה קשה של אנשים שחלקם לא חשופים לחלק מהפרטים המודיעיניים באופן היסטורי, ואני גם ראיתי את שיקול הדעת שלהם, לכן זה מאוד מאוד לא מומלץ.

לוקחים בעיית תפקוד בסביבת ראש הממשלה - - - גדי, אתה לא מכיר את הפרטים.

חבר הכנסת רוטמן, תכף תוכל להשיב, אם תרצה. - - - לוקחים בעיית תפקוד בסביבת ראש הממשלה, ואני אומר את זה כאחד שהיה מזכיר צבאי של ראש הממשלה, ובאמצעות חוק שהוא מכבסת מילים, אתם מנסים לשנות את החוק. יש חוסר שליטה במזכירות הצבאית, אז מציבים חוק לבקרה. ואיפכא מסתברא, יש בעיה בהעברת החומר המודיעיני, ועדת אגרנט מורה, דרך אגב, למנות אזרח. ראשי ממשלה לדורותיהם החליטו על קצין, מחליטים להעביר חוק לשיבוש ענק בקהילת המודיעין, יש בעיית שליטה בדוברים, בונים חוק פלדשטיין. תחשבו איפה הבעיה. אני מציע לכם למשוך את החוק הרע הזה, ויכול להציע לכם גם פתרון. בהנחיה אחת של ראש הממשלה, בעוד שעה הוא יכול להרחיב את מה שנקרא חובת התרעה אישית, מושג שקיים בקהיליית המודיעין. הוא יכול להנחות בעוד שעה את צה"ל, שב"כ, מוסד, שחובת התרעה אישית תחול גם עליו. הוא מורה שחובת התרעה אישית תישלח למזכיר הצבאי או לעוזר למודיעין ותגיע לידיים שלו. אין שום סיבה לשבש סדרי עולם - - תודה. - - לאיים על העליונות המודיעינית של מדינת ישראל בגלל חוסר שליטה וטעויות. אני מציע לכם למשוך את החוק הרע הזה אחורה. תודה רבה. גדי, אתה לא מכיר את הפרטים.

בבקשה. תאמין לי, קראתי כל אות. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אני חייב לומר שאני קצת מתפלא. אני לא מבין איך חברי חבר הכנסת איזנקוט, איך הוא - - - - - - אני לא מצליח להבין איך חברי חבר הכנסת איזנקוט יכול לדבר על הדבר הזה בלי לדעת את הפרטים. אני חושב - - - הבן אדם היה רמטכ"ל, תן לו טיפה - - - - - - בלי לתת את הפרטים - - - - - - שנייה, אני לא, תשימו לב שאני שאלתי אותו שלוש פעמים אם הוא יודע את הפרטים. הוא לא ענה לי. - - - יש סיבה שהוא לא ענה לי. - - - הוא לא רק מכיר - - - שאלתי אותו שלוש פעמים. חברי הכנסת, תודה.

והוא לא ענה לי. עכשיו, אני מוכן לתת לו, גדי, אתה מכיר את הפרטים?

גם עכשיו הוא לא עונה.

אתה מכיר את הפרטים. מכיר ועוד איך - - - הוא פתח בזה. - - - הוא ענה שהוא מכיר את הפרטים. למה שהוא יענה לך?

אני שמח שהוא אמר שהוא מכיר את הפרטים, כי אני סומך עליו, ואני יודע שהוא לא משקר, הוא אדם אמין. ואם הוא מכיר את הפרטים, סימן שיש אנשים שיודעים את הפרטים שדיברו עם חבר הכנסת גדי איזנקוט בניגוד לחוק. לא, אתה לא דיברת עם אף אחד. - - - - - - אני יודע בידיעה ברורה שאנשים סיפרו לגדי איזנקוט את הפרטים כדי שהוא יגבש עמדה, והם בכך עברו על החוק. עשו עבירה פלילית של הדלפה ביטחונית. והסיבה היחידה שהם לא מועמדים לדין,

אתה יודע - - - והסיבה שזה לא נחקר, לא יודע. והעובדה שדיברו עם גדי, וגדי יודע את הפרטים, ואני סומך עליו, הוא לא היה אומר סתם - - - איך אתה יודע מה מותר לו לדעת?

- - - אנשים העבירו לו מידע לטובת הציבור, ואני רוצה להגן על האפשרות הזאת, ואני חושב שמי שמתנגד לזה רוצה לשמר את השליטה ההדוקה - - - - - - - - - - של קבוצה קטנה ומצומצמת גם במידע המודיעיני וגם בהחלטות המשפטיות. תודה רבה. אני קורא לכם לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה. אם כן, חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון, הגנה על חושפי שחיתויות ומתריעים בנסיבות ביטחוניות), התשפ"ה 2024. ההצבעה תהיה שמית. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, נגד ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, בעד דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, נגד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, נגד אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, נגד מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, נגד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד ירון לוי, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, נגד יאיר לפיד, נגד סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, נגד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח עפיף עבד, בעד איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, נגד יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי, נגד אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, נגד אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, נגד אנא קראי שנית בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ואליד אלהואשלה, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח מירב כהן, נגד

אינו נוכח יונתן מישרקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח האם יש חברי כנסת שטרם הצביעו ונוכחים באולם? אם כן, תמה ההצבעה. 53 בעד, 43 נגד.

החוק העונשין (תיקון הגנה על חושפי שחיתויות ומתריעים בנסיבות ביטחוניות), התשפ"ה 2024, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה - - - חוץ וביטחון.

תעבור לוועדת הכנסת לקביעת ועדה לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. אם כן, חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על

הביטחון ונבחרי ציבור מפני התנכלויות של מוסדות בין-לאומיים עוינים. החוק קובע איסור גורף על רשויות המדינה לשתף פעולה עם בית הדין הבין-לאומי בהאג או עם מוסדות דומים, למעט באישור ממשלתי מפורש. כמו כן, הוא מבטיח סיוע ממשלתי אקטיבי ואפקטיבי לכל אזרח ישראלי שייעצר בחו"ל בהליכים כאלה, ומונע הסגרה של אזרחי ישראל לגופים עוינים. ההצעה שלי כוללת יצירת מנגנונים משפטיים שיחזקו את חסינותם של חיילי צה"ל בחו"ל. חוק זה נועד לעשות קצת שקט בתוך כל הרעש. חובתה של הממשלה להשתמש בכל אמצעי שעומד לרשותה כדי לחלץ ולשחרר אזרחי ישראל המוחזקים בחו"ל, ובטח חיילים שנמצאים שם רק משום שהגנו ושירתו את המדינה. זה מסר חד וברור: מדינת ישראל לא תפקיר את החיילים שהיא שלחה להילחם עבורה, היא תעמוד לצידם, ותפעל מול כל איום בין-לאומי משפטי או פוליטי שמכוון לפגוע בחיילי צה"ל. בית הדין הבין-לאומי בהאג, שאמור להיות מוסד אובייקטיבי שמגן על זכויות אדם ברחבי העולם, הפך להיות כלי פוליטי בידיהם של מבקשי רעתה של מדינת ישראל, והוא פועל תחת לחצים של ארגונים אנטי-ישראליים ופרו-פלסטיניים. גישה זו מתבטאת בכך שבמקום לחקור פושעים או משטרים רודניים ברחבי העולם הוא מתמקד בישראל, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, שפועלת על פי הדין הבין-לאומי ומחויבת לערכים של מוסר, שקיפות וזכויות אדם. בימים אלו התופעה לא רק מוגבלת לבתי הדין הבין-לאומי, היא מתרחשת גם בזירה רחבה יותר, זאת תופעה שמתפשטת כל עוד אנחנו לא מתגוננים מולה. זה התפשט לארגונים אינטרסנטיים כמו קרן הינד רג'ב, גוף אנטישמי שכל ייעודו הוא איסוף מידע על חיילי צה"ל במטרה להפליל אותם. כידוע, הארגון הוא ארגון ייעודי שהוקם על ידי שני מייסדים, שאחד מהם הוא פעיל חיזבאללה, הואשם בעבר בתמיכה בטרור, באנטישמיות ובהגחכת השואה. הארגון הזה פועל באופן שיטתי לאסוף תמונות, סרטונים, מתמקד ברשתות חברתיות, והוא מתמקד בחיילי צה"ל. הם מגישים תלונות שקריות במדינות זרות, מתאמים פעולות עם עורכי דין מקומיים, ובונים תיקים, תופרים תיקים לחיילינו, שהמטרה שלהם היא אחת: לפגוע בלוחמים שלנו ולשבש את חייהם. רק לפני שבועיים חייל מילואים שלחם חודשים ארוכים במלחמת חרבות ברזל, טס לחופשה בברזיל, אך בעקבות תלונה של קרן הינד רג'ב בית המשפט הפדרלי של ברזיל הורה על מעצרו וחקירתו. החייל נאלץ לנוס מברזיל במהרה, לוותר על החופשה, ולחזור לארץ עם תחושה שהוא נרדף על לא עוול בכפו. השבוע היה על הכוונת של אותו ארגון עוין זה האלוף ע'סאן עליאן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ששהה באיטליה מתוקף תפקידו. אלוף ע'סאן עליאן הוא בכיר בצה"ל, שתרם ותורם רבות למדינת ישראל ושירת במגוון תפקידים, הפך גם הוא למטרה לניסיונות רדיפה משפטיים. הארגון לא מהסס לפעול נגד קצין ולוחם המייצג את מדינת ישראל תוך שהוא פוגע בשמו, במעמדו וביכולת שלו לבצע את תפקידו. זאת מציאות בלתי נסבלת. לא ייתכן שמי שהגנו עלינו ופעלו ללא משוא פנים למען ביטחון מדינת ישראל, ייאלצו לחיות במנוסה ובפחד מתמיד מרדיפה משפטית כאשר הם נעים ברחבי העולם. אם נאפשר למצב כזה להתמשך, זה יהיה כישלון מדיני קולוסלי. אני קוראת לממשלה לנהוג בנחרצות כנגד פעולתם של ארגונים אלו וכנגד פעולתם של ארגונים בין-לאומיים. המציאות דורשת מאיתנו לא לשבת ולחכות שזה יקרה, אלא לנהוג באופן אקטיבי ואפקטיבי, ולא פסיבי. עלינו לפעול במהרה כדי להבטיח שחיילי צה"ל יוכלו להסתובב בעולם ללא פחד, עלינו לחזק את ההגנה המשפטית, המדינית והמוסרית, להבהיר לעולם שמי שפוגע בלוחמינו, פוגע במדינת ישראל כולה. חברי הכנסת, פגיעה בלוחמים היא פגיעה בצה"ל, פגיעה באתוס הציוני ופגיעה בערכים של מדינת ישראל. מדינת ישראל פועלת על פי בית דין בין-לאומי ועל פי דיני מלחמה. אז אם אנחנו לא נעמוד לצידם של הלוחמים, מי יעמוד לצידם? מעבר להצעת החוק שאני מגישה, התופעה הזאת רק מחזקת גם את הצורך להקים ועדת חקירה ממלכתית, ואני קוראת לקואליציה גם להצביע בעד הצעת החוק הזו וגם להקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את אירועי 7 באוקטובר ותהווה שכפ"ץ מגן לחיילי צה"ל מפני רדיפה בזירה הבין-לאומית. רק ועדת חקירה ממלכתית וחקירה בלתי תלויה, שקופה, תטהר את שמם של לוחמינו גם מול בתי הדין בעולם. אנחנו במצב חירום. המדינה חייבת להגן על חיילי צה"ל מול האשמות מופרכות. זאת העת להעביר את הצעת החוק, להקים ועדת חקירה ממלכתית ולמסד חמ"ל חירום במשרד החוץ ובשגרירויות, ולוודא שלא תתאפשר פגיעה בחיילי צה"ל הגיבורים, שחירפו את נפשם. אני מבקשת להזכיר לכולנו: המאבק הזה הוא לא מאבק רק על שמם הטוב של חיילינו, זה המאבק על הלגיטימציה של מדינת ישראל ועל הערכים שעליהם היא מושתתת. תודה רבה. תודה רבה. אני מזמין את השר לשירותי דת, השר מיכאל מלכיאלי, להשיב בשם הממשלה. בבקשה, אדוני השר, לרשותך עשר דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, המציעה חברת הכנסת ניר, לפני שאני מקריא את תשובתו של שר המשפטים, קודם כול, דיברת דברי טעם, ודאי בהצעת החוק. הנושא הוא בוודאי נושא ראוי. אני חושב שמה שאנחנו ערים לו כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, הוא שגם ארגוני שמאל קיצוניים כאן בארץ ובעולם כולו, בהרבה מקומות, רודפים את החיילים שלנו. אתה רואה גם אזרחים ישראלים רצים עם טלפון אחרי כל חייל שנראה להם שהוא עושה משהו שלא לטעמם, מפיצים אותו בכל מקום ומוציאים את דיבתם רעה. אני חושב שהרבה לפני 7 באוקטובר המדינה הייתה צריכה לעשות סדר. אנחנו חלילה לא מסתירים שום דבר, לא מפחדים מאף מידע. אבל לבוא ולרדוף אנשים בצורה כזאת בעולם זה דבר שהוא, עם ישראל כאומה היהודית רגילה לאנטישמיות מאז שניתנה התורה. את יודעת למה נקרא שמו סיני? למה נקראה תורה שניתנה בהר סיני?

שמאז ירדה שנאה לאומות העולם על עם ישראל.

שנאה זה בשי"ן. נכון, אבל סמ"ך ושי"ן מתחלפות בלשון הקודש.

זה גמרא, נשמה. יש לך ביקורת על הגמרא, אתה יכול לכתוב את זה. אבל שי"ן וסמ"ך מתחלפות בלשון הקודש. אני חלש מאוד בלשון הקודש בדקדוק, רק את זה כן לימדו אותי. בקיצור, השנאה הזאת רודפת אותנו מאז היותנו לעם, וודאי מתגברת גם בשנים האחרונות. טוב, עכשיו לעניין הצעת החוק. אני עונה בשם השר,

הצעת חוק ההגנה על ישראלים מפני מוסדות בין-לאומיים עוינים, התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת שרון ניר ואחרים, מבקשת לקבוע כי רשות מרשויות השלטון במדינת ישראל או גופים הפועלים מטעמה לא יקיימו קשר עם מוסד בין-לאומי עוין כהגדרתו בחוק, וכן לא יקיימו שיתוף פעולה עם מדינה שמסייעת במתן מידע על הליך שמתנהל נגד מדינת ישראל. מוסד בין-לאומי עוין מוגדר בהצעה כבית הדין הפלילי הבין-לאומי או מוסד בין-לאומי אחר שקבע שר המשפטים בצו, הליך נגד ישראל מוגדר כחקירה, הליך מקדמי או הליך מסוג כלשהו המתנהלים במוסד בין-לאומי עוין נגד אזרח או תושב ישראלי. כוחות הביטחון, מי שפעל מטעם המדינה לרבות רשות מקומית וכן בני בריתה של ישראל.

הצעת החוק מבקשת לאסור על כל אדם לפנות אל מוסד בין-לאומי כאמור בבקשה לפתיחה בהליך נגד מדינת ישראל, ונראה כי כוונתה היא להגדיר פנייה כזאת כעבירה פלילית שדינה שבע שנות מאסר. עוד מבקשת ההצעה להסמיך את הממשלה לנקוט בכל אמצעי על מנת לשחרר אדם המוחזק בקשר להליך נגד ישראל. נוסף על האמור, מבקשת ההצעה לתקן את חוק ההסגרה, כך שימנע הסגרת אדם כאשר יש יסוד להניח שבקשת ההסגרה הוגשה בקשר להליך נגד ישראל. קודם כול, הרי זה ודאי, מדינת ישראל לא מתאבדת. חלילה שישראל תמסור אזרח ישראלי בגלל איזה אנטישמי בחו"ל שהחליט לתבוע אזרח. לבסוף מבקשת ההצעה לתקן את חוק הכניסה לישראל, כך שייקבע שלא יינתנו אשרה ורישיון לישיבה בישראל או בשטחים שבשליטתה לאדם שיש יסוד לחשד שהוא צפוי לפעול בקשר להליך נגד מדינת ישראל. הצעת החוק עוסקת בהתמודדות של מדינת ישראל בזירה המשפטית הבין-לאומית וכן באופן ניהול יחסי החוץ של המדינה. מדובר בסוגיות מדיניות רגישות ומורכבות ביותר, המצויות בליבת יחסי החוץ והביטחון של המדינה, ואשר בשים לב לכך מנוהלות בפורומים מצומצמים וחסויים. ההצעה עלולה בין היתר לצמצם באופן משמעותי את מרווח הפעולה של הממשלה בזירה המשפטית הבין-לאומית, לפגוע ביכולת לרתום מדינות נוספות לקדם אינטרסים משותפים בזירה המשפטית הבין-לאומית, ועשויות להיות השלכות משמעותיות על היכולת לבנות ולשמר מרחבי לגיטימציה בין-לאומיים להתמודדות עם היבטים שונים של המערכה המשפטית המדינית. אם אני מבין נכון, לא אמרו שההצעה לא טובה, רק אמרו שהיות שלהצעה יש משמעויות, והצעת חוק שמתחילה להתקדם, אנחנו לא יודעים איפה היא תסתיים, יש חשש שזה יפגע בהליכים כאלה או אחרים של משרד החוץ. בתוך כך העבירה הפלילית המוצעת מעוררת קשיים ביחס להצדקה שבבסיסה ולמידתיות שלה, ויסודותיה של העבירה המוצעת, בהנחה שכוונת המציעים הייתה להפליל את סעיף קטן 3(ו) בלבד, הם עמומים ונזילים באופן שלא עולה בקנה אחד עם עקרון החוקיות של המשפט הפלילי. אגב, אני, כשקראתי את ההצעה שלך, הייתי חושב ששבע שנות מאסר זה מעט מאוד. אדם שרודף אזרח או חייל צריך הרבה יותר מזה,

תיקון חוק הכניסה לישראל המובא בהצעה אינו מוסיף דבר על הדין הקיים ועלול אף לצמצם את סמכות שר הפנים. סעיף 2(א) לחוק הכניסה לישראל ממילא מעניק לשר הפנים שיקול דעת רחב ביחס להתרת כניסת זרים לישראל. השר רשאי כבר עתה למנוע את כניסתם של הזרים שפועלים לקידום הליכים משפטיים. בעצם החקיקה כאילו מיותרת, החלק הזה, כי כבר היום לשר המשפטים יש בחוק את האפשרות למנוע כניסה. אגב, אני יודע שגם עושים את זה. לא מעט פעמים שר הפנים מנע כניסה של גורמים עוינים לארץ. הוספת הוראה ספציפית בעניין שיקול דעתו של שר הפנים בנוגע למניעת כניסתם של זרים מסוג מסוים עלולה לצמצם את שיקול דעתו הכללי של השר. לכאורה זו לא הכוונה שלך, אבל זה עלול להגיע לשם. למרות האמור לעיל, ועדת השרים לענייני חקיקה הציעה לדחות את הדיון בהצעה בשישה שבועות, בשל ההשלכות האפשריות שהזכרתי, כדי לבצע עבודת מטה של המטה לביטחון לאומי ושאר הגורמים הרלוונטיים. שישה שבועות. מכיוון שהמציעה העלתה את ההצעה בכל זאת על סדר-יומה של הכנסת עמדת הממשלה היא להתנגד להצעה. עכשיו אני אגיד לך כך: את יודעת בדיוק כמוני שההצעה היא הצעה טובה ושהכוונה שלך היא ודאי כוונה טובה. אין לאף אחד מבני היושבים לשמאלי כוונה להתנגד להצעת חוק שאמורה להגביל את אותם אנטישמים בעולם. אלא מה? אומר השר שעם עבודה של זמן עם המל"ל אולי תוכלי להגיע איתם להבנות, דבר שהוא תמיד טוב. השאלה אם את רוצה לדחות את זה בשישה שבועות, או שאת רוצה שבכל זאת יעלו, ואז עמדת המדינה היא להתנגד. אני יכולה - - - יכולה, אז רק אחרי שאני מקבל אישור ששוכנעו כאן שאת יכולה. אבל את מקבלת את ההצעה? אם כן, סיימנו. ההצעה מקובלת עליך? - - - אני עכשיו אומר לך בשמו, הוא מוכן לדון בזה בעוד שישה שבועות. הוא שואל - - - שישה שבועות זה הרבה, בינתיים - - - לא, אני לא יכול לרדת. חברת הכנסת ניר, שנייה. איפה יושב-ראש הקואליציה, שיקשיב? אופיר כץ, השר לוין הציע פה שישה שבועות, בהצעה כתוב, לבחינה. אתה רוצה לשקול משהו אחר? - - - מדובר פה - - - לא משנה, אין משא ומתן. אין משא ומתן עכשיו.

אוקיי, אני יכול לרדת? טוב, אז עמדת הממשלה היא להתנגד להצעת החוק.

אני רוצה גם לנמק כמה דברים.

ודאי. שרון, אני חושב שיש - - - לחיילים אין זמן. כל אלה שנעצרים, ההוא בצ'ילה, ההוא בשבדיה, אין להם זמן עכשיו - - - אני חושב שההצעה הזאת היא כל כך - - - שר המשפטים יבוא עוד שישה שבועות, המל"ל

לא זה מה שכתוב.

אני חושב שנושא כל כך - - - חברת הכנסת שרון, השאלה היא מה האלטרנטיבה. אני חושב שנושא כל כך חשוב כזה, ובאמת ההצעה טובה, אמרתי מהרגע הראשון ששמעתי אותה, חבל להביא אותו למקום של קואליציה ואופוזיציה. הוא באמת הצעה חשובה. אם תגיעו להבנה עוד שבוע, אני משער, רק אלא מה? זה גם לא שר המשפטים לבד. יש כאן שר החוץ, יש כאן המטה לביטחון לאומי, יש כאן הרבה גורמים. אני חושב שחבל להפיל הצעה כזאת חשובה, אבל זו החלטה שלך. בקיצור, אני רוצה רק להסביר לכל מי שהתנגד להצעת החוק שהסיבה להתנגדות היא לא חלילה משהו שיש לנו, שרוצים לסנגר על אותם אנשים, אני חושב שצריך להחמיר את העונש עליהם כמה שיותר. - - - אנחנו תומכים בדחייה של שישה שבועות לצורך ליבון הסוגיה. חמד עמאר, אתה יודע מה? אתה היית פעם השר המשיב מטעם שר האוצר. כמות הפעמים שאתה עמדת פה ואמרתי לך: כפרה עליך, רק

ואתה נתת לי דרשה שאי-אפשר, אתה שכנעת אותי בזה. אני לא הייתי שר הפנים, אתה יכול. לא פנים, אתה היית שר במשרד האוצר. אתה, אתה השר. לא, הייתי חבר כנסת. - - - אבל אתה שכנעת אותי שאי-אפשר. אז אנחנו תלמידים טובים.

בזמן הזה - - - לא, גם אז היו הצעות חוק דומות. ולכן, זו הסיבה שהקואליציה, לא שהיא מתנגדת, חלילה. בוא נצביע, נקפיא את זה שישה שבועות - - - זו הצעת חוק שלך, השר דיכטר. בסדר, זו גם הצעה של השר דיכטר, נכון, הוא מסכים, הוא לא רוצה להתנגד - - - זו הצעה של השר דיכטר - - - - - - הם לא רוצים להתנגד. אתם לא מקשיבים. אז תעבירו בטרומית - - - לא, אבל אתם חינכתם אותנו בקדנציה הקודמת שאין דבר כזה רק טרומית. צריך - - - לשר מלכיאלי אין כאבי בטן,

אתם שכנעתם אותנו. אתם, לא אני. שרון - - - תודה, תם הזמן. לא, אני צריך לשכנע, לא סיימתי לשכנע. אז לכן עמדת הממשלה להתנגד. תודה רבה. תודה רבה. היוזמת מבקשת להתנגד. חברת הכנסת ניר, בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, תאמין לי, אני כל פעם מסתכלת על החבורה של חדלי האישים שיושבת כאן ואני מזדעזעת. אין לכם כאבי בטן, לא על האלוף רסאן עליאן שאתמול נעצר, לא על החייל בברזיל, לא על החייל בשבדיה, לא על החייל בצ'ילה. אין לכם כאבי בטן. הצעת החוק הזו, שעוסקת בהצרת צעדיהם של מוסדות בין-לאומיים, לא מספיק חשובה בעיניכם, והיא צריכה להידחות לעוד שישה שבועות. השר דיכטר, השר דיכטר, זאת הצעה שלך. זה חוק שלך. אין יותר חשוב מהחוק הזה היום. אין יותר חשוב מחוק שעוסק בהגנה על אזרחי ישראל מפני מוסדות בין-לאומיים. אין יותר חשוב. קודם כול אני מוכנה שנעביר אותו בטרומית ונעשה עבודה משותפת. איפה השר דיכטר, שטען שזו ההצעה הכי חשובה? אתם פשוט לא רואים בעיניים. חיילים שנלחמים כעת, שידעו שמה שאתם עושים עכשיו, מה שאתם עושים עכשיו זה פשוט לפגוע בחיילי צה"ל שמסתובבים, ונמצאים במצוד בעולם. אין לכם בושה. תתביישו לכם. תתביישו לכם. - - - אני רוצה לומר לכם, האיוולת הזאת והמצוד אחר לוחמי צה"ל בעולם זו איוולת שחייבת להיפסק, ואנחנו חייבים להגן עליהם.

ולנו אין מנוס אלא להגן עליהם. הינה, אני רואה את השר, שמבין שזה דחוף. - - - חברת הכנסת גוטליב. - - - אתם צריכים להבין, אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים לעשות זה לעבור מצעדים פסיביים להתנהגות אקטיבית. כל עוד לוחמי צה"ל נמצאים ברדיפה וצריכים להיות במצב של מנוסה מפני מדינות שונות בעולם, אנחנו חייבים לתת להם מטריית הגנה. ועצם העובדה הוא שאתם לא רוצים להעביר את ההצעה הזו בטרומית ולהגן על חיילי צה"ל, להגיד: פוס, אנחנו עכשיו פועלים כדי להגן עליכם, אנחנו נקים באופן אקטיבי חמ"ל ונגן עליכם, אנחנו נקבע שארגון כמו קרן הינד רג'ב, שזה ארגון של פעיל חיזבאללה, זה ארגון לא לגיטימי, אנחנו נעשה את כל מה שצריך כדי להגן על לוחמינו שיצאנו להילחם את המלחמה הצודקת בעולם. אתם רוצים להצביע נגד הצעה שפוגעת בחיילי צה"ל, ואתם צריכים להתבייש. זה יהיה רגע השפל הגדול ביותר של הממשלה ושל הקואליציה הנוכחית. תודה רבה. תודה רבה. חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הגנה על ישראלים מפני מוסדות בין-לאומיים עוינים, התשפ"ג 2023. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא תפסו את מקומותיכם. הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק ההגנה על ישראלים מפני מוסדות בין-לאומיים עוינים,

לא נתקבלה. 28 בעד, 52 נגד. אני קובע כי הצעת חוק ההגנה על ישראלים מפני מוסדות בין-לאומיים עוינים, התשפ"ג 2023, לא אושרה, ותוסר מסדר-היום.

נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל)

פסק דין או תשלום לרשות) (תיקון, דחיית תשלום משכנתה למשרת מילואים), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת משה טור פז וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת משה טור פז להציג את הצעת החוק. בבקשה, לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גם בשעה שמדינת ישראל נמצאת בעיצומם של תהליכים מדיניים וביטחוניים, אדוני היושב-ראש, אני נורא מנסה לדבר, אבל יש פה מישהי עם מיקרופון טבעי, וזה בלתי אפשרי להתגבר עליה. חברת הכנסת טלי גוטליב, זה מפריע.

- - - אולי בלחישה. את לוחשת, אנחנו שומעים את זה. טוב, אני חוזר. גם בשעה שמדינת ישראל נמצאת בעיצומם של תהליכים מדיניים וביטחוניים, אסור לה להזניח או לדחות את הטיפול בבעיות החברתיות הקשורות לאוכלוסיות החלשות בקרבנו. הרגישות האנושית והמוסרית שמאז ומקדם הייתה סימן ההיכר של העם היהודי בגולה, מן הדין שתהיה גם סימן ההיכר של מדינת ישראל. מזהה את הדברים, חבר הכנסת סולומון? אמר אותם רבנו ומורנו הרב יהודה עמיטל לפני 25 שנה, תשס"א, שנת 2000. אחרי שראיתי את היחס להצעת החוק של חברתנו שרון ניר, אני לא יודע למה לצפות, אני אומר לך את האמת. בכל זאת אני מביא כאן לכנסת הזו ואליכם, חברי הקואליציה - - חברי הכנסת, מפריע מאוד. - - שעושים הרבה רעש. חברת הכנסת מיכל, זה מפריע. כולם מדברים, זה מפריע,

חבר הכנסת ינון, אל תעזור לה. אני מביא לכאן הצעת חוק, שאני כבר אומר: היא לא עולה כסף, זה הדבר המדהים אודותיה. אבל בואו נתחיל עם ציטוט של גורם אלמוני, גורם מדיני בכיר. אתה יודע מי זה, ירון לוי? גורם מדיני בכיר אמר פעם שיש כסף לכולם. זה היה בתחילת המלחמה, ומאז, ברוך השם, באמת יש כסף לכולם. נתנו לרשתות החינוך החרדיות, נתנו למשרד המפוברק של שיקלי, נתנו למשרד המומצא של עמיחי אליהו, נתנו לפיצול המשרד לשוויון חברתי ולמאי גולן, יש כסף, כי עץ הכסף הספיק לכולם. רק למי לא נשאר? אז בואו נחזור לפרשת השבוע שנקרא השבת, פרשת שמות. כך נקרא השבת: "וישימו עליו שרי מסים למען עַנֹּתו בסבלֹתם וַיִּבֶן ערי מסכנות לְפַרעה, את פִּתֹם ואת רעמסס". עם ישראל עובד בפרך. חבר הכנסת ינון אזולאי, אתה יודע מה ההגדרה של עבודת פרך? עבודה ללא תכלית. תודה. אומר כאן חבר הכנסת סולומון שזאת עבודה שאין לה תכלית. אתה עובד ועובד - - - - - - זה משהו אחר, זה סדום. זו מידת סדום.

חבר הכנסת, אז בני ישראל עבדו בפרך ובנו את פתום ואת רעמסס - - - - - בכלל הזכיר את העניין הזה,

אם מיכל וולדיגר אומרת.

איך שהם היו אמורים לגמור את העבודה, המצרים היו באים ומפרקים להם את כל מה שהם בנו, זה פרך. זה פרח, אדוני הדובר. חבר הכנסת אבוטבול, אומנם בלי לימודי ליבה, אבל זה פרח בחי"ת, וזה פרך בכ"ף, בכל זאת. לא, זה פה רך.

פה רך, "לְאדם מהלכי לב ולה' מענה לשון." תלמד אתה ליבה,

הבנתי,

אז עבודה שאפילו מינימום של סיפוק ושל הישג אין לך. אז נכון, עלו המיסים, עלה המע"מ, עלה הביטוח הלאומי, עלתה הארנונה, כל אלה דברים שאזרחי ישראל משלמים עליהם. מה מרגישים אזרחית או אזרח שהחודש שילמו עוד כמה מאות שקלים כדי לממן את ההצגה הזאת? הוא אומר, לפחות אלו שנותנים, יקבלו. אם הכסף לא הולך לרווחה ולא לאנשי המילואים, לא למיגון ולא למטרות שהוא מבין, אלא בשביל עוד ג'ובים ותחביבים, מה הוא חושב לעצמו? זו עבודת פרך.

הבאתי הצעת חוק שכמעט ולא עולה כלום במדינה ובוודאי לא לאוצר המדינה: לאפשר לחיילי המילואים שמחרפים את נפשם, שעוצרים את חייהם, לעצור את התשלומים שלהם. דרך אגב, זה אפילו לא מקורי. המדינה,

חוקקנו חוק דחיית תשלומים, שנועד לאפשר לאוכלוסיות שסבלו מהמלחמה לדחות את התשלומים שלהם. הינה, הבאתי את הצעת החוק הזאת, ואין ספק שהיא הצעה טובה. גם אין ספק שלצערי הרב, יעלה לפה השר התורן, בטח זה יהיה השר מלכיאלי, ויביא תירוץ מההפטרה,

או יציע לדחות את זה בכמה חודשים. אם זה מההפטרה, זה יהיה טוב. בהפטרה אין שום דבר טוב, חבר הכנסת מלכיאלי,

בסוף מה יהיה? אתם תדחו אותה סתם, כי מה לעשות? אין סיבה. הרי אנחנו במלחמה, והרי אנחנו מקצצים בהמון דברים ואנחנו מעלים מיסים, אבל פה יש הטבה שהיא בסך הכול דחייה בשישה חודשים של תשלום משכנתה. היות ואני גם פעיל בנושא המילואים, פניתי לחיילי מילואים, לרבים מהם יש משכנתה. שאלתי: זה יעזור לך? בטח, זה יעזור מאוד. שישה חודשים דחייה לחלקם זה כמו אוויר לנשימה. אז ביד אחת מפזרים מעץ הכסף את כל מה שאפשר, וביד השנייה לא נותנים את המינימום לאלה שנותנים לנו. אם לאלה לא ניתן, אלה שאנחנו עומדים על כתפיהם והם מחזיקים את המדינה הזו, אז תגידו לי אתם, למי ניתן? אבל אתם יודעים מה? השר מלכיאלי, הרי אין לי באמת ציפיות, כי הרי כל היסודות הערכיים של לתת לאלו שעושים יותר, שנותנים יותר, מה אני אגיד לך? אם אתמול יכול היה לעמוד פה שר הביטחון של מדינת ישראל ולהעלות לא חוק, עקרונות שבינם לבין ביטחון אין שום דבר, רק לאשר, לדחות, לחזק את ההשתמטות הקיימת, אז תגיד לי, למה אנחנו באמת מצפים? מצד אחד, רוממות אל בגרונם, ומצד שני, חרב פיפיות בידם. לשלוח חיילים משדה הקרב כן, לדאוג להם, לא, לומר להם: אנחנו מאמינים בכם ועומדים עליכם, כן, אבל להפלות בין דם לדם, זה אין בעיה. אם הייתה לנו איזושהי הוגנות מינימלית, אם הייתה פה איזשהו יושרה, חוק כזה, חוק שבאמת עומדת מאחוריו נתינה נטו, חוק שהוא פשוט חוק טוב לטובת האזרחים, היה עובר פה. לומר לכם שזה יקרה? אני חושש שלא.

תודה רבה. אני מזמין את השר מיכאל מלכיאלי להשיב בשם הממשלה. בבקשה, לרשותך עשר דקות. יש לך נושאים מגוונים היום. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי חבר הכנסת משה טור פז, אתה הרמת לי להנחתה ואמרת לי שהתשובה לא תבוא מתוך ההפטרה, אז אני רוצה כן לפתוח בהפטרה בפסוק שכולנו מייחלים לו, ובעזרת השם זה גם יהווה פתיחה לתשובת הממשלה: "והיה ביום ההוא - - -" שתדע, אתה יודע למה אני יוצא? כי אני לא רוצה לראות אותך - - - חוק טוב. משה טור פז, שמע, ביקשת תשובה מההפטרה: "והיה ביום ההוא יִתָּקע בשופר גדול ובאו האֹבדים בארץ אשור והנִּדָּחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקֹּדש בירושלם". או-אה, איזו תשובה. זאת תשובה, ביקשת מההפטרה. זה - - - תשובה של גאולה. - - - ספרדים. אני חושב שאתה קורא מהאשכנזים. יפה, בשבילך, כי אתה לא תבוא לבית הכנסת שלי השבת. הבאתי לך הפטרה - - - תקרא מירמיהו. עוד כמה דקות אנחנו בירמיהו. אז זה פסוק אחד בשבילך, שאנחנו מתפללים,

לעסקה טובה, בעזרת השם, כמה שיותר מהר. אז "ובאו האֹבדים בארץ אשור", חבר הכנסת טור פז, זה הפסוק הראשון,

הפסוק השני מההפטרה שאני רוצה להביא לך, "את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה". בעזרת השם, היום בערב תגיע לכאן הצעת חוק של תקצוב המועצות הדתיות - - עוד נדבר על זה. - - והפעם תהיה לך פעם נוספת הזכות להיות חלק ממקיימי ההפטרה השבת, "את מי יבין שמועה". אנחנו נדבר על זה היום בערב, בעזרת השם.

סוף-סוף הצעת חוק טובה, שתביא ביטוי להפטרה של פרשת השבוע, שמכאן אמרת: עוד מעט יביא מלכיאלי תשובה מההפטרה. אז הבאתי לך תשובה מההפטרה. יש לך כמה שעות, עד הפיליבסטר המתוכנן של הערב, לחשוב איך יכול להיות אדם שהולך לקרוא בנוסח אשכנז "מי יבין שמועה" ומתנגד להצעת חוק כל כך חשובה. עכשיו להצעת החוק הזאת. כמו שאתה יודע, אני פה שליח של שר המשפטים. הצעת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות)

דחיית תשלום משכנתה למשרת מילואים), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת משה טור פז ואחרים, מטרת הצעת החוק היא לסייע למשרתי המילואים בהתמודדות עם הקשיים הנובעים מהגיוס לשירות באמצעות מתן דחייה בתשלומי המשכנתה. מוצע לתקן את חוק דחיית המועדים ולקבוע כי חייל המשרת בשירות מילואים בנסיבות חירום לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח 2008, יהיה זכאי לדחייה בתשלום המשכנתה למשך תקופת שירות המילואים, וכן למשך שישה חודשים מיום שסיים את תקופת המילואים. הצעת חוק פרטית שבה הוצע לקבוע בין כמה הטבות שונות גם הטבה דומה, של חבר הכנסת אוהד טל, מצויה כיום בהליכי חקיקה, אחרי קריאה טרומית ולפני קריאה ראשונה.

ריבוי הצעות החוק בנושא, אשר כל אחת מהן מבקשת להגשים תכלית דומה בדרך שונה, שלעיתים אף אינה מתיישבת האחת עם השנייה, אינו מאפשר לגבש עמדה סדורה בנושא. יצוין כי לאחרונה נדונו בוועדת השרים לחקיקה הצעות חוק פרטיות רבות שעניינן מתן עדיפות למשרתים במילואים וללוחמים, ולגבי חלקן החליטה ועדת השרים לחקיקה שקידומן יתבצע במסגרת עבודת המטה שנערכת בימים אלו. לאור האמור, מוצע גם לכלול הצעה זו במסגרת עבודת המטה הממשלתית הנערכת בימים אלו. כלומר, חבר הכנסת המציע, אין כוונת השר לומר שהיא הצעה לא טובה, היא הצעה טובה וראויה, אבל היא אמורה להיות בתוך עבודת המטה שנמצאת בימים אלו. במסגרת זו יהיה מקום לתת את הדעת,

לקושי המשפטי המתעורר ביחס להצעה הנוכחית, בשל העובדה כי היא מתערבת בחוזים קיימים וחלה על גופים פרטיים, בפרט כאשר מדובר על תקופה לא קצרה לדחיית החיוב. תכליתו של חוק דחיית מועדים הייתה להעניק מענה ראשוני וממוקד למלחמת חרבות ברזל, והוא נקבע כהוראת שעה, שפקעה בחודש מרץ 2024, ואילו ההסדר המוצע מיועד להיות הסדר קבוע. כמו כן, נעיר כי הסדר דחייה של חיובים במשכנתה לא תמיד ייטיב עם חייב המילואים, ותלוי בנסיבות של כל מקרה. לאור כל האמור, ההוקרה של קבוצת הלוחמים ומשרתי המילואים היא מטרה ראויה שיש לקדמה, בשל ריבוי הצעות חוק שעניינן מתן העדפה למשרתים במילואים וללוחמים, שחלקן מצויות בדיונים בוועדות הכנסת, נדרש לקדם את הסדר ההטבות ללוחמים ולמשרתי המילואים מתוך ראייה כוללת, לאחר עבודת מטה סדורה, שתאפשר התייחסות סדורה גם להיבטים המשפטיים. בהתאם, מוצע כי קידומה של הצעת החוק שבנדון ייכלל במסגרת עבודת המטה הבין-משרדית הנערכת בימים אלו. לכן ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לדחות את הדיון בהצעת החוק עד להשלמת עבודת המטה. אם אנחנו נדייק בדבריו, לא כתוב שהיא דוחה את הצעת החוק, אלא שהיא דוחה את הדיון

מכיוון שהמציע החליט בכל זאת להעלות את ההצעה על סדר-יומה של המליאה, עמדת ועדת שרים לענייני חקיקה היא להתנגד.

העמדה של ועדת השרים לא הייתה, חלילה, נגד הצעת החוק, שהיא טובה, אלא היא רק אומרת שצריך לעשות אותה בעבודת מטה סדורה.

עוד אומר השר: 1. היות שכבר היום קיימת עבודת מטה, 2. יש הצעת חוק דומה של חבר הכנסת אוהד טל, 3. יש כבר הצעות חוק דומות שדנים בהן בוועדות הכנסת השונות, אז יש חשש שהצעה אחת תסתור הצעה שנייה, ואי-אפשר בסוף להגיע לכך שבספר החוקים יהיו סתירות. גם ככה יש חוקים בספר החוקים שצריכים שיפור, אבל סתירה בספר החוקים היא לא לעניין. לכן עמדת ועדת השרים הייתה, ועדיין הינה, להצביע נגד הדרך שבה היא הועלתה. תעבירו אותו בטרומית, אם זה חוק טוב. ואחרי זה לעשות דיונים ולעשות - - - אם זה חוק טוב, אדוני השר, תעבירו בטרומית. תהיה עבודה בוועדה. חבר הכנסת דוידסון, היות שאתה אומר דברי טעם כהרגלך - - - הוא לא יודע על איזה חוק מדובר. לא, לא.

חבר הכנסת רם בן ברק, אני יכול גם להיבחן על החוק. הקראתי אותו לאט-לאט, הסברתי. אני יודע מה החוק. אבל אתה יכול לקבל החלטה לגביו עכשיו? לא.

אז חבל על הזמן.

במענה למה שאתה אמרת, אמרתי כאן מקודם שכשאני הייתי חבר באופוזיציה והתחננתי בפני השרים: אנא, העבירו אותו בטרומית, בכל מקרה יש לכם את הרוב גם בוועדה, אז אמרו לנו שזה לא עובד ככה. יש ועדת שרים ויש סדר. אני לא אהבתי את זה. אני מרגיש היום תוכי.

זה שונה?

אז אמרתי להם: תשנו. אמרו לי: לא, לא משנים את זה. - - - לא. זה לא עובד ככה. אצלנו לא משנים את זה. אולי בהפטרה של הספרדים מופיעה התשובה. יכול להיות. אני צריך לקרוא את ההמשך. יש לי הרגשה שבהמשך לחוק של הרבנים היום, אגב, זה לא חוק רבנים בכלל. קראו לזה, הצמידו לזה, למה לא, זה בחינם. ככה החליטו בתקשורת. אנחנו קנינו את זה.

חשוב שתדע, זו הצעת חוק שלא עולה שקל. היא הצעת חוק חינם - - - גם זו לא עולה שקל.

אפרופו הכותרות "הג'ובים",

"מלכיאלי" היא לא עולה כסף.

לא מפה לפה.

היא הצעת חוק שמסדירה מצב קיים. - - - מה זה? - - - לא. מבקר המדינה קפץ עם איזה רעיון - - - הוא שולט - - - לא. איפה, איפה. מי שולט, איך שולט. הוא שולט בנציגים, הוא שולט בכסף.

הוא שולט במועצות הדתיות. כל מה שמתן כהנא עשה אתה עושה הפוך. זה בסדר. זה בסדר. את זה אני עושה בעצה אחת עם מתן כהנא. הוא יודע. אגב, אפרופו מתן כהנא, בהצעת החוק הזאת הוא תומך. הוא אמר פעם,

שהוא היה רוצה להגיש את זה. הוא פה. לכן,

עמדת ועדת השרים היא להתנגד להצעת החוק. תודה רבה. היוזם מבקש להתנגד לתשובת הממשלה, בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. השר מלכיאלי, היות שדרשת לי מהפטרת האשכנזים השבת בישעיהו, אני אענה לך מהפטרת עדות המזרח, מירמיהו. הפרק הראשון בירמיהו שנקרא השבת: "בטרם אצֹרְךָ בבטן ידעתיך". כי "צו לצו" אתה לא יודע מה זה צו, אבל "צו לצו, קו לקו, קו לקו". עברת מירמיהו לישעיהו. זה שם, זה שם. עברת מירמיהו לישעיהו.

פינדרוס,

זה לא צו גיוס, זה צו אחר. "כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה".

זה מה שעשית לי עכשיו. השר מלכיאלי, אתה יודע, כשאומרים "עבודת מטה בין-משרדית" זה כמו לומר סוף חשוון תחילת נובמבר. היות שהממשלה לא יודעת לעבוד עם עצמה, אז עבודת מטה בין-משרדית היא בטח לא יודעת לעשות.

גם אתה יודע, אני חלוק על זה שהצעת החוק שלך לא עולה, אולי היא רק לא עולה לממשלה, היא לוקחת מכיס לכיס. אבל הצעת החוק הזו, כמו שאמרתי, היא הצעת חוק טובה, היא הצעת חוק שמתאימה לרצון שלנו לעזור לאנשי המילואים, היא הצעת חוק שדואגת לאלו שאנחנו נותנים להם. הדבר המדהים הוא שאתם ממשיכים להתנגד להצעות חוק רק כי הן לא באות מכם. מילא, יגיד פינדרוס: אני לא עושה מילואים, למה אתה דואג לאנשי מילואים? אבל יושבים פה חברי קואליציה שרוממות אל ומילואים בגרונם,

אדוני היושב-ראש, כמו אחרים, אבל הם הולכים להצביע עוד שנייה נגד אנשי מילואים. עכשיו תגיד לי: אנחנו רוצים חוק השתמטות, אנחנו לא רוצים חוק גיוס.

גם חוק ההשתמטות, השר מלכיאלי, ידרוש מאנשי המילואים לעשות יותר.

הצבא התחייב לנו בוועדת החוץ והביטחון שהשנה המילואים יהיו רק 60 יום, מה לעשות?

70. אחר כך אמרו 70. כרגע הצווים שיוצאים זה 75, ואם תמשיכו לא להתגייס לצבא גם נגיע ל-90. כי מה לעשות, אין מספיק חיילים לכל הפנטזיות שלכם. בן גביר רוצה להקים התנחלויות בעזה,מי יאבטח אותן? סמוטריץ' רוצה עוד מאבטחים לחיילי, מי יהיה שם? חרדים לא יהיו שם, כנראה שאלה יהיו אנשי מילואים. בואו לפחות נדחה להם את המשכנתה. זו ממש, אפרופו התנ"ך, כבשת הרש של דוד המלך. בואו ניתן לפחות דחייה בתשלומים של שישה חודשים, כי יותר מזה אתם הרי לא מוכנים לתת.

תודה רבה. חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (תיקון דחיית תשלום משכנתה למשרת מילואים), התשפ"ד 2024. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא תפסו מקומותיכם. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (תיקון, דחיית תשלום משכנתה למשרת מילואים), התשפ"ד 2024,

נתקבלה. 27 בעד, 49 נגד.

כי הצעת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (חוזה,

(תיקון, דחיית תשלום משכנתה למשרת מילואים), התשפ"ד 2024, לא אושרה, ותוסר מסדר-היום. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם,

לתקנון הכנסת החליטה ועדת החוקה, חוק ומשפט לחדש את דיוניה בהצעת

תודה רבה. אם כן, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לימוד חובה (תיקון, חובת דיווח על היעדרות

ולא יכולים להתנער מהעובדה הקיימת והמציאות הקשה שישנה תופעה של עשרות אלפי תלמידים במדינת ישראל שנמצאים במה שנקרא (אומרת בערבית ומתרגמת) כאילו סמוי. נשירה סמויה. נשירה סמויה. הדבר, לא רק שהוא מסכן את התלמידים עצמם בזמן שהם לא נמצאים, הם רשומים בדפים של בתי הספר, ההורים שלהם יודעים שהם הלכו לבית הספר, אבל בפועל הם לא נמצאים בין כותלי

כללי תשלם והמדינה תשלם עבור הבעיה הזאת. לכן אני רואה חשיבות מאוד גדולה, אני מכירה גם את הטענות של משרד החינוך, אבל אנחנו גם רואים מדי שנה בשנה את הדוח של מבקר

גם לבית הספר וגם להורים,

איפה הילדים שלהם נמצאים. אז זה לגבי הצעת החוק. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו קשור בקשר ישיר לאותם צעירים. הם נמצאים היום במעגל של הפשיעה, כמה שנקרא "חיילים קטנים", שמבצעים לפי תשלום. חשוב לי להזכיר שאנחנו רק שבועיים בשנת 2025, וחשוב שכולנו נשמע שכבר יש שבעה נרצחים בחברה הערבית, תוך שבועיים. תתארו לעצמכם, שבעה נרצחים, כל יומיים יש לנו נרצח. אז באמת, אתם לא חושבים שיש קשר ישיר בין כל התופעות השליליות האלה שמתחילות בזה שהילדים, אפשר להגיד שבמקום מסוים הם מופקרים בין כותלי בתי הספר מגיל מאוד צעיר,

הם בקלות מקבלים את המסגרת המחבקת שם בחוץ, ומידרדרים לכל מיני תופעות קשות, אם זה סמים, אם זה אלכוהול, אם זה גנבות, אם זה פשיעה מסוג אחר, אם זה עבירה על החוק בכל מיני אופנים אחרים. בסופו של יום, אנחנו נמצא אותם או כמשפחות במצוקה או שהם נמצאים בתוך הכלא. בכל המקרים, בכל הסיטואציות, איפה שלא נסתכל מסביב נבין שיש צורך אמיתי וגדול לקיים ולתת תמיכה להצעת החוק הזאת.

הצעת החוק לא מחייבת שום התארגנות מבחינה תקציבית. האנשים נמצאים, התפקידים נמצאים, רק צריך לתת דין וחשבון על הדברים כמו שצריך ולחייב אמצעי של בקרה על מה שקורה בשטח. לכן אני פונה לכלל חברי הכנסת שנמצאים בחדר הזה לתמוך בהצעת החוק הזאת, בעיקר בשביל שנזכה לחברה טובה יותר.

תודה רבה. אני מזמין את השר מלכיאלי להשיב בשם הממשלה.

- - - אני רואה שדואגים לך באופוזיציה.

חברים כאלה. בבקשה, אדוני השר, לרשותך עשר דקות. תודה, אדוני היושב-ראש.

המציעה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, כאבא לילדים, אני חושב שאבא תמיד היה רוצה לדעת איפה הם - - גם כאימא.

אני מקריא בשם שר החינוך. רק שתדע, אדוני השר, קיפחו את חייהם - - - ברכב - - - לא, זה לא יפתור את הבעיה של שכחה ברכבים.

ילד הלך לאיבוד - - - פה מדובר - - - שיחת טלפון, מה כבר - - - הבעיה של שכחה, זה לא יפתור את הבעיה של חברת הכנסת יאסין. אלה שני דברים שונים. וגם אם הילד לא מגיע לבית הספר - - - לא יזיק להם לבדוק - - - הם ישאלו איפה הוא,

ברכב - - - - - - אם הוא נשכח, הטלפון הזה - - - תראה איזה קונסנזוס. מלכיאלי, תהיה נחמד לילדים.

הבעיה היא שכשאני אחזור הביתה, הבן שלי יגיד לי: מה זה הצעת החוק הזאת? אבא, תעזוב את זה. - - - אדוני היושב-ראש,

אני עונה בשם השר קיש. הצעת החוק מבקשת לחייב את מוסדות החינוך להודיע להורים באמצעות מנהל המוסד או מי מטעמו, על היעדרות ילדם מהלימודים בתוך שעה לאחר תחילת הלמודים, ובתנאי שההורים לא הודיעו מבעוד מועד על היעדרותו. ברצוני לציין כי סעיף 4(ז) בחוק לימוד חובה קובע במסגרת חובת הלימוד הסדיר כי על מנהל המוסד החינוכי שממנו נעדר התלמיד לשלוח הודעה בעניין להוריו לאחר שנעדר במשך שבעה ימי לימוד רצופים. כמו כן, הצעת החוק מבקשת להעביר את האחריות מהורי התלמידים אל אנשי הצוותים החינוכיים, חרף העובדה שמדובר באופן טבעי באחריות המוטלת על הורי התלמידים.

עלולה לחשוף את הצוות החינוכי לתביעות משפטיות וסנקציות במקרה שלא מילאו אחר ההודעה, היות שהפרו חובה חקוקה. הצעת החוק בנוסחה הנוכחי מעוררת קשיים ביחס לאכיפת ההוראה בהצעת החוק, המטילה על מנהל המוסד החינוכי או מי מטעמו חובה להודיע להורי התלמיד על היעדרותו של התלמיד תוך שעה מתחילת יום הלימודים. לא ניתן להשית את האחריות בעניין זה על הצוות המצומצם ממילא במוסדות החינוך, אשר מוטלים עליו ממילא משימות רבות ועומס רב, שכן עובדי ההוראה טרודים במלאכתם בתוך הכיתות ובניהול יום הלימודים באופן תקין, ועל כן אינם זמינים כלל לקיום שיחות אלו בסדר זמנים כמוצע בחוק. נוסף לכך, נראה כי הוראות דוגמת אלה המוצעות בהצעת החוק אינן מתאימות לחקיקה ראשית אלא למסגרת של נהלים פנימיים, באופן המאפשר גמישות ביישום בהתאם לנסיבות העניין. חשוב לציין עוד כי הצעת חוק זו עלתה בפברואר 2024 בנוסח זהה, והחלטת ועדת השרים לענייני חקיקה דאז הייתה להתנגד להצעת ההחלטה. הצעה זו נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה מיום 12 בינואר 2025. החלטת ועדת השרים הייתה לדחות את הדיון בהצעת החוק בשלושה חודשים. לנוכח האמור ומהנימוקים שצוינו, אני מציע לחבריי חברי הכנסת להצטרף לעמדת הממשלה ולהתנגד להצעת החוק. עכשיו אני אגיד לך משהו, עצה: אם באמת חשוב לך העניין הזה, אפשר לפתור את זה. הרי מה אומר שר החינוך? הוא אומר דברי טעם. הוא אומר: תראה, אם אתה תטיל סנקציות, חובות, קנסות על המורה, תחייב אותו בחוק, אז המורה, שגם ככה, מסכן, יש לו שעת לימודים אחת, שמתוך השעה או רבע שעה הוא עסוק במשמעת ועוד רבע שעה להושיב ולהקים אותם וכו' אתה מחייב אותו עכשיו לעשות ספירה ולהתקשר להורים ולמצוא את הטלפון הנוסף - - צריך מישהו שיעשה את זה במזכירות.

קחי בית ספר - - - שהילד ילך לעזאזל? לא, לא, חלילה לעזאזל. אני אומר שהאמת, ההצעה הזאת כך כך טובה, אבל אני חושב שהיום יש פתרונות דיגיטליים לזה. היום גם במקומות ביטחוניים יש מסכים שמצלמים כל פרצוף שנכנס. יכולים לעשות דבר כזה בבית הספר, ואז למנהל יצא מסמך איזה ילד לא הגיע היום, ואז בלחיצת כפתור אוטומטית ידעו איזה ילד לא הגיע. לא רעיון טוב? - - - לא, אוטומטית זה יהיה. עוד פעם, היום אפשר לבדוק, למערכת הביטחונית ברור שיש פתרונות לזה. אני מדברת על - - - לא, אני עונה לך. אני פותר את הבעיה שהוא אמר. אם יש את המצלמה הביטחונית, אז כמו שיש במערכת הביטחון, התמונות של כל הילדים, סורקים אותן מראש, הדלת נפתחת ב-08:00, ועד 08:30 נכנסים כל הילדים ומצולמים. ילד שלא צולם במצלמה "קופץ" למנהל הפרצוף שלו - - - איפה אנחנו, בסין? תגיד לי. איפה אתה חי? אתה רוצה את הצעת החוק הזאת או שאתה רוצה "איפה אתה חי"? יש פה הצעת חוק טובה, אומר שר החינוך שאי-אפשר לממש אותה כי זה ייפול על המורים, שעסוקים גם ככה. אה, אמר שר החינוך? בסדר, קיבלנו. תקפלי את ההצעה. עכשיו, הבאתי הצעת ייעול, היא קוראת לזה סין. איך תעשו את מה שאתה מציע בבתי הספר? בבתי הספר אין אפילו תשתית - - - עכשיו

אני חושב שאפשר לקדם את זה, או, לחלופין, טביעת אצבע, כל ילד שמגיע, לוחץ - - החוק הזה יאבד תוקף ברגע שתהיה מערכת - - - בוא, יש לי רעיון: כל מי שרשום בישיבה, הוא יעבור במצלמה. ומי שרשום אבל לא מגיע, ככה נקזז את הכספים.

אתה יודע שמה שאתה אומר עכשיו כל כך לא מחובר למציאות - - - - - - - העתק-הדבק מכל מיני מדורי רכילות. בדיוק ככה.

אבל אני הצעתי את ההצעה. הצעת ייעול שאני הצעתי, צריך לחשוב על זה, למה לא. אם ההצעה הזאת מצילת חיים - - - אתה לא צריך להיות השר לענייני דת יהודית. אתה צריך להיות שר הייעול. אתה רוצה לשדרג אותי? לא, תהיה שר הייעול. אתה רוצה משרד נוסף לפתוח?

אפשר לפתוח משרד ייעול ולהסניף אותו למשרד הדתות. לא הדתות, הדת היהודית. נכון, גם נכון.

אתה לא אחראי על שום - - - נכון. השר מלכיאלי, הדברים מאוד פשוטים. אפשר להמציא אפליקציה. ממילא המורה מסתכל איזה תלמידים יש לו בכיתה ואז מסמן במחברת. במקום לעשות את זה, הוא יסמן מספר סטודנט באפליקציה, והיא תעביר ישירות הודעה להורים שהבן שלהם לא נמצא בכיתה. הבעיה היא שהזמן הזה של המורה הוא זמן יקר. ממילא המורה רושם נוכחות לתלמידים, נכון?

בוודאי שכן.

כל מורה עושה כל יום נוכחות לכולם? לא יודע. אני לא הייתי מורה אף פעם. מזכירה. מזכירה. לא, הבעיה היא לא להתקשר. יש לו 40 תלמידים בכיתה. הוא עכשיו כל בוקר יתחיל לעשות רשימות? כל מחנך, כל מחנך - - - - - - איך נרשום נוכחות של תלמידים? מה הבעיה? לא קוראים שמות?

אתה לא שמעת, אבל, נאור. יש לך נטייה, פעם אחר פעם, להקשיב לחצי מהדברים שלי. אל תיתן לו ציונים. לא, לא ציונים. אני כבר נזהרתי מהציונים. איתו אין ציונים. הוא גם על 50 מקבל 100. 50% מהדברים שהוא מקשיב, יש לו ציון 100 מראש.

אבל הוא אומר שאנחנו מנסים לחייב את זה על המורים. אני ניסיתי להציע הצעת ייעול, שאמרו לי שזה נראה סיני מדי.

לא. אני מציע שנחיל את זה קודם על המוסדות שלכם. יעבוד,

כי אצלכם יש 100% נוכחות. זה דבר מדהים. - - - ונדון על זה בהמשך. האמת שאת אומרת דברי טעם פעם נוספת: תעבירו טרומית. אבל מה, הנוהל פה בכנסת שזה לא ככה. יכול להיות שצריך לשנות את הנוהל הזה. יש פה נהלים. למה יש לי רק עשר דקות?

למה לא מאשרים רק בטרומית? גם נוהל. למה נאור שירי מקשיב 50% ותוקף אותי? נוהל. מלכיאלי, באתר של בית הספר איפה - - - אני מקבל דיווח באתר אם הם נוכחים או לא. אז כאן מחייבים את כל בתי הספר באפליקציה מסוימת. פעם אחת ביום המורה עושה סקירה מי נמצא בכיתה,

מי שלא, הוא מסמן אותו, והאפליקציה שולחת הודעה להורים ישירות.

אתה אומר דברי טעם. כדאי, באמת אני אומר, שהמציעה תשב עם משרד החינוך לקדם את העניין הזה. באמת אני אומר. אבל רק טרומית, אתה יודע, זה נוגד את הנהלים פה. תראה, הם רוצים לדחות את החוק ואחר כך הם ממציאים את הסיבה למה דוחים אותו, זאת השיטה. אם הם רוצים באמת, אם זה נושא באמת חשוב מבחינתם, ועוד כלי של פיקוח וחינוך להורים וגם - - - שיגידו: אנחנו תומכים בחוק, בתנאי.

תודה רבה. רגע, אני עוד לא סיימתי לנמק. טוב, סיימתי לנמק. לכן, הממשלה אמרה להתנגד להצעת החוק. המציעה, את רוצה להתנגד? חברת הכנסת אימאן, את רוצה? אם כן, חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לימוד חובה (תיקון, חובת דיווח על היעדרות תלמיד), התשפ"ג 2023. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא תפסו את מקומותיכם. הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק לימוד חובה (תיקון, חובת דיווח על היעדרות תלמיד), התשפ"ג 2023, לא נתקבלה. 22 בעד, 48 נגד, אחד נמנע. אני קובע כי הצעת חוק לימוד חובה (תיקון,

הצעת החוק אומרת לתת הקלות בבחינות לתלמידים וסטודנטים בעת מצב מיוחד בעורף או בשעה של התקפה, דבר פשוט. היא נבעה מכך, שבביקוריי התכופים בצפון הגעתי לשני ראשי ערים נהדרים: בן דוד במעלות ורונן מרלי בנהריה. הם העלו בפניי, סיפרו לי שהתלמידים שלהם, שהיו תחת אש, שחלקם פונו, שהיו רוב שעות היום

הממ"דים לבין הלימודים בימים שהיו לימודים, היו צריכים להתחנן לפני משרד החינוך,

בהתחלה הם לא קיבלו הקלות בבחינות הבגרות. שאלתי למה. והתשובה הייתה: זאת ההחלטה של המשרד. בסופו של דבר, חלקם קיבלו הקלות, אבל היה צריך להגיע לשר החינוך, והיה צריך לשכנע, והיה צריך לריב על זה. אני רוצה שתבינו. האם ייתכן שתלמיד בנהריה או תלמיד בצפון או תלמיד בדרום, במקום שנניח לא היה בדיוק ב-7 קילומטר, כדי לקבל תוספת זמן הוא היה צריך לעשות אבחון? תגידו לי, האם זה צודק שתלמיד שנמצא בנהריה צריך לסמוך על טוב ליבו של שר החינוך או ללכת להביא אבחון כשהוא ניגש לבחינות בשעות הקריטיות האלה? לכן הצעת החוק היא פשוטה. היא מדברת

מהסוג הזה: הארכת זמן של 25%; דחיית בחינה,

ולא צריך להביא אבחון אם ילד אומר: אני נמצא, או אם המשפחה שלו או המורים שלו אומרים שהילד או הילדה, בגלל המצב הקשה, צריכים בחינה בעל פה, לתפור לו איזו חליפה אישית לתנאים מקילים במבחן בלי שהוא יצטרך לעשות אבחון. כי מי שחי במעלות, למרות שהיא לא פונתה, ימים רבים במהלך השנה הוא לא הלך לבית הספר כי ירו על מעלות, כי ירו על נהריה, כי ירו על רמת הגולן, והילדים האלה היו בסכנה גדולה, וחלקם הגדול לא הגיע לבית הספר. אתה מדבר למפרע, כן? כבר היה. ועכשיו למפרע? בוודאי. עד מתי, באותה שנה? אני לא קובע זמנים. אני אומר שילד שהיה במציאות כזאת במשך 30 יום, 60 יום, שהיה אירוע ביטחוני, שהוא היה תחת אש בבית הספר, לא צריך ללכת לבקש הקלות באבחונים. צריך משרד החינוך לעשות מיפוי ולהגיד: ביישובים האלה והאלה והאלה אני נותן 25% מהזמן. מה רע בזה? לא עולה כסף. זה רוב מדינת ישראל כרגע.

עם כל הכבוד, אני גר במודיעין, ואין דין מודיעין כדין שלומי, ואין דין מודיעין כדין נהריה. שם אתה שואל את התלמידים: כמה זמן לא למדתם? חצי מהזמן הם לא היו בבית הספר. אני אישית הייתי צריך לפנות לשר החינוך, ושר החינוך אמר לי: מאיר, אני אעזור להם. לחלקם עזרו, חלקם הולכים עם תחושות קשות מאוד, אמרו: למה אצלנו לא? במדינה שנמצאת תחת אש ובמדינה שאוכלוסיות שלמות בה פונו, במדינה שאוכלוסיות שלמות נמצאות בסכנה, חייב לא לחכות לטוב ליבו - - - אולי היה נכון להפריד בין שעת התקפה לבין מצב מיוחד בעורף. "שעת התקפה" זה מצב שבו הייתה לחימה במקום, "מצב מיוחד בעורף" זו הגדרה של שר. זה אחרת. לא הייתה לחימה. ברוך השם, ברוך השם, אף אחד לא פלש לנהריה.

אבל תשאל את החבר'ה מנהריה, תשאל את ראש העיר כמה מערכת החינוך שלו, למרות ההתנהגות המופתית שלו,

ראשי הערים, מזל שבמלחמה הזאת היו ראשי ערים נהדרים בצפון ובדרום. הם נשאו על הכתפיים שלהם את המלחמה הזאת. אז הם לא צריכים לבוא למשרד החינוך ולהתחנן על הנפש של התלמידים, צריך שבמשרד החינוך יהיה חוק ברור, מתוחם בזמן, כמו שאתה אומר, של מיפוי נכון, שברגע שקורה אירוע ביטחוני, ברור לגמרי מה הזכויות של אותם תלמידים. הזכויות צריכות להיות זכויות מקילות: 25% תוספת זמן. זה לא עולה שקל אחד. גם אם קוראים ונותנים הקלה, ותלמיד או תלמידה מסוימת שהיה קשה להם והם נמצאים במצוקה נפשית, גם אם צריך לקחת את המורה שיקריא להם את הבחינה, אז מה? לא עולה כסף, לא עולה דבר וחצי דבר. צריך שמשרד החינוך יעשה סדר בדברים האלה. לצערי, כשאתה מגיע לראשי ערים שאומרים לך שהם צריכים להתחנן על נפשם ועל נפש הילדים שלהם, אתה שואל את עצמך: באיזו מדינה אנחנו נמצאים? זה לא סיפור שצריך להוסיף כסף לסטודנטים, וזה לא סיפור שצריך להוסיף כסף למשרתים בצבא. צריך

שכל מנהלי בתי הספר יכירו אותו, ואם רוצים להגביל אותו, אז על פי שיקול הדעת של מנהל בית הספר ועל פי שיקול הדעת של יועצי בית הספר, ולא צריך לטפס למעלה ולעבור שבעה מדורי גיהינום. זה גם יבהיר לנו שאנחנו לא מורידים את הרמה של בחינות הבגרות. הרי מה אומר משרד החינוך? משרד החינוך אומר שהייתה קורונה, ובסוף אני לא יכול להכשיר אותם לאקדמיה. קשקוש בלבוש. גם אם תבטל את בחינות הבגרות, הילדים האלה יכולים להיכנס לאקדמיה ולהצליח. לכן, אדוני, אני מאוד מאוד מבקש שאם חלק מהפקידות החינוכית, קשה לה עם שיקול דעת, אז אנחנו בכנסת, כן יהיה שיקול דעת, וכן נוכל לחוקק חוק שלא עולה כסף אלא שעושה צדק עם התלמידים והתלמידות האלה. מגיע להם שהכנסת תתעסק בהם. התעסקנו בסטודנטים, התעסקנו בחיילים, התעסקנו במילואימניקים, דבר אחד שכחנו, את הילדים האלה שנותקו מהמערכות שלהם, את הילדים האלה שמפוזרים בעשרות מקומות, את הילדים האלה שהיו צריכים ללכת לבית הספר וכל לילה הם התעוררו לאזעקה כזאת או אחרת. תזכרו, ביישובים האלה לא פינו אותם. לא פינו את היישובים האלה. ולכן לתלמידים האלה צריך לחוקק חוק, שיישוב שנמצא 30 ימים תחת הפגזות או 30 ימים תחת איום ואין מערכת לימודים כסדרה, צריך לחוקק חוק להכניס אותו לתוך מערכת החוקים של משרד החינוך, כדי שבפעם הבאה לא נופתע ונמצא ראשי ערים עומדים בתור במשרד החינוך להתחנן על נפשם. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. אני מזמין את השר מלכיאלי להשיב בשם הממשלה.

אי-אפשר ככה. השר מיכאל, המלאך מיכאל. גדול הדור. ואללה, אתה מולטי-חכם, על הכול אתה עונה. רב-פעלים. בבקשה, לרשותך עשר דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. - - - פעם אחת תגיד: אני בעד.

מה, אתה לא רוצה שתהיה תוספת זמן לילדים? לפני תוספת הזמן, טכנית, להוציא ממני "נגד", מאיר כהן, זה פרויקט שקשה מאוד לעשות אותו.

קודם כול, אני תמיד בעד. למה אתה לא מעריך את - - - מעריך פלוס.

מברך. על מה צריך לברך? תברך אותו ברכה, "מי שבירך אברהם, יצחק" - - - יש לזה עלויות, זה לא סתם ככה. מה נראה לך, ככה חופשי? עוד פעם אתה? ניתן לך תרומה. אתה מקבל שעות נוספות היום? איך אומרים, יעבור חוק הרבנים היום בערב, יהיו יותר רבנים, יהיו יותר מברכים.

אחרי זה אתה אומר שאנחנו אומרים "חוק הרבנים". אתה אומר שזה חוק הרבנים.

אני עונה בשם שר החינוך.

מה זה - - - שמזכירות הממשלה שולחת אותך לקרוא את הצעות החוק - - - הכול עניין של יכולות. דברי תשובה להצעת חוק הקלות בבחינות לתלמידים וסטודנטים - - - - - - אולי זה הפתרון. חבר הכנסת פינדרוס, אולי זה הפתרון.

אז הוא לא בירך אותך - - - רגע, אז מה עם חוק הרבנים? קודם כול, אנחנו מתייחסים בכובד ראש להצעת החוק הנוכחית, שהעיד עליה חבר הכנסת פינדרוס שהיא הצעה טובה. אחרי זה הצעת חוק הרבנים. ככל שהנהלת הקואליציה, חבר הכנסת סימון, תורה לי להאריך בלשכנע בחוק הרבנים, יש כאן פיליבסטר ארוך להיום. הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק זכויות התלמיד ולקבוע כי תלמיד שרציפות לימודיו נפגעה לתקופה העולה על 30 יום בשל הפסקת או הגבלת הלימודים בשל מצב מיוחד בעורף, או בשעת התקפה או בשל נסיבות אחרות הקשורות למצב המיוחד בעורף או לשעת ההתקפה, לפי אמות מידה שיקבע השר, יהיה זכאי בתקופה זו להיבחן בבחינות בתנאים מקילים. איפה המציע? זה אף פעם לא היה לי, שהמציע, למה הממשלה כותבת מגילות על הצעת החוק? אולי חבר הכנסת המציע ישתכנע שההצעה שלו לא טובה.

למה הממשלה מאריכה בתשובות? כי אולי חבר הכנסת המציע ישוכנע מהשר שההצעה לא טובה ויחזור בו. יש לי שאלה, איזה שר אתה מייצג עכשיו? אנחנו כלל-ישראלים.

אה, החינוך. איזה חינוך? יש שם שניים.

יש שר חינוך אחד, ויש שר במשרד החינוך. זה השר יואב קיש, הוא חתום על זה. הבנתי. אבל השר במשרד החינוך מנהל את משרד החינוך,

אני מבקש. דחיית מועד הבחינה, קבלת תוספת של 25% זמן בבחינה, קריאת שאלות בעת המבחן בכתב. עוד מבקשת ההצעה לתקן את חוק זכויות הסטודנט ולקבוע שסטודנט שרציפות לימודיו נפגעה על תקופה העולה על 30 יום בשל הנסיבות המתוארות לעיל בנוגע לתלמידים, יהיה זכאי להיבחן ולהגיש עבודות בתנאים מקילים, דחיית מועד הבחינה או העבודה וכן קבלת תוספת זמן של 25%. כמו כן, בדומה לתיקון חוק זכויות התלמיד, מבקשת הצעת החוק לקבוע כי מי ששר החינוך הסמיך לכך יהיה רשאי להאריך את תקופת התנאים המקילים גם לאחר תום תקופת האי-רציפות בלימודים אם שוכנע כי נדרשת הארכה זו.

חשוב לציין כי בהנחייתי הברורה,

כלומר השר קיש, מתחילת המלחמה פעלו במשרד החינוך מול מוסדות החינוך והמועצה להשכלה גבוהה, מול המוסדות האקדמיים, להתאים את סדרי ההיבחנות לתלמידים ולסטודנטים במעגלי פגיעה שונים ובמילואים, כך שלא ברור מה בעצם באה הצעת החוק לפתור. בקיצור, לא ברור. - - - לשר לא ברור. טוב. אשר להצעה לתקן את חוק זכויות התלמידים, אדגיש כי לאורך כל תקופת מלחמת חרבות ברזל, שטרם הסתיימה, לצערנו, הוצאנו נהלים וחוזרים שהתעדכנו מעת לעת ופירטו את שלל ההקלות וההסדרים השונים בנוגע לבחינות הבגרות במהלך תקופת מלחמת חרבות ברזל לפי מעגלי הפגיעה השונים, תוך התחשבות בהנחיות פיקוד העורף לצד משך הזמן שבו השתבשה הלמידה בבית הספר. לאור ההנחיות מפיקוד העורף, החוזרים עודכנו מדי תקופה לפי ההתפתחויות ונתנו מענה רחב ומתאים לפי המעגלים השונים. ההתאמות כללו בין היתר שינוי ציון המשקל השנתי אל מול ציון בחינה - - נאור,

היבחנות בעל פה מול גורם אנושי בבחינה בעל פה באנגלית, הקלות במקצועות ההגבר ובמקצועות הליבה, כאשר כמה חוזרים והנחיות יצאו, וגם יֵצְאו, גם במהלך שנת הלימודים הנוכחית. בעקבות המלחמה ביטלנו מבחנים בית ספריים בשנת הלימודים התשפ"ד, והסקרים הבית ספריים הפכו לבחירה. בשנת הלימודים התשפ"ה נדחו בחודשיים מבחני השפה שהיו אמורים להתקיים בדצמבר 2024. כמו כן, ניתנה תוספת זמן באופן אוטומטי בכל מבחני ראמ"ה.

ניתנו מענים לצמצום הפערים שנוצרו בעת המלחמה לצורך שמירה על רצף לימודים, כגון למידה דיגיטלית מרחוק, הפעלנו קורסים לצמצום פערים, שעות נוספות לתגבור ולהכנה לבגרות ומענים נוספים בשיתוף ובשיח עם מפקחים ומנהלי בתי הספר לאורך כל התקופה. לגילאי היסודי הוצאנו איגרת לבתי הספר בחודש דצמבר 2023, ובה הנחיות בעניין תהליך משוב והערכה בעת חירום לאור שיבוש שגרת הלמידה. מעבר לכך, ומאחר שמדובר בנושא פדגוגי מקצועי, ראוי שהסדרת הנושא תהיה באמצעות חוזר מנכ"ל ונהלים שמעניקים לשר ולגורמי המקצוע את שיקול הדעת לבחון ולהכריע בסוגיות הללו תוך התייחסות ומתן מענה מפורט שמתאים למעגלים השונים על מאפייניהם השונים, ואשר מאפשרים מתן מענה נכון, ראוי ומהיר לצמצום כל הפערים בכל שנעשה בפועל בכל גיל. מגוון המקרים הינו רחב, ועל כן ההקלות חייבות להיבחן על פי דרגי המקצוע, ולפיכך לא נכון להסדיר עניין זה בחקיקה ראשית. עוד חשוב לציין כי מתן הקלות מסוג הקראה או היבחנות בעל פה אינן רלוונטיות למהות הפגיעה שהצעת החוק עוסקת בה. התאמות אלה רלוונטיות לנבחנים בעלי ליקויי למידה כאמור לעיל, אשר משנות את המהות הנמדדת במבחן מתוך הבנה שיש לתלמידים האלה קשיים אובייקטיביים. הצעת החוק יוצאת מנקודת הנחה כי פגיעה ברציפות הלמידה גורמת לפגיעה ביכולת הקולקטיבית של התלמידים לקרוא או לכתוב, ולא כך היא. מבדיקתי עם גורמי המקצוע במשרד החינוך, נמסר - - - הפעם אני מקשיב לך,

יפה מאוד. אתה חייב לי שמונה דקות מהחיים. ללמדך, נאור, אתה יודע, רבי נחמן מברסלב אומר: אין ייאוש בעולם כלל. יצחק, אתה מפריע לי. אני אומר, אני התייאשתי מזה שתקשיב לי פעם, בהבנה. אבל הפעם הקשבתי לך. לא, כן אני אומר - - - - - - תקשיב לו. לכן אמרתי, הקדמתי: אין ייאוש בעולם.

שים לב שגם גופי נוטה לכאן. תשאל את וסרלאוף על מה דיברת. מאיפה הוא יודע? הוא מחלק בנגב והגליל כמויות, חלוקות. שלא יהיה עין הרע.

מה אתה פותח עליי עיניים? יושב בחור עם סל, רק מחלק. הוא למד ממך, מהמפלגה שלך.

מחלקים למי שצריך.

ללא הבדלי דת, גזע ומין.

לבדיקתי עם גורמי המקצוע במשרד החינוך, נו, מה? יש לך עוד דקה, תמשוך. יש לך עוד דקה. כמה זמן לוקח להם?

נמסר כי הקראת שאלון או שאלון בעל פה,

היום בערב יש את הצעת החוק של חבר הכנסת מלול על הרבנים, איזה נאום הוא הולך להכין פה. של מי הצעת החוק? חבר הכנסת מלול.

כן. חבר הכנסת מלול היה במשרד הדתות לפני הרבה שנים, הוא מכיר את המשרד לעומק. אחד מהאנשים הבודדים שמכיר את משרד הדתות הוא חבר הכנסת מלול. זה לא משרד הדתות. שירותי דת. שירותי דת יהודית בלבד. שירי, אתה רואה שהקשב הוא הדדי, שים לב. מה הוא עשה במשרד? הוא היה יועץ. ולכן הבקשה היא להתנגד להצעת החוק. זה לא ניגוד עניינים? תודה רבה לכבוד השר לשירותי הדת. היהודית.

השר מלכיאלי. רגע, חבר הכנסת מאיר כהן, רוצה להשיב? בבקשה. שלוש דקות לרשותך, ידידי היקר. אדוני היושב-ראש, דווקא בגלל ש-27 שנים משנותיי ניהלתי בית ספר, ואני באמת בענווה גדולה אומר את זה, בצניעות, אני קצת יותר מבין משר החינוך ותשובתו המתחמקת והלא-ברורה. וכשאני מסתכל על המציאות, היות שרצתי בין ראשי ערים ושמעתי את המצוקות ופגשתי את התלמידים, ואלה יכולים להיות התלמידים שלנו, של כל אחד מאיתנו, תלוי במקום שבו אתה גר, וראיתי אילו שבעת מדורי גיהינום הם עברו. ואם השר חושב שילד שמתעורר בלילה וילד שחי ביישוב שגם אם הוא לא פונה אבל הוא תחת אש,

אתה גם היית בנהריה, כולכם הייתם, ופגשתם את ראש העיר המצוין הזה, ובמעלות, ובשלומי, ולראות אותם באים למשרד החינוך, מתחננים לנפשם, זה נראה לי כאילו סיפור שמישהו רוצה שיהיה לו כוח פוליטי: אני אתן לכם הטבות כי אני השר. קשקוש, מי צריך את זה? אלה לא תקנות, זה חוק ברור. בכל מדינה מתוקנת החוק נותן את המסגרת ואומר שבמקומות מהסוג הזה צריך כן לתת הטבות והקלות לתלמידים. שב ותחליט איזה הקלות, אבל שזה יהיה כתוב בחוק, לא בתקנה. אנחנו למדנו במציאות הביטחונית במדינת ישראל שככל שאנחנו נהיה מוכנים לכל דבר, אנחנו נוכל לטפל הרבה יותר טוב. ושידע לו השר שלקויות למידה הן לא רק דבר מולד, אתה יכול להפוך להיות לקוי למידה, זה דבר נרכש. כשאתה נמצא במציאות קשה, במציאות מטלטלת, אתה לא מצפה מתלמידים לבוא ולהיות חדים כתער. כל הסיפור הזה של משרד החינוך או חלקים ממנו, השר, של "אנחנו יודעים הכול", "אנחנו לא מקשיבים לכלום", "אנחנו ערוכים" אתם לא ערוכים ואתם צריכים עוד ללמוד המון דברים, וכן, תקשיבו להצעות חוק של אנשים שטיפה מבינים. וצר לי על הילדים האלה, הלוואי שלא נזדקק לזה. הלוואי שנתחיל תקופה של שקט לעוד 100 שנה.

אבל היות שבתוך עמי אני נמצא, אני יודע שזה לא יקרה. כדאי שכמו שאנחנו מכינים את כיתות הכוננות, נכין סל לכל תלמיד שיהיה מעוגן בחוק, שלא נצטרך לבקש טובות מאף אחד.

חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הקלות בבחינות לתלמידים וסטודנטים בעת מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024. הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הקלות בבחינות לתלמידים וסטודנטים בעת מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024, לא נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 49 נגד, 32 בעד. אני קובע כי הצעת חוק הקלות בבחינות לתלמידים וסטודנטים בעת מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024,

ותוסר מסדר-היום. נעבור לנושא הבא על סדר-היום הצעת חוק הבנקאות

כללים לעניין שיעורי ריבית ללקוחות), התשפ"ג 2023,

וקבוצת חברי הכנסת.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני שמחה שעכשיו אתה יושב פה, כי בהצעת החוק הקודמת שהסרנו מסדר-היום בנושא חינוך פיננסי, הסכמת איתי מאוד. אני מקווה שתתחבר גם להצעת החוק הזאת ולחשיבות שלה. גם הצעת החוק הזו שלי כרגע מדברת על נושא שקשור ליוקר המחיה. הממשלה הזאת נבחרה הרבה על הטיקט של יוקר המחיה, מר כלכלה הוא ראש הממשלה. אבל לא רק שהציבור העובד והמשלם במדינת ישראל סובל מהרבה מאוד גזרות, אלא גם הכסף המועט שנשאר לו אחרי תקציב הגזרות שעובר, לא נושא ערך מספיק, ולא רק בסופרמרקט.

הכספים של הציבור שלנו שוכבים בבנקים. בבנקים לא מקבלים את התמורה הנאותה. הצעת החוק הזו שלי מתגלגלת גם כבר מעל שנה בכנסת והלוך חזור. חשוב לי להגיד מי חתום איתי על הצעת החוק הזו: יו"ר ועדת הכלכלה דוד ביטן, יו"ר ועדת הכספים משה גפני, אוהד טל ממפלגת הציונות הדתית והאחרון, אבל ממש לא האחרון, וחביב, חבר הכנסת ינון אזולאי, חברי לוועדת הכספים, שהנושא הזה חשוב ויקר לליבו. ומה הצעת החוק הזו אומרת? הצעת החוק הזו מבקשת בעדינות ובמקצועיות להטיל על נגיד בנק ישראל את החובה, כן, לשקול אם יש כללים שהוא צריך לקבוע לבנקים במדינת ישראל, כדי שאלה יואילו בטובם לא לקפח את משקי הבנקים שמפקידים את הפרוטות שלהם אצלם - - משקי הבתים. - - בימים שבהם הבנקים מקבלים על הכסף הזה ריביות שיא כל לילה,

חולקים את הכסף שהם מרוויחים מהכסף של הלקוחות שלהם, לא חולקים אותו ביושר, אלא עושים על גבם הרבה מאוד כסף. ולמה אני מתכוונת? אני רוצה להסביר את הנתונים. אדוני היושב-ראש, אנחנו נמצאים בתקופה חריגה, עוד מאז הקורונה באופן הדרגתי הריבית במשק היא גבוהה מאוד, גבוהה מאוד,

4.5%. מה שקורה זה שהנהנים הראשונים מזה הם הבנקים, כי באוטומט הדבר הזה מקפיץ מצד אחד את ריביות המשכנתה, מקפיץ באופן אוטומטי את ריביות החובה כשהציבור נכנס למינוס, אבל מהצד השני, כשהציבור מפקיד, כשכסף שלו נמצא או בעו"ש או נסגר בפיקדון, הבנקים לא מגלגלים לציבור, למשקי הבית, את אותו מקסימום ריבית שהוא יכול לגלגל להם, כתוצאה נגזרת מהעלאת הריבית במשק. יותר מזה, הבנקים עצמם לא עשו שום דבר עסקי יוצא דופן כדי ליהנות מפערי הריבית האלה. זהו אירוע מקרו-כלכלי שהתחיל מאינפלציה אחרי הקורונה, שהמשיך בגלל הדירוגים והמלחמה. הבנקים פשוט נהנים פה כבר מפרק זמן של כמעט שלוש שנים של ריביות שיא, הם בעצם עושים כסף על גב הציבור בשל הפרשי הריבית האלה. עכשיו אני רוצה לספר לך, אדוני היושב-ראש, על היקפי הכסף שאנחנו מדברים עליהם. בכסף, כמה חשבונות ופיקדונות שוכבים בבנקים?

240 מיליון. לא, אבל כולל החשבונות, 2.12 טריליון שקלים שוכבים בבנקים. כמה מזה שוכבים בחשבונות עובר ושב בלי פיקדון בכלל? תנחש. 240 מיליון. ספטמבר 2024, 496 מיליארד שקלים.

יחי ההבדל הקטן. כמה כסף יש בבנקים של פיקדונות לזמן קצוב? נכון לספטמבר 2024, 877 מיליארד שקלים.

אם אנחנו ניקח, יש לקוחות סוג א', ויש לקוחות סוג ב' הלקוחות סוג ב' הם הציבור הרחב, הם נקראים משקי הבית בישראל. משקי הבית לפיקדונות בזמן קצוב בממוצע מקבלים 3.1% ריבית נכון להיום. תחשוב על הפער הזה, מי מרוויח את הפער הזה? מי שמרוויח את הפער הזה הוא הבנקים. ובוא נדבר על הכספים שסתם שוכבים בחשבונות העובר ושב, 496 מיליארד שקלים,

כל ערב הבנקים עושים על זה כסף רק בגין שערי הריבית. כי הם מפקידים את הכסף הזה בבנק ישראל ומקבלים בגינו ריבית.

מה אני רוצה לומר לך? זה שאתה יודע שהנושא הזה לא מטופל, כולנו יודעים. אבל אני רוצה לספר לך שבמהלך השנה הזאת התייצבה רשות התחרות בספטמבר 2023,

זה מעל שנה, והציגה לוועדת הכספים כבר בנתוני 2023 שהבנקים עשו על גב ציבור משקי הבית בישראל, רק בריביות הכניסו 4 מיליארד שקלים לרווחים שלהם. אתה מאמין? מבדיקת הרשות, אני מצטטת, עולה כי אילו הבנקים היו משלמים למשקי הבית את הריבית שמשלמים ללקוחות הבנקאות הפרטית המסחריים, היה מדובר ב-4 מיליארד שקלים נוספים שהיו מגיעים לידי הציבור. על פי ממצאי הבדיקה, המערכת הבנקאית בתחרות נמוכה. פיקדונות של משקי בית ועסקים זעירים וקטנים הם רק 64% מהפיקדונות, אבל הם מכניסים 77% מההכנסות של הבנקים מהריביות. ומה שהם אומרים, נכון לשנת 2024, כבר לפני שנה, אדוני היושב-ראש, הבנקים הרוויחו על גב משקי הבית 4 מיליארד שקל בריבית, שהם פשוט קיפחו את משקי הבית ואת העסקים הקטנים, שהם לקוחות יותר מוחלשים עם פחות כוח מיקוח. פשוט, תסלחו לי, בעברית, דפקו אותם בריבית. עכשיו תחשוב כמה כסף הם עוד עשו מאז, זה היה בספטמבר 2023, ספטמבר 2024 כבר עבר, והינה אנחנו ב-2025. אם זה מה שהיה אז, אז זה בטח כבר כפול ברווחים. ומה עושה הממשלה? אתה יודע שבוועדת הכספים הבנקים נותנים מס בגין המלחמה, חד-פעמי לשנתיים. כמה המס שהבנקים נותנים לקופת המדינה בשנתיים בגין המלחמה, חד-פעמי? 2.5 מיליארד שקלים, 2025-2024, מה שנקרא, אפילו לא הפיצוחים ממה שהם הרוויחו מהציבור על הפיקדונות.

ומה אומרת הצעת החוק שלי? הצעת החוק שלי

טלי, את לא היית מסתפקת בה. אני חייבת להגיד לך, אני לא מחייבת את הבנקים, זה גוף פרטי, עם כל הכבוד לי. המדינה צריכה - - - אבל זאת רק הביקורת. זה לא בדיוק, זה לא בדיוק, טלי. אבל תקשיבי להצעת החוק שלי. תקשיבי להצעת החוק שלי. טלי, סך הכול ביקורת של חוק שאתה רוצה להעביר לסדר-יום.

לנגיד בנק ישראל - - - - את השרים שכנעת,

- - צריך שיהיה - - - שהרגולטור - - שהוא הרגולטור המקצועי של הבנקים, אני לא נכנסת - - בדיוק. - - והוא הבן אדם שאני סומכת עליו שצריך ואמור לאזן בין היציבות של המערכת הזו - - יש לו את הסמכות על פי חוק. - - לבין, איך נקרא לזה, חזירות של המערכת הזו. כי יש לו שני כובעים: כובע אחד הוא לשמור על האיתנות של המערכת הבנקאית במדינת ישראל, ואנחנו חלילה וחס לא רוצים לפגוע בזה. אבל יש לו כובע אחר, כובע צרכני, לדאוג ללקוחות הבנקים, שלא יקפחו אותם. והצעת החוק שלי באה ברחל בתך הקטנה, ממש בדחילו ורחימו, מוסיפה סמכות לנגיד ואומרת לו: נגיד בנק ישראל - - - חבר כנסת אביחי בוארון, כדאי שתקשיב. - - אתה רשאי - - - אני יודע שאתה מבין בדברים האלה גם. גם משה פסל, כדאי שתקשיב. היא בעצם מוסיפה לו סמכות. היא אומרת לנגיד בנק ישראל: ברחל בתך הקטנה אתה צריך להפעיל שיקול דעת ולהיות עם העין על הסוגיה הזאת. תראי מה כתוב: הנגיד רשאי לקבוע אחרי ההתייעצות עם הוועדה המייעצת כללים לעניין שיעורי הריביות המשולמות על ידי התאגידים. הכללים האלה יכולים להיקבע רק על סוגי לקוחות מסוימים או רק בתנאי שוק מסוימים. - - - שנייה, אני רוצה לסיים.

מה אני אומרת לו,

אני אפילו לא מכריחה אותו. אני אומרת לו: אתה רשאי, תשקול. האם זאת תקופה שבאופן חריג אתה צריך להגיד לבנקים,

אני אתן לך דוגמה: כל בנק שיעלה את הריביות ללקוחות האישיים שלו, בפרק זמן קיצוני, אני אתן לו איזשהו תמריץ, אני אחשוב על תמריץ. אני יכול לקבוע להם פה יעדים, אני יכול להפעיל פה את סמכותי החוקית, לפי שיקול דעתו. האם זאת תקופה שבאופן חריג אתה צריך להגיד לבנקים,

אני אתן לך דוגמה: כל בנק שיעלה את הריביות ללקוחות האישיים שלו,

אני אחשוב על תמריץ.

לפי שיקול דעתו. האם זאת תקופה שבאופן חריג אתה צריך להגיד לבנקים,

אני אתן לך דוגמה: כל בנק שיעלה את הריביות ללקוחות האישיים שלו,

אני אתן לו איזשהו תמריץ, אני אחשוב על תמריץ. אני יכול לקבוע להם פה יעדים, אני יכול להפעיל פה את סמכותי החוקית, לפי שיקול דעתו.

גפני וינון אזולאי: הצעת החוק שלך היא עדינה מדי. האם זאת תקופה שבאופן חריג אתה צריך להגיד לבנקים,

בבקשה, ואני יודע שהעיר טבריה מאוד חשובה לו. האם זאת תקופה שבאופן חריג אתה צריך להגיד לבנקים,

צריך להגיד מילה טובה לראש העיר יוסי נבעה. מאז שהוא נכנס להיות ראש העיר של טבריה, הוא לקח את העיר כמה צעדים קדימה בשגשוג,

בכל דבר. מי שמגיע

כלכלי בתקופה לא פשוטה.

המלחמה, המחסור בעובדים, התייקרות חומרי הגלם, אלו בין היתר הסיבות שגרמו ליותר מ-100 מסעדות להיסגר בשנה האחרונה. אם סופרים גם את דוכני האוכל והמזון המהיר, המספרים כבר גבוהים יותר.

זה משפיע על מגוון רחב של עובדים ועסקים הקשורים לענף הזה: מלצרים, טבחים, תחזוקה, ניקיון, אנשים שמאבדים את מקור פרנסתם והולכים הביתה, לעיתים ללא תשלום, אם המסעדה קרסה והשאירה אחריה חובות. יש עוד נישה,

חלקם נשארים עם חשבוניות פתוחות. זה מצער, אבל אתה יודע, אפשר לתפוס בלמפה,

נכון, נכון מאוד. הרבה מאוד בעלי מסעדות, בעיקר עצמאיות, המסעדות הקטנות, לא בעלי הרשתות מגלים שנקלעו לחובות של מיליונים, ממש ככה, אחרי השקעה ממיטב הונם,

מרצם. מסעדות אשר בעליהן אינם נמנים עם המשקיעים הגדולים, שמוכנים לספוג, אין להן יכולת קיום. חשוב לציין שלנוכח המצב ישנן גם היום לא מעט מסעדות בסכנת סגירה שעדיין מחזיקות מעמד. לצערי, בהיעדר עזרה או שיפור המצב, ייאלצו גם הן לסגור את שעריהן. לכאורה, המצב עכשיו, לפני חודש וקצת, הסכם הפסקת האש בצפון, אנחנו תקווה שהמצב ישתפר שם באזור.

כשלוקחים בחשבון שמספר רב של תושבים עדיין לא חזרו, וצריך לטפל בתשתיות שניזוקו אחרי שנה של השבתה ומלחמה, מה שאומר להכניס את היד לכיס ולהשקיע מחדש מאות אלפי שקלים. ידוע שחלקם כן זכאים לפיצויים,

משרד האוצר יעשה את זה, אבל ייקח זמן והשקעה מרובה עד שחלק מהמסעדות בצפון ישתקמו. חברות וחברים, אני פונה אליכם להצטרף לקריאה לעזרה למען העסקים, האנשים העובדים שקשורים לענף החשוב הזה. אני חייב לציין שזאת בעצם השקעה לטובת המדינה. כיצד השקעה לטובת המדינה, אדוני? הם משלמים מיסים, והמדינה חיה מההכנסות האלה. בשנייה אחת,

כולי תקווה שעסקת חטופים תצא לפועל, ובעזרת השם נראה אותם, את הפצועים והחיים לשיקום, ואת החללים, לצערי,

הידיעה שעכשיו שלחו, שיש תשובה חיובית והעסקה מתקדמת. הלוואי שזה נכון. הלוואי, הלוואי. תודה רבה לכם. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה.

ואיי ואיי ואיי, סליחה. רק לא עם מירב. מירב. לא, הידיעה הזאת בלבלה אותי, ריגשה אותי, שיש התקדמות. התירוצים שלו לא משהו. טלי, אני לא צריך עורך דין. טלי, אני לא צריך עורך דין. אני יודע, אני עורך דין. אני עורך דין בעצמי, ואני יודע לטעון את טיעוניי. תירוצים לא משהו. מירב בן ארי, בכבוד. תודה רבה. אני סולחת לך,

אני מניחה שזה בשל ההתרגשות. גם אני אצטרף אליך ואל סימון, באמת אני מאוד מקווה שעסקת החטופים תצא לפועל. אין דבר יותר חשוב מזה, מלהשיב אותם הביתה. הלוואי, הלוואי, הגיע הזמן.

צעירות, משפחת ביבס חוזרים לפה. ככה באמת ננצח, ככה, כשנחזיר את אהובינו הביתה. אני רוצה להגיד כמה מילים על המסעדות. קודם כול, תודה לסימון, איפה הוא? תודה על ההצעה. זאת הצעה חשובה מאוד. אני אפתח בגילוי נאות, בגלל שדיברת על עסקים קטנים: גם לבן זוגי הייתה מסעדה קטנה, ברח' מנחם בגין בתל אביב. איך קראו לה?

לא, אולי אכלתי שם כמה פעמים. הייתי בהתמחות שם, בדרך מנחם בגין. הוא סגר אותה, לדעתי, שלא יתפוס אותי במילה, לדעתי לפחות לפני חצי שנה. יותר מדיי מכות נחתו על - - - קורונה,

ברור. קודם כול, לעבור את הקורונה, זה היה סיפור. אחרי זה היה לו פרץ של אופטימיות, כי זה על הדנקל, על מנחם בגין, על התחנה. זה היה גם - - - הפרץ של האופטימיות הזאת דוכא מהר מאוד, והמלחמה בעצם, זה המסמר האחרון, באמת, הוא מכר.

צריך לומר שמי שהוא מכר לו אפילו לא פתח את זה כמסעדה אלא פתח את זה כעסק של קייטרינג. הוא השתמש במקום,

במטבח,

תבין שגם מי שבא אחריו, לא היה לו אפילו את האינסנטיב, את האינטרס לפתוח מסעדה. אתה יודע, זה היה גם סוג של גזל, אם הוא היה בא ואומר: תקשיב,

לא. פשוט סגרו את השערים וזה הפך להיות עסק של קייטרינג. חבל, כי מסעדה, הרבה פעמים אנשים אומרים שזה מותרות.

מסעדה זה גם פריון ותעסוקה ועובדים, וזה מיסים וזה כלכלה,

חוץ מהאסקפיזם. זה סוג של תרבות. זה סוג של תרבות.

זה גם בסדר לאנשים ללכת למסעדה, לא לאכול בבית וקצת לברוח מטרדות היום-יום ומהקשיים שאנשים עוברים כאן. אבל אסור לנו לזלזל בזה, אנשים לפעמים אומרים לי: מה? לא, זו לא מסעדה. מי הראשון בהיסטוריה היהודית שהייתה לו מסעדה? נו, תגיד לי. אברהם אבינו, אשל אברהם.

שם זה היה בחינם. שם זה היה בחינם. יש פה קהל, אז שתראו שלמרות כל הוויכוחים והמריבות שאתם רואים,

אני מיש עתיד, הח"כים סביבי הם כולם מש"ס, ואנחנו עובדים יחד למען הכלכלה הישראלית. חשוב לי שתצאו מפה גם עם מסר, שתראו שאנחנו יודעים לעבוד יחד בדברים. כל מה שסימון אמר, אני אצטרף לכל מילה. אני רק אחדד שיש סקר של "מסעדנים חזקים ביחד" מאוקטובר, אני אוסיף לך: 100% מהמסעדנים,

חוו ירידה בהכנסות, 60% מהמסעדנים, ירידה של 50% מהמחזור של השנה שעברה, 70% לא מצליחים לשלם למוסדות ארנונה, חשמל,

מים וכאלה, 7% מהמסעדות כבר סגרו לצמיתות. קראתי לכם דוגמה, מה שנקרא, מהבית. הטרגדיות האלה, שחובטות במסעדנים יום-יום, חייבות התייחסות אמיתית של משרדי הממשלה, ובעיקר האוצר. הן חייבות יחס מתאים. אני מצטרפת לכל מה שאמרת על פיצוי מתאים.

גם אישית אני חושבת שאנחנו חייבים לקחת את הדיון לוועדת הכלכלה, לשבת שם ביחד עם משרדי הממשלה ולהבין איך אנחנו מפצים את האנשים האלה, אני כבר מסיימת,

פשוט קצת דיברנו. יש לך דקה, על החטופים. תודה רבה. סימון אמר את הדברים החשובים. היה לי חשוב להגיד שהנתונים הם נתונים קשים, ואני חושבת שאנחנו צריכים לפעול יחד, אם יש "מסעדנים חזקים ביחד",

ארגון הברים והמסעדות, שאני בקשר טוב איתו, וצריך לחשוב איך מפצים. בסוף אלו אנשים שקהל כבר לא מגיע אליהם. דיברת על הדרום, דיברת על הצפון, אלו מקומות שנסגרו לצמיתות, וצריך לתת להם פתרון.

ראיתי שגם ואליד הצטרף וגם אחמד טיבי, אז אני חושבת שזה ממש לא עניין של קואליציה אופוזיציה, אפילו לא יהודים ערבים,

כל מי שרוצה להקים עסק קטן במדינה, הוא מניע את הכלכלה הישראלית, ואנחנו צריכים לסייע לו. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה. בבקשה, ואליד. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש ועדה שהקים ראש הממשלה, אחרי שהרכיב את הממשלה, כמובן, הוועדה לטיפול ביוקר המחיה. אבל הוועדה הזאת, וגם הוועדה למיגור הפשיעה בחברה הערבית, שתי הוועדות האלה הופקרו לאותו טיפול, כמו שהוא מתייחס לפשיעה בחברה הערבית, כך הוא מתייחס לנושא של יוקר המחיה במדינה. אנחנו רואים שיש עסקים, במיוחד בענף המסעדות, שלא מצליחים להתקיים, לא מצליחים לשרוד, וראינו את זה גם לפני תקופה בצפון הארץ, ראינו איך השפיעה המלחמה, ואנשים לא מצליחים להתקיים, לא מצליחים לשרוד את המשבר הכלכלי. ולכן, אדוני היושב-ראש, חשוב מאוד שהממשלה תיקח על עצמה את הנושא הזה ותיתן מענה לענף המסעדות, איך לעזור לבעלי עסקים, איך לעזור לעצמאים, איך לעזור לעובדים במסעדות. לנושא הזה יש כמובן השלכות על העובדים. אנחנו כל הזמן מדברים על האבטלה, אבל אם אנחנו רואים שיש סגירות ויש אבטלה, מחובתה של הממשלה לפעול. אנחנו גם רואים עליית מחירים בכל המדינה. ראינו לאחרונה עליית מחירים גם באוסם, וראינו שלשום עלייה של 4% גם בארומה. אז איך אנשים יצליחו לשרוד את המצב הכלכלי?

אדוני היושב-ראש, חשוב מאוד, במיוחד בנושא הזה, נושא המסעדות, שהמדינה תיתן את הדעת, תיתן תקציבים לעצמאים, תעזור, תנסה לסייע. חשוב שגם השר ניר ברקת ייכנס בעובי הקורה ויעזור בנושא הזה. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: היום אנחנו מדברים על נושא סגירת המסעדות במדינה, מה שקרה במדינה לאחר המלחמה, ועוד מזמן הקורונה, ומה ההשפעות של זה על בעלי המסעדות, אם בצפון ואם בדרום. ראינו את זה באופן ברור בעליית המחירים בכל הרמות,

רק אתמול ארומה העלתה את המחירים בקרוב ל-4%. הדבר משפיע באופן ישיר על אנשי העסקים האלה, ומה שאנחנו רוצים כעת, שהממשלה תתמוך בסקטור הזה באופן דחוף.) תודה. תודה רבה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת אחמד טיבי.

כבוד היושב-ראש מלול, הנושא הזה נדון כמה פעמים בוועדת הכספים. יותר מ-100 מסעדות נסגרו בארץ בשנה האחרונה. משבר המסעדנות. וכשאנחנו אומרים מסעדות ומסעדנות, זה כל מיני קבוצות שקשורות ב-360 מעלות במסעדה: אלו טבחים, מלצרים, עובדי תחזוקה, ניקיון. תגיד שפים. טבחים זה שפים. גם שפים. טבחים. מעגלים-מעגלים.

כמו שאמר סימון. מלבד המלחמה, ובגלל המלחמה, יש מחסור בכוח אדם. יש התייקרות גם בגלל מדיניות הממשלה, הכושלת, בעניין הזה. יש התייקרות של חומרי הגלם, העלייה במחירים. 100 מסעדות נסגרו. מלבד המסעדות, ספקים רבים נשארו ללא כיסוי לחומרים או לסחורות שהם סיפקו, ולמסעדנים נוצרו חובות כבדים ביותר. נכון, יש מסעדות של שפים, מסעדות יוקרה, מסעדות עם יכולת כלכלית וכספית, אבל יש מסעדות בינוניות - - - גם הגדולות נסגרו. חלק מהגדולות נסגרו. ולכן, הסקר שאמרת, כל המסעדות ניזוקו, הושפעו. 100% המסעדות לפי הסקר הושפעו לרעה בכל הארץ, לרבות בצפון, בגלל המלחמה. לרבות בצפון. ודאי, בצפון הכי. ולכן, אדוני היושב-ראש - - - הינה, השר לצפון נמצא פה.

על המסעדות שנסגרו במיוחד בצפון. מה הדרישות של מסעדנים רבים?

מענקים למסעדנים ומסעדות שחוו ירידה של לפחות 25% בחודשים ספטמבר ואילך.

מענקי חזרה לעבודה לכל מי שסגר את המסעדה בעקבות המלחמה. אלה דרישות של המסעדנים שאני נמצא בקשר איתם. הייתי במסעדה ביפו לפני שבוע וראיתי, אין קליינטים. הכול בגלל מצב המלחמה. יפו על הפנים.

יפו, שבדרך כלל מלאה בתיירים ואנשים. גם אין תיירות, זה אחד האלמנטים שמשפיעים על מסעדות. אין תיירות. וגם התל אביבים היו יוצאים ליפו,

נכון, תל אביבים לא יוצאים ליפו כמו שהיה בעבר, לכן המסעדות האלה במשבר. עד שכבר יצאו, היה את הפיגוע הזה ברכבת הקלה. נכון, גם זו סיבה. ולכן התאחדנו כמה חברי כנסת, כבוד היושב-ראש, קואליציה אופוזיציה, כדי להעלות את הנושא הזה ולעמוד לצד המסעדות והמסעדנים. תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. ישיב על ההצעה השר וסרלאוף, בשם שר האוצר. שר מעוצמה יהודית בשם, תראה מה זה איחוד, אחמד. וסרלאוף בשם שר האוצר, זה הרבה יותר אחדות ממה שאמרת. ואני מחליף את השר בן גביר. אני מקווה שבצלאל יודע את זה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מענה על הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: יותר מ-100 מסעדות נסגרו בארץ בשנה האחרונה. במהלך השנה האחרונה מדינת ישראל ניצבה בפני אתגרים ביטחוניים וכלכליים מורכבים, שהשפיעו על אזורים נרחבים, ובראשם עוטף עזה והצפון. בתגובה על מצב זה יושמו מגוון צעדים כלכליים ורגולטוריים שנועדו להקל על האוכלוסייה והעסקים שנפגעו. בין הצעדים הבולטים ניתן למנות תוכניות סיוע ממוקדות בצורת מענקים לעסקים. דבר ראשון, מתן מענקים בעוטף עזה ובצפון. בעקבות מלחמת חרבות ברזל, המדינה יישמה תוכניות סיוע כלכליות ייעודיות בדמות מענקים לעסקים בכלל הארץ בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר, ולאחר מכן, בעיקר בצפון ובעוטף עזה, שנפגעו מהמצב הביטחוני. המענקים נועדו להקל על עסקים שהתמודדו עם ירידה משמעותית בפעילות הכלכלית, אובדן הכנסות והוצאות תפעוליות בלתי צפויות. הסיוע כולל מענקי פיצוי בגין ירידה במחזורי המכירות, תמיכה בשימור עובדים והחזר חלקי של הוצאות קבועות על מנת לסייע לעסקים להמשיך לפעול גם בתקופה מאתגרת זו. אני אגיד את הדברים ואחר כך אני אתן את השנקל שלי. המענקים מותאמים לפי קריטריונים ברורים, הכוללים את מיקום העסק, מידת הפגיעה בפעילות העסקית וגובה הירידה בהכנסות לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת. הזכאות למענקי הסיוע הייתה מבוססת על השטח הגיאוגרפי שהוגדר לפי הנחיות פיקוד העורף ופיקוד צפון, במטרה להעניק פיצוי ממוקד לעסקים שנפגעו באופן ישיר מהמצב הביטחוני ומהגבלות הפעילות שהוטלו באותם אזורים. דבר שני זה הוצאות כרטיס אשראי. על פי בדיקה שערכנו, היקף הוצאות כרטיסי האשראי בענף המסעדות הצביע על ירידה מסוימת במהלך הרבעון הרביעי של 2023, ככל הנראה בעקבות השפעות המצב ביטחוני והכלכלי.

החל מהרבעון הראשון של 2024 נרשמה עלייה בהיקף ההוצאות, ולאחר מכן נשמרה יציבות במהלך השנה.

כל אחד מארבעת הרבעונים של 2024 היה גבוה מהרבעון השלישי של 2023. מהנתונים הללו ניתן להניח שישנה התאוששות בענף המסעדות, והם משקפים את חזרת הצרכנים לשימוש במסעדות. הנקודה השלישית מדברת על מעבר לרגולציה מאפשרת. בימים אלו הממשלה מקדמת מעבר לרגולציה מאפשרת בתחום בתי אוכל, מסעדות, בתי קפה וכו'. המהלך מתמקד במעבר מדרישות קבועות ונוקשות, בעיקר בהיבטים מבניים ודרישות ציוד מחמירות ולא ריאליות, לרגולציה מהותית, כלומר העוסקים יהיו בעלי הידע וההכשרה המתאימים על מנת לתפעל בעצמם בתי אוכל שישמרו על בריאות הציבור.

צפוי לייצר הקלה רגולטורית משמעותית.

המדיניות הכלכלית שננקטה בשנה האחרונה שמה דגש על מתן סיוע מיידי וממוקד לצד צעדים ארוכי טווח להקלת הנטל הרגולטורי על עסקים. צעדים אלו משמשים בסיס חשוב להמשך ההתאוששות וצמיחת המשק. אני אפתח סוגריים ואני אגיד שמשרד הנגב והגליל שם לו למטרה ב-2025, בין המטרות לשיקום הצפון, לעסוק בסוגיות של עסקים שנפגעו. אנחנו עוד לא יודעים איך זה יבוא לידי ביטוי, כי אלה תוכניות עבודה שנבנות בימים הללו למענקים.

בעיקר מקבל את הפידבקים מהשטח, ולפי זה אנחנו נבנה את התמהיל המדויק, כדי לסייע לבעלי עסקים שנפגעו ומעוניינים לשקם את עצמם. אנחנו צריכים כלכלה חזקה, אנחנו צריכים עסקים קטנים חזקים, ואנחנו צריכים מסעדות טובות לאכול בהן.

תודה רבה לשר וסרלאוף. המציעים, לאיזה ועדה? ועדת הכלכלה, לא? ועדת הכלכלה.

נעבור להצבעה על העברת ההצעה לוועדת הכלכלה. הצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. שמונה בעד. אני קובע כי ההצעה תעבור לוועדת הכלכלה. נעבור לנושא הבא. ההצעה הבאה לסדר-היום: משבר הצימרים בצפון, מימון חופשות לחיילים ללא שיתוף הצימרים במתווה. את ההצעה הגישו חבר הכנסת ששון ששי גואטה ומאיר כהן. ראשון המנמקים, אני מזמין את ידידי חבר הכנסת ששון ששי גואטה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש,

תקשיב. אביחי, זה לא נעים שאתה ככה עושה גב.

תהיה קצת יותר מנומס. לפי הכותרת כבר אנחנו רואים שאנחנו מסכימים איתך, ואתה צודק במאה אחוז. חבר'ה, מאז 7 באוקטובר, במשך חצי שנה, אין אפילו אורח אחד בצימרים. שומו שמיים. בעבדון, בעין יעקב ובחוסן הכול שומם. אנשים שבנו במו ידיהם עסקים משגשגים נאלצים לראות אותם קורסים. חברי הכנסת, שנה בלי פרנסה. ואיפה המדינה? במקום לסייע, מבקשים מהם לשכור עורכי דין ורואי חשבון כדי להילחם על הפיצויים שמגיעים להם בדין. מדובר על אזור הצפון, אחד ממרכזי התיירות היפים והחשובים במדינה, שבו הצימרים מהווים עמוד שדרה כלכלי לקהילות רבות. כשהמדינה מחליטה להעניק חופשות לחיילים, מהלך מבורך וראוי, אך היא בוחרת שלא לשתף את הצימרים במתווה, היא שוללת מהם מקור פרנסה קריטי דווקא בתקופה שבה הם מתמודדים עם קשיים כלכליים רבים. כשמונעים מבעלי הצימרים להיות חלק מהמהלך הזה, פוגעים פעמיים: פעם אחת בכלכלה המקומית ופעם שנייה ביכולת של החיילים שלנו ליהנות מחופשה איכותית, ייחודית ומשמעותית. אני קורא מכאן לשר האוצר והפקידים: תתעוררו. אי-אפשר להפקיר אזור שלם. תכירו בנזקים ותנו פיצוי הוגן, אחרת לא יהיה מה להציל. האנשים האלה הם החוסן של הצפון. הם אלה שמחזיקים את קו הגבול בגופם. אם לא נעזור להם עכשיו, נאבד אותם לנצח. מושיקו, תקשיב.

תהיו איתי ותבינו, כל מי שנמצא,

גם מאיר פה שותף, ווסרלאוף, מה שאנחנו צריכים. יש אזור שלם, צימרים בצפון, שמאז 7 באוקטובר, כמו שאמרתי,

אין להם עבודה. חלק מהם מפונים, והם קיבלו פיצוי, הם עומדים במתווה הפיצויים במה שסוכם. אבל יש חבר'ה שהם לא מפונים, ונתנו להם מסלולים אחרים שהם לא מצליחים לעמוד בהם, אמרו להם: תלכו על מסלול אדום, ואין מקדמות, והם עד עכשיו סגורים. איפה הבעיה הגדולה? הבעיה הכי גדולה, שבאה המדינה ואומרת: אני רוצה לתת לכל מילואימניק, אם אני לא טועה, איזה 4,000, 4,500 שקל לצאת לנופש, כל מי שעשה מעל x ימים מילואים, אבל מה, את הצימרים לא כללו. המסכן הזה, שסגור מ-7 באוקטובר, שלא עבד, זה שנמצא בצפון, וגם בדרום, הצימרים, אלה על הגבול שלא עבדו בעקבות המלחמה, הם לא כלולים בעסקה שהמדינה עשתה.

רק בתי מלון? רק בתי מלון.

בתי מלון הרוויחו כסף השנה, לא הייתה שנה כזאת. היו להם המפונים שהתפנו אליהם, והם קיבלו עליהם אחלה כסף. אתה בתור חייל, אם אתה רוצה לממש את הכסף בצימרים,

לא. רק בבתי מלון. למה שלא תעודד את הצימרים? מדובר על עשרות אלפי אנשים. אתה יודע מה זה יכול לעשות לכלכלה? מה זה יכול לעשות לכלכלה בכל הפריפריה, איפה שיש את כל הצימרים ואת חדרי האירוח? מה הסיבה שלא נותנים? ההוא בצפון רמאי? הוא יביא סתם חשבונית? מה הסיבה? ניסיתי להבין את ההיגיון. אין היגיון. העשיר יתעשר והמסכן ימות?

בלי קשר למלחמה, אני יודע שנכי צה"ל מקבלים מלונות. הם מקבלים צימרים?

זה משהו רוחבי, לא רק לחיילי המילואים.

אתה מדבר על משהו רוחבי, לא רק חיילי המילואים. המדינה נתנה עזרה לכל מיני מילואימניקים בכל מיני טיפולים וגם במסאז'ים. הפריפריה לא נכללת. מה שאני מבקש, ופה, בעזרה של הח"כים,

גם יו"ר הקואליציה נכנס, צריך לדבר עם שר האוצר ולהגיד לו: שמע, לא רק בתי המלון, גם הצימרים יקבלו. אם הוא חייל מילואים,

שילך גם לצימרים.

עוד לא יצאה לדרך. יש החלטה, וזה הזמן שלנו, ולנו יש את הכוח לשנות את זה. תודה רבה. אנחנו איתך - - - חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. חשובה התמיכה שלכם שם ביציע.

היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני עליתי לחזק את הדברים של גואטה. לפני כשבועיים ערכתי כנס של אנשי הצפון תחת הכותרת "בלעדינו זה לא יקרה", והגיעו חקלאים ותלמידים והורים, ורציתי לפגוש את האנשים של הצפון ולשמוע מה הם צריכים, לא רק את הוועדות ואת ההחלטות של הכנסת, צריך לשמוע את התושבים.

צריך לשמוע אותם, הם מחוללי השינוי. הייתה שם קבוצה של אנשים שיש להם צימרים, והם דיברו מעומק ליבם, כאב הלב. גואטה, מסתבר שהצבא, משרד האוצר ומשרד הביטחון מאפשרים 20 מיליון שקלים, 20 או אפילו יותר, נותנים ואוצ'רים לחיילים שייצאו עם המשפחות, בצדק גדול, אני תמכתי בזה ופעלנו לטובת העניין, אבל אחד הדברים שלא ברורים זה למה לא מבקשים מאותם חיילים, לא נותנים להם איזה משהו, תוספת כדי שילכו לאנשים עם הצימרים, שיחיו - - - - - - לממש. כן, בוודאי. הם החליטו שרק עם ספקים של משרד הביטחון, אלה ספקים, זאת קבוצה קטנה. ואומרים לי בעלי הצימרים: מאיר, חזרנו אחרי תקופה ארוכה מאוד, מי שעדיין הצליח לחזור, כי יש כאלה שעדיין לא חזרו, ועבדנו שבועות שלמים להכשיר מחדש את הצימרים שלנו, והכנו אותם ודאגנו, טיפחנו את הנוי מסביב והכנו את החדרים, והאזרחים לא מגיעים. אז לפחות האנשים שהמדינה מסבסדת את בואם, כמו שהמדינה ידעה בתקופות מסוימות, כשהיא רצתה לחזק נניח מוסדות תרבותיים בפריפריה, היא נתנה - - כרטיסים. כן, בוודאי, - - כדי שיגיעו למוסדות האלה, אז מן הראוי שמשרד הביטחון ומשרד האוצר יחשבו על מאות, אם לא אלפי, בעלי הצימרים, אלה שהם מחוללי התיירות בתוך הגליל. כל אחד מאיתנו בוודאי היה - - - אני מדבר גם על הדרום,

בוודאי. ששון, אתה הדגשת בהצעה צפון, זה גם דרום. - - - אני מסכים איתך לגמרי, אבל בצפון זה הרבה יותר מפותח.

הצימרים בצפון הרבה יותר מפותחים. נמצא פה השר לנגב גליל, שאני יודע שאתה מטפל בהם, אני יודע, הם הזכירו ודיברו בשבחך. עכשיו צריך לחזק את מה שאני וגואטה מבקשים ועוד חבר'ה שמציעים. הכסף ממילא נמצא. זה לא שאנחנו באים להגיד - - - אתה דורש תקציב חדש. אנחנו לא באים להגיד - - - מאיר,

קודם כול נחזיר את ששי לצפון, אפילו בצימר, רק שיחזור כבר לצפון - - - דרום. חבר הכנסת ינון, לא מקובל. אני יודע שבימים האחרונים גואטה נמצא כל יום, ויש לו סיבה טובה להיות שם. אני יודע, אני מקושר לדבר הזה. אני יודע. אני חוזר לעניין, אזולאי - - - ששון, אתה מוכן להגיד את הסיבה,

- - - אנחנו צריכים לדרוש את זה ולהביא את זה לדיון בוועדה. אנחנו לא מבקשים עוד כסף, אנחנו לא מבקשים שינוי תקנונים מיוחדים. אנחנו מבקשים שמשרד הביטחון יכיר באנשי הצימרים האלה - - יכניס אותם לפול. - - יבדוק אותם ויכניס אותם לפול, הגם שהם לא ניגשו למכרז והם לא ספקים, אבל יש דין ויש משורת הדין, זה בדיוק המקרה של משורת הדין. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת מאיר כהן.

השר וסרלאוף, בשם שר הביטחון, ישיב על ההצעה. הוא לא צריך, הוא מרים את הכפפה. עם התקציב שלו, הוא מביא את כל - - - לא, אבל לא צריך תקציב, זה לא עניין של תקציב. הוא לא יכול - - - - - - גם באותו תקציב מהמשרד שלו,

איזו קופה יש לו? קופה קטנה. עולים פה אחד אחרי השני, פותחים עיניים על המשרד, אני קוצצתי באיזה 70%. בעיה שלך.

זאת בעיה של המדינה, מה אני יכול לעשות?

תילחם - - - אין הקומץ משביע את הארי, והשמיכה קצרה, ויש צורכי ביטחון. אנחנו משתדלים. אני משתדל לא להתלונן ולעבוד עם מה שיש. התקציב שלך הוא התקציב שהולך בדיוק למקומות הנכונים.

אני מסכים איתך,

בעזרת השם, כשתהיה שר האוצר, אתה תדע לאיפה להקצות את הסיוע.

גם כשלא הייתי שר האוצר והייתי שר במשרד, כשהחליטו לקצץ, אני נעמדתי על הרגליים האחוריות ולא אפשרתי שיקצצו.

ממך לא צריך לקצץ. אני יודע. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שוב אני אתייחס קודם כול כבא כוח, במקרה הזה של שר הביטחון,

אני אשמח להיות בא כוח שלו בעוד נושאים, לטובת ההצעה לסדר-היום על משבר הצימרים בצפון, מימון חופשות לחיילים ללא שיתוף הצימרים במתווה, של חבר הכנסת ששון גואטה וחבר הכנסת מאיר כהן. בהמשך להחלטת הממשלה, פורסם מכרז ייחודי וראשון מסוגו, שנועד לספק חוויית נופש איכותית וראויה לכ-250,000 משפחות של משרתי מילואים, תוך מענה להיקף חסר תקדים של זכאים. המכרז גובש כך שיאפשר השתתפות של ספקים רבים מענף התיירות, ובאמצעותו יוכלו משרתי המילואים לבחור ממגוון רחב של אלפי בתי מלון, מקומות אירוח ברחבי הארץ, כולל צימרים ומלונות בוטיק בכל רחבי הארץ, המשתלבים דרך סוכנים או

אגב, איפה ששי גואטה? אה, ששי, אתה פה. איזה צימר - - - ואיפה מאיר כהן?

מאיר פה, נמצא. אני פה לידך. מה זה, התחלפתם? אז אתה פה לידי.

בודד לא יכול להשתתף במכרז - - - לא לא, זה לא מה שאמרתי, לא הצימר משתתף במכרז, סוכנים מחברות תיירות משתתפים במכרז, כדי להביא 250,00 מילואימניקים,

זאת תשובת שר הביטחון. אני תכף אתן את דעתי.

אתה צריך ברמת הוואוצ'רים - - - - - - שיוכלו לממש גם בצימרים, זה מאוד פשוט. בוא נסיים להקריא, יש פה תשובת המשך, בוא נראה. בסוף דצמבר 2024 הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד תנאי המכרז לנופש אנשי המילואים. כבוד השופט ורדי הורה על הקפאת המכרז עד להחלטה שיפוטית בעניין העתירה. לאחרונה הודיע משרד הביטחון לבית המשפט כי בכוונתו לערוך עבודת מטה נוספת בקשר למכרז,

ביקש וקיבל מבית המשפט ארכה לעדכון באשר לתוצאות עבודת המטה כאמור, וזאת עד ליום 6 בפברואר 2024. חבר הכנסת בוארון, אז אמרתם שהמכרז הזה לא טוב כי הוא לא נותן ואוצ'רים לבעלי הצימרים. לנו הייתה היום פגישה אצלי בלשכה, פגישת המשך, לייצר איזשהו שבוע שעם ישראל מגיע לצפון, עולה לצפון, ולעשות פעילות גדולה מאוד של פסטיבלים, תיירות, לתת בוסט מאוד מאוד משמעותי, מסובסד, אטרקטיבי לבעלי משפחות, ממש להתפוצץ על הצפון במובן החיובי היום, מה שנקרא, ולתת את הבוסט הזה. ביני לביני, אני חושב שעם ישראל צמא מאוד לחזור לצפון, צמא לאטרקציות, לקיאקים, לירוק ולמעיינות השופעים שיש בצפון. אני מעריך שבעזרת השם הסוגיה הביטחונית תהיה מאחורינו ולא יהיו הפתעות, אז אני מעריך שעם ישראל יצביע ברגליים ויעלה לצפון בקיץ הקרוב. כך אני מתרשם מהרטוריקה שצומחת מלמטה, שאנשים מאוד מאוד רוצים גם לעשות את המעשה הציוני הזה ולחזק את התושבים, את בעלי העסקים ואת הצימרים שנפגעו במהלך המלחמה, וגם כי זה האזור, צריך לומר את זה, והמקום הכי יפה בארץ. אני מקווה שנביא פתרונות יצירתיים. גם אני כשר הנגב והגליל, שנפגש עם בעלי הצימרים, מגבש פתרונות יצירתיים. אני לא יודע אם ואוצ'רים זה הפתרון הנכון. ואוצ'רים או חשבונית, כל מי שיביא חשבונית, מילואימניק שזכאי יביא חשבונית מהצימר. מה יכול להיות? זה לא איזה סיפור גדול. חבר הכנסת משה פסל, אתה מעלה פה נקודות טובות. אם היה לי את התקציב של משרד הביטחון, גם הייתי יכול לממש אותן. זה לא שייך לתקציבים, זה להקל. - - - ברור, לא, זה לא שייך לתקציב. אני מתכוון,

250,000 - - - - - - - 250,000 מילואימניקים, במקום להעביר את זה לסוכני המכירות ולאנשים שעושים את התקורה הגבוהה שלהם, להביא את זה ישירות למילואימניקים, כמו כשהייתי לוחם בגולני, קיבלתי ואוצ'ר לקנות נעליים או לקנות משקפיים או לקנות את הציוד הנדרש בשביל להיות לוחם טוב יותר. אני מתלבט אם לדבר פה על הסוגיה של החטופים. חבר הכנסת אופיר כץ, יושב-ראש הקואליציה, צריך שאני, או שאני יכול לרדת? לא לא, מה שכולם מציעים. אוקיי. תודה. כן, גואטה, לכלכלה. לפני ההצבעה, אושר שקלים, חבר הכנסת שקלים, בבקשה, אדוני. אני גם מסכים לכלכלה. בבקשה, שקלים. אושר שקלים, דקה לרשותך, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אם אנחנו מדברים על הנושא של בכלל משבר העסקים בצפון - - - אל תסתכל על השעון, אני אתן לך דקה וחצי. בסדר גמור. האמת היא שהנושא שלי הוא אחר אבל בהקשר לנושא הזה, כראש השדולה לעסקים, אנחנו בדיוק בתקופה הזו מנסים לקיים את השדולה באזור הצפון,

להקדיש את זה לעסקים ולהזמין גם ראשי רשויות. אעדכן בעזרת השם על ההתפתחויות ומה אנחנו מתכוונים לעשות בעניין. איפה אתם עושים את זה, אתה יודע? כנראה שזה יהיה באזור טבריה,

אבל אעדכן בהזדמנות. מחר,

אמורה להתכנס הוועדה לבחירת שופטים בהתאם להחלטת בג"ץ, כאשר הוועדה תחליט כנראה על מינויו של נשיא חדש לבית המשפט העליון. על פי מה שמסתמן אמור להיבחר לנשיא השופט יצחק עמית. השבוע התפרסמו הרבה מאוד ידיעות על יצחק עמית שמטילות צל כבד על יושרו ועל אמינותו של מי שאמור להתמנות כנשיא בית המשפט העליון. היה וחלילה הוא יתמנה מחר, אמון הציבור, שגם ככה נמצא בשפל, כלפי מערכת המשפט, ובפרט כלפי בית המשפט העליון, ייפגע אנושות, ולכן אני קורא מכאן לפחות לדחות את הדיון עד שיתפוגגו,

החשדות על אודות יצחק עמית. אני שואל את חבריי לאופוזיציה ובכלל בשמאל מה היה קורה אם צל כזה היה אמור להיות על מר בקשי או מר ביטון, שניסו למנות אותם לבית המשפט העליון. לא מבין מה השתיקה הזו. מצמרר אותי עוד יותר לחשוב שאותם גורמים באופוזיציה שדוחפים להקים ועדת חקירה ממלכתית שאלה פשוטה: מי אמור לעמוד בראש הוועדה, יצחק עמית או מר יצחק גולדפריינד, מלשון "עמית". אם נתניהו עומד לדין, כביכול על סיקור אוהד כשוחד, אז מהו הדין כלפי מר גולפריינד או מר עמית? תודה.

אדוני, תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. גואטה, האם אדוני מדבר, אתם מסתפקים בתשובת השר או רוצים דיון בוועדה? בוועדה, אוקיי. בכלכלה?

בכלכלה או חוץ וביטחון, מה אתה חושב? אני חושב שאנחנו נעביר את זה לכלכלה. אבל לכלכלה יש תקציב, משרד הביטחון יכול לטפל בזה. אוקיי, אנחנו נצביע. מי בעד להעביר לוועדת הכלכלה? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. שבעה בעד, אין מתנגדים או נמנעים. אם כן, אנחנו נעביר להמשך דיון בוועדת הכלכלה. אני עובר לנושא הבא. גבירתי הסגנית, יש לך הודעה?

נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 27), התשפ"ה 2024, של חבר הכנסת ארז מלול, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את חבר הכנסת, בשם יושב-ראש ועדת החוקה,

להציג את הצעת החוק,

בשם ש"ס. בשם עם ישראל, יואב, בשם עם ישראל.

אני בהתרגשות עם הפרסום שהעסקה קודמה, תגיד מה שאתה רוצה. זה האמת. - - - בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 27), התשפ"ה 2024. הצעה זו היא הצעת חוק פרטית שלי. סעיף 11 לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א 1971, קובע כי הממשלה והרשות המקומית נושאות בהוצאות התקציב של מועצה דתית. סעיפים 11א עד 11ז לחוק מסדירים את היחס שבין סכום ההשתתפות של הממשלה בתקציבה של מועצה דתית לסכום ההשתתפות של הרשות המקומית שהמועצה הדתית היא בתחומה. לפי ההסדר הקיים, סכום ההשתתפות של רשות מקומית בתקציב של מועצה דתית הוא פי אחד וחצי מסכום ההשתתפות של הממשלה בתקציב של אותה מועצה דתית, אדוני בטח מכיר את זה, 60/40, כראש עיר דימונה שתמך. לא, זה תלוי. רגע, רגע. אולם החוק קובע מנגנון שמאפשר לקבוע יחס חלוקה שונה בין המשרד לרשות המקומית, סכום השתתפות מיוחד, לפי אמות מידה שוויוניות הנקבעות לגבי כל שנת כספים, ובלבד שיישמר שיעור ההשתתפות הכולל של הממשלה ביחס לתקציב של כלל המועצות הדתיות. מטרת תיקון החוק המוצעת היא לאפשר לממשלה לתקצב שכר ותקנים של בעלי תפקידים שונים במועצות הדתיות שמונו כדין, למשל רבנים, רבני יישובים, רבני אזורים, קייסים לעדה האתיופית, בלניות, נוסף על סכומי ההשתתפות שמועצות דתיות מקבלות בהתאם להוראות החוק הקיים, ואני חייב להגיד שעד החוק זה גם היה נהוג, משנת קום המדינה, רק עכשיו אמרו שזה לא חוקי, אז הסדרנו את זה שזה יהיה באופן חוקי, ובלי שיהיה בכך כדי לחייב את הרשות המקומית בסכומי ההשתתפות מטעמה בשל הוצאות אלו. לפי המוצע, הוראה זו תחול גם ביחס לרשויות מקומיות,

מועצות מקומיות ומועצות אזוריות שאין בתחומן מועצה דתית. התקציב יועבר על פי אמות מידה שוויוניות שייקבעו על ידי השר לשירותי דת בהתייעצות עם שר האוצר. אמות המידה יסדירו את אופן התקצוב וגובהו, והכול בכפוף לתקציב המאושר במשרד לשירותי דת. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור. אני מבקש מהכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאות השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה,

תודה רבה, אדוני. כן, אני רואה. אנחנו עוברים לדיון האישי. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של קבוצות יש עתיד,

המחנה הממלכתי, ישראל ביתנו וחד"ש-תע"ל. אני מזמין את חבר הכנסת יואב סגלוביץ', ראשון הדוברים. בבקשה, אדוני, עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, זה באמת אחד האירועים המוזרים שיש, הצעת חוק שמתגלגלת פה ורבים עליה ומתקוטטים איתה, ועולה המציע, מדבר כמה דקות קטנות ויורד. אני אנצל את הזמן שיש לי כדי לספר לכם סיפור. החוק לשירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 27) שיש בפניכם, צריך לזכור שזו הצעת חוק פרטית, כמו שנאמר. אני לא זוכר הצעת חוק פרטית שהייתה בכנסת ישראל שבה ישב מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן,ואללה, היה בייביסיטר בוועדה, על הצעת חוק פרטית. חוק שירותי הדת היהודיים, או בשמו, אחד השמות שאני מציע, סוף עידן התמימות. "עידן" אצלכם זה לא בדיוק עובר. בא נגיד, יש בזה משהו. "עידן" הוא משהו מאוד מאוד רחב. החוק הזה, אם אתה מדבר איתי על החוק הזה, ודווקא טוב שאתה אומר לי את זה, הוא באמת, אני לא יודע אם סוף עידן התמימות אבל לדעתי בוא נדבר קצת על תמימות. - - - לא. בואו נדבר על החוק הזה שאתם גאים להביא אותו, שאכן הוא נראה תמים, נראה קצר, נראה נאיבי. אולי מישהו מסתכל מהצד ויגיד שזה חוק טכני. בפועל הוא פותח פתח ענק לשר לשירותי דת להחליט על תקנים נוספים, בהתייעצות עם שר האוצר, התייעצות עם שר האוצר, אפילו לא בהסכמה. אני מדגיש את זה כי היה ויכוח אם זה יהיה בהתייעצות או יהיה בהסכמה. הכוח הקואליציוני אמר: יהיה בהתייעצות, כלומר, שר האוצר, בנושא תקציבי, הוא היועץ של השר לשירותי דת. בואו נהפוך שורות ומילים, נעבור להאנשה: סמוטריץ' הוא היועץ של מלכיאלי. הוא ייעץ לו. מלכיאלי יחליט כמה תקנים הוא רוצה, יתייעץ ויקבל.

בדיוני התקציב, כפי שראינו את דיוני התקציב, שהם שוד לאור היום, בטח בממשלה הנוראה הזאת, ייעץ מלכיאלי לסמוטריץ': כדאי לך מאוד לתת את מה שאני רוצה, כי אחרת אני אשים וטו על כל נושאי הליבה שמעניינים אותך, סמוטריץ'. ומי לא נמצא בדיון הזה? הצרכים האמיתיים של אזרחי ישראל. זה הסכם בין שודדים. יושבים שני שודדים,

כי אין פה אף שר, יש שר אחד שכרגיל, תפסתם את הפינה שם, מתביישים להיות בממשלה הזאת, פשוט מתביישים. שום דיון אין פה. האזרחים לא בדיון הזה, ומלכיאלי, אם אמרנו על סוף עידן התמימות, אז נלך לעוד משהו מהסרטים: זה ממש שודדי התיבה האבודה. מה שאבוד פה זה ערכים, מוסר, צורך. שיח של שודדים. עכשיו, את מי ימנה אותו שר? אנשים שהם קרובים אליו פוליטית, כי בסוף זה אירוע פוליטי מן המעלה הראשונה, זה אירוע של ג'ובים, ואתם יודעים את זה. איך אני יודע שאתם יודעים את זה? כי היה חוק אחר שקראו לו בפועל "חוק הג'ובים", זה חוק הרבנות הגדול שרציתם להעביר, שהוא נתקע. ועל מה הוא נתקע? הוא נתקע על הלחץ הציבורי. אז אמרתם: נלך על משהו מרוכך, חוק של 11 שורות שפותח פתח כזה גדול לשחיתות כזאת גדולה, במקומות שיש דוחות מבקר המדינה מפה עד להודעה חדשה. אבל לא עשיתם תיקון למה שמחייב תיקון, ויש דברים מחייבי תיקון. החלטתם ללכת על שוד לאור היום. החוק הזה מבקש לעשות שינוי באופן התקצוב של המועצות הדתיות. הוא מאפשר לשר, בלי הרבה פרמטרים וכמעט בלי הגבלות, למנות רבנים נוספים, אנשים נוספים, כמה שהוא רק רוצה. זה הסיפור האמיתי,

עכשיו, זה לא יקרה מייד. אני מניח שזה יעלה רק בדוח מבקר המדינה,

לא של 2026 ולא 2027, 2028 ואילך, השחיתות תהיה בעיצומה, ואולי גם כמה חקירות משטרה. אבל את ההישג אתם עכשיו רוצים לתת, כי אתם רוצים ג'ובים לאנשים שיצביעו לכם מחר בבחירות. לכן, זה חוק מושחת מהמעלה הראשונה. ולראות מנכ"ל של משרד ממשלתי יושב בהצעת חוק פרטית כמו בייביסיטר, זה לא חוק שהממשלה הביאה בדרך הרגילה, זה חוק שהוא הלך בדרך שאתם נוהגים להעביר חוקים בעלי השלכות תקציביות אדירות, כהצעת חוק פרטית, אבל שולחים בייביסיטר, מנכ"ל של משרד ממשלתי, שיישב בדיוני החוק, שישגיח שאתם לא עושים טעויות ולא עושים שטויות,

בשם האומה ובשם האלוהים.

ולא סתם אחרי דיבורים רבים, ישיבות רבות, המציע דיבר פה חמש דקות, ולדעתי גם יצא מהמליאה, יצא מהמליאה, שזה גם,

אדוני היושב-ראש, משהו לא לגמרי מקובל שהמציע לא מקשיב, לפחות לחלק מהדברים. עד כאן לגבי הסיפור הזה. אם כבר הזכרנו את סמוטריץ' ואת אדון בן גביר, שנציגו יושב פה באולם כשר, אז בן גביר אומר שהוא, בכוחו הגדול הבטלן הזה, שלא שירת מעולם, רוצה שכולם ימשיכו להילחם, והוא יסכל את העסקה. והשני, סמוטריץ', אומר: זאת קטסטרופה, לא נהיה חלק מכניעה. אתם שכחתם, אתם חלק מ-7 באוקטובר.

הפקרתם. אתם מפקירים ומופקרים. זה אתם. ביצועים, אפס, דיבורים, כל אחד יותר גיבור מהשני. תזכירו לי איפה סמוטריץ' היה, איפה בן גביר שירת בדיוק, כי להפוך עגלות בחברון זה לא שירות משמעותי. זה אפילו לא שירות בזק"א. יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, שגם הוא לעיתים מתבלבל בין תפקיד מזכיר ממשלה לבין איש פוליטי, שזה סיפור בפני עצמו, אומר שהעסקה היא אותה עסקה ממאי,

שאתם סיכלתם, לדבריכם, לא לדבריי.

סיכלתם. ביקורת יש מפה עד להודעה חדשה. אתמול היה דיון בחוק הגיוס, הגיע עם רשימת העקרונות שר הביטחון, עם רשימת עקרונות. אנשי הצבא לא היו שם. אני לא מכיר אירוע ששר הביטחון מגיע והצבא לא מגיע. שבוע קודם רח"ט תומכ"א אומר: אפשר לגייס את כולם ביולי 2026. בא שר הביטחון אומר: עוד שבע שנים, 50%. הוא שר ביטחון או יושב-ראש קואליציה? עצוב שאני אומר את זה. עצוב שהוא כך מתנהג. זאת הממשלה, מפקירה, מופקרת, משתמטת. שר הביטחון מייצג 15 חברי קואליציה שלא שירתו מעולם. לא מפריע להם כהוא זה להגיע לוועדה ולהאריך את צווי ה-8 למשרתים. המשתמטים מאריכים שירות למגויסים.

למשרתים. עולם הפוך? לא עולם הפוך. זאת הממשלה, זה ראש הממשלה. אומרים: אסור, לא יפה לדבר סרה בנשים של בעלים שהם, חברים יקרים, 50 יום אשת ראש הממשלה, שיש לה תפקיד, לא אני אומר את זה, ראש הממשלה אומר, יש לה תפקיד: משענת חיי, משענת חייו נמצאת בארצות הברית, ולא מפריע לכם שאנשי השב"כ שומרים כל הזמן? בדקתם מה המחיר של המלון?

מי משלם על זה? נתניהו? נראה לכם?

ואת זה לא הכנסתם לחוק,

לא הכנסתם חלק לחוק שגם בחוק הרבנים תוכלו לשלם את השהות של אשת ראש הממשלה. חבל שלא הכנסתם, זה רק עוד סעיף קטן, עוד שורה אחת. עכשיו יש 11 שורות, תוסיפו שורה 12, שהשר לשירותי דת, לפי קריטריונים, יוכל גם לדאוג לאכסניה לאשת ראש הממשלה. מה הבעיה? הכול אפשרי. אם אפשר לעשות הצעת חוק פרטית שתממן את ילדו, אז אפשר הכול. אין לכם בעיה להביא חוקים פרסונליים,

ואחר כך מדברים בקול רם, ותעלו לפה ותגידו: אתם השמאל. חבורה של משתמטים יושבת כאן ושולחת אחרים למלחמה, חלקם עם כיפה על ראשם.

טוב, תודה רבה. אני אומר לכם, אתם ממשלה שאין לה אלוהים. אבל החוק לשירותי דת שפה מוגש היום, והתיקון שלו, הוא חוק שלא היה צריך להיות מחוקק בצורה כזאת. אני מבטיח לכם שעוד ייכתבו דוחות רבים של מבקר המדינה, ובתקווה לפחות שלא יהיו גם חקירות משטרה.

תודה רבה. במקום חבר הכנסת - - - - - - מאיר יעלה. חבר הכנסת מאיר כהן, אה, את מחליפה ביניהם? לחמש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, למרות שזאת הצעת חוק שלך, אני לא יכול להימנע מלהביע את התנגדותי להצעת החוק הזאת. אני חייב להגיד שהייתי - - - רק כבודו למד אותה?

תשמע - - לא, כשצריך לדבר על משהו צריך לא לדבר בסיסמאות.

- - שלא יהיו לך ספיקות,

ואני - - - אתה בוודאי יודע שאני לא מדבר בסיסמאות. אני הייתי ראש עיר. מערכת היחסים שלי עם המועצה הדתית הייתה מצוינת - - נכון, אני יודע את זה. - - עם אנשי ש"ס.

נכון. ולא חשבתי שבאמת צריך להביא את הצעת החוק. ואתה יודע מה, יש תקופות שבהן צריך להסתכל בעיניים של העם ולהגיד: זו לא התקופה שבה אנחנו

לא רבנים ולא דיינים ולא רבני שכונות. אבל יש אזרחים שצורכים, יש נשים שצריכות לטבול במקווה. אני אומר לך, בניתי בחיי - - - יש רב יישוב, יישוב בצפון. אדוני, אני אשמח, יש לי חמש דקות.

בבקשה. דיברתם על הצימרים בצפון, אנשים בצפון. אנשים בצפון, יש יישוב רחוק שאם אין בו רב, ואי-אפשר למנות, כי אין את החוק הזה, אין מי שיפתח את הבית כנסת בשבת, אין יהדות ביישוב הזה. אני חייב להגיד לך, אני אגיד לך שאתה - - - תלמדו את החוק ותבינו. יסלח לי כבודו היושב-ראש, אינך מדבר לעניין. אני בניתי מקוואות - - - מדובר, זה רק כשאין מועצה דתית - - שנייה, תן לי להגיד מילה. - - זה רק מועצות אזוריות. בניתי מקוואות, בניתי בתי כנסת בחפץ לב ובשמחה גדולה, נאבקתי מאבקים ואפילו הייתי צריך להגיע לזכר צדיק לברכה, הרב עובדיה יוסף, שייתן לי, יחזק אותי - - עליו השלום. עליו השלום.

כי הייתי ראש עיר בעיר מעולה, מצוינת, זו הייתה זכות גדולה לגדול בדימונה ולהיות ראש העיר שלה. כמו שאתה מכיר את האוכלוסייה, אתה איכשהו בא - - - הייתי שם בסיורים. בדיוק.

הבנו את הצורך לתת מענה ליהודים הדתיים וליהודים החרדים אפילו וליהודים החילונים, ומעולם - - - המסורתיים. הם לא מסורתיים, תעזוב, יהודים דתיים, טולרנטיים יותר, טולרנטיים פחות, אבל יהודים דתיים - - כן,

- - וכמו שבניתי בתי ספר ותיאטראות ודברים לתפארת, לרגע לא חסכתי, הבנתי את הצורך, אבל יחד עם זה, תמיד צריך לבדוק על איזה רקע אתה עושה דברים. אנחנו נמצאים במציאות קשה מאוד מבחינה כלכלית למדינת ישראל. אנחנו נמצאים בעידן שבו ההתייקרויות הפכו להיות מכת מדינה, בעידן שבו צר לי מאוד שאין שר כלכלה שבא ממקום שאני ואתה באנו ממנו, ונותן לאנשים להשתולל ולכל מיני חברות וסופרים להרים את ראשם ולהעלות מחירים כאילו אין דין ואין דיין ואין מחר, ואין אזרחים עניים במדינה הזאת. דווקא על הרקע הזה הייתי לוקח חוק כזה, שם אותו במדרון האחורי ואומר, אני לא מעלה אותו עכשיו. אבל זה ללא עלות תקציבית. א. זה לא נכון - - - זה ללא עלות תקציבית.

זה לא נכון - - - זה ללא עלות תקציבית. אדוני היושב-ראש, זה לא נכון.

זה לא נכון, לא - - - זה החוק שלי, אני יודע. אז אני אומר לך, החוק שלך - - - אין פה שום עלות תקציבית.

הדבר האחרון שאני רוצה הוא לפגוע בכבודך, כי מהרגע שאתה יושב-ראש אני צריך להתייחס אליך בכבוד. אני לא רוצה להגיד שאתה לא מבין, אתה לא מבין את החוק.

החוק הזה עולה כסף, כי כשאתה ממנה רב במקום שלא היה בו רב, זה עולה כסף, וכשאתה ממנה בלנית במקום שלא הייתה בו בלנית, זה עולה כסף. אילו היית בא ואומר - - רוב המקומות,

מאיפה אתה

- - אילו החוק היה אומר: חברים, אני רוצה באמת להנגיש שירותי דת, אבל פה זה חוק שבסופו של דבר מעמיס על הכלכלה הישראלית הרבה מאוד כסף, ואני יודע כי שמעתי גם את דעתו של שר האוצר, שלא הייתה דעה שתמכה בחוק הזה, אבל משיקולים פוליטיים הוא החליט שכן. מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד למה התנגדנו לתקציב ולמה אני מתנגד, גדול המתנגדים לחוקים כאלה? יש רגעים שבהם אתה חייב, אם אתה משית גזרות על הציבור, אתה חייב לבוא בידיים נקיות ולהגיד: תראו, אתם הולכים לשלם יותר. אתה יודע, אדוני, שעל אלה שמרוויחים שכר מינימום,

זה מפריע לי, על אלה שמרוויחים שכר מינימום השיתו עוד 560 שקלים בשנה, זה מדהים. הלכו לביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי הלך למקומות שהכי נוח לאנשים שמקבלים שכר מינימום והוסיפו כסף, כי האוצר אמר לו, לך תביא לי 5 מיליארד שקלים. אתה לוקח את זה, אתה לוקח את ההתייקרויות, אתה לוקח את השבר הגדול של אנשי העסקים, אתה לוקח את השבר הגדול של מעמד הביניים, אתה רואה את אנשי העסקים בצפון,

על כל שקל, איך הם הפסידו חלק גדול מהמשענת הכלכלית שלהם. ודווקא בימים האלה צריך לעצום עיניים, צריך לבלוע את הרוק ולהגיד: בשביל ההגינות אנחנו לא מעלים חוקים כאלה שיש בהם, למען הספק, גם אם אתה אומר לי שהם לא עולים ואני מתווכח איתך כי הם עולים הרבה מאוד כסף, אבל למה לעשות, להכעיס? עד כמה העם הזה צריך לסבול מאיתנו, אנשי הציבור, שלא מבינים את הנאקה ואת הכאב שלו? לכן אנחנו נצביע נגד החוק הזה. הוא לא במקום, והוא מיותר. תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, עשר דקות לרשותך. - - - זה

הוא והמקליט. לא, אני מבין אותו. הוא מחובר עכשיו אונליין, כי מעניין אותו מה קורה שם.

מעניין מאוד. אני אגיד לך, אבל אם התחלנו במה שקורה שם, אז אני רוצה לדבר על מה שקורה שם ואז לעבור - - להצעת החוק. - - מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. לא, חס וחלילה. משחרור חטופים למינוי רבנים. ובלניות וקייסים. ובלניות.

תשמע, אדוני היושב בראש, אני לא מכיר דילמה מנהיגותית שאין בה התנגשות של ערכים, אבל בשביל זה יש מנהיגים. אני אומר את זה כמי שהיה לו חלק ברוח צה"ל,

לא זה שפה, יש שרים שלא מבינים על מה הם מדברים. זה ה-built-in שלנו. אני אתן לך דוגמה: יש ערך שנקרא טוהר הנשק, יש ערך שנקרא חיי אדם. זו התנגשות, אם אתה מסכן חיילים שלך, אזרחים שלך, או אתה מסכן אזרח של האויב. לא סתם לא שמנו את זה בתור סדרי עדיפויות, אלא אמרנו: לפעמים אתה מסכן, לפעמים תדע, ככה אני מאמין, גם חיילים שלך, נגיד אתה מסכן חייל שלך כדי לא לסכן 50 תינוקות של האויב. זו רוח צה"ל שאני מאמין בה. דרך אגב, זאת גם היהדות שאני מאמין בה, ולכן אין סדר - - - יש דיונים הלכתיים במשהו דומה - - יש דיונים הלכתיים - - - אם יש לך מים במדבר, היית נותן - - - כן, זאת שאלה פשוטה. אני אגיד לך יותר מזה: ישראל היא יהודית או דמוקרטית? מה היא יותר? היא יותר יהודית או יותר דמוקרטית? בעיניי ישראל היא יהודית ודמוקרטית. אתה רוצה להחליט מה גובר על מה? תביא לי את הסיטואציה, אני אגיד לך. תשאל אותי על חוק השבות, שזה כאילו יותר יהודית, אני אגיד לך, אני בעד. תשאל אותי על תחבורה ציבורית בשבת במקומות שאין,

אני בעד תחבורה ציבורית למרות שאני לא נוסע בתחבורה ציבורית, בגלל שאז הערך של הדמוקרטיה, לא משנה איך יקראו לזה, גובר אחד על השני. כל החיים שלנו, יש בהם התנגשויות שאנחנו, כהורים, כמורים, כמפקדים, כמנהיגים, צריכים לתת את התשובות. אני הייתי נגד עסקת שליט. אני הייתי נגד עסקת שליט, לא שמרתי את הדעה לעצמי, אני הלכתי לבשר להורים של גלעד שליט שהבן שלהם נחטף, נחַתִּי עם הליקופטר ליד מצפה הילה.

ואני הייתי נגד העסקה. ונעם,

זיכרונו לברכה, אמר גם לאחרים: שטרן לפחות אמר לנו כל הזמן מה הוא חושב. ביום השחרור שלו היו שישה כותבים על ה-Front Page של ידיעות אחרונות, אני כתבתי נגד,

אחרי זה יותר ויותר אמרו, אנחנו מבינים אותך. אבל למה אני אומר את כל זה?

גם בעסקה שמונחת לפתחנו, שאני לא מכיר את פרטיה, יש דילמות קורעות. אבל אין לי ספק שצריך ללכת אליה. למה? בגלל שאנחנו כמדינה, יש לנו אשמה בזה שהם שם. לא תרומה, אשמה. אנחנו נכשלנו בלספק לאזרחים את הדברים הכי בסיסיים שיש, לכן גם אנחנו כמדינה חייבים לעשות הכול. אני לא משתמש במונחים "בכל מחיר", אני לא אוהב את המונח הזה. אני חושב ש"כל מחיר" הוא ציר הימלטות מקבלת החלטה, מניהול דיון עמוק. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לשלם מחירים גבוהים מאוד מאוד, אם זה על השולחן, כדי באמת להביא או לצמצם, אם אפשר, ולו קמעה, את הכאב הגדול שאנחנו כמדינה גרמנו. ואני אומר "אנחנו כמדינה", זה לא משנה אם אני חושב שזה יותר הממשלה או יותר הצבא, כל אחד והחלק שלו - - העיקרון. - - אבל אנחנו כמדינה, אנחנו כחברה, אנחנו חייבים לעשות בעניין הזה את כל מה שאנחנו יכולים כדי להביא אותם.

ואני מקווה מאוד שהשעות הקרובות, ואם לא, הימים הקרובים מאוד, יהיו לנו ימים של נחמות פורתא, גם אם הנחמה הזאת תהיה כואבת מאוד, ובכל מקרה היא תהיה כואבת. אבל היא הרבה יותר תהיה נחמה מאשר כואבת. ולכן, אני מאלה שמתפללים גם עכשיו שמי שצריך לקבל את ההחלטות, שהקדוש ברוך הוא ישלח לראשיה, שריה ויועציה, כמו שאנחנו - - מתפללים בשבת. - - אומרים בשבת, את התבונה ואת הערכים הנכונים כדי שיקבלו את ההחלטה הנכונה, ושמהר ככל האפשר נתרגש ונדמע ונדאג שנראה את החטופות ואת החטופים שבים לגבולם. אמן, אמן. אם אני צריך מכאן לעבור במעבר חד - - דיברת עד עכשיו באמת דברי חוכמה. אל תהרוס.

אתה יודע מה, אם ביקשת - - באמת דיברת דברים שנוגעים ללב,

אז תשמע משהו, למרות שאמרתי שאני אלך מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ונתתי לך רמז על הצעת החוק הזאת, מה אני חושב, איזה תקנים ובמה צריך להשקיע כסף ואיזה רבנים נמנה, ואתה יודע שמעל הדוכן הזה אני, איך אני אגיד, ככה? משיח את כאבי על איך נראית היהדות במדינת ישראל ומי תרם ומי תורם לכך. אבל כיוון שאמרתי לך, לפעמים אני מכבד את בקשתך - - - תודה. אני מתרגש, כי אנחנו בסיטואציה מאוד מורכבת. אז אני מכבד את זה, ואני אעבור לדבר על נושא אחר שמטריד אותי. והזמן קצר מאוד, אבל אני אגיד את זה רק כפתיחה, על משבר בצבא הקבע. אני אגיד ככה: אני לא צריך את ועדת נגל שתצטט את דוד בן-גוריון. אני מקריא: "לדעתי, יש ליצור תנאים כאלה שצעירים טובים ומוכשרים ירצו ללכת לצבא הקבע והדאגות האישיות - - - לא ימנעו מהם הליכה לצבא.

חייבת לסדר את הדברים האלה אם היא רוצה להבטיח שיהיה לה צבא מעולה". ועדת נגל המשיכה וקבעה: "מערך הקבע הוא שדרת היסוד של צה"ל, משרתי הקבע הם מפקדי הצבא, נושאים באחריות להובלתו ואחראים על בניין הכוח והפעלתו, בשגרה ובמלחמה". אני אומר את הדברים האלה, ובהמשך לבקשתך, אני לא אצטט את מה שאמרו פה חברי כנסת ושרים מהקואליציה, את ההשתלחויות שלהם במפקדי הצבא, את ההתבטאויות המטומטמות שלהם שאנחנו מכוונים למפקדים ולא לחיילים, כאילו יש הבדל. אני לא יודע מה ההבדל בין אלוף משנה לבין סגן, מי אצלו המפקד ומי אצלו הלוחם, והם גם לא מבינים, אבל ההשתלחויות שלהם כדי לנקות מאחריות - - אתה מכיר את הפסוק? "המשכיל בעת ההיא יידום". נכון. והם לא שותקים. לכן אני רק אצטט את מה שכתבו בוועדת נגל, ואני אומר את זה בשביל לא להרחיב כרגע אבל אני עוד ארחיב, על הציטוטים העלובים של חברי כנסת. הם לא מבינים מה מבינים בשטח כתוצאה מהם, הם יעשו חוקים פה על יוקרת הצבא של עוד שקל, פחות שקל, אבל המילים שלהם מעל הדוכן הזה פוגעות אנושות במוטיבציה לשרת קבע. אני אקריא משפט אחד ואני אסיים,

שלא אנחנו מינינו אותה. - - - הוא כיבד אותי, מגיעה לו לא דקה, שתי דקות. "ללא טיפול עמוק ונחוש במשבר כוח האדם" הנוכחי, "צה"ל והמדינה עלולים למצוא עצמם במצב שיהיה קשה להתאושש ממנו. הוועדה סבורה שאנחנו קרובים 'לדקה ה-90' ולנקודת האל-חזור בנושא זה". אני מקווה שתהיה לנו הבינה להבין את גודל האחריות. תודה, אדוני. חרגתי ממנהגי. נעבור לדובר הבא, חבר הכנסת חמד עמאר. 15 דקות. חבר הכנסת אלעזר, אתמול בוועדת חוקה, כשהתחילו להתחמם הדיווחים, ביקשתי גם מחבריי מהקואליציה והאופוזיציה שבימים האלה, כשעם ישראל מתוח מאוד, קצת לשנות את השיח. וכיבדת אותי. אתה צודק במאה אחוז. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, התלמידים היקרים שנמצאים איתנו היום, אני לא יודע מאיזה בית ספר הם, ברוכים הבאים לכנסת,

אני אגיד לך, אדוני היושב-ראש, אתה אמרת שאתמול בוועדת החוקה ביקשת להרגיע. לא, השיח - - - - אבל אני אומר לך, היית צריך לבקש לא להביא חוק כזה כאשר כל העם בישראל היום ממתין ומחכה מה יקרה עם העסקה, האם יחזירו את החטופים, האם תהיה עסקה או לא תהיה עסקה. כולם במתח, ומה אתם מביאים לי? הצעת חוק שירותי הדת היהודיים. יש לך משהו נגד הדת? אין לי שום בעיה עם זה, אתה מכיר אותי. חייה ותן לחיות, זאת האמונה שלי תמיד, וגם האמונה של ישראל ביתנו, אתה מבין את זה. תחיה ותן לי לחיות, זאת האמונה שלי. אבל להביא את החוק הזה בזמן הזה, כשכל בית היום במדינת ישראל ממתין מה יקרה, מי יחזור ומי לא יחזור - - למה בג"ץ חייב את שר המשפטים עד 16? בוא נדחה. הסיטואציה, מלחמה. נעבור את זה ואז נמנה נשיא בית משפט עליון. זה, חייב עכשיו, ודת, לא. ניהלתי מליאה הרבה שנים. אתה יודע שניהלתי מליאה הרבה שנים. מעולם לא נכנסתי לדובר.

כי - - מעולם לא נכנסתי לדובר והתווכחתי עם דובר. - - איתך אני מרגיש פתוח. זה מתוך כבוד. אני אומר לך, גם יש לי המון כבוד אליך ואל חברי כנסת - - המון,

- - והמון כבוד לבית הזה. אבל הבית הזה גם צריך לדעת: יש מצבים שצריך לחכות קצת עם החוק הזה. להגיד את האמת, אתה מכיר את העמדה שלנו, של ישראל ביתנו, בקשר לחטופים: אנחנו רוצים שכולם יחזרו ועכשיו, ולא בעסקה של 33, 37 ו-15, ואנחנו לא יודעים כמה חיים וכמה לא חיים. אנחנו צריכים שכולם יחזרו, גם החיים וגם החללים, ולא להשאיר אף אחד שם. זה תפקידה של הממשלה. זה תפקידה של ממשלה שכשלה ב-7 באוקטובר. זה התפקיד שלה. להגיד לך את האמת? אמרתי את זה גם בשבוע שעבר. אנחנו כאופוזיציה מאוד עדינים איתכם, כי יום אחד אחרי 7 באוקטובר לא הייתם צריכים להישאר בשלטון. יום אחד לא הייתם צריכים להישאר בשלטון עם האסון שהבאתם על מדינת ישראל, עם ההרג שהיה לנו, עם להגיע לבית של משפחה בתוך מדינת ישראל, לרצוח, לאנוס ולקחת אותם חטופים. הייתם צריכים להתבייש לצאת לכביש. אנחנו לא היינו במצב הכי טוב ב-7 באוקטובר. ואני אומר לך, אנחנו כאופוזיציה פישלנו, כי אפשרנו לכם להמשיך לשלוט, כי אין לכם זכות, בשום מצב, לנתב את המדינה, לשלוט במדינה ולנהל את המדינה.

שבו אזרחי ישראל נחטפים מהבית שלהם זה מצב שלא היה.

קום המדינה לא היה מצב כזה. ואתה מצדיק אותי, לא היה מצב כזה. ולהמשיך ולנהל ולהרגיש כאילו כלום לא קרה, ואני שומע שרים שמתווכחים עכשיו: נפיל את הממשלה, לא נפיל את הממשלה. תחזירו את החטופים ותפילו את הממשלה, אבל תחזירו אותם. אנחנו כאופוזיציה היינו צריכים להפיל אתכם מזמן. עם ישראל היה צריך להפיל אתכם מזמן, להגיד לכם: עד כאן, אין לכם זכות להמשיך לנהל את המדינה, בשום מצב. ואני לא יודע מה העלות התקציבית של החוק הזה, אה, התחלף היושב-ראש. רציתי לשאול אותו אם בדקו בכלל עלות תקציבית של החוק הזה, שאומרים שהוא לא עולה כסף. אבל החוק הזה עולה כסף, ואני אומר לכם עולה, כי כשבאים למנות אנשים זה תקנים וזה כסף.

אומר שהמשרד לשירותי דת יממן את העלויות, אז זה עולה כסף. אני לא מבין איך אומרים שלא עולה כסף. אבל להגיד לכם את האמת, כבר לא מעניין אתכם אם זה עולה כסף או לא עולה כסף. אנחנו סיימנו את שנת 2024 עם 136 מיליארד שקל גירעון. שמעתי שמתגאים שהגירעון המתוכנן היה 7.7% וירד ל-6.9%. אבל אני יודע למה ירד הגירעון, כי ההכנסות היו יותר גדולות ב-10%. ואתה יודע, אדוני היושב-ראש, למה היו יותר ב-10%? כי אנשים הקדימו את הקניות שלהם. מי שרצה לקנות אוטו, מי שרצה לחדש אצלו בבית, אמר: אני לא אחכה ל-1 בינואר 2025 ואז יעלה המע"מ. ואתם יודעים, ברגע שעולה המע"מ ב-1%, שום דבר לא עולה ב-1% הכול הזדמנות להעלאת מחירים, וראינו את זה בכל מקום. ולכן הייתה הכנסה יותר גדולה. אבל נראה את זה בתקציב של 2025, כשתהיה ירידה ב-10 מיליארד בערך בהכנסה ממיסים שתכננה הממשלה הזאת. אנחנו עם 136 מיליארד שקל גירעון, אבל שום דבר לא מזיז לממשלה הזאת. לפעמים אומרים שיש חמישה משרדים מיותרים. אני יכול להתערב עם השרים עצמם אם שר אחד יודע כמה שרים יש לנו ומה השמות של השרים ומה תפקידו של כל שר. רק את השם של המשרד שלו הוא לא ידע, כי אני לא יודע את השמות של המשרדים, משרד המורשת, משרד לענייני ירושלים,

אדוני היושב-ראש. אני מבין שיש משרדים קבועים, כמו משרד התחבורה, משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד הספורט, משרד האוצר, כשאין לנו שר אוצר שם כי הוא כל היום מתעסק במה שקורה במקומות אחרים. אבל אני לא זוכר את השמות של המשרדים, ואני בטוח שגם השרים לא זוכרים את השמות של המשרדים. לכן, לא צריך לקצץ חמישה, שישה ועשרה משרדים. לפחות 15 משרדים צריך לסגור במצב קשה, כשהכלכלה קורסת, כשהגירעון מגיע ל-136 מיליארד שקל. אבל זה לא מעניין אותם. ולא רק המשרדים מנופחים והרבה משרדים, גם כספים קואליציוניים. שקל אחד לא קיצצו מהכספים הקואליציוניים ל-2025. מ-2024 ו-2023 לא קיצצו, אבל גם מ-2025 לא קיצצו, 5.4 מיליארד שקל כסף קואליציוני. אתם יודעים מה זה 5.4 מיליארד שקל, ועוד המשרדים המיותרים שלכם, ועוד החוקים האלה שעולים לנו עוד כמה עשרות מיליונים? יכולנו לעשות כמה תוכניות קטנות,

בין 12 ל-15 מיליארד שקל. בקרן הניקיון, היושב-ראש, יש לנו מעל 3 מיליארד שקל ששוכבים שם, לא משתמשים בהם, קופה בצד. אבל ריבית,

נשלם יותר ממה שאנחנו משלמים עכשיו: בשנת 2027, 25 מיליארד שקל רק ריבית, תוספת על הריבית שאנחנו משלמים אותה עכשיו. נגיע ליותר מ-60 מיליארד שקל ריבית רק. אני לא מדבר על החזרת ההלוואות. רק על הריבית אני מדבר עכשיו, והתוספת של 25 מיליארד שקל על הריבית. אבל הרבה יגידו לי: תשמע, המלחמה עולה, ועולה הרבה כסף.

אבל משרדים וממשלה צריך לצמצם, שהציבור יראה. למה הכול צריך ליפול על הציבור? למה הציבור צריך לשלם יותר מע"מ, להעלות לו את הביטוח הלאומי, להקפיא לו את נקודות הזיכוי, להקפיא את קצבאות הילדים? ואם אני אמשיך לספור, הכול מיסים. אתמול היה לנו דיון בוועדת הכספים, שאלתי את נציג האוצר, תגיד לי איזה מנוע צמיחה יש לך בתוך התקציב?

אין להם שום מנוע צמיחה בתוך תקציב. הכול בנוי על מיסים, מיסים, מיסים ועוד מיסים. שום מנוע צמיחה אין לנו בתוך התקציב. אפילו אם אני שואל את השרים בעצמם, למה שאני אשאל את השרים? אם אני אשאל את שר האוצר בעצמו, הוא לא יודע להגיד לי איזה מנוע צמיחה יש לו בתוך התקציב, כי זה לא מעניין אותו. ואמרתי, לא מעניין את שר האוצר מה שקורה אצלו במשרד האוצר. אבל אני אגיד לך את האמת, אדוני היושב-ראש. אני חייב כל פעם להזכיר לכולם, ובמיוחד לראש הממשלה, שהבטיח לראשי הרשויות הדרוזיות אצלו במשרד שעד חודש אוקטובר 2024 תהיה להם תוכנית חומש. אנחנו עכשיו בינואר, ראש הממשלה. אם שכחת שאנחנו בינואר, אני אזכיר לך, ינואר. מ-1 באוקטובר עברו כבר קרוב לשלושה חודשים, אפילו יותר משלושה חודשים, ועד עכשיו אין להם שום תוכנית חומש ולא הבאת שום תוכנית חומש. אפילו לא מכינים תוכנית חומש. לפני יותר מחודשיים נאמר לי על יד האוצר שבשבוע הבא, לפני חודשיים, יביאו את זה להחלטת ממשלה. ואני רוצה להזכיר לך, אדוני ראש הממשלה, ממה שהבנתי, יהיו 500 מיליון שקל לשנה בתוכנית חומש. כשהיינו במשרד האוצר, אביגדור ליברמן היה שר האוצר ואני הייתי שר במשרד האוצר, אישרנו 3 מיליארד שקל לשנתיים לרשויות הדרוזיות. 3 מיליארד שקל. לא 0.5 מיליארד שקל ומיליארד שקל בשנתיים, 3 מיליארד שקל בשנתיים. ואתה היית שר אז, ואתה זוכר את זה, איך אישרנו את זה בממשלה. לכן, אדוני ראש הממשלה, תתעוררו כבר. ממשלה, תתעוררו. אני מת לראות פעם אחת את הכיסאות האלה מלאים. אבל אתה יודע מה,

לעולם לא תראה את הכיסאות האלה מלאים. אתה יודע למה? כי חצי מהשרים הם נורבגיים, אז לא מגיעים. אפילו יותר מחצי נורבגיים. אז לעולם לא תראה את שולחן הממשלה מלא ויושבים כל השרים. אני לא ראיתי אפילו שר תורן פעם אחת שיושב לי כאן. תמיד שרים יושבים בצד, ואני לא יודע למה. כשהייתי שר, המקום שלי היה כאן.

וכיבדתי את אלה שמדברים וכיבדתי את הדיון. וישבתי שלוש שעות. לא חיפשתי לשבת רחוק. כי צריך לכבד גם את הבית הזה. ביום שני השר אלי כהן ישב שם בצד ולא כיבד בכלל את הדיון.

כן, כן. הוא לא כיבד את הדיון. בעיניי, שר צריך לכבד את הדיון, צריך לכבד את הבית הזה. הבית הזה, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, הוא בית העם, בית המחוקקים, מכאן יוצא כל דבר. אבל אני אגיד לכם, הממשלה הזאת השתלטה גם על הבית הזה, כי האופוזיציה כאן עושה את העבודה שלה, אבל הקואליציה מדברת כמו אופוזיציה אבל מצביעה מה שאומרת לה הממשלה. עד עכשיו לא ראיתי אחד שעומד ומתווכח מבחינה עקרונית על דבר שמביאים לכאן ואומר: תשמעו, אני קואליציה-קואליציה, אבל אני לא משוכנע. אבל הממשלה השתלטה על בית המחוקקים, כי כל מה שהיא רוצה היא יכולה להעביר. אין לה שום בעיה. ומה עכשיו הצעד הבא שלהם? להשתלט על הרשות השופטת. זו התוכנית שלהם. ברגע שהשתלטו על הכנסת ישתלטו על הרשות השופטת, ואז הם בעלי הבית. כל מה שהם רוצים, יכולים להעביר, לעשות, ואף אחד לא יכול להתנגד לכם. תודה רבה, אדוני. לכן, בושה שאתם יושבים כאן אחרי 7 באוקטובר.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת יוסף עטאונה. עשר דקות לכל אחד. בבקשה, עודד.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, היום אחר הצוהריים, כשאזרחי ישראל כולם עוקבים בדאגה אחרי מהדורות החדשות והמבזקים וממתינים לשמוע אם יאושר לשר הדתות למנות מינויים פוליטיים בתוך מועצות הדת גם ברשויות שאין בהן מועצות דת,

התבלבלתי, אדוני היושב-ראש,

אני התחלתי לחפש מה קורה עוד.

זה הבית הזה שמנותק ממה שקורה במדינת ישראל, ובזמן שכולם ממתינים כדי לראות אם יחזרו חטופים הביתה, אם יש עסקה כזו או אחרת, וזה גם לא משנה עכשיו מה העמדות השונות בעניין העסקה, זה לב-ליבו של עם ישראל עכשיו, הוא דואג לחטופות ולחטופים, הוא דואג לחיילים שלנו שנמצאים בחזיתות, ועל מה מכונסת כנסת ישראל ביום רביעי אחר הצוהריים? ממה אתם מוטרדים פה בקואליציה? עד כמה אתם יכולים להיות מנותקים? אתם מוטרדים מהשכר והתקנים במועצות הדתיות ובמתן הסמכות לשר הדתות למנות את המינויים הפוליטיים שלו - - עצוב. - - ולתת תקנים גם ברשויות מקומיות שאין בהן מועצות דתיות. ניתוק מוחלט, שמצביע על אובדן דרך של הממשלה הזאת, שפשוט לא מבינה

המציאות ואת החיים במדינת ישראל. החיים במדינת ישראל הם שאזרחי ישראל רבים לא ישנים בלילה ואימהות חוששות מהדפיקה בדלת, לא כמו שאמר השר גולדקנופ, שחס וחלילה יקבלו צו גיוס, הן חוששות מהדפיקה בדלת של מה שלום הילדים שלהן שנמצאים עכשיו בים, באוויר וביבשה ומגינים על עם ישראל בכל החזיתות. מזה מודאג עם ישראל. אבל הממשלה הזאת, יש בה שרים שחושבים שעם ישראל מודאג מזה שידפקו בדלת וייתנו לילד צו ראשון. בגלל זה לא ישנים בלילה, והוא דורש מראש הממשלה לפתור את הבעיה הזאת. הפתרון הוא אחד. אני אומר לכם ששמעתי גם את הקשקוש המוחלט שקשקש שר הביטחון בוועדת חוץ וביטחון על חוק הגיוס שלו, חוק ההשתמטות וחוק הפטור. לפי הנתונים שלו, חצי מהציבור החרדי שחייבים בגיוס, אנחנו נגיע ב-2040 לזה שהם יתגייסו, אם הם יואילו בטובם. ואת זה הוא אומר כשהאחים והאחיות שלנו, הילדים והילדות שלנו, עושים 200 ו-300 ימי מילואים בשנה. רק בשבוע שעבר תשעה

נפלו בהגנה על העם, על הארץ, פצועים. תגידו לי, אתם ירדתם מהפסים? מה עובר עליכם? אני באמת שואל אותך, אדוני השר, הממשלה הזאת, אני לא מצליח להבין מה עובר עליכם, באיזו מדינה אתם חיים, כמה אתם יכולים להיות מנותקים ממה שקורה כאן. לקדם חוק השתמטות בזמן שאנחנו כבר מתוחים עד קצה גבול היכולת מבחינת הגיוס והצורך של האנשים לשרת ולסכן את החיים שלהם כדי להגן עלינו. זאת מדינת ישראל. ואם כל אחד צריך לאחוז בנשק, ואם אנחנו נמצאים במלחמת מצווה,

אז חתן יוצא מחדרו וכלה מחופתה. זה המצב. והניתוק הזה מוביל לכך שגם כל מה שאתם עסוקים בו בזמן שהציבור נאנק תחת יוקר המחיה הוא בעצמכם. השבוע הממשלה הזאת מקדמת חוק בוועדת הכלכלה לקריאה שנייה ושלישית שמטרתו לסגור את השוק במקום לפתוח אותו. הרי כדי להוריד את המחירים נדרשת תחרות, אז במה עסוקה הממשלה בשבוע הזה, כשכל מי שהולך לסופר לא מצליח לסיים ולקנות את הקניות שהוא היה רגיל לקנות באותו הסכום שהוא קנה בעבר? היא מקימה ונותנת לחברה הפרטית, למועצת הדבש, סמכויות סטטוטוריות כדי לפקח ולסגור את השוק עוד יותר. רוצה לומר, חברת הכנסת פרקש הכהן, שהם, הליכוד, שרשום לו "תנועה לאומית ליברלית" כך הם רשומים ברשם המפלגות, אפשר למחוק את ה"ליברלית", כי בעצם, דה פקטו, שר החקלאות מהליכוד הגיע לוועדת הכלכלה כדי להקים מחדש את ברית המועצות, ברית המועצות של הייצור. את מכירה את מועצות הייצור? איזה מועצות ייצור יש? אתה מכיר, אדוני היושב-ראש? אז יש לנו את מועצת הצמחים, ויש לנו את מועצת הלול, ואת מועצת החלב, ואת מועצת הדבש, ואת מועצת הגפן והיין, ויש לנו את מועצת אגוזי האדמה. וכל אלה מנהלים לנו את החיים, על מה ייצרו כאן, ואיך ייצרו כאן, ומה יגדלו כאן ואיך יגדלו כאן, וכמה דבש יוכלו למכור.

באה ממשלת הימין, הימין הכלכלי, והממשלה הזאת מקימה בחוק ונותנת סמכויות לחברה הפרטית שנקראת מועצת הדבש, לקבוע מי יוכל להציב כוורות,

ובעצם לגדל דבורים במדינת ישראל. באמת, אני אומר, הבדיחה הזאת הייתה מצחיקה אם לא היינו משלמים עליה בסוף. זאת אחת הסיבות שבמדינת ישראל אנחנו משלמים על דבש בין 45 ל-55 שקלים לקילו במקום לשלם בין 18 ל-22 שקלים לקילו זה הפער. צריך להבין, אני לא יודע אם חברי הכנסת מבינים את זה, אבל יש אנשים שהולכים לסופר והם לא קונים דבש, זה מוצר יוקרה,

לא רק העניים.

בגלל שצריך לשרת איזה לובי חקלאי כזה או אחר? לכן אני אומר, אדוני היושב-ראש, סדרי העדיפויות כאן עקומים לגמרי. את החלק האחרון של הזמן שלי אני רוצה להקדיש לחבר כנסת בבית הזה שאיבד את הכיוון לגמרי. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת עופר כסיף מפרסם תמונה של חייל צה"ל שכתוב עליה wanted, הוא מבוקש בעולם. הוא אומר שהוא צריך להיות מבוקש על דברים נוספים, כשהוא מאשים שוב את מדינת ישראל בביצוע רצח עם. הוא עושה את זה בצורה שיטתית, שוב ושוב. מי זה חבר הכנסת כסיף? אז חבר הכנסת כסיף הוא זה שאמר שירי על חיילי צה"ל הוא לא טרור, ושהוא לא יכול לקרוא לפלסטינים שיורים על חיילי צה"ל "מחבלים"; הוא זה ששלח איחולי תמיכה למי שפעל לחרם על מדינת ישראל, הוא סירב לגנות פיגועים כי מדובר בלוחמי חופש, וחתם על עצומה שתמכה בטענות התביעה בהאג, שלפיה, לכאורה, ישראל מבצעת רצח עם.

על העניין הזה ניהלתי נגדו הליך הדחה, כש-85 חברי כנסת מהבית הזה הצביעו כדי להדיח אותו. אבל מבחינתו של חבר הכנסת כסיף חיילי צה"ל הם פושעי מלחמה. עד כדי כך הוא זקוק לתשומת הלב הזאת, שהוא מפרסם תמונה של חייל צה"ל עם הכיתוב wanted, ואומר: לא רק על זה, הוא צריך להיות מבוקש גם על דברים נוספים. התמיכה בטרור - - - מתי זה היה? לפני כשבוע. התמיכה של אותו חבר כנסת בארגוני הטרור האלה, כל פעם בכל מיני ניואנסים, כשהוא מתחמק, טובל ושרץ בידו ואומר: אני לא תומך בטרור, אבל אני רק תומך במאבק. דה פקטו הוא תומך בכל מי שמנהל מאבק מזוין כנגד מדינת ישראל. הוא מסרב לגנות את מי שמנהל מאבק מזוין כנגד מדינת ישראל, ומביע בו תמיכה שוב ושוב. אדוני היושב-ראש, מדובר בדפוס פעולה שיטתי. הוא לא מתנצל על ההתבטאויות שלו, על המעשים שלו, והוא לא חוזר בו מהם. הוא טוען שחיילי צה"ל שפועלים בג'נין לסיכול תשתיות טרור הם טרוריסטים. זה מה שאומר חבר כנסת שיושב בבית הזה, כשחיילי צה"ל האלה מסכנים את חייהם כדי להגן עליו. הוא טוען שמדינת ישראל מבצעת טיהור אתני בגדה,

שהשטח שהוא מכנה "בגדה" מדובר ביהודה ושומרון, ולא בגדה. יש את הגדה המרכזית, כי שתי גדות לירדן, זו שלנו וזו גם כן. אבל כשהוא מדבר על הגדה, חשבתי שהוא מדבר על הגדה המזרחית, לא. אז שידייק ויציין את יהודה ושומרון. הוא טוען שישראל טובחת בחולים ובעלי מוגבלויות וילדים. הוא טוען את זה, אדוני היושב-ראש, כאילו זאת האמת העובדתית, ומוציא את דיבתה של ישראל יום-יום ושעה-שעה.

הוא עושה את זה, אדוני היושב-ראש, בזמן שאנחנו במלחמה, ולכן הוא מוסיף חטא על פשע. בגלל זה חבר הכנסת כסיף לא צריך להיות חבר בבית הזה. גם לפי חוק-יסוד הכנסת הוא לא יכול להתמודד לכנסת, כי הוא לא עומד בסעיף 7א, שקובע שבעצם מי שמתנהג כמוהו לא יכול להתמודד לכנסת. תודה אדוני, היושב-ראש. תודה, אדוני. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מוזמנת, סליחה, יוסף עטאונה לעשר דקות. זה בסדר, שינו, הכניסו עוד אנשים. בבקשה, אדוני, עשר דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת עודד פורר, אתה כל פעם עולה ומזכיר את עופר כסיף. אני ציפיתי ממך שבדברים שהזכרת נגד עופר, רק אתמול שר בממשלת ישראל, שר פשיסט גזען, מה אמר? אני באופן אישי עמדתי מעל דוכן זה בתחילת המלחמה, ומה אמרתי, עודד? אמרתי שמלחמת התקומה שנתניהו מדבר עליה היא מלחמת הקיום וההישרדות הפוליטית שלו. בא בן גביר אתמול ומאמת את הדברים שאמרנו מתחילת המלחמה. הוא אומר שהייתה עסקה, הוא מנע שנה שלמה עסקה להחזרת החטופים. לפחות לנו הייתה עמדה ערכית מוסרית מהיום הראשון, ואנחנו גם היינו מאמינים שזה היה אפשרי לבצע עסקה של כולם תמורת כולם מהשבוע הראשון. גם הנציגים של חמאס בשבוע הראשון אמרו: אנחנו מוכנים. אמרו את זה באולפנים גם בלבנון, גם במקומות אחרים, שהם מוכנים להעסקה של כולם תמורת כולם, ומיידית. אנחנו אמרנו שנתניהו לא מעוניין, לא מעוניין בעסקה, לא מעוניין בסיום המלחמה. אנחנו גם אמרנו שהדבר הטוב היחידי במלחמה הזאת הוא לסיים אותה, אבל נתניהו רצה את המלחמה הזאת. למה רצה אותה? כי בן גביר וסמוטריץ', שני הפשיסטים הגזענים, רוצים מלחמה לשם מלחמה. מהצד האחר, נתניהו רוצה להמשיך להיות ראש ממשלה, לכן כל מה שקרה בשנה האחרונה, כל החטופים שנהרגו, כל האזרחים הפלסטינים והישראלים, מי שאחראי להם זה הכיסא של נתניהו. הוא רצה בזה. היום גם שמענו את התנאים של סמוטריץ' ואתמול של בן גביר. על מה סמוטריץ' מדבר היום? הוא מתנה לנתניהו תנאים שהוא יישאר בממשלה רק בשלושה מקרים: שהמלחמה תימשך, הוא רוצה גם צמצום הסיוע ההומניטרי, הוא דיבר עליו לפני חודשיים ואמר בצורה מאוד ברורה שזה מאוד מוסרי מבחינתו כגזען ששני מיליון פלסטינים בעזה ימותו מרעב ומהרעבה כתוצאה. היום הוא קיים בממשלה, והוא אומר ומתנה שבלי התנאי הזה הוא לא יישב בממשלה. חבל שיצאת, עודד פורר. אז מי שעושה פשעים, מי שמוביל מדיניות של פשע מלחמה, הוא השרים בממשלה הזו, ואתה מוצא לך לנכון לבוא ולתקוף את עופר כסיף. מי שאומר שזה מוסרי להרעיב שני מיליון פלסטינים בעזה, זה פשע, זאת גזענות, ואין לו מקום בשום חברה מתוקנת. הוא לא מסתפק רק בהרעבה ובצמצום הסיוע ההומניטרי בעזה, הוא גם רוצה תפיסת שטח לצמיתות. בואו נתרגם תפיסת שטח לצמיתות לשיטתו של סמוטריץ': הוא רוצה מהרגע הראשון שתהיה התנחלות חזרה בעזה ובמיוחד בצפון עזה.

שר שנמצא בממשלה כשיש חטופים ויש אסירים, וכולנו דיברנו מהרגע הראשון על עסקה של כולם תמורת כולם, והיה אפשר לעשות את זה, היום הוא מתנה לראש הממשלה שבלי התנאים של המשך מלחמה, של צמצום הסיוע ההומניטרי ותפיסת שטח בצורה קבועה בעזה, הוא לא מוכן להיות בממשלה. אז מי מבצע את הפשעים? מיהו הגזען? מי נגד האנושות? לפחות אנחנו כסיעת חד"ש מחזיקים בעמדה ערכית-מוסרית מהיום הראשון במלחמה הזו. אנחנו קראנו לסיים את המלחמה. אנחנו קראנו גם בצורה חד-משמעית לצאת למהלך מדיני. אין תחליף למהלך המדיני. אמרנו, כשדיברתם על ניצחון מוחלט, שבמלחמה אין מנצחים.

כמעט אחרי שנה וארבעה חודשים, אנחנו אומרים לכם: אין מנצחים במלחמה הזו, כמו שאין מנצחים בשום מלחמה. במלחמה כולם משלמים את המחיר. שני העמים, גם הפלסטינים וגם הישראלים, שילמו מחיר בשנה וחצי האחרונות כתוצאה ממדיניות שמובלת על ידי נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר. הם רוצים לחיות על חרב. הם רוצים לחיות על שנאה. הם רוצים לחיות על כיבוש. למה סמוטריץ' לא מעלה בדרישות שלו היום את השטחים הכבושים? ועוד פעם, עודד פורר, צריך לדייק במונחים ובמושגים. אלה שטחים כבושים. אלה שטחים של פלסטינים. הם מוגדרים כך גם במשפט הבין-לאומי. לכן שום טרמינולוגיה לא תעזור לכם. כיבוש בסוף צריך להסתיים. הכיבוש הישראלי בשטחים הפלסטיניים הכבושים צריך להסתיים בכל עת. אי-אפשר להמשיך ולשלוט בעם אחר, ועוד לחלום לשלוט ולהרחיב את הכיבוש גם לעזה. רק אנשים גזעניים, שמאמינים בדעות פשיסטיות, מאמינים בדברים האלה. אבל לצער של כולנו, בממשלה הזו האנשים האלה מכתיבים את המדיניות, את סדר-היום הפוליטי של מדינת ישראל. אני רוצה להתייחס לעניין הדוח שעלה בשבוע האחרון, של שלום עכשיו, שמתייחס לשטחים הכבושים, לשטחים הפלסטיניים הכבושים. אני אקריא אותו.

ב-15 בינואר 2025, מתכנסת ועדת התכנון העליונה לדון בקידום 372 יחידות דיור להפקדה בהתנחלות ביתר עילית. מאז תחילת חודש דצמבר, תקשיבו טוב, 2024 "מתקיימים דיונים שבועיים לקידום יחידות דיור בהתנחלויות. לעומת זאת, לא מתקיימים כלל דיונים לקידום בנייה פלסטינית ביישובים הנמצאים בשטחי C". להפך, בתקופה האחרונה בשטחי C, בשטחים הכבושים, מקדמים הריסה, בשטחים האלה, כמו שמקדמים בדיוק בנגב, ובדיוק כמו בצפון הרצועה. "מאז הקמת ממשלת נתניהו הנוכחית, קודמו מספרי שיא של יחידות דיור בגדה המערבית. בשנת 2023 מועצת התכנון העליונה אישרה 12,349 יחידות דיור, והיה זה שיא של כל הזמנים. בשנת 2024 אושרו 9,884 יחידות דיור. המעבר לאישור תוכניות על בסיס שבועי" פעם בשנה היו יושבים, פעמיים. היום, כדי לחזק את ההתנחלויות ולכבוש עוד שטחים פלסטיניים, על בסיס שבועי מתקיימת ועדת התכנון. המהלך הזה הוא מאוד מסוכן. אני קורא מכאן, ואני מקווה, וכולנו מקווים, מהיום הראשון, שתהיה עסקה של כולם תמורת כולם. הגיע הזמן לסיים את המלחמה הארורה הזו. את האנשים הגזענים האלה צריך לשלוח מכאן למקום אחד ויחיד, לפח הזבל של ההיסטוריה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. עשר דקות לרשותך. אחריו, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. כבוד היושב-ראש, אני מקווה שעוד היום או מחר יוכרז על הסכם, עסקה שתחזיר חטופים ותשחרר אסירים. אגב, יש אלפי אסירים פלסטינים עצורים ללא משפט.

גם ההורים שלהם מחכים. זו תכונה אנושית. החטופים היו יכולים להיות מוחזרים כבר בתחילת המלחמה, כאשר היו הצעות גם באולפנים גם בערוצים: כולם תמורת כולם.

הציעו את זה. הרי גם אנחנו הצענו את זה, אבל לא רק אנחנו. לאחר מכן, בנימין נתניהו החליט אחרת. אפילו במאי הייתה כמעט אותה הצעה, כמעט אותה הצעה. בא השר לביטחון פנים, לאומי, בן גביר, לפני יומיים וחשף בפני הציבור שהוא הצליח לסכל את העסקה הזאת כמה פעמים בגלל שיקולים פוליטיים, וכי היה באפשרותו לאיים על הממשלה להפיל אותה, לפני שנכנס גדעון סער וחבריו. הדברים האלה של בן גביר חושפים את השקר של בנימין נתניהו, את הסחר-מכר שלו בחיי אדם, את העובדה שהוא לא לקח את דרישת המשפחות בחשבון. הוא עבד עליהן. הוא עבד עליהן. יתרה מזאת, היא חושפת את העובדה שהנשיא ביידן ומזכיר המדינה בלינקן שיקרו פעם אחר פעם אחר פעם כאשר אמרו שהפלסטינים מעכבים. בישראל, בכל ערוץ היו אומרים מתי סוכלה, איך סוכלה. הרי פעם נתניהו נתן הצעה לנשיא ביידן, אמר לו: אנחנו מסכימים. ביידן, הנשיא הכושל, הנורא הזה, הנשיא הכושל ביותר, שמעורב בפשעים, הקריא את זה כאילו זו הייתה יוזמה שלו. אחר כך אמר: זה של ביבי. נתניהו חזר בו. - - - (אומר בערבית: הוא לא רוצה.) וביידן ובלינקן לא אמרו: זה בגלל ביבי שחזר בו. עשו לו הנחות. אבל גם הם נושאים באחריות מול המשפחות. גם בלינקן. היום הותקף בלינקן. בלינקן הותקף, ואמרו לו אנשים: שר הג'נוסייד. - - - (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: ) זה מה שאמרו לו האנשים שתקפו אותו. הוא ייזכר היסטורית עם הטייטל הזה, שאנשים אמרו לו. גם עכשיו יש הודעה: חמאס הסכים

לשכת נתניהו אומרת: לא, הוא לא העביר תשובה. אחר כך יש גורם ישראלי שאומר: ההודעה של נתניהו לא נכונה. גורם ישראלי. איך משחקים ברגשות של המשפחות. זה משהו מורט עצבים, הדקות האלה, השעות האלה, ההמתנה. ובצדק רבים חוששים שנתניהו יטרפד את העסקה, כי הוא כבר עשה את זה. הוא יודע לעשות את זה. (אומר דברים בשפה הערבית,

אני מאוד מקווה, יחד עם רוב מוחץ של ישראלים פלסטינים, שהעסקה תצליח, יחתמו עליה, יפרסמו אותה, היא תצא לפועל ותסתיים המלחמה הנוראית הזאת, שבגללה אנשים מקפחים את חייהם, נהרגים על ימין ועל שמאל. אלפים. אבל יש אנשים בימין, סמוטריץ', בן גביר, בן גביר נגד בכל מקרה, הוא רק עשה תרגיל כדי לא לצאת מהממשלה. הוא לא רוצה, הוא דבוק לכיסא, הוא לא רוצה לצאת, למרות שהוא נגד ולמרות שהוא יחתום, האנשים שלו ישחררו מבתי הכלא את האסירים הפלסטינים, הוא אמר לסמוטריץ': אולי תבוא? נצא יחד. זה חדש, זו פוליטיקה חדשה, מגוחכת אבל חדשה. סמוטריץ' במקום אחר, הוא סוחט את נתניהו בנושאים הקשורים בגדה המערבית, נושאי סיפוח, הפקעות. נושאים מסוכנים, בהחלט מסוכנים. אבל אנשי הימין האלה, כמו הרב שמואל אליהו, שהוציא, מה אתה מתערב? מה אתה מתערב כדי לסכל? הוא בעד לשחרר חטופים אבל נגד לשחרר אסירים פלסטינים.

לא תהיה עסקה, יעני, לא יהיה הסכם. יש כאלה, אני אומר את זה שוב: יש כאלה שאני אומר להם שהעסקה הזאת וההסכם הזה יושגו כאשר אתם תאהבו את החטופים בישראל יותר ממה שאתם שונאים את הפלסטינים בעזה. (אומר דברים בערבית, להלן תרגומם: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 בחוץ,

היושב-ראש, אם תוכל לתת לי תשובה: למה בית"ר ירושלים, שהיא הקבוצה הכי גזענית בעולם, אבל בישראל, תמיד מפסידה לערבים, תמיד מפסידה לבני ריינה ולסח'נין? מה ההסבר הסוציולוגי? בארבעת המשחקים האחרונים בטדי בני ריינה ניצחו את בית"ר, הניצחון האחרון היה תבוסה. כך גם עם סח'נין. מה ההסבר? אני תמיד אומר לשחקנים ולקבוצות לא להיגרר לפרובוקציה. הדרך הטובה ביותר לנצח את הגזענים זה להצטיין ולהבקיע ולנצח. זו הדרך הטובה ביותר. ראית את סייד אבו פרחי? (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם). בדקה האחרונה, איזה שער מרהיב, בחיבורים. ואחר כך - - - אבא שלו. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:).

בערבית:). עצרו את אבא שלו, מנהל סניף בנק לשעבר, מנכ"ל עירייה. בסוף חקרו אותו, לקחו אותו לתחנה על הפרת הסדר הציבורי.

שזרקו עליו חפצים, שקראו "שיישרף לכם הכפר" ועוד קללות, לא נגעו בהם. תודה רבה, אדוני. אסכם

אחריה, חברת הכנסת נעמה לזימי.

גברתי.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את הזמן

אני חשבתי שאחרי כל כך הרבה ימים צריך לעשות עסקה שכוללת את כולם. אני גם מאמינה שלא סתם, אני חושבת שנקודת השבר ביציאה מהממשלה, של בני גנץ וגדי איזנקוט, הייתה כשהם הרגישו שנושא עסקת החטופים פעם אחר פעם ממוסמס משיקולים פוליטיים. והינה אנחנו מוצאים את עצמנו עכשיו,

סוף-סוף מדברים על עסקת חטופים שתצא לדרך. אבל היא לא שונה בצורה מאוד דרמטית ממה שדיברנו עליה לפני, אני לא יודעת, ארבעה חודשים,

כשהיו יותר חטופים בחיים ופחות חיילים שנפלו. בכלל, אני חושבת שזה היה זמן שבזבזנו, זמן יקר, כמובן בחיי אדם אבל גם ביכולת, אם הפרטנרים שלנו לסיכומים הללו לא יעמדו בסיכומים, אז כל הדיבורים על לחזור ולהילחם היו הרבה יותר קלים אז. אבל אני רוצה לייחד את,

את עשר הדקות שיש לי - - - יש לך 20 דקות. 20 דקות. חשבתי שהתבלבלת ונתת לי עשר דקות, ואמרתי: לא נורא, לא נתקן אותו. לא, לא, 20, 20. תכף אני אאפס את זה. אין בעיה. רציתי להתחיל לדבר על כמה חטופות, לנצל את הזמן הזה ולדבר על בנות שאנחנו מתפללים ומצפים שהלוואי, בעזרת השם, תשובנה חיות. אני לא יכולה להגיד מה עבר עליהן, מה עובר עליהן, הן מצולקות בוודאי, פצועות נפשית וגופנית בוודאי. אבל בואו ניזכר באחיות שלנו, בבנות שלנו, בילדות שלנו, מבוגרות כצעירות, שאני מאוד מקווה שנזכה לראות אותן בשבועות הקרובים בחזרה בבית. אז בואו נתחיל, לא לפי שום סדר מיוחד, נתחיל לדבר על הראשונה, ארבל יהוד. אתם יודעים, היום אנחנו אומרים שמות, הגענו למצב שכמעט כל אדם שאני מדברת איתו יודע על מי אנחנו מדברים. אני חייבת להגיד לכם שזאת ילדה מקיבוץ ניר עוז, וכל פעם שראיתי את התמונה שלה עם החבר שלה, שגם הוא חטוף,

אריאל קוניו, אם אני לא טועה, בחורה יפהפייה מקיבוץ ניר עוז, חיוך זוהר, ובוא נראה ביחד איתך, אדוני היושב-ראש, קצת חומרים. ביקשתי שיספרו לנו על ארבל יהוד. אז ארבל יהוד, שבעזרת השם תשוב אלינו, היא בת 29. נחטפה מביתה בקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר יחד עם בן זוגה אריאל, ומוחזקת מאז בשבי החמאס. באותו בוקר אחיה הבכור דולב נרצח על ידי מחבלים כשניסה להגיש עזרה ראשונה לפצועים. מי שזוכר, לדעתי חודשים אחרי כן מצאו את הגופה שלו, והוא נקבר. כל מי שמכיר את ארבל מתאר אותה כקסם של אדם, טובת לב, מצחיקה, סקרנית, אוהבת חיים. היא בת, היא אחות, היא בת זוג, היא דודה מופלאה וחברה שאין דומה לה. עוד דבר שבטח לא ידעת הוא שחקר החלל הפך בשנים האחרונות למרכז חייה של ארבל. האהבה הזו התחילה כשהיא צפתה בסרט "בין כוכבים". החוויה הזאת שינתה את חייה והשפיעה עליה עמוקות. מאז הנושא הפך לחלק בלתי נפרד מחייה, גם באופן אישי, גם דרך למידה עצמאית ומעקב אחר עדכונים בתחום וגם מקצועית, כמדריכת חלל וכוכבים במרכז גרובטק שבמועצה האזורית אשכול. כמה מעניין, כמה מיוחד, שבחורה כזאת, שלפני שהתחלתי להקריא אמרתי לך שהיא עם חיוך זוהר, מתעניינת בכוכבים ובחלל. בעבודתה ארבל העבירה את אהבתה לכוכבים לילדים ולמבוגרים כאחד. היא הובילה סדנאות,

הסרט "בין כוכבים" לא רק הצית את האהבה שלה לחלל אלא גם סימן עבורה חיפוש אחרי הבנת היקום, קשרים אנושיים עמוקים, שאיפה לפרוץ גבולות, ערכים שארבל חיה ופעלה לפיהם. משפחתה של ארבל,

אחיותיה ואחיה, יחד עם בן זוגה אריאל, מחכים לשובה בכל יום. האובדן של אחיה דולב, שנרצח באותו היום, הוא קשה והוא מוסיף שכבה נוספת של כאב אבל גם נחישות ואמונה שארבל תשוב הביתה. אני רוצה להגיד לך, היושב-ראש, שאבא של ארבל נמצא הרבה בוועדות הכנסת, ואנחנו שומעים אותו הרבה. אנחנו מחבקים אותו ומאחלים לו שיחבק את הבת שלו בקרוב. נסיים בארבל ונאמר שכשם שהכוכבים שבהם התבוננה העניקו לה השראה ואור, ככה אנחנו מבקשים להעניק לארבל תקווה ואמונה, ושתהיה חזקה עד שובה הביתה.

נעבור לאישה הבאה, לבחורה הבאה, שאנחנו,

מקווים ומאחלים שתהיה בעסקת החטופים שבעזרת השם יודיעו עליה בשעות או בימים הקרובים, אמילי תהילה דמארי. אמילי תהילה דמארי היא אישה בת 28, נולדה ביוני 1996 בקיבוץ כפר עזה. אחות צעירה לבן, תום ושון ובתם של מנדי ואביחי. אמילי היא ילדה ואישה מלאה באור, שמחת חיים ואהבה, תכונות שקרנו ממנה לכל עבר והופכות כל מפגש לחוויה מעצימה. אמילי היא אישה שאהבה את החיים הטובים, ליהנות ולשמוח, וכל מה שהם מציעים. היא אהבה קריוקי עם חברים, מפגשי על האש, בילויים במסעדות טובות, חופשות מפנקות, ים וספורט, לא רק כתחביבים אלא כחלק מהותי מאישיותה, לחיות את החיים. אמילי דאגה שכל מי שסביבה ירגיש אהוב ומיוחד, ומה שעוד מיוחד בה זה שהיא יוצרת אווירה של שמחה ואנרגיות טובות בכל מקום שבו היא נוכחת. אמילי הייתה ילדה של משפחה, ועדיין כמובן, ובטח מתגעגעת למשפחתה מהשבי. אני מקווה שהיא תראה את כולם בקרוב. אמילי מעריכה את המשפחה, והיא עבורה ערך עליון. היא לא חוסכת במאמצים כדי לשמח את הקרובים לה, ולהפוך כל מפגש משפחתי לאירוע מלא בצחוק ואהבה. חוץ מזה, אמילי היא חברה נהדרת. היא אחת שמארחת בבית שלה לערבי קריוקי, היא מזמינה את כל החברים, היא יוצרת זיכרונות ומביאה אור וצחוק שממלאים את החלל. אמילי נחטפה מכפר עזה, משכונת הדור הצעיר, ב-7 באוקטובר, ומאז אותה שבת נוראית כולנו, המשפחה, חברים וכל אוהביה, מחכים לה ומתגעגעים אליה בכל רגע.

נעבור לדבר על אגם ברגר. אגם ברגר היא חיילת תצפיתנית בת 19, ונחטפה מהמוצב בנחל עוז ב-7 באוקטובר, יומיים בלבד אחרי שהגיעה למוצב. תאר לך. היא הייתה יומיים ונחטפה. בעצם מאותו הרגע היא עוברת מסע מאוד ארוך, היא ומשפחתה, ביחד עם כולנו, ואנחנו מחזיקים אצבעות ומתפללים לשובה הביתה. אגם היא ילידת חולון. ילדה עם אהבה עמוקה למוזיקה. היא מנגנת בכינור מאז גיל שמונה, מחפשת תמיד משמעות ושליחות. בתיכון היא הייתה במגמת מוזיקה בקריית שרת, והיא בעלת יומן אישי שתמיד כתבה על החלומות שלה לשנות את העולם ולעשות טוב בעולם. אגם בחרה להעמיק את הקשר שלה למדינה ולחברה במכינה קדם-צבאית בשם גל בעכו. במהלך קורס התצפיתניות בצה"ל היא הצטיינה ונבחרה למסלול שנקרא "כוכבות", שמיועד לפיקוד וקצונה. בתשובתה לשאלה מדוע היא ראויה להמשיך את המסלול כתבה אגם שהיא רואה בתפקידה שליחות, ושהיא מבקשת להעניק לחיילים תחושה של אמונה וביטחון. בבוקר הארור ב-7 באוקטובר אגם לבשה פיג'מה, ומצאו אותה במיגונית בנחל עוז. היא הצליחה ליצור קשר עם משפחתה בשלוש שיחות קצרות מטלפון של חברה שנרצחה לידה. בשיחה האחרונה היא נשמעה אומרת: יש יריות,

כולם בוכים. אני לא מפחדת. ומאז נותק הקשר. אגם כל החיים מפגינה אהבה לאנשים, מטפחת לוח חזון, שבו היא כותבת: סיפור חיי, אמונה, ושומר המסך שלה בטלפון הוא עם המילים: דרך אמונה בחרתי. ההורים שלה ואחיה, יש לה אחות תאומה בשם ליאם, יש לה אחות בת 18,

בן 13, הוא חגג בר-מצווה כשאגם בשבי. כולם ממתינים לה. ביום ההולדת של אגם המשפחה שלה והחברים שלה קראו לציבור להיות הפנסים שמאירים את הדרך, כהשראה ותפילה להחזיר את אגם הביתה. וזהו. אנחנו גם כן מקווים שהאמונה ודרך האמונה שהיא ראתה לנכון לכתוב עליה בשומר המסך מלווה אותה בשבי, ושהיא חזקה. בתקווה שבעזרת השם כולנו ומשפחתה נראה אותה כאן בקרוב. נמשיך לעוד תצפיתנית, דניאלה גלבוע, בת 19 וחצי מפתח תקווה. היא נחטפה ב-7 באוקטובר. כולנו זיהינו אותה בסרטונים שהופצו לאחר החטיפה. גם היא עם חיבור למוזיקה, היא למדה במגמת מוזיקה בתיכון בן-גוריון ובקונסרבטוריון, חלמה להיות זמרת מפורסמת. נדמה לי שלאחרונה כולנו צפינו בסרטונים של דניאלה שרה, עם קול הפעמונים הצלול שלה. יש לה אחות בת 14 וחצי. אני יכולה להגיד לך ברמה הכי אישית שאני יודעת שהיו כל מיני מפגשים שבהם כל פעם אמרו: אימא של דניאלה, קשה לה,

היא כן תבוא. חווינו חלק מהקשיים, כמו כולנו בכנסת, של המשפחות. דניאלה, אנחנו מחכים לבואך. רומי גונן, רומי גונן, בת 23, נחטפה מהפסטיבל למוזיקה נובה ב-7 באוקטובר. היא אוהבת דפוסים, ציורים, בעלי חיים. אנחנו מכירים ומוקירים את המשפחה המדהימה שלה, את אימא שלה, את האחיות שלה, שאני חייבת להגיד לך שהן כל כך מדהימות, כל כך כובשות וכל כך עשירות באישיות שלהן, שאני רק מצפה ומחכה לראות את רומי, ומקווה שהיא תוכל להתחיל להחלים ולשקם את חייה אחרי תקופה כל כך ארוכה. נעמה לוי, נעמה לוי, חיילת צה"ל ששימשה כתצפיתנית במוצב נחל עוז, שהיה ממוקם על גבול רצועת עזה. במהלך המתקפה נחטפה על ידי מחבלי החמאס. בהמשך היום פורסם תיעוד ויראלי של נעמה, כשהיא נגררת על ידי מחבלים עם ידיים קשורות, וכתם ודם על מכנסי הטרנינג שלה. הסרטון הזה הפך לסמל לאלימות שנעשתה כלפי נשים ישראליות בשבי. נעמה גדלה ברעננה. ספורטאית טריאתלטית, חניכה בנעם, בוגרת עמותת ידיים של שלום,

למדה בתיכון במגמת דיפלומטיה, וכמובן, שימשה כתצפיתנית. החטיפה של נעמה הפכה לנושא חשוב מאוד בתקשורת העולמית ובישראל. אימא שלה רופאה. אבא שלה, אחיה, כולם, אנחנו כולנו מתפללים שנעמה המקסימה והנהדרת תחזור אלינו בקרוב. באמת, צעירה, שתחזור אלינו ממש בקרוב. עפרה קידר, דמות מופת, נולדה וגדלה בהתיישבות הקיבוצית. היא בתם האמצעית של פנינה ודובל'ה גיטל, אחות לחנה ולאילן. תחילת חייה הייתה בקיבוץ קדמה, שהוריה היו בין מקימיו. כשקיבוץ קדמה התפרק ב-1962 היא עברה לקיבוץ בארי עם קבוצת חברים, ובעצם עפרה החלה את פרק חייה החדש, היא התחילה לגור בבארי. עפרה ויתר ותיקי הקיבוץ, היא הצטרפה לקיבוץ בארי. עפרה הצטרפה לשיבולים והתקשתה בהתחלה להתרגל לשינויים ולאובדן חברתה, שעברה לקיבוץ אחר. אבל עם הזמן היא מצאה את מקומה, הצטיינה במשחקי כדור, במיוחד במחניים. יש לה מסירות ספורטאיות ומדויקות. היא מפגינה אחריות וחריצות יוצאת דופן, שהן החותם שלה. היא חלמה תמיד לצנוח, מתנדבת לקפל מצנחים. הדיוק והיעילות של זיכו אותה בהזדמנות לצנוח מספר פעמים. אחרי שירותה הצבאי ושנת השירות בקיבוץ אל-רום היא פגשה את סמי. השניים נישאו וחזרו לקיבוץ בארי, וגידלו שלושה ילדים. יש לה שלושה ילדים, אלעד, אורן ויעל. הם ניהלו חיים צנועים. עפרה עבדה במשך שלושה עשורים ברפת, ובמיוחד בטיפול בעגלים וכו', וביצעה עבודות פיזיות. חייה של עפרה מלאים בשגרה. היא יצאה להליכה באותו הבוקר, ופגשה במחבלים, שחטפו אותה. לאחר כחודשיים התברר גם גורלה והאובדן שלה, היא נרצחה באכזריות. יהיה זכרה ברוך. אנחנו מקווים שהיא לפחות תשוב באופן שמשפחתה ויקיריה יוכלו לקבור אותה בקבר בישראל, ששם היא תמצא את המנוחה שלה. נסיים עם שירי ביבס, בת קיבוץ ניר עוז. מוקפת במשפחתה האוהבת, בעלה ירדן, שני הילדים, משפחה צעירה ומאושרת. כולנו מכירים את שירי ביבס, ירדן והילדים. זהו אחד הרגעים המטלטלים ביותר מ-7 באוקטובר, שהפך לסמל לאכזריות ולכאב הנורא. אנחנו מקווים ומצפים שנראה בשורות טובות בעסקה הזאת מכל משפחת ביבס. כולנו בעם ישראל לא שוכחים את כפיר ואריאל התינוקות, ואנחנו כולנו תקווה שבעסקה הזאת אנחנו נשמע בשורות טובות ביחס אליהם,

ירדן וילדיהם. אנחנו נתפלל. אני מקווה שנגיע לרגע שבו נבין מה קרה שם, והלוואי והלוואי שנראה חלקם בחזרה. זהו, אדוני היושב-ראש. אתה רוצה שאני אדבר עוד? אני חושבת שבזה נסיים. יש לך עוד דקה וחצי.

אני חושבת שיש לי עוד על מה לדבר, על נושאים אחרים, אבל באמת שרציתי לאסוף איזה מקבץ של נשים, בחורות,

עדיין בשבי וחלקן מה שנקרא תובאנה לקבורה, ולספר שכל אחת היא עולם ומלואו. זה לא רק סיסמה, קלישאה. תודה רבה. תודה רבה, אכן מחווה ראויה מאוד. ונצטרף לתקוות, בעזרת השם, שיחזרו בשלום, כמה שיותר מהר. חברת הכנסת לזימי, גברתי, בבקשה.

כנסת נכבדה, כולנו עכשיו ברגעי חרדה ומתח ותקווה גדולה. אני לא יכולה להתעלם, נמצא כאן השר עמיחי אליהו, לא יכולה להתעלם מזה שיהיה שר במדינת ישראל שהולך להצביע נגד עסקת חטופים נוספת. שמתפלל שהם יחזרו כל רגע.

זה ביזוי היהדות, התפילות שלך. עמיחי אליהו, התפילות שלך הן ביזוי היהדות והמוסר היהודי.

הצבעתם נגד עסקה ראשונה של השבת ילדים ותינוקות, של השבת חטופים. הגדלתם ומנעתם עסקה. הודיתם.

יו"ר המפלגה שלך הודה שהוא מנע פעם אחר פעם עסקה, עמיחי אליהו. בימים הקשים

- - מנע עסקה. והינה, אתה הולך, אתה הולך להצביע נגד עסקה נוספת, אחרי שנה ושלושה חודשים, בלי בושה. בלי בושה.

מה לנו ולהם. אני לא יודעת מה לי ולאנשים שמוכנים להפקיר את האחים והאחיות שלנו בשבי.

מגיע רגע של עסקה, והם חושבים איך נתבדל, איך נהיה הכי ימין מלא מלא מלא, ועל הדרך הפקירו כל ערך, כל נורמה, כל מוסר, כשיש משפחות שלא ישנות, כשיש חטופים שמעונים בעזה.

הוא יצא, כי מה אכפת לו מהאחים והאחיות שלנו. זה אנשים בלי מוסר יהודי, בלי מוסר בכלל, שלא צריכים להיות כאן. הם לא צריכים להיות כאן. זה בית העם, זאת הכנסת, היא אמורה לייצג חמלה וסולידריות וערבות הדדית. האנשים האלה יכולים לדבר כמה שהם רוצים על זה שהם מתפללים, שהם מתפללים עבור עסקה. אתה יודע משהו? היהדות שלנו היא קודם כול אהבת אדם. היא קודם כול חמלה וסולידריות. והם המציאו יהדות אחרת. הם המציאו יהדות אחרת, ואין לי ולהם דבר.

ואני רוצה להגיד יותר מזה: כשבן גביר אמר בקולו שהוא מנע עסקה, הוא אמר בעצם בקולו שבנימין נתניהו דאג לשרידות פוליטית על פני הצלת האחים והאחיות שלנו. וכשנרצחו שישה חטופים, זה היה על פוליטי. פוליטי. כשבן גביר אמר את זה, זה בדיוק מה שהוא אמר. ועוד הם ממשיכים, ומגדילים, למנוע עסקה. אין חרפה כזאת, והמקום הזה ראוי לאנשים טובים יותר. אני אגיד משהו נוסף. מי ששם את האנשים האלה במקום הזה ונתן להם כוח בקבינט, הוא אשם. כן, כן, גם הוא אשם. אני פשוט באמת נחרדת מזה שכשכולנו כעם אחד, כעם אחד, מתפללים, משוועים, כל כך מתרגשים מהמחשבה שישובו החטופים והחטופות, יש מי שעכשיו מחבלים בעסקה. אני אגיד משהו. הרבה הרבה הרבה דיברו על אחדות, בצדק. בצדק דיברו על אחדות בשנה וחצי האחרונות.

היא הצלת חיים, אחדות היא הרגע הזה שכולנו מתרגשים ורוצים להציל אותם. מי שמפוררים אותנו זה מי שמקריבים את האחים והאחיות שלנו. הם החורבן, הם מונעים אחדות. אני רוצה לספר דווקא לך משהו, אני שמחה שאתה פה עכשיו,

אתמול קיימנו בכנסת, הובלתי יום מיוחד, יום הדיור הציבורי. שנינו, הנושא הזה קרוב לליבנו, לא זר לנו. התקיימו בכנסת כעשרה דיונים בנושא הזה של הדיור הציבורי. נמצא פה גם שר השיכון. היו כעשרה דיונים, היה גם כנס מיוחד והיה יום מיוחד במליאה. כולנו פתחנו כל דיון ואת הכנס בתפילה הזאת, היהדות שלנו היא ברורה, להצלת החטופים והחטופות, שתהיה עסקה, שישובו כל החיילים לבתיהם, שלא ייהרגו עוד חיילים, שיחלימו הפצועים. אתה יודע, תפילה - - - מהלב. מה זה מהלב. אתה יודע מה ראיתי? כל פעילי הדיור הציבורי שהגיעו,

אלה אנשים שלא היה להם רגע של מנוחה מיום שהם נולדו. אנשים שנולדו לעוני, שנולדו למערכות וממסד שחובט בהם, שנולדו לקושי כדרך חיים. אין מזור, יש רק קושי. והאנשים האלה, כל פעם שהתחלנו דיון ובירכנו, אמרו אמן. אתה שמעת את ה"אמן" הזה,

של כל המטען של החיים הקשים על הכתפיים שלהם, וראית מה זה כנות, מה זו אהבה, אמן של הזדהות, של אהבת אדם, של חמלה. הייתי רוצה שהמקום הזה, מי שיושבים פה, יהיו עם הלב שלהם, עם החמלה שלהם. אנשים שכל החיים שלהם רק סבלו מהמדינה, ממשרד השיכון, מעמידר,

רק סבלו כל החיים שלהם, הגיעו לוועדה לזעוק את הכאב שלהם, וכשדיברנו על החטופים הם היו בשקט,

בשקט תהומי, ורק אמרו אמן. אמן. זאת ישראל היפה, של החמלה, של אהבת האדם. אלה אנשים שגם במקום הכי נמוך שיש יודעים לראות מה חשוב, מה זו ערבות הדדית. ולצערי יש פה אנשים שיושבים על הכיסא, במקום הכי בכיר שיכול להיות, ושכחו מאיפה באו ולאן הם הולכים ועבור מי אנחנו כאן. אז אני רוצה להגיד רגע, בנימה יותר אופטימית: אני מקווה שהאנשים האלה, שיש לי רק דברים רעים לומר עליהם, לא יסכלו עסקה. אני מקווה שהעסקה הזאת תצא לפועל, ואני מקווה שהיא תהיה עסקה כוללת. שתהיה עסקה כוללת להשבת כל האחים והאחיות שלנו. אני מקווה שתהיה עסקה שגם תסמן את סיום המלחמה. את סיום המלחמה והחזרת החיילים שלנו למשפחות שלהם. אני מקווה מאוד, ואני מסתכלת פה על שר השיכון, כי שר השיכון, שלא מוכן לשלוח חיילים לצבא, כן רוצה לכבוש את עזה ולהתנחל שם. עם ילדים של אחרים, עם זה אין לך בעיה, אני יודעת. עם ילדים של אחרים. מי יישב? באוהלה של התורה נשמור עליהם? איך נשמור עליהם? אתה, שלא מוכן לחוק גיוס שוויוני, הולך לכנסי התיישבות בעזה. אין, אין חרפה יותר מזה. לא תהיה חרפה יותר מזה. אין ביזיון גדול מזה. גם בסיעה שלך אומרים את זה, גם אנשים שיושבים איתך באותה מפלגה אומרים את זה, לא רק אני. זאת בושה שלא הייתה כדוגמתה בחיים האלה. עובד לחוק השתמטות בזמן שחיילים נהרגים, בזמן מלחמה, והולך לכנסי התיישבות בעזה ולא מדבר על סיום המלחמה. אין צביעות כזאת בעולם. זו צביעות שגם יש בה משהו שהוא לא אנושי. החזרת כל החטופים והחטופות אפשרית עם סיום המלחמה. במקום ללכת להתחנף לאיזה בייס חרד"לי קיצוני וסהרורי, תסתכל על העם הזה. זה הדבר הכי יהודי לעשות, גולדקנופ. הכי יהודי לעשות. אמרת שכולם אמרו אמן ביחד - - - תשמע, תעזור לאנשים האלה. אתה ביטלת את חוק רן כהן, אתה ביטלת את חוק זכויות הרכישה של דיירי הדיור הציבורי. הם באו גם בשביל זה. אתה, שר השיכון, זרקת את דיירי הדיור הציבורי. - - - לא רציתי להגיע לזה, אבל זרקת את דיירי הציבורי, הפקרת אותם. הם משעממים אותך, הם לא מעניינים אותך, גולדקנופ.

שיתחיל קצת לעניין אותך. אתה יודע, לא הכול זה בייס ומגזר. האנשים האלה לא בהכרח מצביעים לי, שנינו יודעים את זה, אבל הם האנשים הכי מוחלשים שיש. אני אעמוד לצידם, כי זה לא משנה איפה הפתק שלהם נמצא. זה לא משנה. בשביל זה אנחנו כאן. אני לא פה כדי לשרת מגזר. השכבות המוחלשות מגדירות גם אותנו כחברה, וכשאנחנו מעצימים את המוחלשות של קבוצות אוכלוסייה, אנחנו פוגעים בעצמנו. נטשנו אותם? נטשנו את עצמנו. אתה נטשת אותם. אתה נטשת אותם, גולדקנופ. נטשת אותם. החוק הזה חייב לעבור, חייב להיות מחודש. נטשת אותם. אבל לא רק אותם נטשת. אתה בן אדם שעובד על השתמטות בזמן מלחמה בעודך קורא לילדים של אחרים ליישב את עזה. סליחה, לשמור על מי שמיישבים את עזה. אין צביעות כזאת. את אמרת - - - אל תקריב ילדים של אחרים, גולדקנופ. אל תקריב ילדים של אחרים. אין לך זכות כזאת. אמן, אמרת? את הכי מפרידה בעם. אתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה, אני אומרת אמת. אם היא נדמית לך כאמת מפלגת או משהו כזה,

תתנהג אחרת. אני מציגה את המעשים שלך, אני אומרת אמת. אם המעשים שלך הם מעשים מפלגים, תתקן אותם, אתה לא צריך להגיד את זה. לא המילים שלי מפלגות, המעשים שלך מפלגים. המעשים שלך מפלגים. אדם שעובד על השתמטות בזמן מלחמה ולא קורא לסיום המלחמה, אין דבר פחות מוסרי מזה. אמן שיחזרו כולם. אמן, אמן, אמן. תודה רבה לך, גברתי.

חבר הכנסת רון כץ, בבקשה, עשר דקות לרשותך. אחריו, נעמה, להזכיר לחבר הכנסת גלעד קריב. עשר דקות, חבר הכנסת כץ, בבקשה. תודה רבה, אדוני היו"ר. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, כולנו,

עוקבים בדאגה וציפייה ובדריכות

אחרי כל פרט הכי קטן שמבשר על התקדמות בעסקת החטופים שתאפשר סוף-סוף למדינת ישראל להחזיר הביתה את אלה שהפקירו, את אלה שהממשלה הזאת הפקירה פעם אחת ב-7 באוקטובר ופעם שנייה ומתמשכת מ-7 באוקטובר. מפה אני רוצה, אני לא יודע אם זה להעביר מסר, לבקש, לנסות להגיע טיפה ללב האטום של שרים פופוליסטים ולפנות אליהם מפה ולהגיד להם: יש מקום שלא עוסקים בו בפוליטיקה. יש ערכים שמעבר לפוליטיקה, שבהם אתה לא מנסה לעשות שרירים לבייס ואתה לא מנסה לקבל לייקים ברשתות החברתיות, אתה פשוט אמור להתנהג כמו בן אדם. לא ציפו ממך לשום דבר אחר. לא יכול להיות שיעמוד שר במדינת ישראל ויתגאה בעובדה שבזכות הכוח הפוליטי שלו הוא סנדל עסקאות להחזיר חטופים למדינת ישראל. במשך שנה שלמה אנחנו אומרים שעסקת החטופים היא עסקה פוליטית, מעכבים אותה מתוך שיקולים פוליטיים. עמד פה ראש הממשלה ואמר: מה אתם רוצים ממני, זה לא אני, זה הצד השני. ובתדרוכים ובוועדת החוץ והביטחון, איפה לא שמענו שזה לא קשור אליהם. ואז עומד שר הטיקטוק בן גביר ואומר בקולו: אנחנו מנענו עסקת חטופים. לא תשמעו חלילה הכחשה מראש הממשלה, לא תשמעו הכחשה מאף אחד. אתם יודעים למה לא שמענו הכחשה מאף אחד? כי זה נכון, כי בן גביר הצליח באמת לסנדל עסקת חטופים, כי בגללו הם נשארו בגיהינום של עזה, בגללו ובשיתוף פעולה עם מפלגות הזויות אחרות. אז אני באמת רוצה לומר מפה לקואליציית הדגים הקפואים: מה קורה לכם? מה קורה לכם, שאתם שומעים את בן גביר אומר: אני סנדלתי עסקת חטופים, אני מנעתי את החזרת האחיות והאחים שלנו אל עבר מדינת ישראל, לא תגידו כלום? אף אחד? אין צדיק אחד בקואליציה שיקום ויגיד: זה לא ייתכן? זה לא יכול להיות? אחד. אדוני השר, אתה יושב פה. לא ראוי לגנות את בן גביר? אתה מבין? זאת הבעיה שלי. זאת הבעיה שלי, באמת. אתה מגיע למקום הזה ואתה מסתכל עליו באיזו חרדת קודש, אתה אומר: זה בית העם, פה מקבלים את ההחלטות, פה נבחרים. ואז אתה מבין שלא מקבלים פה שום החלטות. יש פה קומץ קטן של אנשים שמנהלים את כל הכיסאות האלה, וגם אתה, אתה ראש מפלגה, שר בכיר, לא יכול לגנות את בן גביר, אז לאן נגיע? יש פה אדם שמשחק בחיי אדם, שפדיון שבויים לא מעניין אותו. יותר מעניינים אותו כותרת בעיתון וריאיון בטלוויזיה מאשר לקדם עסקת חטופים, ואף שר בממשלה כולל אותך לא אומר: אסור להתנהג ככה. לא אומר עכשיו משהו קיצוני, אני אומר לקום ולהגיד לו: אסור להתנהג ככה. פדיון שבויים גובר על הכול, תתנהג ככה, אנחנו נסתדר גם בלעדיך, משהו, משהו עבור אותן נפשות אומללות ומסכנות שאולי רואות אותנו עכשיו. אולי הם רואים משהו ממה שקורה במדינת ישראל, אולי מראים להם, בשביל המשפחות שלהם, בשביל מי שנלחם עבורם בשביל להחזיר אותם. הדבר היחיד שאזרחי מדינת ישראל מבקשים הוא שפיות. הם רוצים שנציגי הציבור שלהם יתנהגו כמו אנשים הגונים, שנציגי הציבור שלהם ידעו מה חשוב ומה לא חשוב. לא חשוב להתעסק בפופוליזם, ולא חשוב לנסות להיות ג'ון רמבו על ראש ממשלה שגם ככה חלש. אנחנו מבינים, הוא חלש,

לכופף אותו בדברים של הצלת חיי אדם. לכם יש כוח גדול. כמו שהוא אומר, אני אפרוש מהממשלה אם תהיה עסקת חטופים, אתם יכולים לתת קונטרה, להגיד: אנחנו נפרוש מהממשלה אם לא תהיה עסקת חטופים. זה מה שאזרחי מדינת ישראל מצפים מכם ברגע הכי גורלי בעסקה. כל מילה לא במקום, כל התנהגות לא נכונה, עלולות להביא להתפרקות העסקה הזאת. הרי אי-אפשר לדעת מה הפירומן הזה יעשה. מחר בבוקר הוא יכול לעלות להר הבית ולעשות שם, להדליק את המזרח התיכון. חייבים לשמוע מכם קול ברור של הנהגה שאומר: לא משנה מה הוא יעשה, אם לא תהיה עסקת חטופים, אנחנו לא נשב בממשלה הזאת. זה ראוי, זה נכון, זה הדבר היהודי לעשות, זה הדבר הנכון לעשות. ואתה רואה, אני מבקש ממך בשם אזרחי מדינת ישראל,

אני לא עושה פוליטיקה, אני מבקש ממך בתור אזרח, בתור רון כץ, אני מבקש ממך, תדבר עם ראש הממשלה, אל תוציא את זה אפילו החוצה אם אתה לא רוצה, תדבר עם ראש הממשלה, תגיד לו: אם לא תהיה עסקת חטופים, לא תהיה ממשלה. זה מה שהוא צריך לשמוע, חייבים לתת קונטרה לבן גביר. אני עליתי לפה, ביקשתי לדבר כי אתה נמצא בחדר, ואני יודע שיש לך משמעות. אני אומר לך, מדובר בשר פופוליסט. בשביל כותרת בעיתון הוא יקריב ויפרק את העסקה. מחר הוא יכול לעלות להר הבית. ראש הממשלה חייב לשמוע מכם שלא משנה מה הוא עושה, אם לא תהיה עסקה עכשיו, כי יש עסקה עכשיו, אתם לא תהיו שם. ומישהו צריך להגיד את זה, אדוני השר. אתה צריך להגיד את זה, ולא רק להנהן בראש, באמת להגיד את זה, ולא רק אתה. אני לא מצפה מהרבה מאוד אנשים פה, אבל יש קומץ קטן של אנשים שאני מצפה לשמוע את זה מהם, שברגע שהצבא אומר: השגנו את היעדים שלנו, ברגע שאומרים: יש עסקה, יש נכונות, כל הצדדים רוצים לעשות עסקה, הדבר היחיד שמפחיד אותי, ואני באמת אומר לך, אני בלחץ אימים מזה שמחר בבוקר השר הפופוליסט הזה בן גביר יעשה משהו קיצוני, שאף אחד לא יודע מה הוא יעשה. הרי עכשיו הוא יושב בחדר שלו ואומר: מה יש על הפרק? יש על הפרק את זה שהולכים לעסקה, הוא מתנגד לעסקה, והוא עכשיו יושב עם עצמו ועושה תרחישים איך הוא יכול לחבל בעסקה.

אני גם עושה לעצמי תרחישים איך הוא יכול לחבל בעסקה, ואנחנו מבינים שיש לו כמה נקודות סופר קיצוניות כמו לעלות להר הבית, כמו לעשות דברים כאלה. אני לא רוצה לתת רעיון לליצן של הכנסת, אבל יש לו מה לעשות, ולכן צריכים אתכם. צריכים אתכם באמת לעמוד פה על "לא תעמד על דם רעך", על פדיון שבויים, על 1,001 מצוות שהתורה מדברת עליהן, שהמוסר מדבר עליהן, שהמצפון מדבר עליהן. באמת אתה ועוד כמה פונקציות חשובות בממשלה צריכים לתת קונטרה לשר המשוגע הזה. אין מילה אחרת. לא יכול להיות שברגע הכי רגיש של עסקת החטופים הוא יוציא סרטונים ופוסטים וינסה לקחת איתו את סמוטריץ', נפרוש ביחד מהממשלה. והינה אני אומר לך פה, ונמצא מאיר כהן לצידי: אנחנו ניתן כל מה שצריך מבחינת יש עתיד בשביל לקיים את העסקה הזאת. העסקה הזאת תצא לפועל, היא חייבת לצאת לפועל, אבל כמו שראש המפלגה שלי, שתאמין לי, כנראה אוהב את נתניהו פחות ממך, ידע לקום ולהגיד: אנחנו נהיה שם ואנחנו ניתן גב לעסקת החטופים, גם אתם צריכים להגיד: אנחנו נהיה שם וניתן גב לעסקת החטופים, וש"ס צריכים להגיד: אנחנו נהיה שם וניתן גב לעסקת החטופים. חברי כנסת הזויים בליכוד חתמו היום על מכתבים נגד העסקה, שתבין מה קורה פה. מי חתם? כמה חברי כנסת בליכוד חתמו היום על מכתבים - - בליכוד? אתה יכול לנחש מי, אדוני היו"ר. - - חתמו על מכתבים נגד העסקה, ולשכת נתניהו קוראת להם בשביל לנזוף בהם, אבל אתה מבין שהכול מתחיל מבן גביר. הוא מנסה לעשות פה עכשיו איזשהו מישמש בתוך הקואליציה בשביל לנסות לכופף את נתניהו.

הכוחות הנורמליים בבית הזה,

כולנו ביחד, בלי קואליציה אופוזיציה, כולנו ביחד צריכים להגיד: לא תהיה ממשלה, לא תהיה מדינה, לא תהיה כנסת, לא תהיה קואליציה,

אם לא יחזרו החטופים. ריבונו של עולם, על מי מדברים? מדברים על להחזיר את הבנות שלנו מהגיהינום של החמאס. אלוהים יודע מה, אני לא רוצה, מדברים על להחזיר נשמות יהודיות למדינת ישראל, על לטפל בהן, על לעזור להן, על להביא אותן לפה. ובזמן הזה שאנחנו כולנו מצפים ומתחננים ומקווים ומתפללים שהם יבואו וייכנסו למדינת ישראל, יושב בן גביר ומחתים חברי כנסת פופוליסטים והזויים בליכוד נגד עסקת החטופים. אז אני אסיים את הדברים שלי בתפילה להחזרת החטופים, ואני אומר פה בשמי,

חבר הכנסת מאיר כהן, שנמצא פה, בשם מפלגת יש עתיד: אנחנו נהיה אלה שנעשה הכול בשביל שהם יחזרו. אתם צריכים להיות אלה שיעשו הכול בשביל שהם יחזרו. עוד מפלגות שפויות צריכות לעשות הכול בשביל שהם יחזרו, אחרי זה נתעסק בכול, נתעסק בכל הפוליטיקה בעולם, אבל היום ומחר צריכים לעזוב הכול ולהתעסק רק בהם.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת משה טור פז לעשר דקות, ואחריו יבוא חבר הכנסת מתן כהנא. לא עכשיו, יש לך עשר דקות, תירגע. מתן, אתה פה? בבקשה, אדוני, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אני רוצה להתחיל,

במושג חדש שלמדתי בימים האחרונים. הוא לא רק כמו שהוא נשמע, כלומר המשמעות שלו רעה, אבל המושג הוא,

מתן כהנא? קקיסטוקרטיה, ואו, אפילו היה לי קשה להגיד את זה. משמעות המושג הוא ממשלה המנוהלת על ידי האזרחים הגרועים ביותר שיש בה, או הפחות-מוכשרים לפחות או חסרי המצפון. אגב, זה מושג, זה לא משהו מצחיק.

המילה הזו נוצרה במאה ה-17, היא לא מילה ישראלית, והיא הלחם של שתי מילים ביוונית: kakistos זה "הגרוע ביותר" ו-kratos זה "שלטון". אז מה זה קקיסטוקרטיה? זה שלטון הגרועים ביותר, ולצערי הרב, זה מה שאני, אנחנו, רואים בימים אלה. אדוני השר, אני רוצה עכשיו לבוא אליך דווקא ממקורות ישראל, ולא מהיוונית. אתה שומע, אדוני השר? נאמר במשנה בפרקי אבות: "שמעיה ואבטליון קבלו מהם. שמעיה אומר: אהב את המלאכה, ושנא את הרבנות, ואל תתוודע לרשות". כמה סמלי לומר את המילים האלה,

שנא את הרבנות, ואל תתוודע לרשות, כשאנחנו מדברים על חוק הרבנים. אז בואו נעמיק שנייה במילים האלה, יש לנו את הזמן: "אהוב את המלאכה" אומרת הגמרא במסכת כתובות, "אפילו יש לו במה להתפרנס, חייב לעסוק במלאכה. שהבטלה מביאה לידי שעמום. ושנא את הרבנות, ולא תאמר אדם גדול אני וגנאי לי לעסוק במלאכה. דאמר ליה רב לרב כהנא" זה הגמרא בפסחים, "פשוט נבלתא בשוק וטול אגרא, ולא תימא כהנא אנא גברא רבא אנא וסניא בי מלתא". כלומר, פשוט נבלה בשוק, וטול שכר, ולא תאמר כהן, אתה שומע, כהנא? ולא תאמר כהן אני, איש גדול אני, והדבר הזה שנוא עליי". במילים אחרות: "שנא את הרבנות,

כמו שאנחנו מדברים על רבנות ראשית בימינו, אלא "התרחק מלנהוג שררה בציבור, שהרבנות מקברת את בעליה. ואל תתוודע לרשות, כדי ליטול רבנות על ידיה. אי נמי" או גם, "אל תתוודע לרשות, שלא יעבירוך על דעת קונך" כמו שקרה, לפי המדרש, לדואג האדומי. למה שררה קרויה רשות? כי הרשות בידה לעשות כרצונה. למה אני לא אוהב את החוק הזה? החוק הזה, חוק הרבנים 2, הוא שילוב מביש של עסקנות ודת. הוא מוציא שם רע לדת קודם כול, אחר כך לעסקנות. באמת, למה זה טוב? הרי יש,בשביל זה באמת למדנו פרקי אבות, אל תעש תורתך קרדום לחפור בה? מה קורה כשהתורה הופכת לעסק? הדת טהורה וטובה, העסקנות - - - נכון. כשהרבנות הופכת לשררה, פה נעלמת היהדות ונשארת רק העסקנות.

אתה יודע, אדוני השר, מצוות של בין אדם למקום ובין אדם לקונו, אני אדם דתי, קם בבוקר, מתפלל, נוטל ידיים לפני הארוחה, מברך לפני כן,

אני לא זוכר שמישהו, ביקשתי פעם תקן שיסייע לי בשמירת מצוות, למרות שאדוני היושב-ראש, אפשר לחשוב על רעיון כזה. יש פה כמה אנשים שאולי ירצו יועץ לענייני שמירת מצוות. אז אני לא חושב ששר הדתות באמת צריך פה עוד תקנים דתיים, גם לא ניצול התקציב בדרך שהוא רוצה לעשות, לקחת תקציב אחד, ולנצל אותו באופן אחר שייתן לו שליטה על כל כך הרבה משרות. אני באמת חושב שאם יש משהו שהיה מתאים שנעסוק בו היום, היינו צריכים לעסוק באנשי מקצוע,

בתחום הטיפול שחסרים, בתחום העבודה הסוציאלית שחסרים, פסיכולוגים שכל כך דרושים, אנשי חינוך ורווחה. דווקא אני חושב,

משרה בענייני דת היא לא דבר רק כשלעצמו, אבל בימים אלה לעסוק באיך מחלקים את המשרות ומשרד הדתות,

אני לא חושב שזה הדבר החשוב ביותר. בפרשת השבוע השבת נקרא: " וישימו עליו שרי מסים למען ענֹתו בסבלֹתם, ויִבן ערי מסכנות לפרעה את פתם - -" ואת רעמסס.

עכשיו, מה זה, מה בעצם נקרא כאן? "את עבודתם אשר עבדו בפרך". מה זה עבודת פרך? זו עבודת חסרת טעם. לכן חז"ל אומרים שבני ישראל היו בונים את פיתום ורעמסס, ובסוף יום העבודה היו באים המצרים והורסים להם הכול, כך שאין לך אפילו את הסיפוק של מה שעשית. שוב, אם התחלתי ביוון העתיקה, לזה קוראים סיזיפית, על שם סיזיפוס. אז בימים שאנחנו עסוקים בלית ברירה, אתם עסוקים ואנחנו נאלצים ללכת איתכם, להעלאות מיסים, להעלאת המע"מ, הביטוח הלאומי, ארנונה, את כל המיסוי שמממן את הקיים פה, איך מרגישים אזרחים שמממנים את הדבר הזה, כשמוסיפים מאות שקלים בחודש, והכסף לא הולך לאנשי המילואים, לא הולך לרווחה, אלא אנחנו עסוקים באיך מחלקים את הכספים של הג'ובים, זה בהחלט קרדום לחפור בו. אדוני יושב-הראש, אני רוצה להרחיב עוד קצת בנושא אמון הציבור, ולהתייחס פה ברשותך באמת לאמון של הבית הזה, כפי שאזרחי ישראל מביעים או לא מביעים בו. כשאתה רץ עם מפלגה, כך עובדת הדמוקרטיה הישראלית, אתה רץ עם רעיון, ואתה מתחייב לבוחרים שלך מה אתה הולך לקדם. כידוע, אף אחד מאיתנו,

משה טור פז,

יצחק גודלקנופ, אפילו לא אתה, מתן כהנא, אף אחד מאיתנו לא רץ עם שמו לבוחרים, ואמר תבחרו בי. בכנסת ישראל אנחנו בוחרים נבחרת, נבחרת עם תמה, עם אידיאולוגיה.

בשנים האחרונות אנחנו רואים תופעה של קפיצה בין מפלגות, ולא תגיד מפלגות קרובות, לא תגיד מפלגות שיש ביניהן קשר אידיאולוגי, אלא משחקי כיסאות, שאני חושב שיש להם חלק משמעותי בירידת אמון הציבור בכנסת ישראל ומהרעות החולות בכנסת. פעם הייתה פה חברת כנסת אורלי לוי-אבקסיס. היא נבחרה, אני מזכיר לך, כבר שוכחים בישראל ביתנו, שבוא נגיד, זו מפלגה די ימנית, פרשה ועברה לעבודה-גשר-מרצ בקולות של אנשי שמאל, קפצה במוט לממשלת נתניהו לקבל שריון ושרה למשהו קהילתי, ואיננה עוד פה. היום יש לנו את גדעון סער. הוא התחיל בליכוד, ואז הוא אמר: אני לא יויו ולא זיגזג. הוא עזב את הליכוד, והוא אמר: אני לא עזבתי בשביל לחזור לליכוד, ואני אגיד את זה יותר לאט, כדי שזה יהיה ברור, אני לא חוזר לליכוד. ואז הוא רץ עם תקווה חדשה, אבל תקווה אכזבה. אז הוא עבר למחנה הממלכתי, שהיא אולי,

מפלגת מרכז, עם כל הכבוד לדופן ימין שלה, אבל היא לא מפלגת ימין. ואז הוא התפצל, ועכשיו הוא אולי בחזרה בליכוד. ועל סילמן לא נתחיל לדבר, יו"ר קואליציה של ממשלת השינוי, מאדריכליות ממשלת השינוי, שלראשונה הכניסה וישבה עם מפלגה ערבית באומץ, בהובלת מנסור עבאס, מנהיג אמיץ. בלי סילמן זה לא היה קורה. היא עזרה לשמור על שורות הקואליציה. היא הייתה שותפה מלאה בקואליציה שלנו, היא אפילו קראה לנו "קואליציוש" לפני שנתיים וחצי. עד שחמץ, ערך יהודי בלי ספק, כמעט כמו מצוות פדיון שבויים, כמעט כמו "ואהבת לרעך כמוך", כמעט כמו לא לטנף על אחרים, כמעט כמו: "עזב תעזב עמו" הרבה ערכים, אבל אז היא מצייצת מהצד על בנט, שגונב קולות.

הרי היית חלק מקואליציה נהדרת, מממשלה עם שמאל וערבים, שידעה לעבוד לטובת ישראל, ואם הממשלה הזאת לא הזכירה לך ערכי יסוד יהודיים, יש פה בעיית אמינות קשה. ואז מה קורה, השר גולדקנופ? לפי מדד הדמוקרטיה הישראלי, האמון של הציבור בכנסת ירד לשפל של 16%. הממשלה, 25%, לעומת זאת בג"ץ, שכל כך נהנים להשמיץ אותו, 39% כמעט פי שלושה מהכנסת.

חברי הכנסת רוטמן,

הלוואי ולבית הזה היה אמון מצד הציבור כמו בבית המשפט העליון. אז משחקי הכיסאות באמת לא מוסיפים הרבה מאוד. ואני רוצה לסיים, ממש לסיים, בעוד פסוק מהפרשה: "ותעל שוְעָתם אל האלֹהים". בני ישראל צועקים אל הקדוש ברוך הוא אחרי מאות אלפי שעות של שיעבוד. זה לא סיפור מלפני 3,000 שנה, זה סיפור מעכשיו, על 254 אנשים שנחטפו לעזה. 30 מתוכם מתו בשבי, נרצחו שם, כשקולם המייסר מהווה לנו תזכורת על הדחיפות לפעול. במשנה תורה לרמב"ם נאמר: פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן. אין לך מצווה גדולה מפדיון שבויים, שהשבוי הוא בכלל הרעבים,

הערומים ועומד בסכנת נפשות. אנחנו שומעים את צעקת המשפחות, אנחנו שומעים את הייסורים, חוץ מאלה שאוזניהם אטומות,

אנחנו יכולים לדמיין את הכאב של אלה שנמצאים שם. כשמשה רבנו גדל, כתוב: "ויצא - - - וירא בסבלתם". דווקא ממעמד נסיך מצרים הוא עומד ורואה את עם ישראל בכאבו. הוא שומע את ניר עוז שלהם, הוא שומע את בארי שלהם, הוא שומע את כפר עזה. הוא לא מבקש מעם ישראל לקצר, הוא לא יוצא כשהוא שומע את צעקתם. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא: "למה הֲרֵעֹתה לעם הזה?".

השר גולדקנופ, אני מודה לך על כך שאתה ומפלגתך וש"ס מודיעים שאתם תעמדו ותצביעו בעד ההסכם הזה. צריך לשלם מחיר על העסקה הזו. זה מחיר כואב, זה מחיר מייסר. יש בו גם סיכון. אבל זה מחיר ההפקרות על מנת לבסיס את האתוס הלאומי, שלא משאירים אף אחד מאחור, כי אנחנו הפקרנו את אחינו. אנחנו צריכים לשלם על כך, והפעם להיות מוכנים וזהירים ולעמוד על המשמר. מדינת ישראל אחראית לאנשיה, היא לא ראתה בסבלֹתם. כדי להגיע לתקומה ולצאת מהמצרים שלנו, חייבים להחזיר אותם עד האחרון שבהם כדי להגיע לגאולה. אני אוסיף לדברים שלך, רק כאשר משה מבקש מאלוהים לבחור את יורשו, הוא אומר, זה בספר במדבר: "יפקד ה' אלהי הרוחֹת לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבֹא לפניהם ואשר יוציאם וַאֲשר יביאם".

בבקשה, אדוני. חבר הכנסת

אדוני השר, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

הזדמנות לקוות שנגיע במהרה לעסקה לשחרור החטופים,

שתביא את כל החטופים הביתה. אמן, אמן, אמן. אנחנו חייבים את זה, חייבים את זה לאותם אזרחים,

שהלכו לישון בבית שלהם בעוטף עזה או בבסיסים, וב-7 באוקטובר בבוקר מצאו את עצמם ברצועת עזה חטופים. הם נמצאים שם כל כך הרבה זמן, בתנאים הכי קשים. כולנו מבינים שהעסקה הזאת היא עסקה מאוד לא פשוטה, עם מחירים לא פשוטים למדינת ישראל, אבל אלו דברים שאנחנו צריכים לעשות כדי להחזיר את האחיות והאחים שלנו הביתה. נקווה שזה ייסגר במהרה על הצד הטוב ביותר והם אכן יגיעו. היום הגיע אליי לכנסת בחור בשם יואל חדד, שעובד במרכז מורשת בגין, והעניק לי ספר שהוא כתב. לדעתי הוא חילק אותו פה לעוד כל מיני חברי כנסת. הספר הוא על תפיסת הביטחון של מנחם בגין, זיכרונו לברכה. מצאתי דברים מאוד מעניינים בספר הזה, ונתחיל לעבור עליו. אני מתחיל לקרוא דווקא חלק קטן מההקדמה של הרצל מקוב, ראש מרכז מורשת מנחם בגין. איש מצוין. אני מודה שאני לא מכיר אותו אישית, אבל אני מקבל את מילתך בעניין. טייס בחיל האוויר לשעבר. איש מצוין. יפה, אז אני מקבל את מילתך בעניין. גר בכפר אדומים. אז נעבור להקדמה של יעקב עמידרור, ונמשיך. "עבור מנחם בגין, דרך החיים הלאומית והתפיסה הליברלית קשורות קשר פנימי עמוק, שלא ניתן לניתוק. לא תיתכן שמירה על זכויות היסוד של היחיד, ללא צדק חברתי, ללא הקשר לאומי ותרבותי, המבטיח את שלמות המולדת והמאפשר את שיבת עם ישראל לארצו. בעשייתו הציבורית ובפעילותו הפרלמנטרית ניסה להביא לידי מעשה השקפת עולם זו, והשתתף בבנייתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית." סליחה, מי כתב את ההקדמה? ההקדמה הזאת, מה שאני קורא עכשיו, זה הרצל מקוב. חשבתי שעמידרור. לא לא, תכף נגיע לעמידרור. "אוסף זה עוסק בהגותו של בגין בתחום הביטחון. כתלמיד מובהק של ז'בוטינסקי מחדש הציונות הצבאית ומחבר 'קיר הברזל' ראה מנחם בגין חשיבות עליונה בטיפוח הכוח הצבאי ובדרכי הפעלתו. אנו מקווים שעבודה זו תוסיף, ולו במעט, להגות הלאומית-ליברלית בישראל, שראשיתה בפועלם של הרצל וז'בוטינסקי, ותעניק רובד נוסף לדיון הפוליטי בישראל." יש פה תהייה אם הליכוד הוא באמת תנועה ליברלית, אבל נשאיר את זה לפעם אחרת. אני עובר לקרוא עכשיו את ההקדמה שכתב אלוף במילואים יעקב עמידרור. "מנחם בגין היה, לאחר הגעתו לארץ מאירופה במהלך מלחמת העולם השנייה, מפקד האצ"ל במרד נגד המנדט הבריטי בארץ ישראל, ראש האופוזיציה לממשלות מפא"י במשך כמעט 30 שנה, ולאחר מכן ראש ממשלה עד פרישתו מהחיים הציבוריים. השפעתו הייתה רבה בכל הקשור בביטחון הלאומי: אם כראש ארגון מחתרת לוחם שבמידה רבה הוביל את המרד, אך ידע למנוע מלחמת אחים הן בתקופת הסזון והן כשהגיעה האונייה 'אלטלנה' לחופי ישראל והושמדה, אם כראש אופוזיציה, שידע להתעלות ברגעי משבר והנחיל אחדות במצבים קשים, וכמובן, כראש ממשלה, שהחליט על השמדת הכור הגרעיני בעיראק ושיצא למלחמה יזומה נגד אש"ף, שפעל נגד ישראל מלבנון. "בגין לא השאיר מסמך רהוט, דבר דבור על אופניו, תחת כותרת מסודרת בשם 'עקרונות הביטחון הלאומי'. אולי חבל שלא עשה זאת, מכיוון שאין למדינת ישראל מסמכים מכוננים בעניין, מלבד המסמך שנכתב על ידי דוד בן-גוריון, שגם הוא צר מאוד ואינו שלם.

אוסף כתבי הנאומים והמאמרים שאסף מרכז מורשת מנחם בגין נותן תמונה די טובה של העקרונות ששימשו נר לרגליו בעיקר לאחר הקמת המדינה, כראש האופוזיציה וכראש הממשלה. חשוב לציין כי בגין תפס את מדינת ישראל כמי שאחראית בהתנהגותה לגורל העם היהודי, ולכן מוטלת על ממשלתה חובה כפולה ומכופלת להגן על המדינה, שהרי מדובר בגורלו של העם היהודי כולו ולא רק בגורלה של מדינת ישראל. "נראה שאפשר להוציא מקטעים אלה, שמהם ניכר שבגין היה כותב מוכשר ונואם מלהיב, שני עקרונות ראשיים שמהם מסתעפים נושאי משנה אשר יונקים מאותם שני עקרונות:

מדינת היהודים הדמוקרטית הוקמה בזכות, על האדמה שממנה גורש העם היהודי ששב לביתו לאחר השואה הנוראית. העצמאות לא ניתנה במתנה כחלק ממהלך קולוניאלי כלשהו. נהפוך הוא, היא הושגה במלחמה עזה לשחרור מעול האימפריה הבריטית, ותוך מאבק מתמשך עם הערבים שסירבו לקבל את חזרת העם לארצו. הדגשת 'הזכות' הזאת חשובה לדעת בגין, כי היא מקנה למלחמות ישראל את הבסיס המוסרי שלהן. היום היינו מכנים זכות זו בשם 'לגיטימציה', פנימית וגם חיצונית, כלפי העולם.

לעם היהודי יש זכות וגם חובה להגן על עצמו. מכיוון שמדינת ישראל מוקפת עמים גדולים וחזקים ממנה, אין לה מנוס מבניית כוח צבאי חזק, הכולל יכולת גרעינית אם אפשר, כערבות יחידה להמשך קיום המדינה העצמאית היחידה של העם היהודי. השימוש בכוח הצבאי לא צריך להיות מוגבל לתגובה על התקפה" תראו מה הוא אומר: "השימוש בכוח הצבאי לא צריך להיות מוגבל לתגובה על התקפה, זכות ההגנה העצמית מקנה את הבסיס הלגיטימי למלחמות נגד איום גם בשלב ההתהוות שלו. לתפיסתו של בגין, רק מנהיגים חסרי אחריות יניחו לאיום להתממש בטרם ייצאו למלחמת הגנה." מה אתה אומר, אדוני היושב-ראש?

אני חוזר על המשפט הזה: "לתפיסתו של בגין, רק מנהיגים חסרי אחריות יניחו לאיום להתממש בטרם ייצאו למלחמת הגנה. 'מלחמת ברירה', כפי שכינה זאת בגין, או 'מלחמת מנע' בשפה הצבאית המקצועית, היא זכות מוקנית לעם ישראל נוכח תנאי הביטחון של מדינה קטנה מוקפת אויבים השואפים להכחידה. בגין גם ממליץ" הינה, תשמע את המשפט הזה, "בגין גם ממליץ, על בסיס הניסיון ההיסטורי, להאמין להכרזות אלה של אויבי ישראל."

לאלה שאומרים שהם רוצים להשמיד אותנו, כדאי להאמין להם.

"בגין החיל את העיקרון הזה הלכה למעשה בשתי החלטות שקיבל כראש ממשלה: בהחלטתו לתקוף את הכור הגרעיני בעיראק, שעמד לשמש את סדאם חוסיין לבניית נשק גרעיני (מה שמכונה 'דוקטרינת בגין', שהוחלה על ידי ראש הממשלה אהוד אולמרט גם על הכור הגרעיני הסורי ב-2007); בהחלטה לצאת למלחמה נגד אש"ף בלבנון ב-1982, בטרם התחזק הארגון ויוכל לגרור את ישראל למלחמה אזורית. "התגובה החריפה שהייתה מהצד השמאלי של המפה הפוליטית בישראל למלחמה בלבנון, הביאה לסוף דרכו הפוליטית של בגין וגרמה לחולשה קונספטואלית בתחום הביטחוני בכך ששללה מישראל את היכולת להשתמש בכלי ההכרחי של מלחמת מנע בהמשך הדרך. ייתכן שמאירועי אוקטובר 2023 ניתן ללמוד עד כמה צדק בגין בגישתו זו למלחמת מנע, שכן הוכח שמדובר בכלי הכרחי עבור מדינת ישראל. היות שהייתי שם, איש מילואים, התגובה לא הייתה תגובה של השמאל. הייתה תגובה של הרבה מאוד אנשים מכל הקשת הפוליטית. גם הוא בעצמו, בגין, הייתה לו ביקורת גדולה מאוד על ההתנהגות של לפחות גנרל אחד בצבא. כשאתה אומר שהיית שם, בכוחות הלוחמים או במחאה? הייתי בכוחות הלוחמים. לא התקרבתי למחאה, כי לא היה לי זמן. הייתי שם הרבה חודשים. היית כבר מילואימניק?

אני התגייסתי עם בר כוכבא.

עם יהושע בן נון. עם כלב בן יפונה. הייתכן שאין פה שר? אה, הינה, יש פה שר.

איך אמר - - - זה פאטה מורגנה. בעניין של התפיסה, האם זאת מדיניות של הגנה, או באמת מתקפת מנע? אנחנו שנים בתוך איזושהי קונספציה של הגנה.

לפחות מה שיעקב עמידרור טוען, אחרי שהוא קרא את הספר של בגין, שזה כתגובה, תגובת הציבור הישראלי אחרי מלחמת לבנון הראשונה. "תפיסת הביטחון של בגין נתנה חשיבות גדולה לגיאוגרפיה, ובעיקר בצידה המזרחי של מדינת ישראל. הוא חשב לפני 1967 שהייתה זאת טעות לוותר על כיבוש יהודה ושומרון במלחמת העצמאות, וחשש מאוד מפני החלטות שיביאו לאובדן הריבונות בשטח זה לאחר מלחמת ששת הימים." תשמע,

קראתי ספר מדהים על יגאל אלון, על הפיקוד שלו. הוא בעצם התחיל כמפקד החזית הצפונית, אחר כך הוא היה מפקד פיקוד דרום במלחמת העצמאות. כמה הוא לחץ בטירוף,

לכבוש את יהודה ושומרון במלחמת העצמאות. היו אנשים שראו למרחוק. הרעיון של ארץ ישראל השלמה לא צמח אצל הליכודניקים. זה פשוט מדהים לראות.

הוא היה אז מאוד צעיר, הוא היה אז בן 32, ספר מדהים שכתב אליאב שמשי. תבדוק מי האנשים שהיו בהקמת סבסטיה. רבין, אלון ופרס.

"הייתה זאת גישה שנבעה מצירוף של אידיאולוגיה, שאותה ירש ממורו ורבו זאב ז'בוטינסקי, (כנוסח שירו: 'אם ארצי דללה וקטונה, היא שלי מראשה עד קיצה')"

"אך לא פחות מכך מניתוח ביטחוני של הסכנות הצפויות לביטחונה של מדינת ישראל אם תאבד את השליטה ברכסים שממזרח לשטח שבו ישבו רוב היהודים, קרי במישור החוף." מי אמר את זה?

לא, פה אני מקריא את ההקדמה של יעקב עמידרור לספר שקיבלתי היום, שהוציא מרכז מורשת בגין. כתוב בספר משהו על חוק הרבנים? חוק הרבנים?

בגלל זה בגין חתם על הסכם האוטונומיה, שהמרחק בינו לבין מדינה פלסטינית מפורזת הוא חצי צעד - - - בוא נקרא על הרכסים. "עניין נוסף שיש בו משום להאיר את גישתו של בגין הוא הדגשתו החוזרת ונשנית כי אל לה למדינת ישראל להיגרר או ליזום מלחמה בכמה חזיתות, ושמשום כך עליה לקבוע סדרי עדיפויות לטיפול באיומים ביטחוניים,

שלא ניתן לטפל בכל האיומים במקביל. זאת הבחנה חשובה לדעתי, משום שהיא לוקחת בחשבון הן את היותה של ישראל מדינה קטנה שחייבת להיזהר מאוד גם מכישלונות טקטיים, ושלכן עליה לרכז מאמצים ולא לפזרם בין שתי חזיתות, והן את העיקרון ההיסטורי שלפיו מדינות שחיות תחת סיכון פוטנציאלי למלחמה בשתי חזיתות במקביל למדו על בשרן שישנה חובה למנוע הידרדרות למלחמה כזו בפועל. ניכר שבגין למד את הנושא לעומקו, והוא מציג טיעונים רציניים לטובת גישתו המצמצמת, כדי שישראל תמקד את מאמציה תמיד בגזרה אחת. "משלל הקטעים שצורפו כאן לספר קטן כמות אך רב איכות ניתן לראות כי לבגין הייתה תפיסת עולם שלמה ומבוססת בתחום הביטחון הלאומי, אף על פי שהדברים נאמרו ונכתבו בפרקים נפרדים ובהזדמנויות שונות, נוכח אתגרים שונים ולא כנייר מסודר. "יש לקוות שהספר הזה והעקרונות העולים ממנו יסייעו למדינת ישראל בעיצובה של תפיסת ביטחון שתשמש את קובעי מדיניותה בשנים הבאות. אחד הסממנים ליציאה ממשבר המלחמה שהחלה ב-7 באוקטובר 2023 יהיה עיצובה של תפיסה כזאת,

כאמור, אלוף במילואים יעקב עמידרור. יש עכשיו כמה פרקים. בואו נבחר את פרק, עוד לא קראתי אותו, אנחנו נקרא אותו יחד לראשונה. בוא נראה על מה. נקרא על "זכות ההגנה העצמית, לא רק מול איום קיומי", מלחמות האין-ברירה, מלחמות ברירה וכו'. נראה את זה, עמ' 61. "זכות ההגנה העצמית, לא רק מול איום קיומי", יש פה איזה הקדמה של המחבר.

אני רוצה לתת לו קרדיט בכל פעם, אז מדובר ביואל חדד, ואחרי זה הציטוטים מתוך דברים שבגין כתב. "מלחמה בלית ברירה או מלחמה עם ברירה, עיתון מעריב, א' באלול תשמ"ב, 20 באוגוסט 1982." מה היה אז? זה תוך כדי המלחמה? כן. אוגוסט 1982. "נאום זה נישא מפי מנחם בגין בפני מסיימי שנת הלימודים במכללה לביטחון לאומי. בגין עומד בו על ההבדל בין מלחמת ברירה למלחמת אין ברירה. החלק הראשון, שלא מובא כאן, הוא סקירה היסטורית ארוכה, שבה מעמיק בגין בהבחנה בין שני סוגי המלחמה.

המובא כאן, בגין עובר אל הדוגמה הישראלית, ומדגיש פן נוסף בהגדרת הזכות להגנה עצמית לאומית, והוא שזכות זו לא עומדת לאומה רק כאשר רובץ עליה איום קיומי, אלא גם כאשר חלק משטחה או מאוכלוסייתה עומד תחת איום מתמיד או התקפות של גורמים עוינים. זוהי ההצדקה לכמה ממלחמות ישראל, ובראשה המלחמה היחידה שאותה יזם בגין כראש ממשלה: מלחמת לבנון הראשונה. "מסקנתו של בגין היא כי אין שום הכרח, לא מוסרי ולא מדיני, המאלץ את ישראל (או כל מדינה אחרת) לפתוח במלחמה רק 'כשגבה אל הים'. אדרבה, יש הכרח מוסרי לצאת למלחמה כשעוד ניתן למנוע אסון גדול." הלוואי שאת כל זה היינו עושים לפני 7 באוקטובר. "מן הדוגמה הבינלאומית נעבור אל עצמנו. מבצע 'שלום הגליל' הוא לא מבצע צבאי מתוך חוסר ברירה. המחבלים לא איימו על קיומה של מדינת ישראל. הם 'רק' איימו על חייהם של אזרחי ישראל ושל בני העם היהודי. יש כאלה האומרים ביחס לחלק השני של המשפט: פגם. אם לא הייתה קיימת סכנה לקיום המדינה, מדוע יצאתם למלחמה? "אסביר מדוע. היו לנו שלוש מלחמות אשר אליהן יצאנו מתוך חוסר ברירה - - - הראשונה שבהן הייתה מלחמת העצמאות, שהחלה ב-30 בנובמבר 1947 ונמשכה עד ינואר 1949. כדאי לזכור את התאריכים הללו משום שיש גם המנסים לנקר עיניים בדבר תשעת השבועות שכבר חלפו מאז תחילתו של מבצע 'שלום הגליל'." הינה, זה תשעה שבועות. "זו הייתה מלחמה בלי ברירה, לאחר שצבאות ערב פלשו לארץ ישראל. אלמלא יכולנו, איש מאיתנו לא היה נשאר בחיים. מה קרה במלחמה ההיא שיצאנו אליה מתוך חוסר ברירה? נהרגו לנו 6,0"00 לוחמים. היינו אז 650,000 יהודים בארץ ישראל - - -" 1.5% מהאוכלוסייה,

הינה, זה בדיוק המשפט הבא. "היינו אז 650,000 יהודים בארץ ישראל אז ומספר הנופלים הגיע ל-1% בקירוב של האוכלוסייה היהודית. באופן יחסי לאוכלוסייה של היום" 1982, "הרי 1% בקירוב פירושו 30,000 לוחמים, ובאופן פרופורציונלי, כ-90,000 פצועים. האם היינו יכולים לחיות עם אבדות כאלה? נשער בנפשותינו: 30,000 חיילים הרוגים, מיטב הנוער, מיטב המפקדים, מאלה האומרים 'אחרי!' בנס המשכנו אז את חיינו, מתוך הבנה ברורה: צו החיים הוא לנצח, להקים מדינה, ממשלה, פרלמנט, דמוקרטיה,

כוח מגן לישראל ולעם היהודי כולו. "מלחמה שנייה בדלית ברירה הייתה מלחמת יום הכיפורים ומלחמת ההתשה שקדמה לה. מה היה המצב בשבת של יום הכיפורים ההוא? 177 טנקים שלנו ניצבו ברמת הגולן נגד 1,400 טנקים סובייטו-סוריים, ופחות מ-500 חיילים שלנו עמדו במוצבים על תעלת סואץ נגד חמש דיוויזיות שהוטלו לחזית על ידי המצרים.

שהימים הראשונים של אותה מלחמה היו קשים מנשוא. אני זוכר את האלוף אברהם יפה בא אלינו, חברי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ואומר: 'אוי כמה קשה! הנערים הללו, בני 18 ו-19 נופלים כזבובים וממש בגופותיהם מגינים על עמנו'" ציטוט של האלוף אברהם יפה. "ברמת הגולן, היה רגע כאשר אלוף פיקוד הצפון, היום הרמטכ"ל שלנו, שמע מפי סגנו את המילים 'זהו זה'. הכוונה הייתה: הפסדנו. עלינו לרדת מרמת הגולן.

אלוף פיקוד הצפון דאז אמר: 'תן לי עוד חמש דקות'. לפעמים חמש דקות מכריעות גורל עם. בחמש דקות הללו הגיעו כמה עשרות טנקים, ששינו את כל המצב ברמת הגולן. אלמלא זה קרה, לו היה האויב הסורי יורד מן הרמה אל הגיא, הוא היה מגיע לחיפה, כי עד חיפה לא היה טנק אחד שיעצור את הטור המשוריין שלו.

היינו נלחמים גם בסכינים, כפי שאמרה אחת הרעיות הנכבדות שלנו, בסכינים נגד טנקים. היו נופלים עוד רבים ובכל היישובים היה מתבצע טבח, כפי שהסורים יודעים לעשותו. "בדרום נלקחו בשבי הבחורים שהיו במוצבים, ומה קרה עימם אחר כך, ידוע. עשרות טנקים נפצחו, כי היה 'טפטוף' של הטנקים, אותם לא הספקנו לארגן בריכוז גדול, ועשרות מטוסים שהופלו בטילים שלא חוסלו בעוד מועד, והשלמנו עם קידומם. "אוי לאוזניים אשר בהן עדיין מהדהדות המילים של אחד מגיבורי האומה, אשר דם המכבים זרם בעורקיו, שר הביטחון דאז: 'הולך לנו הבית השלישי'." עוד שלוש שורות. "סיכום אבדותינו במלחמת האין-ברירה ההיא: 2,297 הרוגים, 6,067 פצועים. במלחמת יום הכיפורים ובמלחמת ההתשה, שאף היא הייתה מלחמה מתוך חוסר ברירה, 2,659 הרוגים, 7,251 פצועים. הסיכום הנורא: קרוב ל-10,000 אבדות." תודה. המחליף שלי פה? מי זה, גלעד?

גלעד קריב, אדוני.

תודה רבה, אדוני. יחליף אותך גלעד קריב, 20 דקות. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, מכובדי השר, בעוד רגעים קצרים אתייחס להצעת החוק שמונחת על השולחן, הצעת חוק שכולה מעשה של הונאה והסתרת האמת מעיני הציבור, הצעת חוק שכולה הולכת שולל, הצעת חוק שמטרתה פתיחת אוטוסטרדה של מינויים לא ראויים בממסד הרבני. אבל לפני שאתייחס לגוף הצעת החוק, אבקש להתייחס, מטבע הדברים, לשעה המורכבת והרגישה שאנחנו נמצאים בה. אם אינני טועה, אנחנו מתבשרים שבזמן הקרוב תימסרנה הצהרות משמעותיות ודרמטיות בעניין עסקת החזרת החטופים.

כמו חברים וחברות נוספים, גוזר על עצמי זהירות יתרה בשעה הזו. ובכל זאת, אבקש לומר כמה דברים קצרים בעניין העסקה,

מתוך זהירות גדולה. כפי שכבר אמרנו בימים האחרונים, הלב שלנו חצוי ביחס לעסקה המסתמנת. מן הצד האחד, כל מהלך שישיב ולו חטוף אחד לחיק משפחתו, או לצערנו למנוחת עולמים, כל מהלך כזה הוא מהלך ראוי ומתבקש, במיוחד שחלפה לה כבר יותר משנה, שנה שלמה, מאז עסקת החטופים הראשונה, שהשיבה כ-104 חטופים וחטופות לחיק משפחותיהם. אחרי שנה שבה יותר חטופים שנחטפו בחיים נהרגו כתוצאה, ככל הנראה, לצערנו, מהפעילות הצבאית מאשר חטופים חולצו על ידי חיילי צה"ל הגיבורים, צריך לומר שחייבים לנוע אל עבר עסקת חטופים נוספת. מן הצד השני, אנחנו מוטרדים מן העובדה, וכואבים את העובדה שהעסקה המסתמנת לא תשיב את כל החטופים והחטופות בפעימה הראשונה, ושיידרש מהלך נוסף של משא ומתן על מנת להחזיר את כל 98 החטופים. ובעניין הזה חשוב לומר הערב הזה למשפחות החטופים, לכל משפחות החטופים, שאנחנו נמשיך במאבק האיתן לצידן עד להשבת כל החטופים והחטופות בעסקה, בעסקה אחת שלמה. אמרנו לכל אורך הדרך שבעבור השבת כל החטופים והחטופות בפעימה אחת ראוי לעצור את המערכה הצבאית בעזה, מערכה שכבר חודשים ארוכים מתנהלת ללא תוכנית אסטרטגית, ומתנהלת אך ורק תחת סיסמאות. במצב העניינים הזה ודאי, על אחת כמה וכמה, שראוי היה להכריז על הנכונות לסיום המערכה הצבאית בעזה בתמורה להחזרת כל החטופים והחטופות. ובליבנו החשש הכבד שהסיבה המרכזית לכך שהדבר לא נעשה היא סיבה פוליטית, היא מערכת השיקולים הפוליטיים שמנחה את ראש הממשלה בהתנהלותו למול שותפיו הקיצוניים. וצר לנו, ואנחנו נמשיך למחות על כך, ששיקולים פוליטיים גוברים על שיקולים ענייניים בכל מה שנוגע למהלכים הנדרשים על מנת להחזיר את כל החטופים והחטופות, וגם על מנת לעצור את אותה מערכה צבאית שגובה קורבנות גבוהים, או רחבי ממדים, קורבנות רבים מקרב חיילי צה"ל. אנחנו נעשה הכול על מנת להבטיח שבימים הקרובים ממש ייעשה אותו מאמץ להביא לסגירת אותם שלבים נוספים בעסקה שיבטיחו את חזרת כל החטופים והחטופות,

גם במחיר של סיום המערכה בעזה. כי ממשלה שאין לה אסטרטגיה, ואין לה תוכנית, ואין לה חתירה לנקודות סיום של המהלך הצבאי ומעבר למהלך מדיני, לממשלה כזאת אין זכות מוסרית לשלוח חיילים אל שדות הקרב. הלב שלנו מלא בתפילות שהמהלך המסתמן אכן יבשיל, ושאנחנו נראה בשוב אחינו ואחיותינו הביתה, ושוב, נעשה הכול, עם ציבור ישראלי ענק, בשביל להבטיח שהמהלך יושלם בהשבת כל החטופים והחטופות. אני אומר, ולדעתי אני אומר זאת על דעת כל חבריי וחברותיי לאופוזיציה: אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד אשר יושלם המהלך של השבת כל החטופים והחטופות, ולא נאפשר לראש הממשלה נתניהו ולשותפיו מעין פסק זמן שבו הוא יוכל להמשיך ולהתמהמה במהלך להשבת כל החטופים והחטופות. השקט הזה לא יינתן לו. וגם בימים שבהם תתבצע ותתממש העסקה הנוכחית, שכולנו מקווים שאכן תוכרז, אנחנו לא נשקוט ולא ננוח עד אשר נראה מהלכים של ממש להשבת כל החטופים והחטופות.

כגשר בין הנושא הקריטי והגורלי הזה לנושא שאנחנו מדברים בו, הצעת החוק שמגיעה היום לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק שאין בינה לבין צורכי החברה הישראלית דבר וחצי דבר, הצעת חוק שכל כולה אתנן פוליטי שניתן למפלגות החרדיות, הצעת חוק מושחתת, הצעת חוק בזבזנית, הצעת חוק מופרכת מבחינת פרטיה וסעיפיה כגשר בין הנושא הגורלי של השבת אחינו ואחיותינו לבין הנושא הבזוי של אוטוסטרדת המינויים בממסד הרבני, אני מבקש לומר דברים אחדים על מה שראינו בימים האחרונים ביחס לעסקה המתרקמת מצד רבנים בכירים, שחלקם מקבלים את שכרם מקופת המדינה, כמו הרב שמואל אליהו, רבה הראשי של העיר צפת, חבר מועצת הרבנות הראשית, שמבחינת הדין והנהלים בכלל אסור לו להתבטא בסוגיות פוליטיות ומדיניות, אבל הוא מצפצף על החוק כבר שנים. הוגש נגדו כתב אישום בגין הסתה לגזענות, ובטעות ובשיקול דעת לא נכון נמשך אותו כתב אישום. והוא לא עומד בהתחייבויות שלו להפסיק להתייחס, בהיותו נושא משרה ציבורית, לסוגיות שנמצאות בלב המחלוקת הפוליטית. אבל אני כן מבקש לעמוד על העובדה שבימים האחרונים התפרסם מכתב מחאה חריף של 100 רבנים, חלקם כאמור נושאים במשרות ציבוריות, מקבלים את משכורתם מקופת המדינה, מקופת הרשויות המקומיות, וחלקם נשאו במשרות רבניות ציבוריות בעבר. 100 רבנים מבכירי הרבנים של הציונות הדתית חתמו על גילוי דעת, על פתק, צעטלע, שיוצא נגד העסקה. ואני שואל איפה 100 הרבנים האחרים שיחתמו על מכתב שאומר שישנה חובה מוסרית והלכתית לנוע לעבר עסקה לשחרור חטופים? אלה הרבנים שאנחנו צריכים לממן, רבנים שכל תפיסת עולמם קנאית, קיצונית? איפה 100 הרבנים המתונים של הציונות הדתית, שיאמרו שזו לא רוחה של מסורת ישראל? השר גולדקנופ, בעניין הזה של עסקת החטופים, צריך לומר שהמפלגות החרדיות הודיעו שהן תתמוכנה, ואני מניח שהדבר נעשה, כדרככם, תוך היוועצות עם הרבנים שאתם רואים אותם כבעלי הסמכות,

- - - אבל איפה גילוי הדעת של 100 רבנים חרדים, שייתנו את הקונטרה ההלכתית, המסורתית, שיאמרו שרוחה של המסורת היהודית נוטה לכיוון העסקה? אתם בעמדה הזו, מדוע אינכם מסתערים על דעת הקהל של שומרי התורה והמצוות בחברה הישראלית ומשמיעים קול כנגד המגמה הקיצונית והקנאית שהשתלטה על רבני הציונות הדתית? כפי שאתה יודע, ביני לבינך ישנן מחלוקות גדולות, גם בהיבט האמוני, גם בהיבט הפוליטי, אתה וחבריך לא עושים לי חיים קלים בהקשרים האלה, אבל ברגע הזה, שבו ההנהגה הרבנית החרדית סומכת את ידיה, דרך אגב, לא בפעם הראשונה, אנחנו מכירים את פסיקותיו של הרב עובדיה יוסף עוד מימי מבצע אנטבה, והוא מתאר בספריו איך הוא התייעץ עם עוד פוסקי הלכה חרדים, השמיעו קול, קול רבני, לא כזה שבא לידי ביטוי רק בהצבעה שלכם בממשלה, תאמרו לציבור הישראלי כולו שהמסורת היהודית מחייבת את ההליכה אל עבר עסקאות מורכבות של פדיון שבויים. ואז באים בכירי הרבנים החרד"ליים, כותבים גילוי דעת של 100 מילים. תאמר לי, הרב גולדקנופ, זה פסק הלכה רציני, צעטלע עם 100 מילים? ועוד אין להם בושה להזכיר את פסיקתו של הגר"ש ישראלי, מתלמידיו המובהקים של הרב קוק, תוך עיוות דבריו, כי פסיקתו ההלכתית הרב ישראלי עמד על ההבחנה בין דין הגמרא, שלא פודין שבויים יותר מכפי דמיהם, לבין מצב שבו מדובר בשחרור ובפדיון שבויים של חיילים שנשלחו על ידי המדינה לשדה הקרב, או במקרה שלנו, של אזרחים שהופקרו על ידי המדינה. ואיפה ההתייחסות באותה פתקה רבנית מביכה לאמירה שבמקום שיש סכנת נפשות של ממש לשבויים, אז הכלל שלא פודים יותר מדמיהם לא חל? איך הם לא מתביישים להציג עמדה

שבינה לבין מסורת ישראל יש מעט מאוד, כפסק הלכה? את הרבנים האלה אנחנו צריכים לממן? אלה הרבנים שצריכים לקבל כסף מקופת הציבור? רבנים שכל-כולם טובלים בפוליטיקה, בעמדה מפלגתית, שמנצלים את משרתם הציבורית על מנת לבוא ולהציג מצג שווא? מה אומרת מסורת ישראל? תילי-תלים של דפים, תילי-תלים של פסקי הלכה, תילי-תילים של מאמרים הלכתיים, נכתבו על הסוגיה המורכבת, הקשה, של פדיון שבויים, במצב שגם יש פוטנציאל ששחרור המחבלים יסכן, אנחנו לא כופרים בזה. ואת כל הדיון ההלכתי הזה, שמתנהל מאז ימי הגמרא, 100 רבנים בישראל, שמציגים את עצמם כגדולי הדור, את כל הדיון ההלכתי הזה הם מנקזים לתוך הפתק הזה? דף שמודפס ב-100 מילים עם פונט 18, שהמשמעות שלו הפקרת אחים ואחיות, איך לא רועדת היד לרבנים האלה, בזמן שהם מפרסמים דבר כזה?

מתפרסמות ידיעות שנתניהו הציע לסמוטריץ' חבילת פיצויים.

חבר הכנסת שירי, חברת הכנסת מטי הרכבי צרפתי? מתנהל משא ומתן פוליטי איזה אתנן יינתן לסמוטריץ' ולסטרוק כדי שהם לא יפרקו את הממשלה. איזה ביזיון, איזו הפקרות מוסרית. אתם מנהלים משא ומתן פוליטי על עוד הישגים על גב אחינו ואחיותינו החטופים? אם העסקה הזו מסכנת את קיומה של מדינת ישראל, תפרשו מהממשלה, ואם היא לא באמת מסכנת, אז אתם מנהלים מסחרה פוליטית על חשבון האחים והאחיות שלנו והמשפחות המעונות שלהם. עד לאן מגיע העיוות המוסרי שלכם, שבו בשביל חזיונות משיחיות השקר שלכם ביחס ליהודה ושומרון אפשר לדרוס כל עיקרון מוסרי וכל עיקרון יהודי וכל עיקרון ציוני שנוגע לערך היסודי הזה של ערבות הדדית ושל סולידריות? איזו חרפה. זה גילוי דעת שעוד כתוב בו "דעת תורה" דעת תורה בנושא פדיון שבויים. מי אתם שתדברו בשמה של תורת ישראל, שזה מה שאתם מציעים לנו? הקדוש ברוך הוא בוכה על הניצול המחפיר של שמו על ידי רבנים שקנאותם מעוורת את מצפונם. דעת תורה? דעת אלו שהפכו את התורה לקרדום לחפור בו בגבעות יהודה ושומרון כדי להקים מאחזים בלתי חוקיים. תתביישו לכם, רבני המגזר החרד"לי, וידע כל הציבור כמה תורתכם אינה עולה בקנה אחד עם הקול המרכזי והעיקרי של מסורת ישראל ביחס למצוות פדיון שבויים. ואת הרבנים הללו אנחנו אמורים לממן, בין השאר באמצעות חוקים בזויים כדוגמת החוק הזה. ותאמר לי, אדוני היושב-ראש, כיצד עולה על דעתך שבשעה שהציבור הישראלי כוסס את ציפורניו ביחס לשאלה אם בימים הקרובים נראה בשוב אחים ואחיות ששמם הפך לשגור בפי כולנו, אנחנו עסוקים בקידום החוק הזה, שכל-כולו אתנן פוליטי, במקרה הזה לש"ס? ואת אותה שאלה נשאל על המחשבה ההזויה שביום שלישי הבא ועדת החוקה תחדש את הוויכוחים על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, בזה אנחנו צריכים לעסוק עכשיו. עוד לא הצלחתם להציג תוכנית אחת ראויה לשיקום היישובים החרבים בצפון. עד הרגע הזה לא ברור מי מנהל את הדברים. 15 חיילים, 15 חיילים נפלו בקרבות בצפון עזה רק בימים האחרונים אבל לקואליציות ההרס והזדון שלכם חשוב ביום שלישי הקרוב לפתוח את תיבת הפנדורה מחדש, להציף מחדש את הסוגיות שריסקו את החברה הישראלית. לא איכנס כאן לאשמת מי, תעזוב, אבל יש מחלוקת שהסוגיות הללו ריסקו את החברה הישראלית בימים בין 4 בינואר 2023 ל-7 באוקטובר 2023? מישהו יכול להתכחש לכך שהחברה הישראלית הגיעה אל עברי פי פחת, אל שפת התהום, כתוצאה מהעיסוק בנושאים האלה? אז ביום שלישי הקרוב ועדת החוקה תחזור לדון בצעה לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ואתם מדברים איתנו על הסכמה רחבה? רציתם הסכמה רחבה, לכו לנשיא המדינה, תציעו לו לחדש את הדיונים בבית הנשיא.

השר לוין, דרך מקורביו, מודיע שהוא תוך חודש סוגר את החקיקה הזאת.

על סטרואידים. אז מביאים לנו כאן, בשעה הגורלית הזו, חוק שכל-כולו הפקרות. רישיון לג'ובים בממסד הרבני, ואחרי שתגמרו את המזימה הזו נגיע לחוק לפירוק לשכת עורכי הדין, שאדוני היושב-ראש הוא אחד משושביניו. עוד חוק גורלי. השושבין היחיד. אתה יודע, הרב גולדקנופ, ובזה אני אסיים, כי הזמן תם; אני עוד עולה שוב. אתה יודע, הרב גולדקנופ, יש שני חוקים שעוסקים בלשכת עורכי הדין ומונחים על שולחן הכנסת. האחד הוא החוק של חבר הכנסת מלביצקי לחיסול חשבונות עם הלשכה, החוק השני יושב אצל חברך הרב אייכלר. החוק הזה, הדיון האחרון בעניינו היה ביולי בשנה שעברה, הדיון האחרון. אתה יודע במה הוא עוסק? בהגבלת שכר טרחה של עורכי דין שמלווים משפחות שכולות ומשפחות של נפגעי טרור.

אתה מבין, הרב גולדקנופ, איזו הצעת חוק לשכת עורכי הדין הקואליציה והממשלה שלכם מקדמות? את חוק הנקמה של היושב-ראש.

לא את החוק שנועד להיטיב עם המשפחות השכולות. זה סדר העדיפויות של ממשלתכם ושל קואליציית ההרס והחורבן. תודה רבה. הודעה למזכירות הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית: הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (תיקון מס' 2 והוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ה 2025, שהחזירה ועדת הכלכלה, הצעת חוק איסור הכחשת אירועי טבח 7 באוקטובר 2023 (טבח שמיני עצרת), התשפ"ה 2025, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

חבר הכנסת עודה, בבקשה. חבר הכנסת קריב, אף שאני חולק רבות ועמוקות על דבריך, כל אחד ואחד מהם, פחות או יותר, ממה שאמרת פה, אתה לפחות מציג את הדברים בצורה ראויה.

עשר דקות, כן. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, אני מקווה שהסכם הפסקת המלחמה והסכם חילופי חטופים ואסירים, שהוא יתממש כולו, שיהיה כולל כמה שיותר מהר, כמה שיותר בעסקה אחת. והלוואי הלוואי שהדברים הללו היו נעשים לפני הרבה זמן, לפני הרבה זמן. הרבה אנשים נהרגו בגלל שלא התקבלה ההחלטה הזו. אני רוצה לפנות אל האנשים שרואים אותי ושומעים אותי מהבית, מהטלוויזיה. אני רוצה להגיד להם: ומה עכשיו, ומה עכשיו? במולדת הזו, שהפכה להיות מולדת משותפת, יש שני עמים. אין עם שיתאדה,

אין עם שיתאדה.

מסיימים את המלחמה הארוכה והקשה ביותר. בין הים לנהר יש 7.5 מיליון יהודים ויש 7.5 מיליון פלסטינים. אין עם שיתאדה. עד מתי ועד כמה קורבנות? כולנו צריכים להפנים עמוק עמוק עמוק שבסופו של דבר אדם חשוב מאדמה. בסופו של דבר צריך להגיע לפשרה היסטורית. אני לא אומר שהיא כל הזכות, אני לא אומר שהיא כל הזכות, אבל בגלל ערך הבן אדם, בגלל החשיבות שבלכבד את הזכויות הלאומיות של כל עם, בגלל החיים, בגלל הבנים והבנות שלנו, בגלל העתיד אנחנו צריכים לחשוב מהו האינטרס האמיתי של כולנו. האם זה המשך המצב הקיים, יותר מ-100 שנים של סכסוך? האם ראיתם עם שהרים ידיים, האם ראיתם עם שחדל להיאבק למען זכויותיו הלאומיות? אני שוב ושוב פונה לאזרחים שצופים בנו בטלוויזיה ואומר להם שצריך אומץ בשביל השלום, צריך אומץ בשביל השלום, כי יש הרבה כוחות שיקלקלו בזה, הרבה כוחות שימנעו את זה, הרבה כוחות שיאשימו אותנו שאנחנו פרגמטיים, מתונים, ותרנים. צריך אומץ לעמוד מול כולם ולהגיד להם: החיים עדיפים על המוות, והעתיד עדיף על העבר, והשלום עדיף על המלחמות ועל הכיבוש. צריכים להיות אמיצים בקרב שני העמים להיאבק למען זה. אני רוצה להגיד לכם שמספר פעמים היה רוב בקרב שני העמים שרצה את השלום, אותו השלום.

אני אספר על הישראלים. בשנת 1999, אחרי שהישראלים ראו את דרכו של רבין ודרכו של נתניהו, 56% באו לקלפיות והצביעו למען המשך דרכו של רבין. לצערי הרב זה לא צלח בקמפ דייוויד 2000, לצערי הרב. ומשנת 2006 עד 2008 הליכוד בראשות נתניהו קיבל 12 מנדטים, המפד"ל, תשעה מנדטים. הם הימין הקלאסי, השאר היו בעד פשרה היסטורית. והתקרבנו לזה, התקרבנו לזה.

כשהיה משא ומתן רציני בין אולמרט לבין אבו מאזן, כמעט לא היו הפגנות ברחוב. לכן להאשים את החברה הישראלית שהיא אף פעם לא חיפשה פשרה, זה לא נכון. ומה לגבי העם הפלסטיני, ש-83% 85% תמכו באוסלו, תמכו בפתרון שתי מדינות, תמכו בחיים משותפים? מה להגיד על הפלסטינים, ששכנעו את הליגה הערבית להביא את היוזמה הערבית, שאחר כך גם הפכה להיות היוזמה האסלאמית? כל מדינות ערב וכל המדינות האסלאמיות הושיטו יד למדינת ישראל על בסיס מדינה לצד מדינה ושלום בין שני העמים. אנחנו חייבים לחדש את זה, אנחנו חייבים למצוא את הפשרה ההיסטורית בינינו. אפשר להתווכח על העבר, על ההיסטוריה, אבל אין לי ספק שהיהודים התגבשו כעם, ומגיעה להם זכות להגדרה עצמית. אני תומך בזה, ואין ספק שהפלסטינים התגבשו כעם ומגיע להם זכות להגדרה עצמית. זו חוצפה שיש בן אדם מעם מסוים שמרשה לעצמו עם היומרה הזו להגדיר עם בהגדרה שהם לא מקבלים, זו יומרה, זו חוצפה. אני שמעתי ערבים שאומרים שאין עם יהודי. היהודים שנמצאים בישראל הפכו להיות קבוצה של אנשים עם כלכלה אחת, עם תרבות אחת, עם שפה אחת, התגבשו כעם, מאמינים שהם עם. זו חוצפה להגיד לפלסטינים, סליחה, אתם לא עם. מי אתה? מי אתה בכלל שתגדיר את הפלסטינים? מי אתה בכלל? אין להם בעיה להגיד שיש עם עיראקי, מצרי, תוניסאי, מרוקאי. כנראה רק הפלסטינים לא יכולים לבנות את הזהות הייחודית שלהם. צריך לכבד שיש במולדת הזו שני עמים. לשניהם מגיעה זכות להגדרה עצמית. בואו נחתור לשלום. כבוד היושב-ראש, מחר תתכנס הוועדה לבחינת לשכת עורכי הדין. נגרם עוול מכוון למתמחים, מכוון. אחוז ההצלחה ירד בבת אחת ב-25%. לפני ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט ביטלו ארבע שאלות. במצב המקסימלי עזרו בארבעה ציונים, לפעמים אפס. כנראה שמחר יחליטו לפסול עוד כמה שאלות, אבל זה לא ייתן תשובה הוגנת. זו לא תשובה הוגנת. התשובה ההוגנת היא פקטור, לכן אני פונה לחברי הוועדה ואומר להם, צריך לחתור לצדק ולהוגנות עם המתמחים, ולתת פקטור גדול שישווה את שיעור ההצלחה לבחינה הקודמת, אחרת אנחנו נגיש הצעת חוק זריזה בשביל לכפות את זה, כי כך נעשה את הצדק.

חבר הכנסת שירי? 25 דקות? זה מה שמופיע לי.

25 מופיע לי. 15? 25 מופיע לי. 15, בבקשה. אתה יודע, אפשר לזרום. אם נפתח שיחה. יש לך איש שיחה - - - רציני. אתה יכול להתווכח איתו על הרבה דברים. הוא מסכים איתי על הכול, הוא פשוט לא יגיד לפרוטוקול. סתם, לא על הכול. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אתה עלית עכשיו, אבל אני צפיתי בדיון,

ועלה לפה ח"כ אחרי ח"כ ודיבר אל השר הנוכחי. עולים הח"כים ומתחננים לסיעות שהן לא הסיעות של עוצמה והציונות הדתית, מתחננים אליהן שיגידו משהו כדי לאזן את המופע המטורלל שאנחנו עדים לו, שיש עכשיו עבודה פוליטית כדי למנוע את העסקה. אתה יודע, בראשון אני, אוקיי, בסדר. גם נעמה עלתה, גם מבקשת מהשר תביעו עמדה - - - אני ביקשתי? אני לא מבקשת מהם, אין מה לבקש - - אולי לא את,

- - אני אומרת להם. כשאת עלית, היה פה עמיחי אליהו, ואחריו, נכון - - אמרתי לו,

- - ואחריו הגיע שר השיכון גולדקנופ, שרון כץ עלה וביקש ממנו. והם מתחננים, תביעו עמדה נגד האירוע המטורלל שבו

כן, אבל הם לא אומרים את המילים הנכונות. הוא מנסה לגייס - - - אני אמרתי לו שהוא עוסק בהתיישבות בעזה, בעזה, בזמן שמחוקקים חוק השתמטות,

זאת חרפה. אני מציין שזה פשוט מופע מטורלל. אנחנו צריכים להתחנן כדי שתחזירו את האחים והאחיות שלנו, אבל מה אני אגיד לכם, כאילו, איפה הציפיות שלי פוגשות את הקואליציה, שעל פיתה בבית חולים מפרקים ממשלה, על חוק הגיוס, נמות ולא נתגייס, בטח לא נכהן בממשלה. אומר עכשיו פיתמר: זו האחריות שלי למנוע את העסקה שתפגע בביטחון ישראל. אני כל כך שמח שהוא גילה את המילה אחריות, רק איפה היית ב-7 באוקטובר? האם אין לך אחריות שם? האם זו עסקה טובה יותר להשאיר את האחים והאחיות שלנו בעזה מאשר להחזיר אותם?

איפה אתה בעולם מכירת רהיטים, איפה אתה בעסקאות? איפה היית כשהיית צריך לשמור עליהם? ואם לא הצלחת, אז איפה האחריות שלך להחזיר אותם? על זה אפשר לפרק ממשלה, על חוק הגיוס אין שום בעיה. אבל מה שעוד יותר מעצבן זה מה שהכנסת עושה, כי בזמן שכל המדינה רועשת וגועשת על העסקה באופן הכי טבעי בעולם, כמובן שיש כאלו שלא עוסקים בפוליטיקה בכלל ולא ממהרים שלישי הבא להמשיך ולדרוס ולשים את הפשרה ההיסטורית, אני לא יודע אם ידעתם על זה, חברי הכנסת, חבר הכנסת בליאק, האם שמעת על הפשרה ההיסטורית בין שר החוץ לשר המשפטים על נושא שהם הסכימו מלכתחילה, אבל עשו סרטון מדהים ביוטיוב? באמת רמת הפקה של מגמת תקשורת בכיתה י"ב, אבל בסדר. אני שם את זה בצד, בסוף כל אחד עושה מה שהוא רוצה. ולא הסתפקו בזה, אם לא הספיק לנו המופע המדהים של חוק פלדשטיין 1, היום הגדיל ועשה חבר הכנסת רוטמן את חוק פלדשטיין 2. אני תמיד אוהב את ה- sequenceשהם עושים. הם כאילו אומרים, זה כמו שכחו אותי בבית 1, הלך טוב בקופות, בואו נעשה שכחו אותי בבית 2. עכשיו, לא רק שהם מייצרים מנגנון עקום, שבו כל אחד יכול להעביר, לדלג, כל רב"ט, כל טירון, כל מלש"ב, למרות שהשר פה לא היה אפילו מלש"ב, יכול להעביר מידע על הקבינט הביטחוני ולקבל עליו פטור רטרואקטיבית אם הוא הואשם. זה הנורמלי, בסדר גמור. אבל אני כבר אמרתי, תמיד הם חושבים נורא נורא בקטן.

למה אתם מכשירים ומייצרים לכם, כל בעיה שיש, אתה מגלה שיש חקיקה.

מאי גולן עכשיו נחקרה על זה שהיא עברה באדום ודרסה אופנוען, אז בשבוע הבא אני מניח שתגיע דרך המשרד הצעת חוק או דרך איזה חבר כנסת מצטיין - - גם לדרוס אופנוענים.

אפשר לדרוס אופנוענים, בטח אם אתם שרים. פיתמר יגיש הצעת חוק דרך חבר הכנסת פוגל או אלמוג, נראה מה היחסים ביניהם, שאם אתה שר, אתה פטור מחגורה ואתה יכול לעשות לייבים במהלך הנסיעה, זה בסדר גמור, השרה רגב תגיש לנו הצעת חוק שרק שרים יכולים לטוס, ואם טסים אז לא חוזרים וכאלה, סילמן תגיד שאפשר לאכול חמץ רק בכניסה לתחנות דלק, לא יודע מה יש לה עם תחנות דלק, אהל באמת - - - ואם אתה שר, אתה יכול להיות בארץ שלושה ימים בשנה ועדיין להישאר תושב. בכלל, השרה רגב, לא היית פה לפני יומיים, שלושה עלתה לפה וטענה על ועדת חקירה ממלכתית. ואז היא אמרה: מי בכלל בקואליציה, שמעת מישהו בקואליציה, אני לא מצטט אחד לאחד, פרפראזה, שמעת אחד בקואליציה שהתנגד לוועדת חקירה ממלכתית? עכשיו, היה בא לי לומר לה Welcome to Israel, השרה רגב.

אני שמח, Thank you for flying with us. קרו פה כמה דברים בזמן שלא היית בארץ. את כבר היית כל כך הרבה זמן מחוץ לארץ, שהשנה את לא משלמת מיסים בארץ, כי את בקושי תושב ארעי. באמת,

להמשיך ולשאול אותה: ארזת לבד? מישהו הביא לך חבילה להעביר? מישהו הביא לך איזה יהלום מלוטש שאת צריכה להיכנס?

כאילו עולה פה שרה חסרת כל מושג על מה שקורה במדינה, בטח בתחום משרדה. ראיתי שהיום היא הייתה בצפון. היא גילתה את הצפון, והיא כבר שוב - - - בצפון הארץ? בצפון הארץ, הייתה בעמק יזרעאל, כן. ואז היא מדברת על רכבת מקריית שמונה לאילת, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. Thank you for flying with us. באמת, זה היה מחזה מדהים. אני גם המלצתי לה שבראש ועדת החקירה שהיא מעוניינת להקים, בניגוד אולי למה שהמלצתי לנתניהו, שיאיר נתניהו יעמוד בראשה, אני המלצתי שדודו אולי יעמוד בראשה, כי אני חושב שזה טוב. אבל צחוק בצד, תסתכלו מה הכנסת עושה. עכשיו אנחנו שוב, איכשהו בזה אנחנו תמיד מגיעים, אדוני היושב-ראש, בזמן שאנחנו מקצצים, ומעמיקים את גביית המיסים המטורללת,

אנחנו יושבים בוועדת הכספים ואתה רואה את צעדי ההתייעלות הפיסקלית על סך של כמה? 37 מיליארד שקלים לתקציב 2025, ואז אתה רואה, עושים לך רובריקות יפות,

האוצר יודע לעשות מצגות, או שזה ChatGPT, לא משנה. אתה מוכן להצטרף להצעת חוק שלי שתאסור מצגות?

אני, איך אמרת - - - שתאסור מצגות? וואי, חד-משמעית. תאסור מצגות בוועדה. לא, אין לי בעיה עם מצגות ארבעה שקפים total, אבל תקשיב, אתה מקבל את השקף של צעדי התייעלות פיסקלית, ואז אתה רואה: מיסים,

זה צעדי התייעלות? אתה אומר להם: אבל מה ההתייעלות פה? לקחת לי עוד כסף מהכיס זה לא התייעלות, זה שוד.

אתה לא מתייעל בכלום. העמקת הכספים, העמקת הגבייה, רכב חשמלי, עוד מס.

אתה אומר: בוא'נה, אבל לאף אחד לא אכפת. לאף אחד לא אכפת. ואם זה לא מספיק, אז לפני שבועיים הם ממשיכים ונותנים מענק פרישה, דיברתי איתך על זה, של 0.25 מיליון שקלים, עכשיו, השנה הזו. זה כדי לעודד לפרוש או שזה על חדשים? על כולם.

אם זה חל על מי שעכשיו מכהן, כדי לעודד אותו לפרוש, או שזה נועד - - - אתה צריך לפנות מקום לעסקנים חדשים. אתה צודק. במקרה אני יודע שהכול, אין מקריות בעולם, כמו שאין ייאוש בעולם, למרות הממשלה הזו, אבל במקרה לגמרי יושב פה, אני לא אצביע על השר שיושב, כדי שלא זה, אבל במקרה לגמרי יושבת הסיבה והתוצאה למענק הפרישה המוגדל. עכשיו, מה שמעניין זה שהם הודיעו שבשנת 2024 המלחמה עלתה 100 מיליארד שקל. בכמה עלו הוצאות הממשלה? 105 מיליארד, כלומר שקל הם לא קיצצו בהוצאות הממשלה.

שקל. זה התייעלות, מה אתם רוצים. ועכשיו כל שירותי הדת היהודיים יתייעלו. התייעלות, כן. והם נותנים כסף מהכיס שלך לרבנים. חשוב, זה חשוב מאוד. הייתי מת, אתה יודע, לגלות חוק, הקהל שיושב ביציע, היינו שמחים לגלות שבמקום חוק לעוד ג'ובים במועצות דתיות, הייתי שמח לראות עוד סייעות בגנים. למה אין חוק כזה? למה אתם לא נותנים לסייעות ולגננות ולאנשי ונשות החינוך שלנו? למה להם אתם לא נותנים מענקים? למה תמיד זה למקורבים שלכם?

0.25 מיליון שקלים מענק. באמצע קדנציה צריך לפנות מקום לדור חדש. איזו חוצפה. הייתי אומר חוצפה, אבל אמרתי חוצפה, וזה הזכיר לי את שר הביטחון,

חבריי חברי הכנסת ואדוני היושב-ראש, אני רוצה לציין, אמרתי את זה גם בעבר, ישראל כץ השר המצטיין. בשנה, שנה וחצי הוא התחיל מ"לא בטוח שאתה תהיה שר" ללהיות שר האנרגיה, ואז שר החוץ, ואז שר הביטחון. זה הקידום המהיר ביותר בהיסטוריה,

של הליכוד או בכלל בכנסת. הוא כאילו סטרטאפ, הוא שני רק לאורית סטרוק והמשרד שלה, שהעלייה הלינארית ברמת התקצוב שלה באמת מפתיעה. אבל למה אני אומר - - - אקספוננציאלי. בחסות ההשתמטות. בחסות מה שנקרא "כאן 11", אגב. אז הגיע אתמול באמת שר הביטחון, פינה מזמנו בעת שיש עסקה, היה מאוד חשוב קודם כול לשים את עקרונות הבסיס לחוק ההשתמטות. עכשיו, מה הכי מצחיק? עזבו את המתמטיקה שהוא אומר: 50% יתגייסו, זאת אומרת 7,000, ואז אומרים לו: 7,000 ממה? מ-14,000. אבל אומרים לו: יש 80,000, 70,000 חייבי גיוס. עד 2050 הם יהיו זקנים. לא, בסדר גמור, נניח שזה מתקדם ומתקדם. גם על המתווה השערורייתי שהוא הציג, באמת בעשרה ימים שכל מדינת ישראל חווה "הותר לפרסום", וכאילו זה מהם והלאה,

הוא הגיע ומציג, גם את המתווה הביזיוני הזה הם לא קיבלו. הם לא קיבלו את המתווה. כאילו את המינימום של המינימום של,

אתה קורא את המתווה ואתה אומר: בוא'נה, זה אפילו לא מבוא לגיוס, גם את זה, "נמות ולא נתגייס". היום שמעתי שוב תחקיר ברדיו של יואלי ברים, האם שמעת את זה, חברת הכנסת לזימי? ששר ירושלים ומסורת ישראל - - אני הערתי על זה, על העמותה שלו,

סתם - - - תקשיב, אדוני היושב-ראש, הוא שר שמקליט הודעה לעמותה שכל מהותה ותפקידה זה לעזור להשתמטות מגיוס.

היום זאת עמותה שבכסות חברתית פועלת להשתמטות בניגוד להגדרתה. זה באמת, שכללתם את השחיתות לדרגות אחרות. עכשיו, זה שר בישראל. כשאתם צועקים לנו פה "עודדתם השתמטות", על נגיד טייסים שלא רצו, שהפסיקו להתנדב, וצעקו על המשתמטים, אני תמיד צועק לכם, אני אומר לכם: אתם יושבים עם משתמטים. הם המשתמטים. שר האוצר אמר וכתב מאמר דעה מנומק בנוגע להשתמטות ממוסדת, ואז אתה שומע את השר פרוש, שאלוהים יודע מה התפקיד שלו,

אלוקים יודע אולי מה התפקיד שלו, כי אלוהים מזמן כבר נראה לי ויתר על האירוע, והוא מקליט הודעה איך משתמטים, בואו אני אעזור לכם. והם מתלהבים, אתה שומע חברות שלמות, כמו כל מסחרה שאתם יודעים להקים. הרי גם מהדת אתם יודעים לעשות כסף. גם מזה הצלחתם לעשות כסף.

אני לא יודע כבר איפה,

לקבור את הבושה, כאילו בכלל להסתכל על בושה בעיניים. איך אתם מרשים לעצמכם עדיין גם היום להתנהל בצורה הזו, זה באמת ממני והלאה. ואני פונה אליך, אדוני היושב-ראש, באמת, כי יכול להיות שאנחנו לא מסכימים על הרבה מאוד דברים, ויכול להיות שאנחנו מסכימים על חלק, אבל אני אומר לך בשיא הכנות, לא יכול להיות שהכנסת הזו תאשר חוק השתמטות. זה לא יכול להיות. אנחנו לא ניפול פה על 7,000, 8,000 או 70,000. אנחנו צריכים לעשות, בתיקון ההיסטורי הזה, כי אתם מרבים לומר לנו את זה, ש-7 באוקטובר עשה פה shifting בכל החשיבה, אבל אם בזה לא יהיה, ואתה יודע טוב מאוד כמה זה חשוב לכלכלה, לחברה, לצבא. להכול. החוק הזה זה חוק שנוגע בכל אחד ואחד מאיתנו. ואם אתם תיתנו, ואתם התבטאתם על זה בעבר, ואם אתם תיתנו לאירוע הזה של "נמות ולא נתגייס", על כל ההפגנות שהם עושים בבקו"ם וחוסמים כבישים,

כשחיילים מתים, זה לא יכול להיות. אסור לכם לעשות את זה.

אנחנו לא יכולים להסכים על כלום, אבל על זה, זה משהו שלא יכול לעבור בלב של בן אדם. איך אתם יכולים להסתכל לחיילי מילואים בעיניים? הם באים לפה היום, ואנחנו רואים אותם בוועדת הכספים, שהם כן מקבלים פיצוי, הם לא מקבלים פיצוי. מקזזים להם, אני לא יודע אם ידעתם,

כי הוא תומך לחימה שהיה בעזה, אבל הוא לא מוגדר לוחם, אז להם מקזזים. כי הגרושים האלה חשובים כדי לחלק למישהו. צריך לקחת כל מה שאפשר. אבל איך אתם יכולים להסתכל להם בעיניים?

גם הילדים שלנו ישרתו בצבא, גם הילדים שלנו יילחמו מול חמאס.

גם הילדים שלנו יעשו את זה. אבל הם אין להם מושג, הם לא מבינים את זה בכלל. כשאני אומר לו "מלש"ב", הוא יגיד לי: מה זה? הוא לא יודע מה זה מלש"ב. נאור. בהתחלה הגענו ל-25 דקות. עכשיו חתכת אותי על ה-000.

נו, מה לעשות, ככה זה כשנהנים.

000 זה נימה טובה לסכם את האירוע של מה שקורה פה. תודה. תודה. חבר הכנסת אלהואשלה, אינו נוכח. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי,

חבר הכנסת שירי, רק לשם הדיוק, "נמות ולא נתגייס" זה פלג קיצוני, זאת לא העמדה של כלל הציבור החרדי, ולא נכון לשפוט את כל הציבור על בסיס פלג קיצוני. אז שיוקיעו את זה.

לא, אני לא לוקח אותם על אחריותי.

אני לא חושב שאתה אחראי לאמירות של אנשים שלא מייצגים את - - - אז שיתגייסו. למה הוא לא אומר מילה נגד זה? למה הוא לא אומר מילה נגד זה? הוא גינה?

חבריי חברי הכנסת, 467 ימים של מלחמה עקובה מדם, ומעל הכול מעיבה העננה שעדיין 98 חטופות וחטופים נמקים בשבי החמאס. האמת היא,

קראתי עכשיו את הכותרת ב-ynet, והלב שלנו מחסיר פעימה באמת לקראת אפשרות, באמת אני מתפללת, הסכם לשחרור החטופים. הלוואי, הלוואי שממש עוד היום ייחתם ההסכם, והאחים והאחיות שלנו יתחילו לחזור הביתה. 15 חודשים שהמשפחות והמוני אזרחים זועקים ברחובות בדרישה להסכם לשחרור חטופים, קוראים לסיום המלחמה, מותשים מעוד סבב מילואים, כורעים תחת נטל הגזרות הכלכליות, מתרסקים אל מול יוקר המחיה הגואה. אבל לממשלה הזו ולקואליציה הזו כנראה לא דחוף לטפל בזכויות נפגעי 7 באוקטובר, לא דחוף לטפל בהחזרת העקורים לצפון, לא דחוף לטפל ביוקר המחיה, לא דחוף לטפל במערכת החינוך הקורסת, וממש, אבל ממש לא דחוף לדאוג לשוויון בנטל, ופה אני מתחברת אליך,

בשבוע שעבר השר גולדקנופ וחברי הכנסת גפני ומקלב כעסו באיזה עיתון חרדי על כך שבניגוד להבטחות הממשלה, לא מומשו כל ההבטחות התקציביות לחרדים, ורחמנא ליצלן, אפילו הוצאו איזה צווי מעצר לסרבני הגיוס. אז אני באמת פונה לאחינו החרדים. רק מתחילת חודש ינואר הותרו לפרסום שמותיהם של 15 נופלים, גיבורים שנפלו על הגנת המולדת. 15,000 חיילים נהרגו או נפצעו וירדו מהכוחות של הצבא. אז יש מי שמצהיר "נמות ולא נתגייס", אבל לצערנו יש גם מי שמתגייס ומת. אנחנו מקבלים שיעור אחר שיעור למה נתניהו פיטר את גלנט ומינה את כץ לשר הביטחון. אנחנו יודעים שיש 80,000 חרדים שמשתמטים מגיוס. לפני שבוע השר כץ הורה להעלים מבג"ץ את העובדה שצה"ל אמר שבעוד שנה הוא יכול לגייס חרדים בלי הגבלה. וכשזה לא צלח אז שר הביטחון עולה למתקפה בתקשורת על הרמטכ"ל, על דובר צה"ל, ואתמול הוא הפליא והציג בוועדת חוץ וביטחון חוק מחפיר, שמכשיר השתמטות בעת מלחמה, ואף חרדי לא יתגייס עם המתווה הזה. היה זה הרמב"ם שקבע: אבל במלחמת מצווה הכול יוצאין, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. איך קרה שאימהות חרדיות ישנות טוב בלילה, לא חוששות מהדפיקה בדלת? האם דם הלוחמים שלנו הנושאים בנטל סמוק פחות מדם החרדים? איך לא תבושו לטעון כי אתם החרדים זכאים לפטור מהשכול? ישראל נלחמת בשבע חזיתות, אבל ממשלת ישראל החליטה לפתוח חזית נוספת, מלחמה נגד אזרחי המדינה הנושאים בנטל, מלחמה לריסוק הדמוקרטיה, מלחמה לריסוק הפרדת הרשויות, מלחמה לריסוק הכנסת ובית המשפט. הם יהפכו לזרוע ביצועית של הממשלה, זרוע כנועה ומבוהלת. מה שדחוף זה לחדש את ההפיכה המשטרית, להחריב את מערכת המשפט, להשתלט על התקשורת החופשית, לפורר את שלטון החוק, לרסק את הכנסת כגוף מחוקק ומפקח. אין איזונים, אין בלמים. הכול מותר למען הישרדות הקואליציה. הקואליציה עולה למתקפה על שומרי הסף שמגינים על האינטרס הציבורי ומגינים על שלטון החוק. הסתה מתוזמנת כנגד היועצת המשפטית וכל מערך הייעוץ המשפטי, הכנסת הופכת חותמת גומי, ועל הדרך מסלול עוקף חקיקה ממשלתית באמצעות חקיקות פרטיות מוזמנות, ממש כמו החוק שניצב כאן. קידום הצעות חוק אנטי-דמוקרטיות במהירות האור, תקציב שמובא ברגע האחרון, התעלמות מחוות דעת של הגורמים המקצועיים, הכול כשר, פוליטיזציה של הדרג המקצועי בשירות הציבורי, מינויי מקורבים, השתלטות על תקציבים. נתניהו וממשלתו מממנים וממנים לתפקידים הבכירים אנשים שלא עומדים בתנאי הסף, ובלבד שאלה כנועים ונאמנים לשליט, וחבל שהטובים שכבר נמצאים במערכת מתייאשים ופשוט מתפטרים. ראש הממשלה מינה, למרות התנגדות היועצת המשפטית לממשלה, לממלא מקום נציב שירות מדינה אדם ללא ניסיון ניהולי שאמור לנהל 100,000 עובדים.

כחלון עצמו אמר: עבדתי במועדון כושר, תחילה כמנהל מכירות, ותוך זמן קצר מוניתי למנהל משמרת. בהיעדרה של הבעלים אפילו הייתי מנהל המועדון בפועל. זה ממלא מקום נציב שירות המדינה. והממשלה לא עוצרת. שר המשפטים מתפתל במינוי נשיא לבית המשפט העליון. השר לוין טוען: מונעים ממני למלא את תפקידי. אבל מה בעצם ביקשו שופטי בג"ץ? השופטים מבקשים ממנו לכבד את החוק ולמלא את תפקידו, לא פחות ולא יותר. אז אדוני שר המשפטים, בישראל מאז ומעולם השר לא ממנה שופטים לבדו. לשם כך יש ועדה. אז מכונת הרעל, בתזמון מדויק, מכפישה את השופט עמית, ולפתע צץ מתווה סער-לוין, פשרה של קואליציה עם קואליציה, מתווה לפוליטיזציה מוחלטת של הוועדה לבחירת שופטים והשתלטות עוינת על בג"ץ והרשות השופטת. הרי שופטים שימונו על ידי פוליטיקאים לא ישפטו מעמדה עצמאית. לא יהיה מי שיעצור את השחיתות, לא יהיה מי שיגן על החלש, לא יהיה מי שיאזן את הכוח.

בשעה טובה, ימונה גם ימונה נשיא לבית המשפט העליון. לא.

שר המשפטים הרי מחפש, הודיע כרגע שלנוכח הנסיבות ראוי לבדוק,

אז שותלים זרע ואז, איזונים ובלמים - - - הגורם המקצועי במשרד המשפטים, חבר הכנסת לוי, בוא נדייק - - - נכון.

- - הגב' רקובר, שהיא זאת שאמורה לחוות את דעתה אם אפשר או אי-אפשר לדון במינוי של השופט עמית, לנוכח הממצאים הללו הודיעה בכתב היום שייקח לה זמן לגבש את עמדתה, ועל בסיס זה - - ייקח לה זמן - - - - שר המשפטים הודיע שהוא לא - - - גם

אבל פשוט חשוב להעמיד דברים על דיוקם, למרות שאני חשבתי, חבר הכנסת לוי, ששר המשפטים לא היה צריך את חוות הדעת הזו של הגב' רקובר, והיה צריך להודיע על דעת עצמו שהוא לא - - - אז אדוני היושב-ראש, כנראה שמחר לא ימונה נשיא לבית המשפט העליון.

אין איזונים ובלמים, אין עקרון הפרדת הרשויות, אין דמוקרטיה.

אני למדתי את זה שצריך דמוקרטיה והפרדת רשויות מדבריו של ראש הממשלה נתניהו ב-2012 בטקס חילופי נשיא בית המשפט העליון. נתניהו אמר, והקשיבו טוב: "אני מאמין שמערכת משפט חזקה ועצמאית היא זו שמאפשרת את קיומם של כל המוסדות האחרים בדמוקרטיה. אני מבקש שתראו לי רודנות אחת, חברה לא דמוקרטית אחת, שבה קיימת מערכת משפט חזקה ועצמאית. אין דבר כזה. בכל מקום שבו אין מערכת משפט חזקה ועצמאית, הזכויות אינן יכולות להיות מוגנות. למעשה" כך אמר נתניהו, "ההבדל בין המדינות שבהן יש זכויות על הנייר לבין מדינות שבהן יש זכויות בפועל, ההבדל הזה הוא מערכת משפט חזקה ועצמאית". נתניהו נמצא בעולמנו הפוליטי מאז שנות התשעים, אז למה דווקא עכשיו חשובה לו רפורמה במערכת המשפט? ארבע מילים: שוחד, מרמה והפרת אמונים. פתאום מערכת המשפט היא האויב, כולם תופרים לו תיקים, נתניהו לא ידע, נתניהו לא אחראי, נתניהו לא אשם, זה בכלל הרמטכ"ל, זה ראש השב"כ, זו היועצת המשפטית, זו התקשורת. סתם מציקים לו, מציקים לרעייתו, מציקים לבן שלו. מכובדיי, מלחמת 7 באוקטובר היא שבר גדול, אבל היא גם יכולה להיות נקודת מפנה בחברה שלנו, הזדמנות לשוויון אמיתי. שוויון בנטל המלחמה, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? כן, כולנו מתגייסים להגנה על המדינה, הזדמנות גם לשוויון בנטל התעסוקה. אפשר להסכים על חשיבות לימוד התורה, אבל כשם שהתורה ניתנה בברית, כך המלאכה ניתנה בברית, שנאמר: "ששת ימים תעבֹד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלוהיך". גם שוויון בין המינים: "ויברא ה' את האדם בצלמו בצלם ה' ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם" יש לי עוד 30 שניות, אדוני? הוספתי לך דקה, את רואה?

אני רוצה לשתף אתכם בשיר של יהודה עמיחי. השיר נקרא: "אני אדם יחיד". אתה מכיר את זה, גלעד? "אני אדם יחיד, אדם בודד. אינני דמוקרטיה. / הרשות המבצעת והאוהבת והשופטת / בגוף אחד. רשות אוכלת וזוללת ומקיאה, / רשות שונאת ורשות כואבת / רשות עיוורת ורשות אילמת.

אני הפגנה / אני מרים / את פניי ככרזה. הכול כתוב שם.

אין צורך להטיל גז מדמיע, / אני כבר בוכה. אין צורך לפזר אותי, / אני מפוזר. / וגם המתים הם הפגנה. / כשאני מבקר את קבר אבי, אני רואה / את המצבות מורמות בידי / העפר שמלמטה: / הן הפגנה גדולה." תודה. חבר הכנסת דוידסון,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו בשעות מותחות, באמת ללב יש עליות וירידות. אנחנו חושבים כמדינה כמה אנחנו רוצים חזרה את החטופים, חיים, כמובן,

ואני חושב על אותן 98 משפחות ש-467 ימים אין להן חיים. וגם עכשיו, כשמדברים על עסקה, מדברים על עסקה בשלבים,

ויש משפחות שהילדים שלהן לא מצויים ברשימות של הפעימה הראשונה, כמו שאומרים. ואני מנסה לחשוב על עצמי, אם הייתי אבא, חס וחלילה, של ילדה או בן משפחה שהיה חטוף בעזה, והייתי בסיטואציה הזאת, כמה זה נורא. כנראה שאי-אפשר לעשות את זה אחרת, אני לא בא ותוקף אף אחד עכשיו, אבל אני רוצה שאנחנו נזכור כולנו את אותן משפחות שהילדים שלהן, המשפחות שלהן, לא נמצאים ברשימה. אני רוצה לספר לכם עכשיו בשלוש וחצי הדקות שנותרו לי, על איתי חן. איתי חן הוא שכן שלי, איתי חן הוא חייל תושב נתניה, גר בשכונת עיר ימים. הוא הבן של רובי וחגית. רובי הוא אזרח אמריקאי, רואים אותו הרבה מאוד בתקשורת, הוא נמצא בהרבה מאוד פגישות ברחבי העולם עם מנהיגי העולם. הוא רק חזר מדוחא לפני שבוע. ההורים מסתובבים יום-יום במקום אחר, שבוע נמצאים במקום כזה, שבוע באחר. ובכל מוצאי שבת בנתניה, בצומת פולג,

18:00, עכשיו בשעון חורף, יש עצרת לחטופים עם המשפחה של איתי חן. מגיעים מאות אנשים, עצרת באמת מרגשת, מדהימה, מחממת את הלב.

זה לא שמאל, אתה רואה שם דתיים,

אתה רואה חרדים באים ומחבקים את משפחת חן. בהזדמנות הזאת אני קורא לכל מי שבאזור נתניה: תבואו, תחבקו את המשפחה. אתם לא מבינים כמה זה מרגש את רובי וחגית,

אני נמצא איתם כל מוצ"ש, והלב באמת מתרחב כשאתה רואה את האנשים באים ומחבקים ואומרים מילה טובה, ומרגישים שלא שוכחים את איתי. זה מאוד מאוד מרגש. הסבא של איתי נפטר לפני חודשיים משברון לב.

גדעון היה טייס גיבור שנלחם בכל מלחמות ישראל. ליבו לא עמד מהסבל הגדול הוא היה מאוד קשור לאיתי, הם היו גרים קומה מעל קומה בעיר ימים, וכל יום הוא ראה אותו והיה מאוד מחובר אליו, וגדעון פשוט לא עמד בזה. איתי נחטף ב-7 באוקטובר 2023 מהבסיס בנחל עוז שבו הוא שירת כשריונר. איתי היה מהראשונים שעדכן על מתקפת הטילים ונכנס לפעילות מבצעית מיידית. חייל, שריונר, חייל של צבא ההגנה לישראל. וכנראה שברשימות של החזרת החטופים הוא נמצא הרחק מאחור. חשוב לי מאוד לומר לרובי, לחגית: אנחנו לא נשכח, אנחנו לא נעזוב, אנחנו נהיה איתכם, אנחנו נחזק אתכם יום-יום. גם בנתניה וגם בבניין הזה לא נשכח את איתי לעולם, לא נשכח אותו. אנחנו נעשה הכול כדי שהוא יחזור לפה, למדינת ישראל. במשך ימים מ-7 באוקטובר איתי היה מנותק קשר, לא ידעו מה קורה איתו. ההורים הסתובבו כסהרוריים, לא ישנו כמה לילות, ורק אחרי כמה ימים הודיעו שאיתי חטוף בעזה. בתור נער איתי עסק בפעילות חברתית מאוד מאוד ענפה, הוא היה מדריך של"ח במסגרת תכנית של"ח וידיעת הארץ של משרד החינוך. הוא היה מאוד מחובר למדינת ישראל, הרבה מאוד טיולים. זה אותם חבר'ה צעירים ששמים סנדלי שורש ומטיילים במדינת ישראל ואוהבים את המדינה. והוא העביר את האהבה הזאת לתלמידים אחרים. איתי הוא האח האמצעי, יש להם שלושה ילדים, לרובי וחגית, לרועי בן ה-22 ולאלון בן ה-13. איתי היה שחקן כדורסל, היה ספורטאי, ושיחק בבית ספר שרת בכיתת כדורסל, והוא שיחק באופן מקצועי עד גיל 18. הוא למד בבית ספר שרת. רובי וחגית, אנחנו נהיה איתכם כל הזמן. לא נעזוב, לא נשכח ולא נוותר עד שאחרון החטופים יגיע למדינת ישראל.

חברת הכנסת פרידמן. תודה, אדוני היושב-ראש. אנחנו נמצאים ברגעים מתוחים, והעצבים של כולנו מרוטים. כולנו מתפללים שהכול יהיה בסדר ושכולם יחזרו כמה שיותר מהר. אבל אני כן אנצל ואקח כמה דקות, למרות שאמורות להיות לי עשר דקות - - - עשר אמורות להיות לך?

אבל אין לי בעיה, אם אתה רוצה לחלק לי מתנות. לא, זה פשוט יבוא על חשבון מישהו אחר. לא, לא, אז לא על חשבון מישהו אחר. אמורות להיות לי עשר. אוקיי. אני רוצה לספר על מיזם שביקרתי בו ביום ראשון לזכר רון שרמן, שהוא חייל שנחטף ונהרג מאש כוחותינו. ההורים של רון, שגרים בלהבים, הם שניהם וטרינרים, ורון גדל בבית עם המון המון בעלי חיים, וכל חייו רק טיפל והציל והיה מוקף בבעלי חיים. היום מוקם לזכרו באשל הנשיא מרכז טיפול והצלה וחינוך, שמעורבים בו הרבה גורמים. הם בדיוק מגייסים כספים ותרומות, ועשינו שם סיור. אורלי וילנאי תקים שם את מרכז חירות, שקיים בכמה חוות הצלה, שהוא מהווה מקום חינוכי לאהבה וחמלה למען בעלי חיים. אני קוראת לכל מי שיכול ללכת לבקר שם, להתעניין ולקרוא על זה, פשוט פרויקט מרגש, שאני מקווה מאוד שיקום כמה שיותר מהר ושיהיו לו כמה שיותר שותפים. כמה דברים. בהמשך לתחקיר על ועדת החקירה, דיברתי על זה גם אתמול, ראש הממשלה והשרים לא רוצים שתקום ועדת חקירה שיעמוד בראשה שופט. אבל חשוב לי לציין משהו, כי כל הסקרים מראים שאמון הציבור בבית המשפט הוא כ-40% ואמון הציבור בממשלה הוא 25%. ולכן, להקים ועדת חקירה שהיא לא בראשות שופט וכן ועדת חקירה שהיא פוליטית, אני לא מבינה איך זה משקף את רצון הציבור. זה לא ברור לי ככה. אבל מה הפלא שאמון הציבור בממשלה הוא הרבה פחות מבית המשפט, ואמון הציבור בכלל במה שקורה הוא בעייתי? אני מנסה לחשוב איך אפשר לסמוך על שרים וחברי כנסת שביום שבו יש ארבעה חיילים הרוגים ברצועה הם חוגגים באולמי בונבון בראשל"צ כי יש איזשהו יום הולדת לפעיל ליכוד. באמת?

וזה לא היה בסוד. איך אפשר לסמוך על המשרדים ועל השרים שלכם, בשבוע שעבר ציינו את יום העוני ויום הדיור הציבורי, ואנחנו מגלים בוועדה שלך,

שבשנתיים האחרונות לא נעשה פסיק למגר עוני, לא נעשה פסיק לשפר את המערכות שמטפלות. לדוגמה, בוועדה שלך אנחנו בעצם גילינו כי אין בידיהם של משרד הבינוי והשיכון שום נתונים מביטוח לאומי על הזכאים הפוטנציאליים לסיוע בשכר דירה. המשרד לא יוזם פניות, חלילה וחס. במשך שנים מבקשים להקים מנגנון להעברת מידע על מקבלי קצבאות, כדי לראות מי יכול להיות זכאי לסיוע בשכר דירה, להקל, יש בעיות עם שפה, של נגישות, של עולים חדשים, של אנשים מבוגרים, כדי להקל על האנשים האלה. והפעם האחרונה שהועבר קובץ כזה למשרד השיכון והבינוי הייתה ב-2017, אדוני היושב-ראש. אז מ-2017 הליקוי הזה לא תוקן. ואני שוב שואלת: איך אפשר לסמוך על הממשלה ועל השרים שלה, שנראה שרק העמיקו ועובדים בלקבע את העוני ולשמר אותו? כי אני לא מצליחה להבין איך ביד אחת מעלים מיליארדי שקלים מיסים למדינת ישראל, בזמן שבקלות אפשר לגייס 900 מיליון שקלים ממס סוכר על משקאות ממותקים בלי באמת לפגוע במישהו. זה מס שהוא לא באמת פוגע באף מגזר ובאף אחד. אין מישהו שלא ישרוד בלי מיץ מנטה ירוק, אבל להרבה אנשים קשה מאוד לשרוד עם סוכרת בתוך מערכת בריאות שהיא עמוסה וחסרה, חסרה ברופאים, חסרה במקום, חסרה במיטות, חסרה במתקנים. אני באמת לא מצליחה להבין. זה אפילו לא כעס. זה תסכול אמיתי, מהנשמה. מרוב שאני רגילה שטלי פה ואף פעם לא הולכת, והייתי בטוחה שהיא תהיה פה, אז רציתי לדבר איתה בהמשך לחוק שלה, שדנו עליו היום בוועדת הכלכלה. מדובר בבליץ של חוקים של משרד התקשורת והעומד בראשו, כשאנחנו יודעים שכל החקיקות הפרטיות האלה, שהיום דנו בהן בדיון אחד בשש חקיקות, אנחנו יודעים שמי שעומד מאחוריהן זה לא באמת מי שהגיש אותם, אלא השר והמשרד שלו. חברת הכנסת פרידמן, דיוק אחד. יכול להיות שיש כאלה מקרים. חברת הכנסת גוטליב, תאמיני לי שאף אחד לא אומר לה איזו הצעת חוק להגיש, מה להגיש ומה לא להגיש. אם יש חברת כנסת שכל הצעת חוק שלה - - - אני מסכימה, ובגלל זה קיוויתי דווקא שהיא תהיה באולם, וזה נדיר שהיא לא כאן. צר לי שהיא לא כאן, כי באמת רציתי לדבר איתה ולהעלות בפניה כמה דברים. אבל החקיקות האלה קיימות רק במדינות שאף אחד מאיתנו לא באמת רוצה לגור בהן. עכשיו, מה מתסכל? הפעילים שלכם תוקפים אתכם בגלל שיש ח"כים, גם בליכוד, שלא מסכימים עם חלק מהחקיקות האלה, והדברים האלה גם נאמרו בדיון. ואני יודעת שבקבוצות הפנימיות תוקפים אותם כי הם מתונים מדי. וזו בעיניי השיטה החולה של הפריימריז,

לפחות לי נדמה מהצד, שככל שאתה יותר קיצוני ויותר מעלה כל מיני רעיונות שהם לא באמת ריאליים, שלא באמת מישהו רוצה אותם, ככה יש לך יותר סיכוי בפריימריז.

חלילה, אתה מתון ורוצה לשקול בכובד ראש כל חקיקה ולעשות בה שינויים, אז אתה גם חוטף מהבייס. וזו הבעיה מבחינתי עם הפריימריז. עכשיו אני אקצר. לעניין החקיקה של סגירת התאגיד, ואני קוראת לה ככה כי מבחינתי הפרטה של התאגיד הוא סגירה של התאגיד, ואני גם אסביר למה. יש הרבה סיבות למה לא צריך לסגור את התאגיד, אבל לי יש סיבה שהיא הכי משמעותית, והכותרת שלה זה החיבור של הון-שלטון. אני רוצה לקרוא לכם רשימת תחקירים שנערכו בכאן 11 ולא יכולים אף פעם להיות משודרים בערוץ אחר או בתחנה שמתפרנסת מפרסומות, מסיבה סופר-פשוטה: תחקיר על החברה המרכזית של קוקה קולה ב-2022 על ידי שאול אמסטרדמסקי, תחקיר שמסביר שמדובר בחברה שהיא בריונית, מונופול כמעט מוחלט, עוקפת חוקים של רשות ההגבלים, מעודדת עידוד "קל", במירכאות, להציג במקררים קודם את המוצרים שלהם, ואם לא, לא תקבל למכור את המוצרים שלה, ייקחו לך חזרה את המקררים.

בוא לא נשכח שקוקה קולה הם גם הבעלים של טרה, של נביעות, של פריגת, של תאגיד המחזור אלה שאסף בקבוקים, וגם פה יש סיפור, שהפעילה לחץ על ש"ס תמורת כשרות ספרדית. כל זה לא יכול לקרות בערוץ אחר מסיבה אחת פשוטה: יש להם יותר מדי עסקים שהערוצים מתפרנסים מהם. אני מבינה את הערוצים שלא יכולים לשרוד בלי הפרסומות, ולכן החשיבות. אני אתן עוד דוגמה.

תחקיר על ידי שאול אמסטרדמסקי ב-2018. בתחקיר מראים שהם אלה שקובעים לעסקים הקטנים מה יהיה מחיר המוצר שלהם, מחייבים אותם לספוג כמובן את כל החזרות המוצרים, הוצאה אגרסיבית של יצרנים אחרים משופרסל, השתלטות של מותגי הבית. יש לה יכולת להעניש את היצרן ויכולת להדיר. קנתה בעבר את קלאבמרקט כדי למנוע תחרות, רכשה את ניו פארם. מי יוותר על כל הפרסום הזה? מי יוותר על כל הכסף הזה? מי יכול להרשות לעצמו לוותר? תחקיר על שטראוס שפורסם על ידי ליאל קייזר ב-2022, על ריקול עקב סלמונלה בשטראוס, מחזיקה

דנונה,

תמי 4, יטבתה,

לורפק, אנרג'י, עלית על כל סניפיה, בינס. אתם מבינים שגוף אחד כזה שמחליט שהוא לא מפרסם אצלך, הוא מוחק אותך. אבל כאן 11 יכולים לעשות את התחקירים האלה שהציבור חייב לדעת אותם. התחקיר על נחל אשלים, זיהום נוראי שפגע בטבע בצורה אנושה, פורסם ב-2022 על ידי מיכל וסרמן. עוד תחקיר שפורסם על ידי יפעת גליק ב-2022, על דליפת מים עתירי מלח בנחל צאלים והרעלת הסביבה על ידי מפעל קבוצת כי"ל, האם יש ערוץ אחד אחר שהיה מוכן לפרסם את התקריות האלה?

בסופו של דבר, תאגיד ציבורי הוא חשוב לציבור לא רק בתכנים המקוריים, בסדרות, שזה סופר-חשוב, אלא בחדשות שהוא משדר, כי זה כמעט המקום היחיד שבו אתה מקבל את התכנים בלי שמי שקובע מה יהיו התכנים יצטרך להתחשב במפרסמים, בבעלים או בכל אחד אחר.

חבר הכנסת בליאק. אנקדוטה, ברשותך, חברת הכנסת פרידמן, בקשר לקוקה קולה. לי היו חנויות נוחות בבתי חולים,

כשהייתי צעיר. ולגבי קוקה קולה ומקררים, אם אתה לוקח מהם מקרר, שאתה מקבל אותו ללא עלות, אז ברור לחלוטין שהתנאי לקבלת המקרר היא שלא תשים מוצרים של המתחרה במקרר שלהם. אבל אם אתה לוקח מקרר שלך ומשלם עליו מכספך, אין הגבלה והם לא מתערבים לך במה אתה שם ובמה אתה לא שם.

אבל יש לך הגבלה בהרבה דברים, כי אם לא תשים גם את זה ואת זה ואת זה, אז ברגע שהם מוציאים ממך את כל המוצרים,

הם רוצים למכור. מה הם כן נותנים לך? חוץ ממקררים, הם נותנים לך הנחה אם אתה קונה רק מהם. את זה גם חברות אחרות עושות. זה ספציפית לנקודה של המקרר פשוט. תראה את התחקיר. לא, אני לא רואה תחקירים של כאן. חבל, אתה מפסיד. תכנים איכותיים. יצירה ישראלית אני כן רואה שם, אבל תחקירים פחות. עשר דקות.

יש לי כמה סיפורים על קוקה קולה מהקדנציה הקודמת, אבל אני אשאיר את זה להזדמנות אחרת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, האמת שאני כבר כמה שעות, אולי כמה ימים, לא נושם מתוך ההתרגשות והציפייה. אני מאוד מקווה שהידיעות של השעות האחרונות, של הדקות האחרונות, הן ידיעות נכונות ואנחנו יוצאים לדרך, לעסקה להשבת האחים והאחיות שלנו. אני חייב להתחיל מאתנחתה שהיא כמעט קומית. בתחילת היום דיבר כאן ידידי ורעי חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, ראש החזית למלחמה בסרבנות רפואית, וזעק כי מצמררת אותו המחשבה כי השופט יצחק עמית, שאמור להתמנות מחר לנשיא בית המשפט העליון, אלא אם כן יהיה שינוי של הרגע האחרון - - - לא,

לא מכנסים את הוועדה.

עדיין אין הודעה רשמית, אבל בואו נראה. אגב, אני בעד לבדוק, שלא יהיה ספק. אם צריך לבדוק, צריך לבדוק, ואם זה ייקח עוד כמה ימים, שייקח עוד כמה ימים. אין שום בעיה. אבל מה שמצמרר את ידידי ורעי חבר כנסת אושר שקלים, שמי שיעמוד בראש ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר זה השופט יצחק עמית. אז אני רוצה לענות לחבר הכנסת שקלים,

באותו מטבע. אותי מצמררת העובדה כי יש בכנסת הזאת, בכנסת הזאת, שרים וחברי כנסת שכל הימים האחרונים פעלו, ואולי פועלים גם עכשיו, על מנת למנוע ולטרפד באופן אקטיבי את העסקה להשבת החטופים. בעיניי, זה לא יהודי, לא ציוני, לא ישראלי.

סשה, מתן, קרינה, לירי ודניאלה, ועידן ועומר וכל ה-98, אנחנו מחכים לכם בדמעות של התרגשות, כי הגיע הזמן להחזיר אתכם הביתה. זה מה שחשוב עכשיו, היום, בדקות האלה, בשעות האלה, בלילה הזה, ולא החוק הבזוי והמושחת הזה שאתם רוצים לאשר בעוד כמה שעות. עכשיו בואו נדבר כלכלה.

אני רוצה לפתוח ולומר כי במצב הכלכלי המורכב והמאתגר שבו נמצאת מדינת ישראל, קודם כול נדרש שר אוצר במשרה מלאה, ואין לנו שר אוצר במשרה מלאה. יש לנו שר אוצר אולי ברבע משרה, שזה במקרה הטוב, אני באמת מגזים פה, ואני נדיב באופן בלתי רגיל. שר אוצר שהוא נטול איזושהי אג'נדה כלכלית סדורה, הוא עסוק בפוליטיקה מגזרית, בניפוח התקציבים להתנחלויות, בניסיונות לסכל את עסקת החטופים, לפחות ממה ששמענו בכל התקופה האחרונה, בכיבוש רצועת עזה, בהתנחלויות ברצועת עזה. עכשיו תסתכלו אפילו על הימים האחרונים, על כל רצף ההדלפות, התדרוכים והדיווחים, נראה לכם הגיוני ששר האוצר של מדינת ישראל לא עוסק בכלכלה בכלל בכלל, באופן מוחלט? לא עוסק לא בתקציב ולא בכלכלה? על כל איש כלכלה או איש כספים בצלאל סמוטריץ' פוגש 150 רבנים. מה זה הדבר הזה? שר אוצר שהוא פשוט הזיה.

אין מילה אחרת. וכאשר לא מתעמקים ולא משקיעים בנושאים כלכליים מהותיים, ומזלזלים באנשי המקצוע ושמים את הפוליטיקה המגזרית מעל לאינטרס הכלכלי הלאומי, לא באמת ניתן להגיש תקציב מדינה שהוא נכון ומדויק. וראינו את זה בשנה הקודמת עם אין-ספור תיקונים של התקציב. גם תקציב 2025, חבריי חברי הכנסת, הוא פיקציה. הגירעון של 4.4 או 4.7 או 4.9 זה שקר. ראשית, כי זה לפני יישום המלצות ועדת נגל, שנית, כי כבר היום הכנסות המדינה, יש בהן בור שאני מעריך אותו בין 8 ל-10 מיליארד שקלים. זה בעיקר על חשבון ההערכה המוגזמת של הכנסות מחוק מיסוי רווחים לא מחולקים אבל לא רק, ואין באמת דרך לכסות את הבור הזה. הממשלה מעלה מס הכנסה דרך הקפאת מדרגות מס, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, מס בריאות, פוגעת בתוכניות הפנסיה, גוזלת יום הבראה מהשכירים, וכנגד מסרבת לקצץ שקל מעצמה, לא בכספים הקואליציוניים, לא במשרדים הפיקטיביים. ואני חוזר לעובדה שכבר ציינתי היום: בשנת 2024 הודיעה הממשלה, משרד האוצר, שהמלחמה עלתה לנו 100 מיליארד שקלים בשנת 2024. בכמה גדלו הוצאות הממשלה? ב-105 מיליארד. כלומר, לא רק שהממשלה לא קיצצה שקל מעצמה, היא בזבזה עוד 5 מיליארד שקלים על עצמה מעבר להוצאות המלחמה. וזה רע פעמיים:

בזמן שהציבור היצרני במדינת ישראל כורע תחת נטל הגזרות הממשלה מתנהלת באופן פזרני וחסר בושה, דבר שני, זה מסר רע מאוד לחברות הדירוג, כי כבר היום אנחנו משלמים על זה מחיר מאוד כבד. יש שתי נקודות קריטיות בתקציב הזה. הנקודה הראשונה זה המיסים, 24-20 מיליארד שקלים של מיסים חדשים, שאת רובם היה אפשר למנוע, והוכחתי את זה כאן מעל דוכן הכנסת פעם אחר פעם, אם רק מייד אחרי פרוץ המלחמה שר האוצר היה מקצץ באופן מהותי בכספים הקואליציוניים וסוגר משרדים מיותרים. זה, חברים, 20 מיליארד שקלים שנזרקו לפח של הפוליטיקה המגזרית. נקודה שנייה בתקציב הזה, והיא אולי הנקודה הכי חשובה, אדוני השר, זה יישום המלצות ועדת נגל על תקציב הביטחון. אני, מסיבות ברורות, לא יכול להיכנס לפרטים, אבל היכולת שלנו ליישם את המלצות ועדת נגל ולעמוד באתגרים הביטחוניים הגדולים שעומדים לפנינו בשנים הקרובות, במידה רבה מבוססת על צמיחה כלכלית במשק. בשנה שעברה, לראשונה זה 20 שנים לדעתי, נרשמה צמיחה שלילית לנפש, שמשמעותה כמובן ירידה ברמת החיים. תפתחו את תקציב המדינה 2025 ותראו לי שורה אחת שמעודדת ותומכת במנועי צמיחה.

אין שום דבר. וזה אומר, אדוני היושב-ראש, שבסבירות גבוהה מאוד אנחנו גם נגיע לשנת 2026 ואנחנו שוב נדבר על העלאות מיסים כי הצמיחה לא תספיק כדי לכסות את יישום המלצות ועדת נגל, וכנראה אין לנו סיבה אלא ליישם אותה. אין בתקציב הזה שום צעד שמופנה לא לצמיחה ולא למאבק ביוקר המחיה המשתולל, רק מיליארדים לדת, לזהות יהודית, לרשתות חינוך שלא מלמדות ליבה, לגרעינים תורניים. זה פשוט בלתי נסבל. ומילה אחת, מילה אחרונה, יש לי עוד דקה, על המינויים, וכאן אני רוצה לפנות לשר האוצר. אדוני שר האוצר, בתקופה הקרובה, אם לא תתפטר, מקווה שתתפטר, אבל אם לא תתפטר, אתה תצטרך למנות אנשים לארבעה תפקידי מפתח במשרד. אני באמת מציע לך להרחיב אופקים ולראות את כל המגזרים בחברה הישראלית. למשל, הינה, יש לי הצעה באמת מהפכנית, רחמנא ליצלן, למנות אישה,

לתפקיד מנכ"לית המשרד.

יש דבר כזה, נכון, חבר הכנסת לוי?

אדוני שר האוצר, זה דבר שיכול לעבוד מצוין, כי לפחות בממשלה שלנו הוא עבד באופן מושלם. זו בושה של התקציב, זו בושה של החוק ובושה של הממשלה. תודה רבה.

הודעה למזכירות הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת החלטת ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעות החוק הבאות: הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2025), התשפ"ה 2024, והצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2025), התשפ"ה 2024. תודה. חבר הכנסת לוי, בבקשה.

עשר דקות, כן? חבר הכנסת בליאק, שב, תכבד אותי. עשר דקות,

אחי הצעיר, פיני, נהרג במוצב אלנבי בבקעת הירדן. פיני היה במילואים, הותיר אישה,

ושני ילדים, רועי ודורון. המחבל נתפס, נשפט ונשלח למאסר. ב-2006 השתתפתי בכנס של אינטרפול בקנדה, באחד הבקרים צלצל הטלפון שלי. זיהיתי שיחה מישראל. עניתי: בוקר טוב. נעניתי: שלום, ניצב לוי, אני מדברת מלשכת ראש הממשלה. ראש הממשלה מר אולמרט מבקש לשוחח איתך. בבקשה, עניתי.

ראש ממשלה רוצה לדבר איתי. מהעבר השני נשמע קולו של ראש הממשלה: מיקי, שלום, מדבר ראש הממשלה אהוד אולמרט, לאחר שהחלפנו כמה משפטי נימוס: כן, אדוני ראש הממשלה? כך אמר ראש הממשלה: יש לי בקשה של המלך עבדאללה, בקשה אישית, לשחרר את המחבל שירה באחיך ז"ל, פיני. עניתי: אתה ראש הממשלה? אתה לא צריך את ההסכמה שלי. למה אני צריך להסכים? שאלתי. למה אני צריך להסכים לשחרורו של מחבל רוצח? כך ענה לי ראש הממשלה: יש אינטרסים של מדינת ישראל שאיני יכול לפרט אותם, אינטרסים של המדינה, של מדינת ישראל. איך אני הקטן יכול לעמוד מול טענה כזאת, אינטרסים של מדינת ישראל? מדינה מעל הכול, מדינה לפני המשפחה שלי. מייד הסכמתי. הבקשה היחידה שהייתה לי: אדוני ראש הממשלה, תשוחח עם אימא שלי, בבקשה. אני אדאג לרכך את ההתנגדות של המשפחה. המחבל שוחרר. כאשר אני מביט על אלה המתנגדים היום בבית הזה לשחרור החטופים, בן גביר, רוטמן, סמוטריץ', אוהד טל, עמיחי אליהו ועוד, אני שואל אתכם: אני הסכמתי לשחרור של מחבל תמורת אינטרסים של מדינת ישראל. עד היום, אגב, איני יודע מה היו האינטרסים. לא שאלתי, האמנתי לראש הממשלה. ואתם, חבורה של צבועים משיחיים, מתנגדת לחזרתם של החטופים, אחינו?

הממשלה הזאת, הפקירה אותם וממשיכה להפקיר אותם. בן גביר בקולו הודה בפוסט שהוא פרסם כי בכוחו הפוליטי הצליח לעצור לפני שבעה או שמונה חודשים את השחרור שלהם, וזה מה שהוא מתכוון לעשות עכשיו יחד עם סמוטריץ'. תסתכלו על עצמכם בראי. איך הייתם מגיבים אילו חלילה זאת הייתה הבת שלכם, הרעיה שלכם, שהיו נאנסות מדי יום, או הילדים הקטנים שלכם היו בידי מפלצות החמאס,

במקום ילדי משפחת ביבס. במקום ילדי משפחת ביבס. איך הייתם מגיבים? אבל כאשר מדובר באחרים קל לכם. צבועים. שרלטנים. לא אכפת לכם שאחרים יהיו, רק לא המשפחות שלכם. פדיון שבויים. אחינו הנמקים במנהרות עזה, שבויים בידי מפלצות החמאס 467 יום, 467 יום. כל יום עבור המשפחות האלה הוא יום של גיהינום, של מחשבות, של דאגה, של שיגעון. ראינו את המשפחות, רואים אותן כל יום, רואים אותן אצלי בוועדה, מבקשות את עצמן למות. מרוב דאגה נגמרו המילים, נגמרו הדמעות. לכל המתנגדים, ההיסטוריה תשפוט אתכם. אין לכם לב. אין לכם מוסר. זה בניגוד לתורת ישראל. כל מי שיטרפד, יפעל למנוע את חזרת החטופים, ההיסטוריה תשפוט אותו. קחו רק את הדוגמה האישית שלי, מהבית שלי. תמורת האינטרסים של המדינה אני ומשפחתי הבענו את הסכמתנו לשחרורו של מחבל רוצח רק על פי בקשתו, רק משום שמלך ירדן עבדאללה ביקש מראש הממשלה. ותמורת מה? תמורת משהו שאיננו ממשי, אינטרסים של מדינת ישראל. בשביל אינטרסים של מדינת ישראל הסכמנו לשחרר מחבל רוצח נתעב. כי מי אנחנו מול אינטרסים של המדינה? כפי שאמרתי, וכך אני מחנך את ילדיי: מדינה לפני משפחה, כי אם אין מדינה, אין משפחה. ואתם חבורה של צבועים, בכל רחוב, בכל מקום, בבית הזה, אינכם מוכנים אפילו לשמוע אותם. מוועדות הכנסת השונות אתם מגרשים אותם. לב של אבן. כל היום אני שומע בתקשורת, בחדשות: סמוטריץ' כינס את פה וסמוטריץ' כינס את שם, ובן גביר רוצה להביא את סמוטריץ' לכיוון שלו, ולחצים על ראש הממשלה. איזו בושה. לב של אבן. אתם לא ראויים לשמש כנבחרי העם. אתם בוגדים בעם שלכם. אפילו הבוחרים שלכם, חלקם, אני חייב להודות, אינם מסכימים עם הדרך שלכם. יש דברים שהם לא אופוזיציה קואליציה. יש דברים שהם בקונסנזוס, החזרת החטופים. התיישבות בעזה, תפיסת שטח, לא נורמליים. לא נורמליים. תמורת מה? תמורת זה שאתם מפקירים אותם לגורלם פעם נוספת? מדינת ישראל הפקירה אותם, כפי שאמרתי פעם, בגדה בהם. הם נחטפו לגורלם במנהרות עזה בידי מפלצות החמאס. כבר לפני שבעה חודשים הייתה הזדמנות להחזיר אותם. נכון, הצד השני הוא מפלצתי. כבר עמדתי ואמרתי: תעצרו את הכול, תביאו אותם הביתה, אחר כך נוכל לטפל. זה צבא של גיבורים, זה דור של נפילים. אלה מפקדים שעשו טעות והודו בכך אבל החזירו את המערכה לתלם והם מנצחים. תמיד יוכלו להיכנס לעזה בירי הראשון, אחרי שהיינו מחזירים אותם הביתה, ולהכריע את המלחמה. אבל בן גביר מתגאה בפוסט עלוב, על ידי שר עבריין, נשפט בעבירה שיש עימה קלון. יושב פה. אמר ראש הממשלה: הוא לא יהיה בממשלה שלי, אז אמר, אז אמר ראש הממשלה עוד פעם. הפוסט הזה ירדוף אחריך לכל החיים. ההיסטוריה תשפוט אותך על כך שאם הייתה הזדמנות לפני שבעה חודשים להחזיר את החטופים, ואתה מנעת את זה באיום על ראש הממשלה שתפרק לו את הממשלה, כל מי שעשה, כולל ראש הממשלה, נושא באחריות. ההיסטוריה תשפוט את כולם.

תודה. חבר הכנסת קריב, פעמיים? למה זכינו לכל הטוב הזה?

המשפחה שלך מופת לרבים. קשה לעלות לכאן לדוכן ולדבר אחרי הדברים שלך, המשמעותיים, המרגשים והנוקבים.

אדוני היושב-ראש, אי-אפשר שלא לדבר על הרגע הגורלי הזה ועל עסקת החטופים שככל הנראה תוכרז בעוד זמן קצר. טראמפ הכריז כבר. אני ממתין להכרזתו של ראש הממשלה, כי להזכיר לך, אנחנו טוענים שהוא האחראי. אומנם הוא לא מכיר את צמד המילים "אני אחראי", אבל אם אני זוכר, אני לא השתתפתי בבחירות לנשיאות ארצות הברית. ראש הממשלה שלי, זה שנושא באחריות, הוא זה שצריך להתייצב מול פני האומה. אבל תעזוב את העניינים האלה. אני רוצה לומר שלושה דברים בעניין העסקה: הדבר הראשון ואולי החשוב ביותר הוא שאנחנו מתחייבים, לא רק מתחייבים, נשבעים ממש, שלא נרפה מממשלת ישראל עד אשר כל החטופים והחטופות יחזרו הביתה. זאת שעה קשה בעבור משפחות רבות, שיודעות שיקיריהן לא נכללים בפעימה הראשונה, ושעליהן להמתין לתוצאות המשא-ומתן, שהוא חלק מהעסקה. הערב הזה אנחנו חייבים כולנו להעביר לאותן משפחות חרדות, דואגות, מרוסקות לב, את ההתחייבות ואת השבועה שלנו, שלא נרפה לרגע עד שכולם יחזרו הביתה גם במחיר סיום המלחמה. לא נעזוב את ראש הממשלה לרגע, עד אשר הוא ימלא את חובתו הקדושה: להשיב את כל החטופים והחטופות. האמירה השנייה, אפרופו דבריו המרגשים של יושב-ראש הכנסת לשעבר, חבר הכנסת לוי: בימים הקרובים משפחות רבות ככל הנראה, שאיבדו את יקיריהן בפיגועי טרור, יקבלו טלפון דומה לאותה שיחה שאתה תיארת בדבריך. בערב הזה חשוב לומר שליבנו גם עם אותן המשפחות. אנחנו מבינים את כאבן ואת כעסן, ומרכינים בפניהן את ראשנו. האמירה האחרונה שחייבת להיאמר, חייבת להיאמר: כל הסימנים מעידים שהעסקה, שתוכרז בתקווה עוד מעט, העסקה הזו דומה להחריד לעסקה שהייתה על השולחן כבר לפני חודשים לא מעטים. כשיגיע הרגע שבו אנחנו נכפה על הממשלה הרעה הזו ועל הקואליציה הרעה הזו הקמה של ועדת חקירה ממלכתית, גם הסוגיה הזו, גם הסוגיה הזו, תיבדק. לא נעסוק בה עכשיו. אבל אם מישהו חושב שאנחנו לא נשאל את השאלה, אם ניתן היה להציל את חייהם של עוד חטופים, ואם היה ניתן למנוע את נפילתם של טובי בנינו הגיבורים, הוא טועה. גם הסוגיה הזו תהיה על השולחן. לסיום, אוי לנו, אוי לנו שבשעה הזאת, בשעה הגורלית הזו, הכנסת עוסקת בחוק הג'ובים הבזוי הזה. אוי לנו שבשבוע הבא תבוא להצבעה הסופית הצעת החוק הבזויה בעניין לשכת עורכי הדין - - תודה רבה. - - ואוי לנו שממשלת הזדון מחדשת את חוקי ההפיכה המשטרית. תודה רבה, חבר הכנסת קריב. נעשה הכול כדי להפיל אתכם.

חברת הכנסת מרום, אינה נוכחת, חברת הכנסת בן ארי, בבקשה,

תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, אנחנו נמצאים היום בערב היסטורי, בערב חשוב מאוד, מאות אלפי אנשים, ישראלים, נשאו עיניים לערב הזה כבר מעל שנה, אבל מעל כולם ומעל כולנו, המשפחות של החטופים, שעברו ימים ולילות טרופים, אני מסתכלת על התמונות כאן מולי, ימים של ציפיות, של כאבי לב, של תסכול, של צער, של כאב, אבל גם ימים של תקווה, יום כמו היום, תקווה אמיתית לשובם של יקיריהן. כשהבת שלי תגדל קצת, היא בטח תשאל אותי: אימא, מה עשיתם בכנסת ביום ההיסטורי הזה, ביום של שחרור החטופים? מה אני אגיד לה? במה התעסקנו? בחוק של ג'ובים, בחוק של מה? מה אנחנו עושים כאן? למה אנחנו כאן בערב חשוב כזה? כי לקואליציה חשוב לקדם את חוק הג'ובים של ש"ס. זה מה שאני אגיד לה בערב הזה. אני אשים את זה בצד. אני רוצה להגיד תודה קודם כול לנשיא ביידן ולנשיא טראמפ, שני נשיאים שבלעדיהם זה לא היה קורה. צריך להודות במיוחד לסטיבן ויטקוף, השליח המיוחד של ממשל טראמפ למזרח התיכון. מי שלא יודע, סטיבן נחת ביום שבת, ליטרלי נחת מקטר, נחת אצל נתניהו.

אני לא יודעת אם אתם יודעים, נתניהו ניסה להגיד לו: שבת, זה לא מתאים, ויטקוף אמר לו, לא מעניין, אני בא.

כי סטיבן ויטקוף,

כמובן, הוא איש עסקים.

אין לו את השפה הדיפלומטית.

כל כך הרבה אנשים ייחלו ליום הזה. הוא הגיע ואמר לנתניהו, הציב לו אולטימטום: תבחר, תבחר נכון. תראו לאיזה מצב הגענו, שאנחנו צריכים שהאמריקאים יתערבו, אנשי עסקים, כדי לשחרר את האנשים שלנו, את הישראלים והישראליות שלנו. חבל שזה לא קרה כבר במאי, כי במאי הייתה אותה עסקה על השולחן, כמו שאמר וציטט יוסי פוקס, מזכיר הממשלה. הוא אמר שיש את אותה עסקה. למה היה צריך לחכות? למה היה צריך את טראמפ? למה היה צריך את האולטימטום הזה? אנחנו יודעים שבזמן הזה שמונה חטופים נהרגו: שניים מההפצצות של חיל האוויר, ועוד שישה נרצחו על ידי חמאס. אבל מה עם 122 חיילים שנהרגו ממאי ועד היום בג'באליה, בבית לאהיא, בבית חאנון? הטענה הזאת, שלחץ צבאי יחזיר את החטופים, לא עובדת. היא לא עובדת כבר חודשים, ולמרות זאת חיכינו. חיכינו, כי נתניהו העדיף את שלמות הקואליציה על החזרת החטופים. הם נשארו בשבי. הוא תלה בציר פילדלפי את סלע קיומנו. מסתבר שהוא כבר לא ממש סלע קיומנו. מסתבר שהנסיגה הראשונה היא מציר פילדלפי. אז למה? למה היינו צריכים לחכות? למה רק עכשיו נזכרת להתקפל? כצפוי, שני השרים הקיצוניים, המשיחיים, הגזעניים, סמוטריץ' את בן גביר, בן גביר את סמוטריץ' השיא היה שבן גביר קורא לו אתמול: חברי בצלאל. בוא, אתם לא מדברים כבר חודשים. מה, אתה צוחק עלינו? חבר שלך הוא בטח לא, תיעוב הדדי. מושך אותו: בוא נפיל ביחד את הממשלה. תגיד לי, יא בושה, על זה אתה רוצה להפיל את הממשלה? כמה זמן הן עוד יכולות לחכות בשבי, בגלל שאתה רוצה את הכניעה ואת המיטוט? לא עובד, הסיפור הזה. בינתיים הם מתים, והחיילים שלנו מתים. שני השרים האלה ניסו לעשות הכול, עד שהגיע טראמפ ואמר לו: תבחר. ונתניהו בחר. עדיין, גם ברגעים אלה, נתניהו מנסה לשמן את הכיסים של בצלאל סמוטריץ', לתת לו מתנות, הטבות ביהודה ושומרון. בשביל מה? הבנתי שעם בן גביר הוא לא מדבר, הוא הבין שזה בזבוז זמן. בן גביר, שגם לעסקה בנובמבר התנגד, שאם זה היה תלוי בו אביגיל עידן, הילדה בת הארבע,

הייתה נשארת בשבי. איזה מין בן אדם זה? איך אנשים בוחרים בן אדם כזה לכנסת? בן אדם בלי לב, ערל לב. בן גביר, שגם לעסקה בנובמבר התנגד,

שהיא כבר בת חמש, הייתה נשארת בשבי.

איך אנשים בוחרים בן אדם כזה לכנסת? בן אדם בלי לב, ערל לב.

לעסקה בנובמבר התנגד, שאם זה היה תלוי בו אביגיל עידן,

שהיא כבר בת חמש,

איזה מין בן אדם זה?

בוחרים בן אדם

וכל ח"כ כזה,

אני אומרת לכם עכשיו,

אני אגיד להם שהוא הצביע נגד עסקת חטופים, ואם זה היה תלוי בו

יש משבר אמיתי. ומילה אחרונה, אי-אפשר להאשים את בן גביר, אי-אפשר להאשים את סמוטריץ'.

אפשר להגיד שהם אנשים ערלי לב, שהם אנשים, באמת,

אתם יודעים מה דעתי עליהם. בסוף צריך לזכור שמי שהביא עלינו את שני השרים האלה זה בן אדם אחד, זה נתניהו. הוא הביא עלינו את שני השרים האלה. הוא הביא עלינו את השר לביטחון לאומי, הכישלון הלאומי המדרדר הזה, ואת שר האוצר, שלהציל את הכלכלה הישראלית ייקח לפחות עשר שנים. אז נכון שאנחנו עכשיו באים ואומרים: יופי, עשית עסקה. אבל אנחנו לא שוכחים. אנחנו לא שוכחים שבמאי יכולה הייתה להיות עסקה. אנחנו לא שוכחים שהוא הביא עלינו את שני השרים הגזענים והמשיחיים האלה. ואנחנו לא שוכחים את הערב הזה, שבערב הזה, ואני מסיימת, הערב ההיסטורי הזה, כשהילדים הקטנים שלנו יישאלו אותנו: מה עשיתם בערב שבו נחתמה העסקה לשחרור החטופים? אנחנו נגיד שישבנו להצביע על חוק הג'ובים של ש"ס.

חברת הכנסת מיכאלי, בבקשה, גברתי. - - - חברת הכנסת בן ארי,

יש למיכל יום הולדת. מזל טוב, גברתי.

זה ערב של דמעות בגרון, של דפיקות לב מואצות, של התרגשות עצומה. באמת, אלה רגשות שעולים על גדותיהם, כשאת לא יודעת לאן להוליך את ההתרגשות העצומה, מצד אחד. וכל הזמן, אדוני היושב-ראש, גם חשש שמשהו עוד יקרה, שזה עוד יתקלקל, שמישהו עוד ישים לזה רגליים, שיש עוד למישהו אינטרס להרוס ואולי הוא יצליח. אבל נראה שבאמת, באמת הלא-יאומן קורה ויש עסקה. נראה שחטופות וחטופים שלנו סוף-סוף יחזרו הביתה. אם ככה אני מרגישה, אני לא יכולה לתאר לעצמי איך מרגישות המשפחות. איך מרגישות המשפחות של אלה שאמורות ואמורים לקבל את יקיריהן, בימים, בשבועות הקרובים. ולא פחות מזה, איך מרגישות ומרגישים אלה שלא יודעים מתי הם עוד יקבלו את אלה שנשארו. ואי-אפשר לסמוך על מי שעכשיו חתם על העסקה הזאת שימשיך אותה ויביא את כל השאר. ואי-אפשר לדמיין איך מרגישות המשפחות של אלה שיכלו לקבל את יקיריהן ויקיריהם במאי, ביוני, ביולי, באוגוסט, לפני שהם נרצחו. ההתרגשות והשמחה וההודיה הן לצד זעם וחרון אין-סופי על העיכוב, על מריחת הזמן, על מניעת העסקה, על החיים של אלה שיכלו לחזור, על אלה שיכלו לחזור במצב פחות נורא. על השקרים, על הטרור הפסיכולוגי שראש הממשלה הפעיל ומפעיל על אזרחיות ואזרחי ישראל, כשהוא נותן לטרור להיות מופעל על החטופות והחטופים בעזה ברצף. וצריך להגיד שגם העסקה הזאת לא מוחקת אפילו לא גרם מהאחריות לטבח, מהאחריות להפקרה, מהאחריות לזוועה שבתוכה נתניהו גורר את ישראל, מאז ועד היום, כולל.

גרם אחד זה לא מוריד. לא רק שלא מוחק, זה לא מקל. במיוחד צריך להגיד שאסור להתבלבל ואסור לוותר ואסור להניח עד שנחזיר את כולן וכולם. בוועדת החוץ והביטחון אמרה השבוע רופאת שיקום, שכרופאת קופת חולים יש לה רק אוכלוסייה של 600,000 שהיא אחראית עליה. היא אמרה: החטופות והחטופים הם פציעה מוסרית עמוקה, שעד שלא יחזור האחרון או תחזור האחרונה שבהם, לא נתחיל להחלים. לא הנכות והנכים החדשים של צה"ל, לא הלומות והלומי הקרב, לא ההלומות וההלומים האזרחיות והאזרחים, לא אף אחד ואחת מאיתנו יוכל להתחיל להחלים לפני שנחזיר את כולן וכולם. אז אנחנו נמשיך להילחם ונמשיך להחזיק אצבעות עד שזה יקרה במהרה בימינו, במהרה בימינו דחוף.

חבר הכנסת עבאס. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ברצוני לברך על ההסכם, למרות שבא באיחור ובכפייה מהנשיא טראמפ. היינו יכולים להיות ברגע הזה לפחות לפני שבעה חודשים. לצערי, מה שאמר בן גביר הוא הגרסה הנכונה. הוא מנע את ההגעה להסכם על כל המשתמע מזה, והוא עדיין ממשיך ביחד עם סמוטריץ' לנסות לטרפד את ההסכם ברגע האחרון. ולכן, חבריי חברי הכנסת, אני מאוד מודאג מההודעה שיצאה מלשכת בנימין נתניהו, שלכאורה עדיין יש סעיפים בהסכם שלא סוכמו, למרות שאנחנו כבר חצי שעה או אפילו שעה אחרי ההודעה של הנשיא טראמפ, גם של המתווכים. אנחנו, כמובן, חובתנו לברך גם את משפחות החטופים, שמתפללות שיזכו לראות את יקיריהם בהקדם האפשרי, ושלא נופתע מדחייה נוספת ונוספת. חברי הכנסת, לא די בהפסקת האש והלחימה. צריכים לשאוף להפסקת המלחמה ולחתור לסיום הסכסוך הזה, וזה לא רק על ידי הסכם נקודתי, שבא להפסיק את האש ואת הלחימה, אלא על ידי מתווה מדיני מקיף שמתווה דרך חדשה, שנותן תקווה שאפשר כן להשיג את היעד הזה של סיום הסכסוך, השגת שלום, פתרון של שתי מדינות, פלסטין ליד ישראל, ישראל ליד פלסטין, בביטחון, בשלום, בשותפות ובסובלנות גם בין שני העמים. שני האנשים שטרפדו את ההסכם, סמוטריץ' ובן גביר, אנחנו מכירים אותם, מכירים אותם מזירות אחרות לגבי החברה הערבית ולגבי ההפקרות שהפגינו כלפי הזכויות וחיי האזרחים הערבים, אבל לא רק, איך הגענו להסכם הזה? פשוט כי נתניהו התכופף בפני הנשיא טראמפ והיה צריך לקיים את הדרישות שלו כלשונן.

מהיום, חברים, מן הראוי, במקום לפנות אל ראש הממשלה, שבדרך כלל יושב מולנו, במקום לפנות אליו אולי עדיף לנו לפנות אל הנשיא טראמפ, שיכול לכפות את רצונו על ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. ואנחנו בהחלט פונים לנשיא טראמפ, שייכנס לתפקידו בעוד כמה ימים, ומפצירים בו ודורשים ממנו כן לקיים את ההתחייבות שנתן לפני שנבחר להיות נשיא ארצות הברית, לחתור להפסקת המלחמה, לחתור לסיום הסכסוך במזרח התיכון וכינון שלום בר קיימה על פי עקרון פתרון לשתי המדינות פלסטין וישראל, זו ליד זו. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:). - - - של עזה. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:). - - - - - - מה עם סרבנות רפואית,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, דווקא היום, כשכל בן אדם סביר במדינת ישראל כוסס ציפורניים ועוקב בדריכות אחרי כל מה שמתרחש עם החטופים, להביא את ההזיה הזאת לכנסת, להביא את חוק הג'ובים, זה אומר מה רמת הניתוק שלכם מהמציאות. הממשלה הזאת מקדמת רק כל דבר מפלג, כל דבר טפל. עצם העובדה שגם עכשיו כל דקה יוצאת מלשכת ראש הממשלה הודעה אחרת, סותרת האחת את השנייה, גם זה אומר שבלי טראמפ, בלי התייצבות שלו, בלי הודעה חד-משמעית שלו על עסקת חטופים, גם זה היום לא יצא לפועל, דווקא בתקופה הזאת. תסתכלו מה קורה בתקופה האחרונה: איבדנו 15 חיילים, עשרות פצועים כולל היום, שני חיילים פצועים קשה בקבאטיה, אתם עוסקים בחוק הג'ובים. זה פשוט טרלול. זה דבר שבאמת אי-אפשר להבין. כל אחד שיצביע היום בעד חוק הג'ובים, דווקא בעיתוי הזה, זה אות קין. זה אות קין לכל הקואליציה הזאת, וזה אות קין לכל אחד ואחד שיתמוך בזה. תודה, אדוני. תודה רבה. יסכם השר מלכיאלי, השר לשירותי דת.

אדוני היושב-ראש. בבקשה. כמובן, בראשית הדברים אני אצטרף למרבית הדוברים שדיברו כאן קודם, על יום באמת מתוח, יום שבו אנחנו כולנו באמת כוססים ציפורניים ומאחלים שתיחתם עסקה טובה. אנחנו מתפללים ומחזקים את ידו של ראש הממשלה, שיביא עסקה טובה, ואנחנו כמובן נתמוך. אנחנו חושבים שאחרי כל כך הרבה ימים שאותם אנשים נמצאים בשבי, החובה שלנו, לא רק חובה מוסרית, כמובן חובה דתית, מצוות פדיון שבויים, היא המצווה החשובה ביותר בתורה. מותר למכור ספר תורה בשביל להציל שבויים, מותר למכור בית כנסת בשביל להציל שבויים. אנחנו מקווים שבעזרת השם תגיע העסקה כמה שיותר מהר, ונראה את המראות שבאמת חיכינו להם, של אנשים ששבים לביתם חיים ובריאים. אנחנו מחזקים את ידיהם של כל העוסקים במלאכה בעניין הזה. עכשיו לגופו של חוק, אני שמעתי חלק מהנואמים שהיו פה קודם - - - כמה זה עולה? אפס שקל. זה חוק של מינויים שלא עולה כסף. ואני אומר בצער גדול, באמת, לבוא, להסתכל מהצד ולראות חברי כנסת מלומדים, ראשי סיעות, אנשים שיכול להיות שמחוץ למשכן יש להם אולי מעריצים, אולי אנשים שעוקבים אחרי מה שהם כותבים, עומדים מעל מליאת הכנסת, מתקיפים חוק, אין להם מושג, אין להם הבנה, אין להם מינימום של אינטגריטי עצמי להגיד: אני לא מבין. זאת לא בושה. יש כל כך הרבה, מי שרוצה להתקיף את הממשלה, יש על מה. גם על משרד הדתות יש מה להגיד. אפשר לחשוב שאנחנו עושים דברים לא טובים. אפשר לומר שאני במשרד מקדם דברים שצריך לחלוק עליהם, זה בסדר, זה לגיטימי. אבל לבוא מעל מליאת הכנסת ובשם איזשהו חיסכון של כספי ציבור לדבר על חוק שלא עולה כסף?

למי לא עולה?

אז מי משלם? לא משלמים. לא משלמים. את רואה כמה את מופתעת, חברת הכנסת צרפתי? מי ישלם? כשאסביר את החוק, תבינו.

עכשיו אתה מסביר את החוק? אדוני השר, אבל הממשלה תישא בתקנים. היות שאת יודעת שלקרוא אני גם יודע, על אף שזה לא מנוקד, ואני לא הולך להסתבך בדבר פשוט, אז בואי אני אסביר לך: יש בתקציב המדינה דבר שקיים עשרות שנים, עשרות שנים. שירותי הדת היהודיים, חלקם מזערי,

מתוקצב. בא מבקר המדינה, אמר: משרד הדתות, ולדימיר, אני רוצה שתבין, חברת הכנסת צרפתי, אני רוצה להסביר, שתביני, אמר מבקר המדינה ובצדק שהמנדט של משרד הדתות הוא לממן שירותי דת דרך המועצות הדתיות. מה עושים במקום שאין בו מועצה דתית? יש קברנים בגזר?

יש קברנים בערים שאין בהן מועצות דתיות?

מי מממן אותם? בלניות, מקווה נשים, זה צורך דת גם לא של דתיים, מישהו צריך לממן את זה. אם אין מועצה דתית, מה עושים? 80 שנה משרד הדתות מעביר כסף לרשות המקומית, והיא עושה את זה. אז האישה, הטובלת, לא אכפת לה אם יש - - - - - - היום? במקום שיש בו מועצה דתית, יש 60/40 או 70/30. - - - רגע,

אני מבין לאן אתה חותר, שנייה. במקום שאין בו מועצה דתית, את החלק שלנו היינו מעבירים דרך הרשות המקומית, כי אין גוף אחר. בא מבקר המדינה,

העברה כספית ממשרד הדתות לרשות מקומית היא לא חוקית.

או להקים מועצה דתית, שאז זה עשרות מיליונים, או להסדיר את המצב הקיים, מהו? לאפשר למשרד הדתות, את הכסף שהוא העביר עד היום - - - - - - לא חייבים להראות בורות ליד כולם, לא חייבים. ימשיך כבודו. ימשיך. אומר החוק, לא חייבים להראות בורות ליד כולם.

אני מדבר איתך.

זה כתוב בחוק? כן, שנייה, אני ממשיך, ואז, בורות לא צריך להראות ליד כולם - - איתי תדבר על גיוס.

- - בורות לא צריך להראות ליד כולם - - - - - הצגות - - - - - לא חייבים. אדם שלא מבין יכול ללכת עם שלט: אני לא מבין. לא צריך להראות שאתה בור. לא צריך להראות לכולם שאתה לא מבין, לא צריך. - - - חבר הכנסת שטרן, תודה רבה. אני חוזר עוד פעם: לא חייבים להראות בורות ליד כולם, לא חייבים.

לא חייבים להראות בורות ליד כולם, לא חייבים.

אני אחזור עוד הפעם. לא, זו לא בורות. לא, זה נקרא בורות.

לא חייבים להראות ליד כולם, אפשר בשקט. עכשיו אני ממשיך. בא מבקר המדינה - - אין לו מה להגיד.

- - אומר: היות שהמצב לא חוקי, לכן - - - זה שקר. זה שקר - - - החוק הזה - - - אני אענה לכל שאלה שלך, רק תיתן לי לסיים לדבר. אם תיתן לי לסיים לדבר, אני גם אענה. בא החוק ואומר, להסדיר את המצב שהיה, שמשרד הדתות - - - את זה הבנתי.

1. 2. - - - במקום שאתה מעביר לרשות מקומית, אתה תמנה כמה עסקנים שיעשו את זה? לא לא לא. אישה שהיא בלנית היום, שעד היום משרד הדתות העביר לרשות המקומית שתעביר לה, וזה לא חוקי - - - צריך תוספת משרות. לא, כלום. לחלק הזה של החוק, כלום. מה אדוני אומר על הטענה - - - תאמין לי, באתי לפה להסביר,

- - - לחלק הזה של החוק - - - הדגשתי, לחלק הזה. תראה, הבעיה פה במליאה שהכול מוסרט. אם אני משקר - - - - - - אני אענה. לא תהיה פה שאלה שאני לא אענה עליה. - - - כמו בייביסיטר בדיוני הוועדה? גם על זה אני אענה. אבל לא נעים, כי אני באמצע לענות לו. תענה לו קודם, אחר כך - - - תקבל גם אתה. מה השאלה? לדיונים של הוועדה באת? לא. שלחתי את המנכ"ל שלי, הוא היה שם. כל הזמן - - - כשאני אענה, אני אענה. שנייה, אני אענה. החלק הזה של הצעת החוק אומר, תראה, יושב כאן מתן כהנא, שדעותיי ודעותיו חלוקות בהרבה דברים, אומר לך, הוא כתב את זה בטוויטר: הייתי שמח במשמרת שלי להעביר את הצעת החוק הזאת.

לא, שנייה. בואו נהיה הוגנים. ביחס - - - אתם כתבם "בהתייעצות" - - - סגלוביץ', כשאני הייתי באופוזיציה התנגדתי להרבה מאוד חוקים שהאמנתי בהם. גם היום, כקואליציה, אני מתנגד להצעות חוק טובות של האופוזיציה, כי ככה זה. נכון או לא, מירב? רגע, למה לא - - - שנייה, אני עונה. אני אענה על הכול. - - - למה בהתייעצות? גם על זה אני אענה. אבל למה אנחנו לא מתקדמים? באמת, סליחה, עם כל הכבוד - - - מתקדמים, למה לא?

יש לי חברים, שאלו שאלות. עכשיו לחלק השני. צרפתי, תקשיבי, זו נקודה חשובה. - - - אני באמצע לענות, אתה מפריע לי. תקשיבו, יש דבר כזה שכסף שהחוק מחייב שמשרד הדתות יעביר לצורך משרה של רב או בלנית, אנחנו מתחלקים עם הרשות המקומית.

60:40, 70:30, לפי חוזקה של הרשות. לדעתי זה עוול, אסור שזה יקרה. גם גפני חושב כך. נכון, אבל זה קיים. בא החוק הזה ואומר - - - אפשר להצביע? רגע, תן לו לסיים עם בליאק. כן, אני נגד זה. משרד הדתות מרוצה מהחוק? כן, המדינה חייבת לשלם, למה הרשות המקומית? למה רווחה הרשות המקומית לא משלמת? למה רק דתות? היא משלמת, משלמת - - - 25%. אבל למה משרד הדתות אחוזים גבוהים כאלה?

למה הרשות המקומית צריכה לשלם? יש מדינה. אני נגד זה. אני אתמוך בכל הצעת חוק כזאת. - - - די, חבר'ה, היום צריך להרגיע. באמת.

מה קורה אם שר הדתות מגיע, רוצה עוד ג'וק, למנות עוד משהו? האם זה יחייב את הרשות המקומית? ולדימיר, זה יחייב את הרשות המקומית?

בא החוק ואומר שאני יכול לתקצב בלניות בלי שהרשות המקומית תוסיף שקל. איך זה - - - שנייה. עכשיו אני מוסיף לזה פרט - קח את שי חג'ג', יושב-ראש המועצות האזוריות, ביבס, שהם שומרים על הקופה של הרשויות המקומיות, והם תומכים בחוק הזה. הם דוחפים את החוק הזה. בסדר, אבל הוויכוח הוא אם החוק עולה כסף - - - זה לא מה ששאלתי. האם זה עולה או לא עולה? כן, אני משלים, שנייה. בוודאי. כראש עיר, שעד עכשיו שילמת והיו אומרים לך - - - חינם, זה מצוין. אבל זה לא הוויכוח. הוויכוח הוא אם צריך כסף תוספתי או לא צריך. התשובה היא שאין. שואלים איך, ואני עונה. במשרד הדתות יש בבסיס התקציב כסף לתקנים.

לא ממציאים כסף חדש. מה זה "לא ממציאים"? יש לך צ'ק פתוח - - - לא. כן - - - הוא שאל שאלה טובה, תן לי לענות. איזה צ'ק פתוח? איפה הכסף היה עד עכשיו? תשובה: במשך שנים שילמו איתו,

עד שמבקר המדינה הגיע. כשמבקר המדינה הגיע - - - - - - לרשויות מקומיות, לשירותי דת - - - אבל זה החלק הראשון. נכון. הוספנו שני דברים: האחד, שתהיה אפשרות, אם אני רוצה, אם משרד הדתות ירצה לממן דברים בלי להשית על הרשויות המקומיות - - - בלי לשאול אותה - - - לא לא לא, זה שקר - - - הוא מעסיק את הבלנית

הלוואי שהיה קשר. - - - הרשות המקומית. אין לי אפילו חבר בגוף הבוחר. - - - צרפתי, את כורה בור לטענה של עצמך. עוד פעם, בשונה מרבני ערים, שיש נציגי שר, במועצות האזוריות אין נציגי שר. אין. - - - הצענו לכם להעביר את החוק למועצות המקומיות. אתה עונה תשובה נכונה לשאלה אחרת. די, די, די - - - אתה ליטאי - - - אתה עונה תשובה מצוינת לשאלה אחרת. אני יכול שאלה? שתי שאלות ברגוע. שאלה ראשונה - - - די, זה לא היום - - - גלעד קריב, תשובה מצוינת לשאלה אחרת. - - - מירב,

מירב, את ילדה גדולה - - - סגלוביץ', רוץ. - - - שתי שאלות תיאורטיות: חוק הרבנים הגדול נתקע. חוק הרבנים הזה - - - זה לא חוק הרבנים בכלל, זה חוק תקצוב המועצות הדתיות.

הוא חוק של 11 שורות. הוא נותן פתח כזה. לא משנה, לא לך. אני מחר השר, הוא נותן לי פתח כזה למנות.

חכה שנייה, אני אגיד לך למה כן. אתה רוצה להיות שר הדתות? כן, אני הולך חזק על התפקיד. סגלוביץ' שר הדתות? נתגעגע לכהנא. שנייה. נראה לך שאני לא אעשה עבודה טובה אם אני אהיה? - - - בלי טלפונים כשרים, לא יהיה טלפון בכלל. שתי שאלות אמרתי. האחת: למה בחוק לא מפורטים הקריטריונים שלפיהם תהיה החלטת השר? יפה, שאלה מצוינת. שאלה שנייה: למה בחוק, שבסוף יש לו משמעויות גדולות,

לא עכשיו, למה זה בהתייעצות עם שר האוצר ולא בהסכמת שר האוצר? שאלה מצוינת. אני אענה על ראשון ראשון, ואחרון, אחרון. יואב, אני אענה על כל השאלות. אני מקווה לשכנע אותך, ואני מאמין, תפתח את כל ספר החוקים, לא תמצא אף פעם שקריטריונים של מינוי של תת-מחלקה, כמו רב יישוב, נמצא בספר החוקים. אבל אמות המידה יפורסמו מייד. זה לא אני ממציא, את זה כתבו - - - - - - איפה זה?

אמות המידה שמפורסמות היום הן דרך המשרד לשירותי דת. בוודאי. מי המשרד?

אני גם לא מכיר שבספר החוקים כתוב שהשר, בדבר חקיקה ראשי, יכול למנות כמה אנשים שהוא רוצה. זה לא כתוב בשום מקום. תלוי תקציב. לא כתוב תלוי תקציב. אתה מחר בהסדר קואליציוני עם סמוטריץ' הרי סמוטריץ' יהיה היועץ שלך בחוק הזה. הוא ייעץ לך, ואתה תגיד לו - - מהפה שלך לשמיים.

אם אתה לא תעשה מה שאני אגיד לך, אני לא אתן כסף לאורית סטרוק. ולכן תקבל מה שאתה רוצה ותמנה את מי שאתה רוצה, כי זה חוק ג'ובים ענק. זה מערכון מצוין לפורים. יכול להיות - - - זה לא עובד ככה. אבל פורים זה כאן.

בחיי המעשה זה לא ככה. זה לא ככה. המערכון שסיפרתי לך, המערכון הזה קורה בספר התקציב עכשיו עם סמוטריץ', עם סטרוק,

מה זה השר מגיע - - - סדר? איזה סדר? אולי בממשלה אצלכם היה חפיף.

אצלנו אמות מידה מסודרות, הכול מפורסם, רוחבי, שוויוני. רון כץ (יש עתיד): הכול בזכות יהודה. אין לי נציג - - - - - - סדר בבלגן שהם השאירו. נכון, אין לי נציג אחד. למה בהצעת חוק פרטית יושב מנכ"ל המשרד כמו בייביסיטר, אומר מישהו מש"ס משהו, הוא אומר לו: לא לא לא,

זו הצעת חוק פרטית? אני אענה לך. הלוואי - - - היית צריך לבוא לישיבות הוועדה - - - הלוואי שיגיע היום - - - ייאמר לזכותו, יש לו מנכ"ל רציני. רציני מאוד. הוא לא היה בדיון אחד.

לכן אני לא נפגע, לא נמצא בוועדות. כי זו הצעת חוק פרטית, אתה צודק. נכון. עכשיו, יש גורמי מקצוע, יואב. יש גורמי מקצוע, אחד מהטובים שבהם הוא המנכ"ל שלי - - לא,

- - שחד-משמעית, כגורם מקצועי של משרד הדתות הוא אמון גם ליישם את החוק הזה, חד-משמעית היינו מעורבים בהליכי החקיקה הפרטית, שחבר הכנסת ארז מלול, ששנים רבות יש לו את הניסיון במשרד הדתות, מכיר פרטים ופרטי-פרטים.

כי הצעת החוק הזאת - - - לך אין ניסיון? ליהודה אבידן אין ניסיון? הניסיון של ארז לא ישווה ולא ידמה הרבה מאוד שנים.

ולכן הוא עשה את זה בצורה הטובה ביותר.

ולכן המנכ"ל גם ליווה את זה בוועדות, כמו שראית.

זאת הסיבה שהלכתם להצעת חוק פרטית? לא, שנייה, שנייה.

רגע. והעיקר, ברוך השם, שבסוף את העיוותים נביא לגמר. למה בהתייעצות ולא באישור או בהסכמה? שאלה מצוינת, על זה אני אענה. זה מעניין. אם אתה עונה על זה אני מצביע.

רגע, עם מי אתה מתייעץ? קודם כול, אשתי. יש לך מלא שאלות מהקהל. אשתי, אני מתייעץ איתה על כל פרט ושעל. אשתי, כל פרט ושעל.

לא, לא של החוק, בכללי בחיים.

רק עם אשתי. יש לי שאלה חשובה.

יש את המילה "קומבינה" זה חוק קומבינה. חוק קומבינה אחד גדול. תשמע, יכולת הקומיקס אצלכם היא כל כך גדולה. יש שאלה רצינית, אמיתית. שאלה רצינית.

שאלתי, למה בהתייעצות ולא בהסכמה? אה, יפה. תראה, אחד מהדברים שבאמת קשה במדינת ישראל הוא הביורוקרטיה. הקושי. פישוט הליכים הוא אחת מהמטרות של כל נציג ציבור כאן, כל יושב-ראש ועדה, כל שר, לפשט את ההליכים. כמובן מבוקר, לא מחנה יהודה, אבל כמה שפחות לסרבל.

בחוק יש נטייה,

בואו נזרז את החוק, בואו נזרז. ואז כל אחד קופץ לך: בהסכמתי, בהסכמתו. עשרות דברים - - - אבל תקציב, תקציב זה כסף. הרבה כסף.

עשרות דברים, גם אצלי, תקועים בגלל דברים לא ענייניים: צריך את זה, וההוא - - - שר האוצר,

כמו שאמרתם, ברצותו, ברצותו. כלומר, אם החוק הזה לא מקובל על משרד האוצר, אין כסף. אם תחליט עוד 1,500 רבנים ואתה מתייעץ איתו, אתה תחליט או הוא יחליט? מי יממן לי את זה? מה זאת אומרת? מי ייתן לי כסף? אתה בהסכם הקואליציוני תביא כסף. מה שאתם עושים כל הזמן. לא, זה לא עובד ככה. הסכם קואליציוני - - - אתה עקפת את התקרה,

לא, לא. מה אתה אומר שנעבור לנושא שמעניין את כל המדינה? זה לא עובד ככה. מיכאל, מה אתה אומר על לעבור לנושא שמעניין את כל המדינה? אני מציע לך ללכת ללמוד את ההסכמים הקואליציוניים שהיו, את המספרים ומה שקורה בפועל. לא יאומן שביום כזה מתעסקים בזה. לא יאומן. אבל יואב, אני אגיד לך את האמת, יואב. אומר לך את האמת. אני לא מתבייש להגיד, אני לא מטאטא את זה, דעותיי ידועות, אני כן חושב שראוי שבכל יישוב יהיה רב.

אני איאבק על זה. אני אלך למשרד האוצר עוד פעם ועוד פעם בשביל להביא,

אני לא מנסה לייפות את זה. אני חושב, וזו המדיניות שלי, להביא, וצריך, ברשויות שרוצות, לא לכפות, ברשויות שרוצות לבוא בהבנה, למנות רבנים במדינת ישראל. הציבור זקוק לזה, הציבור רוצה את זה.

אני מסתובב גם בערים שאינן - - - שאלה. כבוד השר, אתה חושב שכולם צריכים להתגייס? האם כולם צריכים להתגייס? אנחנו ציבור שומר חוק, ומה שהחוק אומר אנחנו חושבים שגם צריך לקיים. אבל החוק אומר שצריך להתגייס עכשיו. אין חוק, כולם צריכים להתגייס. לא. אתה לעולם לא תשמע אותנו - - - תודה רבה. שוכנעת? אפשר מילה על החטופים היום או שנתעסק רק בזה?

תודה רבה על שלב א'. ולכן, היות שאנחנו אנשים שומרי חוק, לא תשמע ממני שאנחנו גורמים - - - כשאין פטור כולם צריכים להתגייס.

לכן יש אנשים שעמלים שיהיה חוק, בעזרת השם, ויהיה. רגע, לא קיבלתי הוראה לרדת. רבותיי, אני באמת קורא לכולם - - - אפשר לגמור עם זה.

לתמוך בהצעת החוק הכל-כך חשובה הזאת, שבסוף תעזור לשירותי הדת לתת לאנשים, מה? אתה מוכן מחר לנאום שלך?

אני אומר לך שאם אתה היית לומד את הצעת החוק הזאת, גם אתה היית תומך בזה. תעשה את זה גם בסוף. תעשה את זה עוד פעם. כן, בשמו, כן. אני מכבד את בקשתו של ראש האופוזיציה, ואני באמת אומר שאני לא יורד פה מהמליאה, ואנחנו מתפללים בפני הקדוש ברוך הוא שנזכה לעסקה כמה שיותר מהר. אנחנו מחזקים את ידיו של ראש הממשלה וכל הגורמים בדבר, שנביא לעסקה מהירה,

אנחנו כמובן נתמוך בזה. אין שמחה כמו לבוא לראות אנשים חוזרים לבית משפחתם. לא תהיה לנו באמת יותר הודיה לקדוש ברוך הוא כמו אותם מראות של האנשים שחזרו הביתה. שנראה את זה עוד הפעם, עוד אדם ועוד חייל וחיילת, אזרחים וילדים. מצוות פדיון שבויים אני פתחתי בזה, היא המצווה החשובה ביותר בתורה. מותר למכור ספר תורה בשביל זה, מותר למכור בית כנסת בשביל זה, ואנחנו מתפללים להשם שנתבשר כמה שיותר מהר עד אחרון החטופים שיחזרו הביתה. תודה שהערת את זה.

ואני רוצה להודות לחבר הכנסת ארז מלול על הצעת החוק הטובה והמסורה הזאת, למנכ"ל משרדי שגם ליווה את החוק הזה, ואני קורא לכולם לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה לשר מלכיאלי. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. אנחנו מצביעים בקריאה השנייה על הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס'

התשפ"ה 2024. ואנחנו נעבור להסתייגויות לסעיף 1. קבוצת יש עתיד וקבוצת העבודה. אנחנו מצביעים? כן, כן. על הסתייגות 1?

מאה אחוז. הסתייגות 1, הצבעה כעת. שימו לב אצל חבר הכנסת אביחי בוארון. הסתייגות 1 לא נתקבלה. 35 בעד, 45 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. מצביעים כעת על הסתייגות 2. הצבעה על הסתייגות 2. הסתייגות 2 לא נתקבלה. 35 בעד, 46 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. מצביעים כעת על הסתייגות 3. הצבעה על הסתייגות 3. הסתייגות 3 לא נתקבלה. אם לא תגידי לי אחרת אני פשוט ממשיך ברצף. אני ממשיך ברצף.

מאה אחוז. 35 בעד, 46 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת מצביעים על הסתייגות מס' 4. הצבעה.

35 בעד, 46 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. וכעת מצביעים על הסתייגות מס' 5. הסתייגות 5. הסתייגות 5 לא נתקבלה. 35 בעד, 46 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. קבוצת המחנה הממלכתי, להצביע על הסתייגות 6?

נצביע על הסתייגות 6. הסתייגות 6 כעת. הסתייגות 6 לא נתקבלה. 35 בעד, 45 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. וכעת מצביעים על הסתייגות מס' 7. הסתייגות 7, הצבעה. הסתייגות 7 לא נתקבלה. 35 בעד, 45 נגד. גם הסתייגות זו לא התקבלה. וכעת קבוצת ישראל ביתנו, הסתייגות 8. מצביעים על הסתייגות מס' 8. הצבעה. הסתייגות 8 לא נתקבלה.

ההסתייגות לא

קבוצת חד"ש-תע"ל לא נמצאת כאן, אז אנחנו לא נצביע, עד כמה שאני רואה, אלא אם כן אני טועה, ולכן לא נצביע על ההסתייגויות - - - לא, הם לא כאן.

לא נצביע על ההסתייגויות שהם הגישו. ואנחנו מצביעים בקריאה שנייה. מצביעים על סעיף 1 - - יש לך הסתייגות של הרוב הלאומי? - - סעיף 1, כנוסח הוועדה. מצביעים על סעיף 1 כנוסח הוועדה בקריאה השנייה. ההצבעה כעת. סעיף 1 נתקבל. 46 בעד, 35 נגד. אני קובע כי סעיף 1, כנוסח הוועדה,

כעת נצביע על החוק בקריאה השלישית. מצביעים על החוק בקריאה השלישית. ההצבעה כעת. חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 27), התשפ"ה 2024, נתקבל. 46 בעד, 35 נגד. אני קובע כי הצעת חוק הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 27), התשפ"ה 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 137), התשפ"ה 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת שלום דנינו, בשם יושב-ראש ועדת הכלכלה, להציג את הצעת החוק. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 137), התשפ"ה 2024, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. הצעת החוק היא הצעת חוק ממשלתית שמטרתה דחיית כניסתן לתוקף של הוראות בפקודת התעבורה שעניינן הסדרי חניה ברשויות המקומיות שנחקקו בתיקון מס' 129 לפקודה במסגרת חוק ההסדרים בשנת 2021. מטרת התיקון הייתה להפחית את השימוש ברכב פרטי ולעודד את השימוש בתחבורה ציבורית, תוך ניצול מקסימלי של משאב החנייה ברשויות המקומיות. האופן שבו ביקש המחוקק להגשים זאת היה באמצעות מתן אפשרות לרשויות המקומיות להעלות את התעריפים שהן גובות עבור החניה, וכן באמצעות איסור על הרשויות המקומיות לתת פטור גורף לתושביהן מתשלום בעד החנייה בשטחן. לגבי תעריפי

נקבע כי הפער בתעריפי החניה בין תושב הרשות המקומית לבין מי שאינו תושב הרשות לא יעלה על 30%, וכי תחילתן של הוראות אלה יהיה מ-1 בינואר 2025. כעת אפרט לגבי האיסור לרשויות המקומיות לתת פטור גורף לתושביהן מתשלום בעד חניה בשטחן, אלא אם כן קבעו אזורי חניה מוסדרים. כיום רשויות מקומיות שונות פוטרות את כלל תושביהן מתשלום דמי חניה בתחומן. פטור מסוג זה יכול להיות גם חלקי, לשעת החניה הראשונה, לפי התיקון. כל הפטורים מתשלום דמי החניה שנותנות רשויות מקומיות לתושביהן רק בשל היותם תושביהן יבוטלו עד 1 בינואר 2025 לכל המאוחר. הפטור שיינתן לתושבים כאמור יהיה מוגבל לאזור המגורים שלהם, בהתאם לאזורי החניה המוסדרים שקבעה הרשות המקומית. ביחס להוראות אלו נקבעה הוראת מעבר שלפיה בתקופה שמ-1 בינואר 2022 ועד 31 בדצמבר 2024, ימשיכו לחול הפטורים של הרשויות מקומיות מתשלום דמי חניה לתושביהן, אלא אם כן מועצת הרשות המקומית קבעה אזורי חניה לפני תום התקופה, מה שיוביל לביטול מיידי של ההוראות ביחס לפטור מדמי חניה לתושבי הרשות בכלל בתחומי הרשות. מאחר שלא בוצעה היערכות מספקת ליצירת כלים ותמריצים כלכליים להפחתת השימוש ברכב פרטי ולעידוד השימוש בתחבורה ציבורית, בין היתר עקב התמשכות המלחמה והשלכותיה,

לדחות את תחילתם של התיקונים בשני הנושאים שהזכרתי לעיל. הדחייה שביקשה הממשלה במקור הייתה לשנה אחת, ובדיוני הוועדה החלטנו על דחייה של שנתיים. ראשית, מוצע לדחות עד ל-1 בינואר 2027 את תחילתן של ההגבלות על קביעת תעריפי חניה גבוהים יותר למי שאינם תושבי הרשות המקומית. שנית, מוצע להאריך גם את תוקף הוראות המעבר עד 31 בדצמבר 2026, שימשיכו לחול הפטורים שנתנו רשויות מקומיות לפני 1 בינואר 2022. כמו כן, הצעת החוק מבקשת לערוך שני תיקונים נוספים בהוראות שנקבעו במסגרת התיקון הראשון, שמתייחס לתחולת ההסדר לעניין אזורי חניה מוסדרים ומתן פטור לתושבי הרשות מתשלום עבור חניה. בתיקון מסי 129 נקבע כי ההוראות הללו יחולו על רשויות מקומיות שמספר תושביהן הוא 40,000 איש ומעלה. הוועדה החליטה לצמצם את

ולפיכך מוצע לקבוע כי ההוראות יחולו רק על רשויות מקומיות גדולות, שמספר תושביהן עולה על 120,000 איש. לפי הנתונים שהוצגו בדיוני הוועדה, מספרן של רשויות מקומיות אלה עומד כיום על 15. כמו כן, החלטנו כי התקנות שמוסמך לקבוע שר התחבורה, בהתייעצות עם שר הפנים, לעניין תנאים ואמות מידה לקביעת אזורי חניה מוסדרים, יובאו לאישור ועדת הכלכלה. תקנות אלה, שטרם פורסמו, נועדו ליצור אחידות בין הרשויות המקומיות במדיניות קביעת מקומות חניה מוסדרים, ולנוכח טענות שנשמעו בדיוני הוועדה ביחס לטיוטת התקנות, החליטה הוועדה כי ראוי שיהיה פיקוח מטעם הכנסת עליהן במסגרת דיון ציבורי פתוח ושקוף בוועדת הכלכלה. בנוגע לתיקון שערכה עיריית תל אביב בחוק העזר, ולאור הדחייה המשמעותית בכניסתן לתוקף של ההוראות שנכללו בתיקון, כדי לאפשר לעיריית תל אביב לבחון שוב את ההסדרים שקבעה בחוק העזר במנותק מהאילוצים שהכתיב לוח הזמנים שנקבע בזמנו באותו תיקון, קיבלה הוועדה התחייבות מעיריית תל אביב כי מועצת העיר תדון בתיקון חוק העזר, בין היתר כדי לתת מענה לטענות נגד חוק העזר שנשמעו מצד חברי כנסת ותושבי העיר, וכן התחייבות שלא לאכוף את הוראות חוק העזר עד לתיקונו. חברי הכנסת, אני מבקש מכם לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית בנוסח שאישרה הוועדה ולדחות את כל ההסתייגויות. להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי וקבוצת סיעת יש עתיד.

קבוצת יש עתיד מסירים. המחנה הממלכתי אינם נוכחים באולם, לכן ההסתייגויות הוסרו. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק כנוסח הוועדה בקריאה השנייה. אני מבקש לתפוס את מקומותיכם.

סעיפים 1 4 נתקבלו. 29 בעד, אין מתנגדים. להוסיף את שלום דנינו לפרוטוקול.

שביטן לא יכעס שהוא לא הצביע עם החוק שהם הביאו. החוק עבר בקריאה השנייה. לכן אנחנו נעבור להצבעה על החוק בקריאה השלישית. הצבעה. חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 137), התשפ"ה 2024,

28 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 137), התשפ"ה 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, החלטות ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעות חוק. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אופיר כץ להציג את החלטות הוועדה. לרשותך עד עשר דקות, בבקשה. אני אתחיל בהודעות שיש לי ואז אני אעבור לפיצולים. אדוני היושב-ראש, אבקש להודיע על חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום: חבר הכנסת משה טור פז יכהן כחבר הוועדה המשותפת במקום חבר הכנסת עידן רול, מטעם ועדת החוץ והביטחון. ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי הצעות החוק הבאות יועברו לדיון בוועדות כמפורט להלן: ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון, חשיפת פרטי מידע של מנוי ברשת תקשורת אלקטרונית), התשפ"ג 2022, פ/301/25, של חבר הכנסת חנוך מלביצקי. הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט ושל ועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 16), התשפ"ד 2024, מ/1785, תדון בהצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון, הגשת תובענה נגד גוף אשר פעילותו מחייבת רישיון), התשפ"ג 2023, פ/2910/25, של חבר הכנסת ארז מלול. עכשיו אני אדבר על הפיצולים. אני מתכבד להציג בפניכם את החלטות ועדת הכנסת לגבי חלוקת הצעות חוק ההסדרים וניתוב הסעיפים והנושאים השונים הכלולים בהן בין ועדות הכנסת. הצעות חוק ההסדרים, שהונחו על ידי משרד האוצר לצד הצעת חוק התקציב לשנת 2025, קצרות בהיקפן מהצעות החוק שהובאו בשנים קודמות, ואין ספק שזו מגמה שיש לברך עליה, ואני מקווה שתימשך גם בשנים הבאות. בשלושת הימים האחרונים ועדת הכנסת בראשותי קיימה דיונים ביחס לכל אחד מהסעיפים ומהנושאים שכלולים בהצעות החוק. בשיתוף ותיאום עם יושבי ראש הוועדות השונות, ולאחר משא ומתן שהתקיים גם בין יו"ר הכנסת לשר האוצר, הוועדה החליטה לפצל נושאים שהגענו למסקנה שנכון שידונו בהליך חקיקה רגיל. הסיבות לכך הן בראש ובראשונה כיבוד עבודת הכנסת ומתן אפשרות לחברי הכנסת להשתתפות טובה בהליך החקיקה, אך גם משום שחוק ההסדרים לא אמור להיות פלטפורמה לביטול חקיקה פרטית או להחזרת תיקוני חקיקה שוועדה מוועדות הכנסת סירבה להם בחוק הסדרים הקודם. חוק הסדרים לא אמור לכלול שוב ושוב הסדרים והצעות חוק שהכנסת כבר פיצלה מחוקי הסדרים קודמים. הפיצול המונח בפניכם כעת למעשה מאפשר לכנסת לדון בהליך חקיקה רגיל, בכובד ראש ובשיקול דעת, בלוחות זמנים שיכולים להיות מנותקים מלוחות הזמנים של חוק התקציב.

נושאי תקציב מובהקים בעלי קשר ישיר והכרחי ייכללו כחלק מחקיקת חוק ההתייעלות, ובהתאם להחלטה שבפניכם ינותבו לוועדות המוסמכות לדון בהם. ועדה שהועברו אליה נושאים מסוימים ומצאה לנכון לסיים את הדיון בהם, נוכל למזגם עם חוק ההסדרים ולהביאם לקריאה שנייה ושלישית לצד דיוני התקציב. בהקשר הזה חשוב להגיד שלמזג אפשר בכל שלב. ראיתי שכבר עשו נגדנו כתבות איך פיצלנו וזה מסכן את התקציב.

לא יכול להיות.

כשפיצלתי, אני מסכן תקציב מסוים של בתי החולים. - - - קרוב, קרוב. דומה. כמובן שזאת שטות מוחלטת. המטרה היא לא לעכב את התקציב, ולכן מה שמסיימים ופרקים שפוצלו, ברגע שיו"ר הוועדה מסיים אותם, אנחנו ממזגים אותם. זה לא עולה לי בזמן מליאה ולא מסכן בעיכוב של התקציב.

אם אנחנו מכניסים לחוק ההסדרים ולא מספיקים, אז זה עולה לי בזמן מליאה יקר ויכול לעכב את התקציב. זאת הסיבה שנהגנו כך. כל יו"ר ועדה שיספיק לסיים פרקים שאצלו ולא נכללים בחוק ההסדרים, אנחנו נמזג אותם בחזרה, כמובן. אני שמח לקחת חלק בתהליך הזה בפעם השנייה ולאפשר את עבודתה התקינה של הכנסת, למרות שבאוצר לא כל כך אוהבים את זה, גם בתקופת תקציב. כעת נעבור לפירוט ההחלטה על פיצול נושאים מתוך הצעת החוק ולהעברתם להליך חקיקה רגיל נדרשת הצבעה. על סעיפים שנשארים בתוך החוק ומועברים לוועדות השונות נדרשת הודעה למליאה בלבד. אם כך, החלטת ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעות חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2025), התשפ"ה 2024, מ/1822, מ-13 ל-15, כלומר בשלושת הימים האחרונים, הוועדות האלה ידונו בפרקים ובסעיפים הבאים: ועדת החוקה, חוק ומשפט: (1) פרק ג' (גבייה); (2) פרק ז' חברות ממשלתיות. ועדת הכלכלה: (1) פרק ד' תשתיות ביוב. ועדת הכנסת: (1) פרק א' מטרת החוק, (2) פרק י' תחילה. בעניינים אלה צריך רק הודעה. ועדת הכנסת ממליצה שהכנסת תרשה לחלק את הפרקים והסעיפים הבאים בהתאם לסעיף 84(ב) לתקנון הכנסת. פרקים וסעיפים אלה יעברו, אחרי החלטת הכנסת, להמשך חקיקה בנפרד מהצעת חוק התוכנית הכלכלית, כמפורט להלן: הוועדה למיזמים ציבוריים: סעיפים 2 ו-4, חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים.

חוק ומשפט: סעיף 3, חוק חתימה אלקטרונית. ועדת הפנים והגנת הסביבה: (1) סעיפים 9(1),

(9) ו-11(1) הרכב ועדת המכרזים, (2) סעיף 9(3) עד (5) ועדות המועצה, (3) סעיף 9(6) אישור עשייה במקרקעין, (4) סעיפים 9(7), 13 ו-14, אישור מיזמים משותפים, (5) סעיף 9(10) פרסום התקשרות רבעוני, (6) סעיפים 9(11) ו-11(2) היטלי פיתוח, (7) סעיף 16, שימוש בהיטלי השבחה לתחזוקת שבר, (8) סעיף 21 (1)(א) היתר לפי תוכנית ללא תשריט, (9) סעיף 21(1)(ב), (5) ו-(6) הרחבת האפשרות להעביר היתרים לרשויות רישוי ארציות, (10) סעיפים 21(2), (4) ו-22, הסמכת רשות רישוי ארצית בשטחים גליליים, (11) סעיף 21(3) ו-(7) אישור בשתיקה של גורמים מאשרים להיתר,

סעיף 23, הרחבת סמכות הוותמ"ל לתכנן בשטח הנוסף להכרזה, (13) סעיף 24, הארכת פטור מהיטל השבחה למתקנים פוטו-וולטאיים, (14) סעיף 25, הארכת תוקף היתרים שפקעו. ועדת הכספים: (1) סעיפים 9 (12),

ארנונה לנכס הרוס, (2) סעיף 15, שינוי שיטת המדידה בארנונה. ועדת העבודה והרווחה: פרק ו' שירות התעסוקה. הוועדה שתדון תיקבע בהמשך על ידי ועדת הכנסת: פרק ח' רשויות תחבורה ציבורית (רשויות מטרופוליניות ורשות ארצית). חברי הכנסת, נעבור להצבעה על החלטת ועדת הכנסת בדבר פיצול הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2025), התשפ"ה 2024. הצבעה.

ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2025), התשפ"ה 2024,

אני קובע כי החלטת ועדת הכנסת בדבר פיצול הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2025), התשפ"ה 2024, אושרה.

ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעת חוק ההתייעלות

2024, מ/1822, מימים י"ג עד ט"ו בטבת התשפ"ה, 13 ו-15 בינואר. הוועדות האלה ידונו בפרקים ובסעיפים הבאים: ועדת הכספים: (1) סעיפים 7-6, שינוי מבנה ומיזוג, (2) סעיפים 14-8, צמצום ההון השחור, (3)

ועדת הכנסת ממליצה שהכנסת תרשה לחלק את הפרקים והסעיפים הבאים בהתאם לסעיף 84(ב) לתקנון הכנסת. פרקים וסעיפים אלה יעברו אחרי החלטת הכנסת להמשך חקיקה בנפרד מהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית, כמפורט להלן: ועדת הכספים: (1) סעיפים 5-4, קרנות

אבקש את אישורה של הכנסת לשתי הצעות אלו.

תודה רבה.

נעבור להצבעה על העברת הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון, הקצאת קרקעות בנגב ובגליל לחיילים משוחררים ומשרתי שירות לאומי-אזרחי), התשפ"ג 2022,

של חבר הכנסת אלי דלל, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לוועדת החוץ והביטחון.

ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון, הקצאת קרקעות בנגב ובגליל לחיילים משוחררים ומשרתי שירות לאומי-אזרחי), התשפ"ג 2022, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. שמונה בעד, אין מתנגדים. הצעת החוק תעבור לוועדת החוץ והביטחון. נעבור להצבעה על העברת הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון, הקצאת קרקעות בנגב ובגליל לחיילים משוחררים), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת

מוועדת הפנים והגנת הסביבה לוועדת החוץ והביטחון. הצבעה. הצעת ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק רשות